וחברי הכנסת, היום יום רביעי, ב' בכסלו התשפ"א, 18 בנובמבר 2020. אני פותח את הישיבה. בפתח סדר-היום של היום: שאילתות דחופות, והראשונה שבהן, שאילתה מס' 111, של חבר הכנסת אלעזר שטרן, בנושא: תוכנית היערכות לחורף עבור אוכלוסיית הקשישים בישראל. אני מזמין את סגן שר הבריאות יואב קיש לעלות ולהשיב, ואת חבר הכנסת שטרן. אתה יכול לגשת למיקרופון ולהציג את השאילתה. לאחר מכן, אדוני סגן השר, כבר נאפשר לך לענות על שאילתות רגילות בצמוד לשאילתה זו. בבקשה. תודה, אדוני. בבקשה. סגן שר הבריאות, אפשר? אתה מוכן? לפי דוח של מכון זולת שפורסם בחודש שעבר, עולה תמונה קשה של הפקרת אוכלוסיית הקשישים בישראל, במיוחד לקראת, או כבר בתוך עונת החורף הקרובה.

רצוני לשאול: האם למשרד הבריאות יש תוכנית היערכות מוכנה לחורף, מיוחדת עבור אוכלוסיית הקשישים? תודה, אדוני.

כבוד היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, אוכלוסיית הקשישים בישראל, המונה היום כ-1.1 מיליון איש,

מרביתה בקהילה, ולשמחתנו רובה עצמאית בתפקודה ומטופלת בקהילה.

מדובר כמובן באוכלוסייה בסיכון למחלות חורף, שפעת וסיבוכיה,

היא אוכלוסיית סיכון לחלות בקורונה. אני מפרט את הפעולות שמבצע המשרד להיערכות לקראת החורף לטיפול בקשישים בקהילה. התחסנות לשפעת, תעדוף על פי גיל וגם על פי מורכבות רפואית. משרד הבריאות יצא עם קופות החולים יחדיו במבצע לחיסון אינטנסיבי של אוכלוסיות בסיכון וקשישים. נכון להיום, שיעור ניכר כבר התחסן.

ניתנה עדיפות להתחסנות למטפלים לפי גמלת סיעוד. אני חייב לומר שמדינת ישראל נערכה לרכש כמעט כפול מבשנה שעברה של חיסוני השפעת, ואתה רואה,

למשל יש מדינות אירופה שמצאו את עצמן, לצערן, ללא חיסונים, אז אני חושב שבעניין הזה יש הצלחה גדולה בהיערכות וגם בחיסונים עצמם. אנחנו בנינו תוכנית מיוחדת שמטרתה תמרוץ לקופות להרחיב את האשפוז הביתי, בעיקר לתחלואת חורף חריפה, כחלופה לאשפוז פנימי. המטרה של התוכנית הזאת היא כמובן גם למנוע מאותה אוכלוסיית סיכון להגיע לאשפוזי בתי חולים, אם ניתן, ולתמרץ ולהפעיל את מערכת האשפוז הביתי. נושא נוסף, תמרוץ לסדנאות לאורח חיים בריא ותזונה מאוזנת, שידוע שמהווה מניעה ראשונית לתחלואה זיהומית בחורף, במסגרת התוכניות הלאומיות לשימור תפקוד ומטופלים עם דמנציה. בהתייחס לקשישים במסגרות חוץ-ביתיות, ומדובר כמובן במוסדות הסיעודיים, בתי חולים גריאטריים ואשפוז המשכי במרכזים גריאטריים, המר"גים, התחסנות לשפעת: בימים אלה מבוצעת פעילות הסברה בקרב כל הנהלות המוסדות לקידום חיסון של כל המטופלים וכן של אנשי הצוות. נבנית תוכנית תמרוץ לטיפול במוסדות הסיעודיים כחלופת אשפוז פנימי. כמובן שבנושא קורונה אנחנו מפעילים את התוכנית מגן אבות ואימהות בראשות פרופ' נמרוד מימון, שבמאמץ מרוכז וניהול של בדיקות אני חושב שאפשר לומר שחסכה מאות חיים של אנשים באוכלוסיית הסיכון. במסגרות בתי החולים הכלליים, תוכנית שנבנית במשרד עם מנהלי בתי החולים הכלליים, מושם דגש על איתור קשישים שניתן לתת להם המשך טיפול מיטבי באשפוז בית או במר"גים, מה שאמרתי קודם, ובמוסדות שמהם הגיעו. המטרה של תוכנית זו היא שוב, להוריד את העומס מבתי החולים ולהשאיר את הקשישים בסביבה הטבעית המוכרת שלהם. פעילות עם גורמים מחוץ למערכת הבריאות, פורום משותף לגיל השלישי: בנינו פעילויות בין-משרדיות עם בריאות, רווחה, שוויון חברתי וביטוח לאומי, בעיקר באמצעות רשויות מקומיות וקופות החולים, לתת מענה זמין ויעיל לתחלואת החורף הקרובה, אם זה לשפעת, אם זה לווירוסים אחרים ואם זה לתחלואת הקורונה, ולסייע לקשישים ששוהים בבדידות על ידי מארג שכונות תומכות, מתנדבים ועוד. אני מכיר תוכניות כאלה גם במשרד הרווחה, וצריך באמת להתייחס, מעבר לתחלואה עצמה של השפעת והקושי שהיא מביאה, גם לנושא הבדידות והצורך בחיבור בתקופה שבה בגלל הקורונה אנשים ממעטים לצאת מביתם וממעטים להיפגש.

שאלה נוספת לחבר הכנסת שטרן, בבקשה.

על הפעולות שציינת אני כמובן מברך. אני מכיר את האוכלוסייה הזאת, מה שנקרא,

אבל בעיקר מהתעסקות ארוכת שנים.

מה, אתה מגיע לשם? מה הכוונה ידע אישי? תכף אני אגיד לך.

אבל בעיקר מהתעסקות ארוכת שנים בניצולי שואה,

גם בקרן לרווחה.

האמת, כולנו מקווים להגיע ולהכיר את זה גם מידע אישי.

אבל יש לנו גם הורים והורים-של,

נכון, סבים, סבתות.

האמת היא שהיו לי הורים כאלה.

אתה ראית כמוני, אני מקווה, שבירושלים מצאו השבוע שתי גופות של עריריים, אחד מהם באמת אדם מבוגר שמת כנראה ימים, אם לא שבועות, בתוך הבית, ואף אחד לא היה שם. אתה רמזת כאן, אני לא יודע כמה שיתוף הפעולה ביניכם לבין משרד הרווחה מסמן את האוכלוסייה הזאת, שחיה באיזה סוג של ספק, ועלולה ליפול בין הכיסאות. אני מבקש רק לשאול על שני דברים, מכיוון שגם שוחחתי עם פרופ' נמרוד מימון.

אני חושב שגם מי שהיום נמצא באוכלוסייה במקומות מוגנים, אתה ציינת חלק מהמוסדות, לא ציינת דיור מוגן, ציינת מחלקות סיעודיות ובתי חולים, בנושא הפסיכולוגי-פסיכיאטרי, עם אורך הסגר המתמשך והאיום הקיומי ממש שיש עליהם כתוצאה מהיותם אוכלוסיות בסיכון, הם צריכים לקבל טיפול מיוחד, לא רק מכיוון שהחורף בא, לא רק כי יש קורונה, אלא בקורונה בהינתן סגר כזה. אני מקווה שבאמת, ואני מציע, אני חושב שלגבי המוות של הערירי הזה מצד אחד והתופעה שאני תיארתי, שהיא מוכרת כבר, של הנזקים הנפשיים, אתם, יחד עם משרד הרווחה, צריכים לקיים על זה, אני לא רוצה להגיד לך אם סוג של צוות או התייעצויות קבועות, עיתיות, לעשות סוג של Screening על הגיל הזה.

תודה לחבר הכנסת שטרן. אתה מציין נקודה שהתייחסתי אליה בסיום דבריי, שהיא אכן נקודה בפוקוס מרכזי שלנו. אני יכול לומר לך שלדעתי, אני לא בדיוק זוכר, לדעתי זה היה אולי אפילו לפני הסגר השני, אני מדבר על חודשיים-שלושה, הייתה החלטה בקבינט הקורונה להקצות, דרך משרד הרווחה ודרך המשרד לשוויון חברתי ובראשות השרים איציק שמולי והשרה מירב כהן, תוכנית בדיוק כדי לגעת בנושא הזה.

אני מכיר אישית, היום אני בשיח עם השר איציק שמולי על תוכניות לחיזוק של מערך הרווחה בקשר עם אותה אוכלוסיית סיכון. אני נגעתי בעיקר בנושא של תחלואת חורף, שעליה דיברת, וחשבתי שלכך כיוונת, אבל אם הכוונה היא באמת לנושא הבדידות בגיל השלישי, התכוונת גם וגם? אוקיי, אז על זה דיברנו. עכשיו אני אדבר על זה. בוודאי תופעת הבדידות, בגיל השלישי במיוחד, כמו שאמרתי בדבריי, לנוכח הקורונה והסיכונים בהתקהלויות, במפגשים ובהידבקות, מייצרת אתגר מאוד גדול לאותם אנשים. אנחנו עושים תוכניות שהן dedicated, מיוחדות. ואני אומר עוד פעם, זו לא הובלה של משרד הבריאות. ניתנה האחריות בקבינט הקורונה למשרד הרווחה ולמשרד לשוויון חברתי. יש תוכניות פעילות שיוצאות. אני יודע עכשיו על תוכנית שמדברת על תוספת של עוד כ-5,000, זה ממש ברמה של מסכים שהם ייעודיים, שהתפעול שלהם הוא הכי פשוט בעולם ושדרכם אנשים יכולים לתקשר ולראות, כדי לא לייצר חשיפה, עזרה שוטפת, מוקדי טלפונים. אם התשובה הזאת לא מספקת, אני מציע שתפנה לשר הרווחה או לשרה לשוויון חברתי, שהם בעצם אלה שמובילים את התוכנית.

תודה רבה. אנחנו עוברים לשאילתות רגילות, שעליהן יענה סגן שר הבריאות. הראשונה שבהן, שאילתה מס' 343, של חבר הכנסת מיקי לוי, שכותרתה רכישת מסכות מסין. בבקשה, חבר הכנסת לוי. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אדוני סגן השר, הובא לידיעתי כי משרדך רכש מסכות למשרדי הממשלה השונים. הרכישה צפויה להתבצע מסין בגלל הפרשי מחיר זעומים בהשוואה ליצרנים הישראליים. החלטה זו עלולה להביא לפיטורי עשרות עובדים בקווי ייצור ייעודיים. אני מבקש לשאול: 1. מדוע? 2. מהו הפער, אם ידוע לך? 3. האם תפעלו לשינוי ההחלטה הזאת? 4. אם לא, מדוע? 5. האם משרדך פועל להעדפת רכש תוצרת ישראל, כחול-לבן, בתקופה משברית זו? תודה רבה. תודה לחבר הכנסת מיקי לוי. האמת היא שזו תשובה טובה שאני גם גאה לתת אותה. אם היא תהיה טובה, אני אשים עליה את ידיי. מאוד טובה. קודם כול, אנחנו כמובן במשרד הבריאות רואים חשיבות רבה בהעדפת תוצרת כחול-לבן. אנחנו איננו רוכשים, וזה בניגוד לשאלה שלך, מסכות עבור משרדי ממשלה אחרים. כל משרד רוכש לעצמו. אנחנו מבצעים רכש למשרד הבריאות ולמערכת הבריאות. יש קווי ייצור שהוקמו בארץ. לפני שנה,

לא היו קווי ייצור של מסכות. הוקמו שני מפעלים, אחד בשדרות ואחד באזור התעשייה ברקן, עם תמיכה צמודה של משרד הבריאות ומשרד הביטחון. אני אומר לך שמשרד הבריאות, אם הוא צריך לקנות מסכות, הוא קונה רק תוצרת ישראלית. דרך אגב, זה גם מחויב בחקיקה, בגלל נושא הטקסטיל, זה מוגדר כטקסטיל. אני חייב לומר עוד דבר: המסכות הישראליות הן לאין ערוך יותר איכותיות מהיבוא מסין. אני חושב שזה אפילו לא אותו מוצר. אני חושב שגם כשאנשים שמים אותן,

המסכה שלך היא מסכה מסין, ממה שאנחנו מכירים. יש מסכות ישראליות, לבנות משני הצדדים, שהן הרבה יותר נוחות, הן איכותיות. הן מסכות פרמיום. דרך אגב, אנחנו אמרנו ליצרנים: תמכרו אותן גם דרך, אנשים ישלמו. ופה אני גם אתקן אותך: המספרים הם גבוהים, זה כמעט פי שניים בעלות. אני לא יודע אם זה נעים עכשיו לדבר פה,

אני יכול להציג לך, אפילו יותר מפי שניים. ואני יכול להגיד לך שפשוט משרד הבריאות קנה את כל המלאי שהוא צריך לשנה הקרובה. בסוף דצמבר נגמר החוזה ואנחנו לא הולכים לקנות עוד כי אנחנו לא צריכים. זה לא שאנחנו קונים מסין. לדוגמה, איפה כן יש בעיה? ואני מסכים איתך שיש פה בעיה, למשל

הן קונות בעצמן, הן לא קונות תחתינו, והן צריכות לקבל את ההחלטה. פה הן לא כפופות לחוק כמו משרדי הממשלה, האם הם משלמים פי שניים על מסכה ישראלית יותר נוחה או שיש פה עניין של תקציב. זה מגיע למיליוני שקלים. החוק,

מדבר על 15%; אני מניח שאתה מכיר אותו. בטקסטיל הוא מחייב לקנות, אז את הטקסטיל אנחנו קונים כמשרד הבריאות, אבל גופים אחרים, אני לא שולט עליהם ולא יכול. והנושא הזה של אותם מפעלים, הצעתי היא ומה שניסיתי לומר להם: לכו לשוק הפרטי. במקום 20 אגורות שתעלה מסכה, תמכרו את זה ב-40 אגורות. כשזה פרמיום ונוח והרבה יותר נעים אני חושב שיש לזה שוק, והמוצר הוא מוצר מצוין. אנחנו עושים את המקסימום שאנחנו יכולים. מעבר לזה אנחנו לא יכולים. שאלה נוספת לחבר הכנסת לוי, בבקשה. אין לי שאלה. אני רוצה להודות לסגן השר על זה שהמשרד קונה. ראוי ששאר משרדי הממשלה יַראו העדפת תוצרת הארץ כחול-לבן. אני קורא לציבור הישראלי: גם אם זה טיפה יותר, לעת הזאת, עת מצוקה, להעדיף תוצרת הארץ. אני מאוד מעריך את התשובה שלך.

תודה רבה לחבר הכנסת לוי. אנחנו עוברים מכאן לשאילתה מס' 348, של חבר הכנסת אחמד טיבי, שכותרתה פתיחת גני הילדים. בבקשה. מכובדי סגן השר, אדוני היושב-ראש, בתחילת החודש נתקבלה ההחלטה לפתוח את גני הילדים ללא הכנה מוקדמת. ברצוני לשאול: 1. מי המשרד האחראי להחלטה? 2. מדוע הודרו הצוותים המקצועיים במשרד החינוך מקבלת ההחלטה? 3. האם הופקו הלקחים מהטעויות בגל הראשון?

ראשית, ברמה העקרונית ברור שיש פה מגוון שיקולים בין משרד הבריאות למשרד החינוך. בנושאים הבריאותיים זה משרד הבריאות, בנושאים הפדגוגיים-חינוכיים, היערכות לעניין,

כמובן. על ההחלטה בכללותה כמובן מי שאחראית ואמונה זה ממשלת ישראל. קבינט הקורונה אימץ את אסטרטגיית היציאה של משרד הבריאות, ובה הוגדר שבשלב הראשון ייפתחו גני הילדים, זה היה ב-18 באוקטובר השנה, ומשרד החינוך אחראי להוצאה לפועל של החלטה זו. אנחנו במשרד הבריאות עובדים בשיתוף פעולה מלא עם הצוותים המקצועיים של משרד החינוך, וגם לעיתים יש מן הסתם חילוקי דעות,

אני יכול לתת לך דוגמה אחרת: למשל, בתוכנית מתווה הפתיחה של החינוך משרד הבריאות חשב שתעדוף של משרד החינוך זה שאחרי גנים

הגדרנו י"א-י"ב. בא משרד החינוך ואמר: אנחנו מעדיפים, פדגוגית,

וה'-ו' קיבלו קדימות לפני י"א-י"ב, בעקבות החלטת משרד החינוך. ברמה הבריאותית כמובן אנחנו העדפנו שהילדים היותר-צעירים יתחילו. לאחר הגל הראשון ולאחר פתיחת הלימודים ב-1 בספטמבר נעשה תהליך של הפקת לקחים, אני פה מתייחס לשאלה הנוספת שלך, האם הופקו הלקחים, ובסופו הוחלט על כמה צעדים שמבחינה בריאותית פותחים בצורה יותר בטוחה את מערכת הגנים. אלה הצעדים:

עטיית מסכה או משקף פנים לצוות המטפל, שעד כה זה לא הוגדר, אכילה, הייתה בקשה, ככל שניתן כמובן, ויש מקומות שלא ניתן, במרחב הפתוח. זה נושא שהושם עליו דגש, צמצמנו את הערבוב בין קפסולות בצהרונים משתי קבוצות אורגניות ככל האפשר ולכל היותר משלוש קבוצות עד 28 ילדים, היו 35 ילדים. כל ההחלטות האלה, יש להן גם משמעויות כספיות כמובן. אסרנו כניסה של מפעילים חיצוניים לגנים.

יש אנשים שנפגעו מזה, ואנחנו מקבלים גם ביקורת, אבל בסופו של דבר הרעיון היה למנוע מעבר בין גן לגן, או מינימום אנשים, ולשמור כמה שאפשר על מתווה של קפסולה עם מינימום

בפתיחה הקודמת היה אפשר לראות שש קבוצות ביום.

גם בנושא הגננת המחליפה, שגם זה היה נושא מורכב, כי יש פה הסכמי העסקה, והגננות עם ימי חופשה שלהן, והייתה גננת שמחליפה כל יום בגן אחר, למעשה הגבלנו את זה למקסימום שלושה גנים, ממצב שהיו שישה גנים. זה לא מיטבי מבחינת הבריאות, אבל גם אנחנו בסופו של דבר נתקלים באילוצים וצריכים להתפשר. עשינו סקר בידוק לגננות עם פתיחת מסגרות החינוך, סקר שקורה בשוטף, וגם היום אנחנו כמובן קוראים לכל הגננות: לכו להיבדק, כולל סייעות. תחום שאולי פחות קשור ישירות: מה שהיה בזמנו, בסגר על ערים אדומות אפשרנו בעבר לצאת לטובת לימוד. היום זה נחסם, ומי שנמצא בעיר אדומה,

גם לא לטובת סיוע, סייעות או גננות. בסופו של דבר, מערכת החינוך, ופה אולי אני טיפה יוצא החוצה מהכיוון של הגנים, אני חושב שהוגדר בהחלטת הממשלה שהיא תטופל בנפרד. אנחנו רואים בה ערך עליון, אולי חוץ מערך החיים,

שזה באמת הערך שבראש כל המאבק בקורונה, אבל החינוך והזכות לשמור על החינוך של הילדים ולהימנע ככל שניתן מפגיעה הושמו בראש סדר העדיפויות של הקבינט. אני יכול לומר לך שגם ההחלטה האחרונה שהתקבלה, על פתיחת ה'-ו' ואחרי זה י"א-י"ב, הייתה החלטה שבמשרד הבריאות התנגדנו לה. יש פה מחיר שאנחנו משלמים לשם פתיחת מערכת החינוך, ובמשרד הבריאות חוששים מזה מאוד. אנחנו עושים הכול כדי להקטין את הסיכון. אנחנו הולכים למבצע "מגן חינוך" דיגום של כל המורים וגם תלמידים שנוכל לקבל את ההסכמה של ההורים שלהם, דיגום שבועי כדי לעצור ולהקטין ככל שניתן את ההדבקות במערכת החינוך, עם הרבה מאוד חששות. אני מאוד מקווה שהמהלך הזה של "מגן חינוך" אכן יקטין את ההדבקות ויאפשר לנו לשמור על רמת תחלואה נמוכה גם במערכת החינוך. בסופו של דבר אנחנו עובדים בשיתוף פעולה עם משרד החינוך, עם השר יואב גלנט. יש להם את כל הנתונים, בקרה מאוד טובה על מה שקורה בכל בית ספר, ובתי ספר שבהם תהיה תחלואה ייסגרו. עד כאן. שאלה נוספת לחבר הכנסת אחמד טיבי, בבקשה.

סגן השר. אתמול הוטל סגר על הכפר אכסאל, כפר כתום,

לפי הרמזור. מספר הנדבקים ביחס לאוכלוסייה הוא 27 ל-10,000, ולפי הכללים שנקבעו על ידי משרד הבריאות וקבינט הקורונה הוא לא חייב בהטלת סגר. אני דיברתי עם בכיר בצוות הקורונה. הוא אמר לי: זאת טעות. איך עושים טעות כזאת? איך שמים יישוב שלם בסגר למרות שיש יישובים אדומים שלא הוכנסו לסגר, והוא יישוב כתום, אכסאל, וכן הוכנס לסגר? זו לא טעות כתיב, זו טעות בשיקול דעת ובהחלטה. הוגש ערעור על ידי ראש המועצה, אבו רפא, ואמרו לו: נחליט היום בישיבת קבינט. לא ככה צריך להתייחס ליישוב שלם ולאזרחים. בלאו הכי המצוקה גדולה. קצת לגבי אכסאל, אני פותח פה את הנתונים. אני לא רוצה לתת לך, חבר הכנסת טיבי, תשובה שאני לא בחנתי אותה לעומק. אני יכול לומר לך שאנחנו כן, בעקבות החלטת הקבינט לאחרונה, מרחיבים את המעגל של הסגר, כי אם אנחנו הולכים מצד אחד לפתיחות ומאפשרים פתיחות כמו הביגים וכמו מערכת החינוך, חייבים לפחות לאזן את זה ולצמצם ולסגור יותר איפה שיש תחלואה מתפרצת. לצערי, אכסאל נמצא שם. אבל הנושא הזה ייבדק, ואם אכן הטענות שאמרת נכונות, אז מן הסתם הוא ישוחרר, ואפילו עוד היום. אם לא, אז לא. אז אני לא רוצה לומר דברים שעוד לא בדקתי. שחרור הוא על ידי משרד הבריאות או צריך קבינט קורונה? שחרור זה לא קבינט קורונה. יש ועדת שרים לענייני אזורים מיוחדים, מוגבלים.

והיא יכולה לעשות את זה, ברמת שחרור זה יכול להיות טלפונית,

המלצת משרד הבריאות היא שצריך לשחרר, אז אפשר גם טלפונית. אפשר לבדוק את זה ולעדכן אותי?

אני אומר עוד פעם, אני בטוח שאם התנאים שאתה אומר, אם נעשתה טעות, רואים איזה משהו שהמצב השתפר שם,

אנחנו נבדוק את זה. אני לא מכיר כרגע את הנתונים בשלוף. ניסיתי למצוא. אני יכול לומר לך שלא הייתה כנראה, אני רואה פה שלא הייתה טעות בנתונים, אבל לאור ירידת הנתונים ייתכן שהם ישוחררו מהסגר כבר היום, אז אני לא רוצה לתת תשובה פורמלית. ייבדק ונעדכן. תודה.

אני מודה לסגן שר הבריאות יואב קיש. והיושב-ראש, אני מבטיח להביא לך מסכה תוצרת הארץ, שתראה שהיא יותר איכותית ואולי תחליטו לרכוש, גם אם זה קצת יותר יקר. אני יכול לומר שזה גם נעשה, וכבר נרכשו מסכות, אז אנחנו כבר,

למיטב הבנתי, הדבר הזה,

הדבר הזה כבר קרה.

תודה.

אדוני היושב-ראש,

אם כי הצבע שאתה חובש, אני קצת מתקשה איתו. אם כן, חברות וחברי הכנסת, אני מזמין את שר המשפטים אבי ניסנקורן להשיב על שאילתה דחופה מס' 108, של חברת הכנסת מאי גולן, בנושא: הסתרת מידע חיוני מנציגי ציבור בוועדת האיתור בנוגע למינויים בכירים בשירות המדינה. אני מזמין את חברת הכנסת גולן למיקרופון להקריא את השאילתה לאחר שהשר יגיע לדוכן. כן, בוודאי. אני רוצה לשאול את כבוד השר: לאחרונה פורסם כי לוועדת האיתור למשרת פרקליט המדינה ותפקידים רגישים אחרים לא הגיע כלל המידע המקיף והנחוץ בנוגע למועמדים, מידע חשוב, יש לציין, בנוגע לתלונות עבר כנגד המועמדים שהם היום כסוד ממש, וסביר להניח, סביר אפילו מאוד להניח, שאילו כן היה מגיע לידיעת חברי הוועדה, ייתכן שהם היו מצביעים אחרת. זהו מצב שאינו מתקבל על הדעת, כי, אני מבקש להקריא רק את השאלה.

כי חברי הוועדה מתבקשים להצביע בלי שמידע זה הובא לפניהם. 1. השאלה הראשונה שלי: האם הדבר נכון?

בבקשה. לפי מיטב ידיעתי, כל המידע הרלוונטי, כולל מידע על הליך בירור,

חקירה או שימוע שבו היו מעורבים מועמדים עולה בפני החברים. הייתה פנייה בנושא הזה גם בנושא ועדת איתור לפרקליט המדינה, וזאת גם התשובה שניתנה. כל המידע הרלוונטי עולה ויעלה בפני ועדת האיתור ויהיה שקוף לחברי ועדת האיתור. המועמדים עצמם חייבים למלא את זה בשאלון ולציין ולפרט כל מידע שיעלה. זה הובהר גם על ידי מרכז ועדת האיתור לתפקיד פרקליט המדינה, והובהר גם למועמדים שהם צריכים לפרט את כל המידע הרלוונטי, כולל גופי ביקורת רלוונטיים דוגמת נציב תלונות הציבור על מייצגי המדינה בערכאות, נציבות תלונות הציבור על שופטים, מבקר המדינה, נציב תלונות הציבור וכדומה. לכן, אני לא חושב שתהיה בעיית חוסר מידע.

חברי ועדת האיתור יקבלו החלטה לפי שיקול דעתם, אבל יהיה מידע שקוף לכולם. לא יהיה מידע שאחד מהחברים יודע וחבר אחר לא יודע. שאלה נוספת לחברת הכנסת גולן, בבקשה. אז אם יש מידע ברור ומהימן על מידע שלא פורסם,

מי שדוגל בשקיפות, אם יגיע מידע כזה לא יפעלו לא ממשרד המשפטים ולא מצידו של היועץ המשפטי לממשלה לחשוף את זה?

אם היום אנחנו מביאים לאדוני השר מידע שכזה, הוא ייחשף בפני נציגי הציבור וחברי הוועדה לפני שהם בוחרים? כל מידע שקשור לגוף שבדק, אני אומר "גוף", אני לא מדבר על מידע מעיתונות. כל מידע מגוף שבדק, ובדק,

נציב קבילות שופטים וכדומה, יהיה שקוף לכל חברי הוועדה. תודה רבה. אנחנו עוברים מכאן, אדוני השר, אנא תישאר איתנו לשאילתה רגילה, שמספרה 344, אף היא של חברת הכנסת מאי גולן, בנושא: התנהלותו של הדיין רג'א מרזוק בבית הדין למשמורת.

אה, סליחה, סליחה, צודקת. חברת הכנסת זנדברג, סליחה. הבטחתי לך שאלה נוספת לשאילתה הדחופה, אז בבקשה. נכון, נכון. תודה, אדוני היושב-ראש. אדוני השר, שלשום נרצחה עוד אישה, ופאא כנאענה עבאהרה, והמידע שנאסף מאז הרצח מראה על התנהלות בעייתית מאוד גם של מערכת המשפט, לדוגמה, אם הרוצח שלה היה מקבל את עונש המאסר שביקשה הפרקליטות, אני אגיד מה זה רלוונטי אליך, אני רואה את זה. אם הוא היה מקבל את עונש המאסר שביקשה הפרקליטות במשפט שהוא עמד אליו ב-2019, הוא עדיין היה יושב בכלא היום. ואם שופט היה מקבל את הבקשה להרחקה ל-45 יום ולא שופט חמישה ימים, כמו שביקשו רק לפני חודש, היא עדיין הייתה היום בחיים והוא היה מורחק ממנה. השאלה שלי היא כזאת: אתה כמובן לא שולט בהחלטות השופטים, אבל כן עומדות בפני משרד המשפטים כבר כמה שנים הצעות שונות להכשרות שופטים בנושא עבירות מין ועבירות אלימות במשפחה, ואפילו הצעה שקידמו כאן חברות כנסת, ביניהן מיכל רוזין ואחרות, לבתי דין מיוחדים לעבירות מסוג כזה. נשאלת השאלה: האם באמת, לאור מגפה בלתי נתפסת, אתה מתכוון לקחת איזשהו מהלך יזום מטעם משרד המשפטים, יחד עם הנהלת בתי המשפט בכיוון הזה?

לצערנו הרב, הופכת להיות חלק מהקלת הראש בחייהן של נשים, שממשיכות להירצח. תודה. אז כמה דברים, ואני מדבר רגע במישור הכללי: דבר ראשון, הנושא הזה של עונשין בדין הפלילי והחמרת עונשים בכל המישור הפלילי, הרי יש הרבה מישורים שבהם זה עולה בכנסת ישראל בחודשים האחרונים. זה נושא מורכב. זה נושא מורכב, שגם אין לו תשובה פשוטה. כי מצד אחד, תמיד הלב בא ואומר: בואו נחמיר בעונשים. ומצד שני, ברמת מערכת וברמת פתרון אמיתי, וגם בהשוואה בין-לאומית גם, ומה הדבר הנכון, מה בסופו של דבר מצמצם את היקף הפשיעה, יש ועדות שאמרו דברים אחרים, וזה נושא מורכב. באופן ספציפי ברור שאני כשר משפטים, ובאופן אישי, חושב שעבירות מין זה נושא חמור, ועבירות של רצח ואלימות כלפי נשים, בוודאי חמור, ודברים שצריכים להחמיר בהם מאוד. כל הפתרון הוא,

לא מכירים, אני מגיע לזה. לגבי מדיניות בתי המשפט בנושאים השונים בדין הפלילי,

יש לכאן ולכאן. אני אומר: לפעמים מחמירים,

אני לא חושב שאפשר להגיד גזרה אחת ודין אחד. באופן ספציפי, אני לא חושב שצריך להקים ערכאה מיוחדת, זה לא הפתרון הנכון. אני מקבל תדיר בקשות להקים ערכאות מיוחדות, וזה בסופו של דבר פוגע ביעילות. אני כן מקבל את מה שאת אומרת. אני אבדוק את הנושא של הכשרות בנושא של עבירות מין, בייחוד לגבי השופטים שבסופו של דבר מתפקדים כשופטים בעבירות כאלה, ולראות איך אנחנו מגדילים את המודעות. אני אעשה, אני ארשום לי ואני אעשה את הבדיקה, ונעשה תקצוב, אם צריך.

אנחנו יכולים לעבור לשאילתה מס' 344, של חברת הכנסת מאי גולן, בנושא התנהלותו של הדיין רג'א מרזוק, בבית הדין למשמורת. בבקשה. בתחקיר עיתונאי שפורסם לא ראשון, אגב, פורסם כי הדיין רג'א מרזוק משחרר שוב ושוב מסתננים שנקטו אלימות פיזית, מילולית, מינית כלפי אזרחים, כלפי תושבים. אותו דיין משחרר שוב ושוב, ללא נקיטה של שום אמצעי מניעה כלפי אותם מסתננים בלתי חוקיים. השאלה שלי: מדוע הוא בוחר לעשות כך, למרות המסוכנות שלהם לחברה? נדמה לי שהייתה שאלה שנייה. צריך להקריא את השאילתה כפי שהיא, חברת הכנסת גולן. יש שאלה שנייה בשאילתה שמופיעה אצלי. מה, צריך לקרוא את שתיהן?

צריך לקרוא את השאילתה כפי שהיא, פשוט וקל,

לא קיבלתי אותה, אבל אני יודעת אותה.

לא קיבלתי אותה.

חברת הכנסת גולן. השאילתה שהגשת, יש בה משפט פתיחה ושתי שאלות,

בנייר שאצלך. כך זה אמור להיות. זה מה שאני רואה לפניי לפחות. צריך פשוט להקריא את זה כמו שזה.

אני פשוט רציתי להוסיף משפט שם,

אדוני היושב-ראש.

כי צריך להקריא את השאילתה כפי שהיא. אבל חברת הכנסת זנדברג לא הקריאה כרגע מדף. בוודאי שלא. כי היא שאלה שאלה נוספת. כל השאלה הזאת? את לא בשלב השאלה הנוספת. כרגע את בשלב הצגת השאילתה. את השאילתה מציגים כמו שהיא כתובה.

אני מקריאה: האם בכוונת השר לפעול להקמת ועדת בדיקה בנוגע להתנהלותו התמוהה של הדיין?

בבקשה. השאלה שצריך לשקול היא באמת שאלת המסוכנות לציבור ויכול להיות שאני או את היינו מגיעים להחלטה אחרת במקרים שאת ציינת בשאלה שלך. באופן ספציפי, לגבי הדיין רג'א מרזוק, הוא מכהן כבר שמונה וחצי שנים. נותרו לכהונה שלו עוד שנה וחצי, ואחריהן הוא מסיים את הכהונה שלו. אני רוצה לציין שהיום תקופת הכהונה המקסימלית היא עשר שנים. אני עומד לבדוק את זה, ואני כנראה אקצר את תקופת הכהונה המקסימלית. היום זה לא טוב לדעתי, משני כיוונים: זה גם חמש פלוס חמש, ואז החמש הנוספות הן על בסיס עיקרון אי-תלות, זה לא דבר בריא שיבחנו אחרי חמש אם להאריך לו, וגם עשר שנים זה כנראה יותר מדי זמן. אני אעשה בדיקה, וכנראה התקופה המצטברת תהיה יותר קצרה. בעצם, המקום להגיש ערר, וזה מה שקורה גם בהרבה מקרים, להגיש ערעור לבית המשפט לעניינים מינהליים. זה בעצם הפתרון דה פקטו במקרים האלה.

אני אומר בהיבט אחר, ההחלטות האלה לאו דווקא מאפיינות את ההחלטות שקיימות באופן כללי בסוגיה הזאת. אני עברתי על ההחלטות שקיימות, ובאמת זה לא מאפיין. מאוד קשים, הן רציניות בגלל המקרים. המקרים מאוד קשים. אני אומר, הן לא מאפיינות. אני בא ואומר: יכול מאוד להיות שאת או אני היינו מגיעים להחלטה אחרת מבחינת המסוכנת. בכל מקרה, דה פקטו אין מקום לוועדת בדיקה. יש לו שנה וחצי לכהונה. שנה וחצי, שנייה. יש בית דין שאפשר לערער אליו. בסופו של דבר החלטות על מסוכנות הן החלטות של שיקול דעת של דיין שאפשר לערער עליהן. שאלה נוספת לחברת הכנסת מאי גולן.

אני רק רוצה לציין, קודם כול אני מאוד מברכת על כך שייבדק עניין הארכת הכהונה שלו. אני רק רוצה לציין, לא, הוא לא. הוא מסיים עוד שנה וחצי, אי-אפשר להאריך עוד פעם. אחרי שתי הארכות אי-אפשר להאריך פעם נוספת.

אני רק רוצה לציין בקשר לוועדת הבדיקה: אני לא יודעת אם אתה יודע, אבל בדרום תל אביב לבד אחוז הפשיעה של המהגרים הבלתי-חוקיים הוא פי שניים מאשר בחברה הכללית, וזה לפי נתונים מלפני שנתיים, אני בטוחה שהיום זה יותר. כל מסתנן אלים כזה שכבר נתפס ולצערי אינו מגורש אל מחוץ לארץ, אותו דיין מחזיר אותו במקרים לא פשוטים.

ועדת בדיקה בנוגע למה שקורה, והייתי מאוד ממליצה לכבוד השר לקרוא את התחקיר הארוך בנוגע לדיין הזה, כי זה לא משהו רגיל.

היית מבין שיש פה עניין שהוא לא של מה בכך. יש פה עניין של אג'נדה ספציפית שבה האדם הזה מתעלם מפשעים מאוד מאוד קשים, ומשחרר אנשים מסוכנים לכל החברה הישראלית, לא רק לדרום תל אביב. אני רק רוצה לחדד למי שלא נמצא בתוך זה. הרי יש פה שני שלבים. יש את האירוע של ההליך הפלילי, שמתקיים, ומתקיים גם לגבי האנשים שאותו דיין אחר כך דן בהם. ההליך הפלילי מתקיים. אנחנו מדברים על סיטואציה שבהליך הפלילי לא הכניסו את אותו בן אדם

בית המשפט הפלילי החליט שהוא לא מכניס אותו למעצר, שזה האירוע הראשון, כי אם אותו בן אדם במעצר, אז זה לא רלוונטי בכלל, אחרי שההליך הפלילי הכריע שהוא לא במעצר, אז עולה שאלת המסוכנות, שהיא לא חלף מעצר. זו שאלת מסוכנות. שנייה, שנייה. אבל עוד פעם אני מחדד. יש את ההליך הפלילי, שבהליך הפלילי צריך לדון ובסופו של דבר להכריע בעבירה הפלילית,

ומה העונש שעומד בצידה. אחרי ההליך הפלילי, או בצד ההליך הפלילי, כשההליך הפלילי לא נוקט בכך צד, אז עולה שאלת המסוכנות. המסוכנות זה לא חלף הליך פלילי, כן? זה הליך אחר שבא ואומר: אנחנו בודקים את המסוכנות, משהו מיוחד לשוהים בלתי חוקיים. בנקודה הזאת אני אומר: האירועים שאת מציינת לא מייצגים את ההחלטות של הדיינים שדנים בתיקים באופן כללי. זה לא מייצג. אבל יש את שיקול דעת לאותו דיין. ציינתי שיש בית דין לערעורים גם בהליך הזה, בנושא של המסוכנות, ואת תקופת הכהונה שנותרה. זאת הסיטואציה. אני כן אבחן, אמרתי, את תקופת הכהונה המקסימלית שנותנים באופן כללי לדיינים. צריך לזכור שאי-אפשר לדעת עוד כמה, שנה וחצי. כל מקרה זה עולם ומלואו, וכל יום יש פשעים בדרום תל אביב ובכלל. אבל אני עוד פעם מחדד, על פשעים יש גם הליך פלילי. צריך רק לחדד שהוא לא הכתובת, השר, יש פה אג'נדה ספציפית לגבי מסתננים בלתי חוקיים, שאותם הוא משחרר והם אנשים אלימים. זה לא איזשהו משהו שהוא עקרונות או ערכים.

תודה רבה לשר המשפטים אבי ניסנקורן. אם כן, חברות וחברי הכנסת, עד כאן פרק השאילתות, ואנחנו נשוב לשאילתות רגילות גם בהמשך סדר-היום. מכאן אנחנו עוברים להצעות חוק לדיון מוקדם. אני רק לא רואה כאן את השר יצחק כהן, חבר הכנסת פורר, אז אנחנו אולי נחכה לו רגע כדי שהוא ישמע את הדברים שאתה אומר.

אז אני מציע שאנחנו נמתין רגע עד שהוא יגיע. הוא לא נמצא כאן בכלל? אם כך יהיה המצב, אז הממשלה לא תוכל להשיב, אם זה יהיה המצב. אז אני מזמין את חבר הכנסת עודד פורר להציג את הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (ניכוי בגין הוצאות טיפול בילדים), התש"ף 2020, לקריאה הטרומית. אז אני מבין שלא תהיה לי תשובת ממשלה. אלא אם כן השר כהן יגיע. אולי שהאופוזיציה יגייסו, כי לא תהיה תשובת ממשלה. עד שתסיים את הזמן, כן. אני יכול לדבר מהר. אולי אפשר עכשיו לעשות הצבעה. כן, זאת החלטה שלך.

לדעתי יש גם הצעה מוצמדת של חברת הכנסת אלהרר. צריך לקרוא גם לה, כי אני רואה שגם היא איננה כאן, אז אני מציע שיקראו גם לה, כדי שהיא לא תאבד את זכותה. בבקשה, חבר הכנסת פורר. תודה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, קצת חבל לי, הוא עדיין שר או סגן השר, כהן, עדיין שר. שהוא לא נמצא כאן, ובכלל שלא נמצא כאן מישהו מהאוצר או מהמשרדים הכלכליים. הרי על מה מדובר בהצעת החוק? אנחנו מקיימים דיונים על דיונים כאן בכנסת, גם בוועדות,

לתגבר את הכלכלה הישראלית, איך לשלב יותר נשים בתעסוקה, איך להוציא יותר נשים לעבודה ואיך לאפשר יותר לבני זוג לעבוד. באים בני הזוג ואומרים, ומי שיש לו פה ילדים קטנים בוודאי מכיר את זה: תשמע, כדי ששנינו נצא לעבוד אנחנו צריכים מסגרת לילד או לילדה. בלי זה אי-אפשר לצאת לעבוד. מישהו צריך להישאר עם הילד או הילדה. זה עולה כסף, ואז מתחילים לעשות את החשבון: אם אני צריך לשלם, נא לשמור על השקט. תודה. אם צריך לשלם 3,000 שקלים או יותר למסגרת לילד או לילדה, אומרת האישה, לשם מה אני אצא לעבודה? אם יש לי שני ילדים, קל וחומר. אני אומר לכם, היום כשיוצאים שני בני הזוג לעבוד משלמים סכום שהוא לפעמים יותר גבוה מהמשכנתה שלהם על הזכות הזאת. חברות וחברי הכנסת, חבר הכנסת פורר לא אמור להיות בתחרות. פשוט אי-אפשר לשמוע את הדברים, אנא. ואם אפשר להגביר קצת את המיקרופון של חבר הכנסת פורר, בבקשה,

אדוני, כששני בני זוג רוצים לצאת לעבוד, הם צריכים בעצם לקחת משכנתה. אם יש לי שני ילדים מתחת לגיל שלוש, אני צריך לשים אותם במסגרת, והמחיר יכול להגיע ל-6,000 שקל בחודש ואפילו יותר. לא כולם זכאים לאותן מסגרות מסובסדות, שבדרך כלל ניתנות לשכבות מאוד מאוד מסוימות בציבור הישראלי. אז לא ביקשנו עכשיו שישלמו להם את המסגרת. אמרנו דבר מאוד פשוט, ומי שעסק בדיני מיסים מכיר את הכלל: הוצאה שהיא לטובת ייצור ההכנסה היא הוצאה מוכרת. אם אני אקנה עכשיו מחשב לעסק שלי כי אני צריך אותו לעבודה שלי, ההוצאה הזאת היא הוצאה מוכרת, ובדוח השנתי רואים שזאת הוצאה מוכרת, מורידים לי אותה ממניין ההכנסות ואז מחשבים לי את ההכנסה הפנויה שעל פיה גובים לי מס. מה אומרים היום? זה ויכוח שהיה עם רשות המיסים הרבה שנים, כי בעבר הייתה פרצה שניסו להיכנס

והיו אומרים: לא, הוצאות על טיפול בילד לא יכולות להיות הוצאות מוכרות. אנחנו רוצים בהצעת החוק הזאת להגיד בדיוק הפוך: הוצאות על טיפול בילד, כן, הן הוצאות מוכרות.

ממה נפשך, רשות המיסים, בהתנגדות לעניין הזה? הרי ההוצאה המוכרת הזאת תזכה את זוג ההורים בהטבה רק אם הם יצאו לעבוד, רק אם הם יצאו לעבוד, התפרנסו ומשלמים מיסים ומגלגלים את אותו גלגל כלכלי שעליו אנחנו מדברים. כמה מתאמצים כאן במשרד האוצר להוציא עוד ועוד אנשים לעבודה, כמה מתאמצים כאן לשלב עוד ועוד את שני בני הזוג, ששני בני הזוג יצאו להתפרנס, מה שנקרא מיצוי כושר ההשתכרות. באנו וביקשנו דבר מאוד פשוט. אין הצעת חוק פשוטה מזו, שתקדם את שני המינים, שתקדם את הכלכלה הישראלית, שתסייע בידנו לצאת מהמשבר הכלכלי הזה בצורה טובה יותר.

זאת הצעת חוק שהיא נכונה לא בגלל משבר הקורונה, קל וחומר שהיא נכונה במשבר הקורונה, אבל ההצעה הזאת היא נכונה, צודקת, ונדרשת דווקא עכשיו, דווקא עכשיו, כשאנחנו רוצים להגיד לציבור: תצאו לעבוד, אל תשבו בבית.

כשעושים בני הזוג את החשבון, הרבה פעמים הם אומרים: בשביל לשלם 6,000 שקל על גן לשני ילדים,

לעיתים זה אפילו יותר, עדיף להישאר בבית. כל המשק הישראלי וכל הציבור הישראלי מפסיד. זאת לא הצעת חוק שהמצאנו. היא כבר רצה ומתגלגלת כמה כנסות. מי שמכהן

חתם על הצעת חוק דומה. רבים מחברי הקואליציה הגישו הצעות חוק דומות. אין ויכוח שזו הצעת חוק צודקת. עכשיו תצטרך הקואליציה לעשות את חשבון הנפש שלה:

מקדמים הצעות חוק צודקות, נכונות, ראויות מבחינה כלכלית, שאין מחלוקת כאן בכנסת שהן נכונות, והרי לא יעלה לכאן חבר כנסת אחד שאם יידרש להגיד את דעתו ויגיד שהצעת החוק הזאת אינה צודקת, או שבגלל שבקואליציה לא מצליחים לכנס את ועדת השרים לענייני חקיקה ולכן הממשלה לא קובעת עמדה ולא קבעה עמדה על הצעת החוק הזאת,

אני אומר לכם פה, חבריי לאופוזיציה וחבריי מהקואליציה, יש לכם הזדמנות להעביר את הצעת החוק הזאת בקריאה טרומית. נוריד אותה לדיון או בוועדה לקידום מעמד האישה או בוועדת הכספים או בכל ועדה שהכנסת תחליט, נקדם אותה, נדון בה ונוכל להעביר אותה. ועדת השרים לענייני חקיקה זה לא חזות הכול, שבגלל שאין שום הסכמה בין חבר הכנסת השר דודי אמסלם לבין השר אבי ניסנקורן אז אי-אפשר לקדם הצעות חוק שהן הצעות חוק צודקות.

אני אבקש מחברי הכנסת לאשר את הצעת החוק.

תודה רבה לחבר הכנסת עודד פורר. להצעת החוק מוצמדת הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (ניכוי בגין הוצאות טיפול בילדים), התש"ף 2020, של חברת הכנסת קארין אלהרר. אני מזמין את חברת הכנסת אלהרר להציג את הצעת החוק המוצמדת, בבקשה. אני מבין שישיב השר אלקין. כך הודיעו לי עכשיו. תודה רבה, אדוני יושב-ראש הכנסת. כנסת נכבדה, הגשתי את הצעת החוק הזאת, שעליה נצביע עוד מעט, אבל היום אנחנו שמונה חודשים מפרוץ משבר הקורונה והחשיבות שלה התחדדה מאוד מאז ההגשה. בשנת 2020 נולדים ילדים במדינת ישראל שהיא לא רואה אותם. המדינה לא רואה את הילדים עד גיל שלוש. שלוש שנים הילדים גדלים במסגרות לא מסובסדות ולא מפוקחות. ההורים משלמים אלפי שקלים מדי חודש על שירותי מטפלת או מעון כדי שיוכלו לצאת לעבודה, אבל היעדר הפיקוח על המסגרות לא מאפשר להם להשאיר את הילדים בלב שקט, אלפי שקלים בחודש, שבתקופת הקורונה, שבה רבים איבדו את מקומות העבודה שלהם, הופכים למשמעותיים אפילו יותר. הצעת החוק הזאת תאפשר להורים לקבל החזר עבור ההוצאות על מסגרות לילדיהם, אבל כשאתם מצביעים עליה חשוב שתבינו: ההשפעה היא הרבה הרבה יותר גדולה מהחזר המס בלבד. הצעת החוק בעיקר תאפשר לנשים, כן, לנשים, כי בסוף נשים נשארות בבית, את החופש בהתלבטות אם לחזור למעגל העבודה אחרי הלידה או להישאר בבית ולטפל בילד בעצמן. הצעת החוק תאפשר למשק להשתקם מהמשבר שאליו הוא נקלע בשל הניהול הכושל, וכן, הממשלה מתנהלת בניהול כושל של משבר הקורונה.

כי ההכרה במעון כהוצאה תפחית את העלות למשפחות שנקלעו למשבר כלכלי וחוסכות כעת שקל לשקל. רק בכנסת הקודמת הגיש חברי השר היום ואז חבר הכנסת איציק שמולי הצעה דומה או אפילו זהה. הרבה זמן לא עבר. היום הוא שר רווחה. אני מאוד מקווה שהיום, מעמדת הכוח שבה הוא נמצא בממשלת ישראל, הוא יצביע איתנו על הצעת החוק הזאת, בעד ההורים, בעד הילדים, בעד המסגרות. אני רוצה מילה אחרונה לסיום. תראו, אני שומעת כל שבוע את התירוץ שזה לא עבר ועדת שרים. יש לי חדשות בשבילכם: ועדת השרים לא מתקיימת לא בגללנו, היא לא מתקיימת בגללכם. קחו אחריות. או שתקיימו ועדות שרים או שתצביעו על פי צו מצפונכם. האפשרות השנייה בוודאי טובה יותר.

אני מודה לחברת הכנסת קארין אלהרר, ואני מזמין את השר זאב אלקין להשיב בשם הממשלה.

השר אלקין, אולי תתייחס להערה הגזענית של שלמה קרעי לגבי העולים מרוסיה, קולכם לא נשמע, אני אתייחס בשמחה לכל נושא שאתה רוצה בעולם, אבל קודם אני אמלא את חובתי הקריינית בשם השר יצחק כהן בנושא של שני החוקים הנדונים. אני רק אעיר הערה, קארין: אני לא שמעתי מעל הדוכן הזה קריאות, לא ממך ולא מחברי סיעתך, להצביע לפי צו מצפוננו כשייצגת סיעה של שר האוצר באחת מהממשלות בעבר,

אלא אז דווקא ביקשתם מאיתנו לנהוג באחריות, לפי החלטות ממשלה ולפי המשמעת הקואליציונית. אבל כנראה שהפוזיציה משנה את הגישה. זה בסדר, זה תמיד ככה. בניגוד להחלטות הוועדה, עם ועדת שרים. חבר הכנסת פורר, מי כמוך מכיר את תקנון עבודת הממשלה, ואתה יודע היטב שכל עוד אין החלטה פוזיטיבית של ועדת שרים לחקיקה, עמדת הממשלה היא להתנגד. את הוועדה.

ולכן זה לא נכון להגיד שכל עוד אין החלטה כל אחד יכול לעשות, זאת אומרת שממשלת ישראל במשך חודשים ארוכים מתנגדת לכל חקיקה במדינת ישראל, ללא קשר אם היא נחוצה או לא נחוצה. חוץ מנושאים דחופים בנושא קורונה, שהם כן נדונים בוועדת שרים לחקיקה, והיא מתכנסת לצרכים האלה. או בנושא המיסוי של ראש הממשלה.

לגבי הסוגיה הספציפית שהעליתם, כאמור, אני פה שליח של השר יצחק כהן אז אני מקריא את התשובה: כבוד היושב-ראש, חברי הכנסת הנכבדים, התקנון לעבודת הממשלה, כפי שכבר אמרתי, קובע כי הצעת חוק פרטית שתובא לדיון במליאת הכנסת וטרם נקבעה עמדה לגביה על ידי ועדת שרים לענייני חקיקה, תהיה עמדת הממשלה להתנגד. בהיעדר עמדה כאמור, הממשלה מתנגדת להצעת החוק. אך עדיין ביקש משרד האוצר להבהיר ולהתייחס לגופן של הטענות בהצעת החוק, לא כעמדת ועדת שרים, אלא כעמדה מקצועית של האוצר, ואני אשתף אתכם בהערות האלה. חבר הכנסת פורר, כולל אותך, כי אתה אחד מהם. עליזה, אני רק התחלתי לקרוא, אל דאגה. אני עוד רחוק מסיום, את יכולה לא לדאוג. ברשותכם, אני אמשיך. אני מבין את הדיאלוג הער, אבל אני מניח שחבר הכנסת פורר וחברת הכנסת קארין אלהרר רוצים לשמוע את ההתייחסות המקצועית של האוצר. סעיף 17 לפקודה קובע כלל שלפיו הוצאות ששימשו לצורך ייצור הכנסה יותרו בניכוי ויפחיתו את חובת המס של הנישום כאשר הן שימשו לצורך ייצור הכנסה בלבד. שימו לב, זאת הנקודה המרכזית. הצעת החוק מנוגדת לעיקרון הבסיסי הזה בדיני המס, שלפיו הוצאות שמשמשות גם לצורך פרטי אינן מותרות בניכוי, והיא בעלת משמעויות רחבות נוספות בהקשר הזה. או כפי שאומר הסעיף הזה, עם כל הרצון, ואני תכף אעבור לנקודות אחרות שקשורות לרצון לעודד נשים לצאת לשוק העבודה ולעזור להן, הוצאות פרטיות אינן משמשות לצורך ההכרה במיסוי, ולכן שבירת הכלל הזה תשנה לחלוטין את הסיטואציה. נושא ההכרה בהוצאות לטיפול בילדים לצורכי מס נדון רבות בממשלה ובכנסת, הנושא, אגב. המחוקק, לפי המלצות הממשלה, כבר נתן את דעתו בנושא וערך את האיזון הראוי במכלול השיקולים בעניין זה. בתיקון מס' 170 לפקודה משנת 2009, תוקן סעיף 32(1) לפקודה, שנקבע בו במפורש כי לא תותרנה בניכוי הוצאות טיפול בילד או השגחה עליו. זאת אומרת שהחוק נתן את דעתו על הסוגיה שאתם מעלים ולאחר לאחר דין ודברים קבע שבכל זאת זה לא נכון להכיר. יחד עם זה, וזאת הנקודה המשמעותית, במקביל להוספת הסעיף האמור בחוק, כפי שרצה המחוקק, נוסף סעיף 66(ג)(4)(ג)

שאתם בוודאי מכירים אותו בעל פה, שלפיו זכאית אישה לנקודת זיכוי נוספת בעד, תחזור על הסעיף. 66(ג)(4)(ג). מי שזוכר את כל פקודת המס בעל פה, אז הוא בוודאי יודע לאיזה סעיף אני מכוון. לפי הסעיף הזה זכאית האישה לנקודת זיכוי נוספת בעד כל אחד מילדיה עד הגיעם לגיל חמש. בשנת 2019 נוספה חצי נקודה נוספת הניתנת לאם לילד עד גיל חמש במסגרת הסעיף כאמור, כך שכיום, קשה לי, אדוני היושב-ראש, אני לא שומע את עצמי. חברות וחברי הכנסת, נא לשבת. גם אני רוצה להבין את הטקסט שאני מקריא, וקשה לי כשאני לא שומע את עצמי. השר אלקין, אין בעיה. נא לשבת, בבקשה.

חבר הכנסת סובה, בזה הרגע אתה עוזר לגיוס של הקואליציה, כי אני אהיה מוכרח להוסיף לו עוד דקה, ואם תמשיך לדבר זה יהיה יותר. אז אנא, לשבת. אני דואג לרמת העברית של העולים החדשים, אם תאפשרו לי לסיים את התשובה המקצועית, ואם ייוותר לי זמן, אני בשמחה אתייחס גם לסוגיה השנייה. קושניר, מלינובסקי, סובה. לא, אני מוגבל גם לפי הכללים, חבר הכנסת זוהר.

נא לשבת, בבקשה. יש לך עוד ארבע וחצי דקות.

אנא להגביר את המיקרופון, גם שלי וגם של השר אלקין. אם אפשר להגביר את המיקרופונים. עכשיו שומעים, יופי. אז אנא, נא לשבת. נא לשבת. תודה רבה. חברי הכנסת מרגי, אזולאי, פלוסקוב, נא לשבת, בבקשה. נא לשבת, כי אי-אפשר לשמוע. חבר הכנסת הלוי, סגן השר מולא, נא לשבת. נא לשבת, בבקשה.

הכנסת הלוי וסגן השר מולא, אתם אפילו לא שומעים. אפילו לא שומעים. נא לשבת. תודה רבה. טוב, אני יכול להמשיך, אדוני? בבקשה, אדוני. אני אוסיף לך דקה וחצי שנלקחה ממך.

בוודאי, אני עוד חייב תשובות על השאלות מהקהל, חוץ מההתייחסות להצעת החוק. אני לא יכול להשאיר את האופוזיציה בלי תשובות על מה שהם ביקשו. אוקיי, אז אני חוזר ואומר: בשנת 2019 נוספה חצי נקודה נוספת הניתנת לאם לילד עד גיל חמש במסגרת הסעיף האמור, כך שכיום ניתנות נקודה וחצי זיכוי במסגרתו, וזה בנוסף על נקודות הזיכוי האחרות הניתנות לאימהות במסגרת סעיף 66(ג)(4) השר גלנט, מאוד חשוב היה לך לדעת את המספר המדויק של הסעיף. אז הפעם אני מדבר על סעיף 66(ג)(4) לפקודה. יצוין כי בשנת 2019 נוספה חצי נקודת זיכוי גם לאבות לילדים והורחבו שנות הזכאות עד גיל 5, סעיף 66(5) לפקודה.

בזכות השר, חברות וחברי הכנסת זה בלתי אפשרי ככה. זה פשוט בלתי אפשרי. נא לשבת, נא לשבת. חבר הכנסת בוסו, נא לשבת. נא לשבת, פשוט לשבת. זו הדרך הכי טובה להבטיח שיהיה שקט. חבר הכנסת זוהר, אתה עם הגב לדוכן. נא לשבת, תודה. אז כאמור, דיברתי על סעיף 66(5) לפקודה.

בזכות זה שהשר כהן זיכה אותי להקריא את התשובה הזאת למדתי באקראי שאני גם זכאי לחצי נקודת זיכוי, כחלק מאבות לילדים קטנים, אז אני מודה לאדוני על השליחות הזאת. מעבר לכך, ההצעה מבקשת לעודד יציאת נשים לשוק העבודה על ידי הקלת הנטל הכלכלי המוטל עליהן בעקבות תשלום למעונות יום, שאותו נדרשים לשלם הורים לשם יציאה לעבודה. אולם ציבור הנשים העובדות שעימן מבקשת ההצעה להיטיב הוא ציבור מצומצם מאוד של נשים שחייבות בתשלום מס, שכן קרוב ל-80% מהאימהות לילדים עד גיל חמש כלל אינן מגיעות לסף המס. המשמעות היא שההצעה שהבאתם כאן, חבר הכנסת פורר וחברת הכנסת אלהרר, היא הצעה בעלת היבט רגרסיבי. דווקא הנשים שהחסמים הכלכליים של עלות מעון לילד היא משמעותית ביותר בשבילן הן אלה שאינן מגיעות לסף המס ולא ייהנו מהטבת המס. ההצעה הזאת למעשה לא תשפר את מצבן. זאת אומרת שבאופן אבסורדי, מתוך הרצון לעזור לאימהות העובדות אתם מציעים דווקא לעזור לאימהות העובדות שההכנסה שלהן גבוהה יחסית, והן אלה שייהנו מהטבת המס. זאת אומרת שאתה מעדיף שנשים עם הכנסה גבוהה לא יצאו לעבודה. אתה אומר: אני עכשיו אקח אישה עם הכנסה גבוהה ואני אדאג שהיא תרוויח פחות, לא. חבר הכנסת פורר, דווקא לנשים עם הכנסה גבוהה הפער בין ההכנסה לבין עלות המעון הוא כזה שבוודאי כדאי להן לצאת לשוק העבודה. הבעיה הגדולה ביותר זה דווקא עם אותן 80%, שזה הרוב המוחלט של הנשים, כפי שנאמר כאן בתשובה, שבכלל לא מגיעות לסף המס, ובגלל המשכורת הנמוכה יש שאלה אם כדאי להן לצאת לשוק העבודה בגלל מה שהן צריכות לשלם במעון. לכן הכיוון היותר-נכון לתמרץ אותן זה לתמרץ אותן בתשלום על מעון, ולא בהטבת מס כפי שאתם מציעים. אני חושב שזה די ברור ודי פשוט. מבין האימהות והאבות שמשלמים מס ההצעה אינה רגרסיבית גם בינם לבין עצמם, שכן ההטבה משתנה בהתאם לגובה הכנסתו של הנישום והיא מנוכה מהמס המשולם על ידיו. בהתאם לכך, נישום בעל הכנסה גבוהה המשלם מס גבוה יותר ייהנה יותר מהחוק שלכם ומהתאמת המס, בעוד נישום בעלי הכנסה נמוכה או נישום שאינו מגיע לסף המס, כמו שאמרתי קודם, ייהנה מההטבה נמוכה או בכלל לא ייהנה ממנה.

בסוף הצעת החוק, שלכאורה באה לעזור לנשים לפתור את הבעיה הכלכלית ביציאה לעבודה, דווקא עוזרת לאלה, כמה שיותר אתה מקבל משכורת כך אתה תיהנה יותר מהצעת החוק הזאת, וכמובן אני לא בטוח שאפילו המציעים, זאת המטרה שאליה הם רצו להגיע. תוסיפו מיסים, שאם מישהו חס וחלילה מרוויח יותר, השר אלקין, אם אתה רוצה לענות על שאלות מהיציע,

אני עוד לא סיימתי אפילו, אתה אחרי התוספת. הבנתי, אוקי אני אסיים את הקריאה, ובכל זאת משפט.

ההצעה מעלה קשיי יישום רבים בשל החובה לבדוק את היקף משרת האם או את הימצאות הילד במעון אך ורק בזמן העבודה. להצעת החוק עלות תקציבית של מיליארדי ש"ח בשנה.

בהתאם לכך, אבקש מחברי הכנסת להסיר את הצעת החוק מסדר-היום. עכשיו מילה על השאלה מהיציע מכמה חברים שלנו מישראל ביתנו. גם אני בהתחלה, כשראיתי את הכותרות שהוצאתם לתקשורת, חשבתי שחברי חבר הכנסת קרעי שגה כאן בסוגיה הזאת. אבל בדרך כלל אני טורח לבדוק את הדברים ודאגתי לצפות בקטע עצמו. מצפייה בקטע עצמו, שראיתי, אני חושב שעשיתם עוול גדול לחבר הכנסת קרעי והשתמשתם באירוע הזה לצורך ליבוי שנאה בין-עדתית לצרכים פוליטיים בלבד, וחבל שזה כך. חבר הכנסת קרעי לא העיר על מבטא או התבטאות או טעות, שהיא בסדר, היא מובנת,

לא רק עולים טועים בעברית. בסוגיות האלה הרבה צברים, כולל גם בבית הזה, טועים בעברית. חבר כנסת קרעי העיר על כך שאותו עולה שמגיע לכאן ויום אחרי זה חוזר לרוסיה ולא נשאר כאן לא ידע עברית. אני חושב שעם הקביעה העובדתית הזאת קשה להתווכח. ההחלטה שלכם לקחת את זה למקום הנמוך הזה של ליבוי השנאה רק כדי להפיק ממנו צרכים פוליטיים, תתביישו לכם. אנחנו כבר מספיק שנים במדינה הזאת. אנחנו גאים בעברית שלנו. אין לי שום בעיה, אני גאה בעברית שלי. קיבלתי גושפנקה עוד שם במוסקבה מאבשלום קור על מבחן בעברית שעברתי אצלו, ועד היום הוא גם מעיר לי על הטעויות, כמו שהוא מעיר גם לצברים על הטעויות שלהם בעברית. לכן, צאו כבר מהתסביך הזה. אנחנו שווים בין שווים. אף אחד לא מעיר לנו על המבטא ואף אחד לא רודף אותנו בגלל העברית. אני מבין שיש צורך פוליטי ללבות כל הזמן את השנאה, אבל בואו נתמודד עם הבעיות האמיתיות ולא עם בעיות ממוצאות, ולכן חבל לקחת את זה למקומות האלה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה לשר אלקין. נא לשבת. חברות וחברי הכנסת, השרה רגב, נא לשבת. נא לשבת, בבקשה.

אני מזמין את חבר הכנסת עודד פורר להשיב, בבקשה. אדוני השר אלקין, אתה רוצה להתמקד בבעיות האמיתיות? אז בואו תתמקדו פעם אחת בבעיות האמיתיות. בואו תתמקדו באיך מוציאים אנשים לעבודה ולא באיך מדקלמים פה את כל מה שכותבים לכם פקידי האוצר עם סעיפים ותתי-סעיפים, שאתם יודעים שאתם לא מאמינים בהם. הרי ברור לחלוטין שכשאנחנו מדברים על תשלום מס אמת, הוצאה שהיא הוצאה לצורך ייצור הכנסה צריכה להיות הוצאה מוכרת. ברור לחלוטין שכשאישה, או גבר, אגב, יוצאים לעבודה וכדי לצאת לעבודה צריכים לשים את הילד או הילדה במסגרת. בלי הכרה בהוצאה הזו הם לא יצאו לעבודה. אז אל תספר לי על המעונות שאתם נותנים לשכבה מאוד מאוד ספציפית באוכלוסייה, ואתה יודע מי מקבל את המעונות האלה. אתה יודע שתנאי למעונות האלו הוא לא ששני בני הזוג עובדים אלא רק שהאישה תצא לעבודה, ולא שהאישה והגבר שניהם יצאו לעבודה. אם אתם באמת רוצים לעודד כאן תעסוקה, אם אתם באמת רוצים לעודד כאן שוויון ואתם באמת רוצים לעודד את הכלכלה הישראלית, תעשו את הדבר הפשוט והברור ביותר. אנשים רוצים לשלם מיסים אבל הם רוצים לשלם מס אמת. לא משנה אם האישה מרוויחה 6,000 או 10,000 או 20,000 שקלים. אני דווקא רוצה יותר נשים שירוויחו 20,000 שקלים. אני רוצה שכשהן מרוויחות את הסכום הזה, או כשהוא מרוויח את הסכום הזה, וכדי לצאת לעבודה הילד הולך למסגרת, לא תהיה לו משכנתה, וההוצאה הזו תהיה הוצאה מוכרת. אתה יודע עד מתי, השר אלקין? אתה אחראי למסגרות של החינוך הבלתי-פורמלי, עד שאתם תדאגו לזה שיהיה חינוך חינם גם מגיל שלושה חודשים עד גיל שלוש, כי זה מה שהמשק הישראלי צריך. אבל אתכם זה לא מעניין, אתכם מעניינות רק המריבות של ועדת השרים לענייני חקיקה וחוסר היכולת שלכם לאשר הצעת חוק, ולא האזרחים והאזרחיות הישראלים.

תודה רבה. תשיב חברת הכנסת קארין אלהרר, בבקשה. השר אלקין, יש לי כל כך הרבה מה לענות לך על התשובה, אבל אני באמת רוצה לדבר על תמצית הסיפור. יושבים חבורה של גברים ופשוט מתעסקים ומחליטים על נשים, כי בסוף מי שלא תצא לעבודה תהיה האישה, וחבל. אני לא רוצה לדבר על זה שאתה אומר שזאת הוצאה פרטית, ואוטו זה לא הוצאה פרטית? חבל לי שזה היחס שלכם כשמדובר בנשים, וזו כנראה סיבה ממש טובה שעוד נשים ישבו בממשלה ויקבלו החלטות, כי אתם את ההחלטות האלה לא יודעים לקבל. תודה רבה לחברת הכנסת אלהרר. חברות וחברי הכנסת, נא לשבת על מנת שאנחנו נוכל לעבור להצבעה. נא לשבת. השר שטייניץ, חבר הכנסת טיבי, נא לשבת. אנא לשבת. אצרף להצבעה את קולותיהם של חבר הכנסת פורר, שהציג את הצעת החוק והשיב לה, את קולו של חבר הכנסת מיקי לוי, שיציג כאן את הצעת החוק הבאה, ואת קולו של חבר הכנסת אליהו ברוכי, שצריך להחליף אותי לאחר ההצבעה. לא אוסיף מעבר לזה אפילו קול אחד נוסף. רבותיי, אני עובר להצבעה תחילה על הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (ניכוי בגין הוצאות טיפול בילדים), התש"ף 2020. הצבעה בקריאה הטרומית. ההצעה להעביר לוועדה את הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (ניכוי בגין הוצאות טיפול בילדים), התש"ף 2020, לא נתקבלה. חבר הכנסת

הקונדנסט מאסדת לווייתן. מי שלא יודע, הקונדנסט זהו חומר נדיף, רעיל ומסרטן, שהכרחי לתהליך הפקת הגז, ועכשיו מסכן מיליוני אזרחים במדינת ישראל. ספינת מכמורת שפעלה בניגוד להיתרים פגעה בו אתמול וגרמה לאסון כבד. מיליוני אזרחים נמצאים מאתמול בבתיהם ונמנעת מהם האפשרות לצאת מהבית לעבודה, לבתי הספר, לקניות. את הפגיעות הבריאותיות נוכל לגלות רק בשנים הבאות. חבריי חברי הכנסת, האסון הזה לשמחתי לא קרה, וגם פגיעה בצינור ובכבל התת-ימי לא התרחשה. אבל אלו הסכנות שמשרדי הממשלה, אתם, הממשלה, רועדים מפניהן מאז שהעליתי את הסכנה הזו לפני כמה חודשים.

בחודשים האחרונים יצרנו ביחד את הצעת החוק הזו, בהדרכתם ובשיתופם המלא של משרדי הממשלה. כיום פועלות בישראל 16 ספינות מכמורת לדיג, שמורידות רשתות לקרקעית הים וגורפות מערכות אקולוגיות שלמות. לצערי הרב, במצב הקיים אין יכולת לאכוף און-ליין את השמירה על אזורי הדיג המותרים על פי התקנות, וקיימת סכנה לטבע בים, כמו גם סכנה ממשית לפגיעה בתשתיות. אני מבין שלא כל כך אכפת לממשלה ולא כל כך שומעים אותי. אז תדעו שמי שלא שומע אותי ויצביע בהמשך בעד, ואני אציין את זה, זה יהיה על ראשו. מדינת ישראל יכולה לחטוף אסון: אסון של פינוי רצועת החוף מתושבי מדינת ישראל, ואני לא מדבר על הפגיעה הכלכלית, אסון בדמות פגיעה בצינורות הגז, כבלי התקשורת התת-ימיים שפרוסים במימי הים התיכון מחוץ לאזורים האלה. לכן יצרנו את הצעת החוק שלפניכם, שעל פיה יוקם מערך איכון של ספינות הדיג. 16 ספינות דיג עם GPS, זה הכול. קחו את החוק הזה, אני לא רוצה אותו, שהממשלה תביא אותו. ה-GPS אמור לוודא שאין חריגה מאזורי הדיג המותרים על פי החוק. במסגרת הדיונים על הצעת החוק הסכימו רשות הגז ומשרד האנרגיה, השר שטייניץ ומשרדו, לממן את עלות ההצעה, שעלותה בסך הכול 4.5 מיליון שקלים. המימון יכלול את תוכנת האיכון, מימון שוטף של מעקב האיכון, שיתבצע ברשות הספנות או ברשות שמורות הטבע, וכן את התקנת המערכות בכל הספינות. הכול על חשבון המדינה ולא על חשבון בעלי הספינות עצמן. אני רוצה להודות לשר שטייניץ. השר שטייניץ, נדמה לי שהוא בפינה שם. חבר הכנסת טיבי, זה השר שטייניץ שם? השר שטייניץ, אני אליך. אני רוצה להודות לך על ההבנה והמימון של התקנת ה-GPS בספינות הדיג, מתוך הבנה שחס וחלילה אם תהיה פגיעה בצנרת הגז או בצנרת של הקונדנסט שמוביל את הרעלים אל מחוצה לים, אל החוף, אני רוצה להודות לך על העניין הזה, על החשיבות של ההצעה, שהבנת שצריך לבצע, והמקור התקציבי ממשרדך. ניסית לקדם אותה בוועדת השרים אבל אין כבר ועדת שרים. אני מודה מכל הלב גם לשרה להגנת הסביבה גילה גמליאל, שגם היא התנהלה בענייניות ומקצועיות, הבינה את הסכנה האקולוגית והוציאה מכתב תמיכה בהצעה. חבריי חברי הכנסת, עד כאן הכול ורוד. אבל למרות תמיכת המשרד להגנת הסביבה והאנרגיה ואי-התנגדות משרד התקשורת שר החקלאות שוסטר מתנגד להצעה,

הוא אומר רק: אני בודק, ומורח אותה במשך כמה חודשים. הטענה הרשמית היא כמובן טענה משפטית ריקה מתוכן, ועל פיה חוק הדיג זה לא המקום לעניינים אקולוגיים. אינני יודע על אילו קבוצות לחץ השר שוסטר מנסה להגן, וכפי שאני גם רואה הוא לא יבוא להשיב לי. גם אמרנו לכם: החוק הנורבגי הזה יגרום לכך שהשרים שהם לא חברי כנסת לא יגיעו כדי להשיב לנו על הדברים שלנו. הינה דוגמה נוספת לאיך שהשר שוסטר שם פס על הבית הזה. דבר אחד בטוח: השר שוסטר לא מייצג את האינטרס של כלל האזרחים בישראל ואת האינטרס הציבורי. צריך לשים את הדברים האלה על השולחן: השר שוסטר מסכן בהתנגדותו נכסים אסטרטגיים של מדינת ישראל, ואם יקרה אסון זה יהיה על ראשו ועל ראשם של אלה שיצביעו היום נגד. משרד החקלאות טוען משנת 2009 שיקדם את ההצעה הממשלתית, אבל עיניכם הרואות, חוץ מלהתנגד כלום לא זז. חבריי חברי הכנסת, בדיוק בשביל למנוע מקרים כאלה קיימת הכנסת. אם שר מתנהל בחוסר היגיון ובצורה שרירותית ובחוסר אחריות, ואם משרד ממשלתי מתנהל ברשלנות חמורה שעלולה לסכן את הציבור, הכנסת צריכה להכריע ולפתור את הבעיה. לא כל דבר זה עניין פוליטי קואליציוני. במשך תקופה ארוכה ניהלנו משא ומתן עם משרדי הממשלה. השגנו, כאמור, תקציב. שלושה משרדי ממשלה מסכימים ומבינים את הסכנה. תפרנו חליפה מידתית נקודתית לסכנה, ונמנעתי מלהעלות את ההצעה להצבעה, כי זה לא עניין פוליטי. אבל יש גבול, וצריך לשים קו אדום. הצעת החוק שלפנינו אינה סתם עוד הצעת חוק פרטית. מדובר בהצעה רצינית, שנתמכת על ידי שלושה משרדי ממשלה רלוונטיים, ועובדה שביחד עימם אפילו נמצא פתרון ריאלי ומוסכם לתקציב הלא-גבוה, כ-4.5 מיליון שקלים. הצעת החוק מבקשת לטפל בבעיה שפוגעת במערכות אקולוגיות שלמות בים ומסכנת, מסכנת, תקשיבו, את כבל הסיבים האופטיים התת-ימי שנפרס בים בין מדינת ישראל לבין העולם, ואת צינורות הגז. עלות הפרויקט, ואני אתן פרס למי שיודע מה עלות הפרויקט חוץ מהשר שטייניץ. מה עלות הפרויקט של הנחת צינורות הגז בינינו לבין אירופה? מיקי, לא צריך להגזים. אף אחד לא יודע. בגודל הנזק שעושים למסכנים האלה, 6 מיליארד יורו. 6 מיליארד יורו. אם ייפגע צינור גז על ידי רשת וכבל, תבינו מה ההשלכות. אני כבר לא מדבר על הצינור הרעיל שמוביל את הקונדנסט. זה לא מדויק.

אני מבקש מכם הפעם לחשוב אחרת ולא להיות נעולים על חלוקה של אופוזיציה וקואליציה. אנא מכם, אני מתחנן, אם מחר יקרה פה אסון, יחזרו להצבעה הזו ויבדקו את כל מי שהתנגד, וכל מי שהתנגד, כולל השר שוסטר שלא עושה את עבודתו, יצטרך להסביר מדוע הוא עשה את זה. אתם מתעלמים מנזקים שיכולים לקרות, נזקים בריאותיים, נזקים כלכליים. מי שיצביע נגד ההצעה הזו, וכולה הצעה טרומית כדי לחייב את הממשלה להתחיל לפעול, יחטא לתפקידו כחבר כנסת. אני מבקש בכל לשון של בקשה להצביע בעד, כדי להביא למצב שלא תהיה סכנה לאזרחי מדינת ישראל שגרים לאורך החוף.

חבר הכנסת מיקי לוי, תודה רבה. על הצעת החוק תשיב השרה אורלי לוי אבקסיס, בבקשה. כי עכשיו היא לא יודעת על מה היא מדברת. הקשבתי

טוב, אז חבר הכנסת מיקי לוי, אני חייבת לומר שניסית להסביר את זה, ואני הקשבתי, ובחלק מהדברים אני שמעתי אותך גם אומר: אם אתם מטפלים בזה, אני לא צריך את הצעת החוק הפרטית. קחו את זה, תגישו ממשלתית, תעשו משהו בנדון. ציינת גם שיש כמה משרדי ממשלה שכבר הסכימו לרעיון והתחילו לעבוד. אז תנוח דעתך, כי מהתשובה של שר החקלאות שקיבלתי כדי לענות,

אני אומרת לך בשם שר החקלאות, אז צריך אולי לומר שהתהליך לא רק קורם עור וגידים אלא ההסדרה של הנושא אכן עומדת על סדר-יומו של שר החקלאות. ולפי התשובה, ככה אני חוזרת ואומרת, ההתקדמות היא אפילו מהירה. אז עמדת הממשלה, משרד החקלאות, להצעת חוק לתיקון פקודת הדיג (איכון ספינות דיג), של חבר הכנסת מיקי לוי, התשובה היא כך: עמדת משרד החקלאות היא כי עיקרי הצעת החוק ביחס לחובת מכשירי איכון היא נכונה. המשרד אף פועל בחודשים האחרונים על מנת לקדם זאת במטרה לשמור באופן מיטבי על משאב הדגה, לצד קיום דיג מסחרי ותרבות פנאי וכחלק ממסורת של כל מדינה שוכנת חוף ים. יחד עם זאת, יש לסיים את עבודת המטה הפנים-משרדית והבין-משרדית, הבוחנת את כלל ההיבטים הקשורים בקידום מהלך זה על כלל היבטיו המקצועיים, התקציבים והמשפטיים. משרד החקלאות פועל מול משרד האנרגיה, רשות הספנות במשרד התחבורה, המשרד להגנת הסביבה ורשות הטבע והגנים, לשם השלמת הדרישות והתאמת היישום למציאות העדכנית של הדיג בישראל. המשרד מקדם בימים אלו את תהליך RIA, הליך להערכת השפעות רגולציה חדשה אשר משרד ממשלתי נדרש לבצע טרם קידומה, וחלקו הגדול כבר הסתיים. גורמי המקצוע במשרד עושים מאמצים לסיים את הליך הבחינה בהקדם האפשרי. לפי עמדתו של שר החקלאות ועמדת הממשלה, מאחר שלא הייתה ועדת שרים לחקיקה, לכן עמדת הממשלה בדרך כלל עמדה אוטומטית: מה שלא עולה לוועדת שרים לחקיקה, אז הקואליציה מתנגדת. מאחר שלא הייתה ועדת שרים לחקיקה אז עמדת הממשלה היא להתנגד. אבל יתרה מזו, מוסיף ואומר שר החקלאות, לאחר כל מה שציינתי שנעשה במשרדו, כפי שהוא מציין, ומול המשרדים הנוספים, הוא אומר: אין אנו רואים מקום לאישור הצעת חוק פרטית בעוד הממשלה מבצעת את המהלך בדרך המלך, ותוך שימת דגש לכלל המשתנים בהיבטים הראויים. אז כפי שאתה מבין, אנחנו רואים שאכן התהליך במשרד החקלאות, התהליך הפנים-משרדי, הבין-משרדי, קורם עור וגידים, ורוב-רובו של התהליך, אלא אם כן אתה יודע אחרת, כבר הגיע לסיומו. ולכן אני חושבת שאולי כדאי להסיר את, רגע, שנייה. אני יודע, אורלי.

אני רוצה להגיע לפתרון, שבסוף אולי באיזשהו אופן לא תאבד גם את הצעת החוק הפרטית שלך. אולי נגיע לאיזשהו הסדר שבו נחכה לוועדת שרים לחקיקה. בתווך הזה ננסה להגיע להסדר עם משרדי הממשלה הרלוונטיים. כפי שאמרת, השר שטייניץ אפילו מוכן לממן את העלות של ה-4.5 מיליון ש"ח. אני חושבת שזה פתיר. הכדור בידיך. ואני באמת מאמינה שחבל מאוד שעל אירוע כזה הצעת החוק הפרטית שלך לא תוכל לעלות בחצי שנה הקרובה, וגם לא תהיה לך אולי את היכולת,

ולהגיש את זה להצבעה מול הקואליציה. אנחנו פרלמנטרים ותיקים, ואני באמת חושבת, גם לאחר ששמעתי אותך וגם לאחר שקראתי את התשובה, שיש על מה לדבר, אבל זה כמובן בידיך. תודה רבה. אז כפי שאמרתי, עמדת שר החקלאות ועמדת הקואליציה היא להתנגד בינתיים להצעת החוק הפרטית, אלא אם כן יבחר חבר הכנסת מיקי לוי להגיע לדין ודברים עד אשר תהיה ועדת שרים לחקיקה וידונו במשרדים. אז לפני שאני ארד, מיקי, אני רוצה לספר לך שהדגה במדינת ישראל, כמי שגרה באזור שיש בו הרבה מאוד בריכות דגים לתעשייה, וזה מפרנס לא מעט מהמועצות האזוריות, בטח ובטח באזורנו, הם סובלים לא מעט גם מכל עונת הנדידה. עונת הנדידה היום היא מרהיבה ביופייה. כשאנחנו מתעוררים בבקרים בעמק בית שאן, בעמק המעיינות, אנחנו יכולים לראות להקות-להקות של עופות מים, שחוץ מהמראה המלהיב שלהם יש לזה גם עלות כלכלית. בעלי הכנף האלו, בדרכם חוצת היבשות, זקוקים לאוכל, למנוחה, ומה טוב יותר מבריכת דגים או מגידולים באופן כזה שיאפשרו גם להרוויח? אז יש לזה עלות כלכלית ויש לזה הפסדים מאוד גדולים, ואנחנו בכלל צריכים לנסות לחשוב איך אנחנו מעודדים את הדגה במדינת ישראל, כי אנחנו יודעים שבחלק מהדברים, חברי מיקי לוי, אנחנו מאפשרים אפילו יבוא של דגה באופן קפוא לא באיכות כל כך טובה. לעומת זאת, כאשר אנחנו מדברים על הגידול והתוצרת המקומית, יש לזה עלויות לא קטנות גם מאחר שאנחנו דורשים לדאוג לתנאים נוספים של משרד החקלאות, משרד הבריאות, איכות הסביבה. אני זוכרת שגם בהיותי חברת כנסת בוועדת הכספים קרה לא פעם שנאלצו לחסל בריכות שלמות מהחשש שישנו חיידק מסוים או זיהום מסוים, והנזקים האלה גדולים מאוד. בתחרות הוגנת, אם לא נדע לשמר את האיכות הטובה של הדגה הטרייה במדינת ישראל, אנחנו יכולים לאבד עוד מקצוע והכנסה. אז זה היה גם שיעור קטן על עונת הנדידה והנזק לדגה בישראל. אבל בהחלט,

אם יש בליבך וברצונך, אנחנו נסייע כדי לראות מה ניתן לעשות בהמשך.

עמדת הממשלה, מאחר שלא הייתה ועדת שרים לחקיקה, היא להתנגד, ועמדת שר החקלאות היא להתנגד.

תודה רבה. חבר הכנסת מיקי לוי, אתה רוצה להגיב? בבקשה. שלוש דקות לרשותך. השרה לוי

באמת, צר לי עלייך שנתנו לך תשובה כזאת, אני לא רוצה לכנות אותה במילים גסות. מה שהקראת מכאן הוא בלשון המעטה, ואני לא בא בטענות אליך, אלא אל מי ששלח את זה, אבל לא רוצה להגיד מילה גסה אבל, אינו אמת. כל חודשיים בדקנו עם משרד החקלאות: "נראה", "נבדוק". משרד החקלאות הוא לא המבצע. הוא רק צריך לתת את הסכמתו על פי חוקי הדיג, זה הכול. מי שמבצע זה משרד האנרגיה. השר שוסטר לא עושה את עבודתו. הוא צודק. מיקי צודק. אני אומר לכם את זה: אתם מסכנים את צינור הגז, אתם מסכנים את הכבל התת-ימי. ולמה אני צריך להסכים? תעבירו את זה בטרומית, ואחר כך שהממשלה תיקח את זה. אני מתחנן על זה כבר כמה שנים. כמה שנים, עכשיו, כשצינור הקונדנסט מעביר את הרעלים לחוף, אם אחת מהספינות תפגע בו, הים מזמן קיים, הצינורות קיימים מזמן,

החפירות התחילו מזמן,

חנקו את הדייגים מכל הצדדים מה זה שייך? אינך מבין דבר וחצי דבר.

אין צורך להמשיך, ולכן אני אומר לכם: כל הסיפור במימון ממשלתי, לבדוק 16 ספינות. 16 ספינות שמשליכות את הכבלים עם, יותר. לא צריכים יותר, אתה מוכן כבר להפסיק להפריע לי? מיקי, אני מנסה להסביר לך, הדייגים.

16 ספינות משליכות את רשת הדיג עם כבלים לקרקעית, אל הקרקעית, ולכן אמורות ועלולות, אני רוצה את הזמן שלי או שתוציא אותו. אתה לא מעיר לו. חבר הכנסת סמי אבו שחאדה, בבקשה. יש גבול גם לצעקות הביניים, אי-אפשר להפריע שעה לאורך כל הנאום. חבר הכנסת מיקי, בבקשה. סוף-סוף יש קול יותר חזק מהקול שלך. הוא סתם מקשקש, איימן. הוא לא יכול להתחרות בי. קריאות ביניים יכולות להיות קצובות. הוא לא יכול לקחת את כל שלוש הדקות, מה עוד שהוא לא מבין דבר וחצי דבר בעניין. לכן אני אומר לכם: תתעוררו מהמשמעת. אין כאן עניין פוליטי. יש כאן עניין של נזק שעלול להיגרם לצינורות הגז של מדינת ישראל. חבר הכנסת מרגי, תודה. 6 מיליארד יורו הושקעו בפרויקט הזה. הכבל התת-ימי שמקשר אותנו עם העולם. הצינור שמעביר את הרעלים מלווייתן אל החוף כדי להוביל אותם למקום אחר, אם ייפגע צינור כזה אנשים לא יוכלו לצאת מבתיהם. השר שוסטר לא עשה דבר וחצי דבר. השר שטייניץ יכול להעיד על העניין הזה. זה לא הכסף שלו, זה לא היוזמה שלו. גם השרה גילה גמליאל נתנה את דעתה והסכמתה מתוך דאגה לאיכות הסביבה. אז מה תלכו לעשות, להצביע נגד חוק טרומי שיחייב את הממשלה לפעול? כל הסיפור על יבוא דגים, השרה, באמת לא עקרוני.

אני מבקש מכם לחשוב בהיגיון. כולה הצעת חוק טרומית שבאה להציל את חופי ישראל ואת צינור הגז. אני רודף אחרי זה שמונה שנים, ושום דבר לא נעשה, ובאתי לא פעם ולא פעמיים. השר שוסטר אינו עושה את עבודתו. תודה רבה. תודה רבה. אנחנו נעבור להצבעה. אני אוסיף להצבעה, מאלה שלא נוכחים, רק את חברי הכנסת מיקי לוי. אני מבקש מכל חברי וחברות הכנסת לתפוס את המקומות. אנחנו עוברים להצבעה על הצעת

לתיקון פקודת הדיג (איכון ספינות דיג), התש"ף 2020, של חבר הכנסת מיקי לוי. בבקשה. ההצעה להעביר לוועדה את הצעת לתיקון פקודת הדיג (איכון ספינות דיג),

נתקבלה. תוצאות ההצבעה הן 12 בעד, 58 נגד. אני מוסיף את חבר הכנסת מיקי לוי, בעד, וחבר הכנסת אבוטבול, נגד, אז תוצאות ההצבעה הן 13 בעד, 59 נגד. החוק לא התקבל.

עוברים להצעת החוק הבאה, הצעת חוק העונשין (תיקון, קביעת עונש מזערי והוראת שעה לעבירת החזקת נשק בלא רשות על פי דין), התש"ף 2020, של חבר הכנסת איימן עודה. חבר הכנסת איימן עודה,

התש"ף 2020. בבקשה, חבר הכנסת. לרשותך עשר דקות. כבוד היושב-ראש, חברי וחברות הכנסת, כמה פעמים עמדנו פה והצגנו נתונים כל כך ברורים על הגזענות ההורגת, על האפליה ההורגת, לא פחות מהמילה "הורגת". אני רוצה להגיד לכם שהמאבק שלנו עכשיו עומד על כך: זה או אנחנו או ארגוני הפשע. או אנחנו או ארגוני הפשע. ואתם צריכים להחליט: או שאתם עם החברה שלנו או שאתם עם ארגוני הפשע. השאלה היא בכלל לא נתונים. אתם, אין לכם מושג מה זה להיות הורה ערבי שמחסיר פעימה כל פעם שהבן שלו יוצא מהבית. זה אני, זה אנטאנס, זה אחמד, זה ג'אבר, מחסירים פעימה כל פעם שהבן שלנו יוצא מהבית. אין לכם מושג מה זה להיות צעיר ערבי שנמצא בסיכון מירי חי פי מאה מאשר ממוות מנגיף הקורונה, פי מאה מאשר ממוות מנגיף הקורונה. בכמה ניחומי אבלים אנחנו עוד נבקר, כמה פעמים נסתכל בעיניים להורים השכולים. אם היה לי שקל אחד על כל פעם שהממשלה הבטיחה תוכנית לטיפול בארגוני הפשע כבר היה לי תקציב שלם ותוכנית רצינית. אנחנו רוצים מעשים ולא דיבורים. קראתי את התוכנית הממשלתית. קראתי אותה. היא מדברת על גיוס אפילו של מוסלמים, לא ערבים, גיוס מוסלמים. אבל למה כשערבי הורג או רוצח יהודים אף אחד לא שואל אותנו: איפה השוטרים שלכם?

בשכונת חליסה בחיפה בעשור האחרון נהרגו עשרה אנשים, תשעה ערבים ויהודי אחד. אחרי שיהודי נרצח, באותו יום הצליחו להגיע לצעיר מחיפה. לא שאלו אותנו על תחנות משטרה, על גיוס ערבים, לא שאלו כלום. אותו דבר בכפר קאסם. בעשור האחרון נהרגו תשעה אנשים, שמונה ערבים ויהודי אחד. לא שאלו כלום. לכן, אם בתוכנית הממשלתית לא יהיה שינוי עומק, אנחנו דוחים אותה מכול וכול, לא רוצים אותה. אנחנו כן רוצים תוכנית ממשלתית, אבל תוכנית ממשלתית שתיאבק נגד ארגוני הפשע, נגד הפרוטקשן, נגד השוק האפור, למען איסוף נשק בלתי מורשה. אבי ניסנקורן, הנשק הבלתי-מורשה, מאיפה הוא מגיע אלינו? 70% ממנו מהצבא. מדינת ישראל הכל-כך ביטחונית, מהצבא שלה מגיע נשק בלתי חוקי לידי האזרחים הערבים. אנחנו רוצים שיאספו את הנשק הבלתי-חוקי. כל פעם שאנחנו מדברים נגד ארגוני הפשע המאורגן, אנחנו מסכנים את חיינו. אני מסכן את החיים שלי. אני קיבלתי איומים. קיבלתי איומים. זה לא מעניין אותנו. זה או החברה שלנו או ארגוני הפשע המאורגן. אתם צריכים להחליט: או שאתם עם החברה או שאתם עם ארגוני הפשע המאורגן. זה עומד בדיוק כך. מדברים בתוכנית על הקמת תחנות משטרה. אני לא נגד הקמת תחנות משטרה. אני נגד הגזענות של המשטרה. יש תחנת משטרה בנצרת, באום אל-פחם, בכפר קאסם. יש תחנת משטרה במג'ד אל-כרום. מאז שהוקמה, הרצח רק עלה במג'ד אל-כרום. השאלה היא לא הקמת תחנות משטרה. השאלה היא איך המשטרה מתייחסת לאזרחים הערבים. ועדת אור, לא אני, קבעה שהמשטרה מתייחסת לערבים כאל אויבים ולא כאל אזרחים. ועדת אור, ועדת חקירה ממלכתית, זה לא אני, קבעה שהמשטרה מטפחת תרבות שקר. זה בנימין נתניהו הגזען נגדנו. רק כשהוא רוצה להשתמש בזה נגד המשטרה אז פתאום מסיבת עיתונאים ופתאום הוא עומד לצד יעקוב אבו אלקיעאן. כמה צביעות, כמה שקר, כמה גזענות, על חשבון הדם של האזרחים שלנו, כמה.

חבר הכנסת קרעי, תודה.

אתה תסתום את הפה שלך. אתה תסתום את הפה, אתה. חבר הכנסת, אתה תסתום את הפה. חבר הכנסת, בבקשה. תסתום את הפה, חתיכת מלוכלך שכמוך. חבר הכנסת, בבקשה. חתיכת מנוול שכמוך, תסתום.

בבקשה.

ופאא עבאהרה נרצחה ואתה מדבר על טרור? תשתוק אתה, תשתוק, תגנה טרור. תשתוק. תגנה טרור.

יינעל, יינעל, תשתוק אתה. 94 אזרחים ערבים נהרגו השנה הזאת. 94 מהשכנים שלי, מהאחים שלי, נהרגו השנה הזאת. ופה יש משטרה שמצליחה לעשות הכול. מצליחה, כשהיא רוצה.

אתם לא יודעים מה השמות של ארגוני הפשע המאורגן? אנחנו ברשימה המשותפת קוראים לכם להיכנס באבא של אבא שלהם, לכסח להם את הפרצוף. תכסחו את הפרצוף של ארגוני הפשע המאורגן, זה מה שאנחנו רוצים. יש דבר יותר ברור מזה? אנחנו רוצים לחיות בחברה ללא נשק, ללא נשק. לא רוצים את הנשק. במה הוא טוב, הנשק הזה, במה הוא טוב, רק תגידו לי. רק תגידו לי במה הנשק הזה הוא טוב, רק תגידו. אם הורגים ערבי זה טוב? אם הורגים יהודי זה טוב? אם זה סוגיה פלילית זה טוב? אם זה סוגיה ביטחונית זה טוב? אנחנו לא רוצים נשק כלל וכלל. רוצים לחיות בחברה ללא נשק. איך אני יכול לבקר את ההורים? אני יושב-ראש המשותפת עם 15 מנדטים, על מה אני יכול לדבר עם הציבור שלי? תגידו לי, על מה אני יכול לדבר עם הציבור שלי, רק תסבירו לי, תסבירו לי. מה אנחנו צריכים לעשות? כן, אנחנו צריכים לסגור את איילון.

כן, כן. עשרות אלפים, לא לצאת משם, לא לצאת משם עד שתעשו משהו. פנה אליי דודי אמסלם ואמר לי: איימן, מתי, חבר הכנסת קרעי, בבקשה. חבר הכנסת קרעי, בבקשה. אתה הצבעת נגד. חבר הכנסת קרעי, בבקשה. חברים, אנחנו נעשה את הכול, אבל את הכול, את הכול, את הכול, את הכול. אנחנו נשתגע. אנחנו נעשה את הכול בשביל לחיות בבטחה, לחיות בכבוד, לחיות חיים נורמטיביים. וזה הכי פשוט,

ארגוני פשע מאורגן, פרוטקשן, שוק אפור, המשטרה יודעת את הכול עליהם. וגם פיענוח התיקים. למה פיענוח התיקים? גם בגלל הצדק, גם בגלל ההרתעה, גם בשביל שהאימא שיודעת מי הרג את הבן שלה לא תראה את הפנים שלו בשכונה. מדברים על נקמה, אני נגד נקמה בכל מקרה ומקרה, בכל מקרה. נגד נקמה, נקודה. אני מסתכל על אימא שאומרת לי: אני רואה את הבחור שרצח את הבן שלי. ואני אומר לה: אסור לנקום, המשטרה צריכה לטפל. אז אנחנו איבדנו את המבנה המסורתי ולא הרווחנו את המדינה.

אני מדבר עם בחור ושואל אותו: למה אתה משלם פרוטקשן, למה אתה לא פונה למשטרה? הוא מסתכל עליי כאילו ירדתי ממאדים, אני לא יודע מאיפה ירדתי. הוא אומר לי: מה, אתה רוצה שהם יהרגו אותי, שהם ירצחו את הבן שלי? אין מדינה, אין, אין מדינה. והדבר החמישי: איסוף הנשק הבלתי-מורשה. זה בידי המדינה, זה בידי המדינה. היא לא צריכה לשאול אותנו. היא לא צריכה לשאול אותנו בכלל. כשערבי הורג יהודי היא לא שואלת אותנו. היא לא צריכה לשאול אותנו. ארגוני פשע, למה לשאול אותנו? נשק, למה לשאול אותנו? פיענוח תיקים, למה לשאול אותנו? יש מדינה או אין מדינה? יש משטרה או אין משטרה? למה צריך לשאול את נציגי הציבור? התוכנית הממשלתית, במידה שלא יהיה שינוי מהותי בתוכנית הזו שמדברים עליה, אז שיחזירו אותה. אנחנו רוצים שינוי מהותי. תודה, תודה.

חבר הכנסת איימן עודה, תודה רבה. ישנה הצעה מוצמדת. חבר הכנסת גדעון סער,

השר ניסנקורן, רק רגע, יש לנו הצעת חוק מוצמדת. יציג אותה חבר הכנסת גדעון סער, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, נדמה לי שזה כבר בגדר ידיעה של כל אחד שיושב באולם הזה, ולא רק של מי שיושב באולם הזה, שהיום החזקת נשק בלתי חוקי היא בגדר מכת מדינה, והיא ללא ספק אחד הגורמים העיקריים לעלייה בשיעור מקרי הרצח והאלימות בחברה, בדגש על החברה הערבית. מבקר המדינה, בדוח מיוחד על התמודדות המשטרה עם החזקת אמצעי לחימה לא חוקיים ואירועי ירי ביישובי החברה הערבית וביישובים מעורבים, התייחס, בין היתר, גם לענישה הקלה, גם להסדרי טיעון מקילים בעבירות של אמל"ח וירי. עשיתי קצת שיעורי בית ובדקתי, כולל מהתקופה ממש האחרונה. אני רוצה לתת לכם דוגמאות של תיקים על עבירה שעונשה על פי החוק הקיים היום הוא שבע שנות מאסר, החזקת נשק בלתי חוקי, שמסתיימת בעבודות שירות. תיק שהסתיים, על פי פרסום, בדצמבר 2019, על החזקת אקדח בלתי חוקי, 260 שעות, לא ימים, שעות, של עבודות שירות לציבור.

של תושב פזורת אום-בטין מהנגב, על החזקת נשק מאולתר, אוטומטי, שישה חודשי עבודות שירות. המקור הוא תאגיד השידור הציבורי.

החזקת M16 פלוס מחסניות, של תושב כפר מנדא, שמונה חודשי עבודות שירות.

העונש הקבוע בחוק בעבירה חמורה בהגדרה לחוכא ואטלולא. והיום גורמים פליליים וארגוני פשע מחזיקים וסוחרים בנשק בלתי חוקי.

גם על עבירה שקבועה בסעיף של סחר בנשק בלתי חוקי. נא לסיים, בבקשה. חשבתי, אדוני היושב-ראש, שיש לי עשר דקות. שלוש דקות, זאת הצעה מוצמדת.

אדוני יביא בחשבון את העובדה שלקחתי בחשבון שיש לי עשר דקות, אז אני אחתור לסיום.

המדינה מזמן הייתה צריכה לצאת למלחמת חורמה כדי להילחם במכת המדינה הזאת. בוודאי שחייב להיות מרכיב של ענישה חמורה ומרתיעה. יש היום מחסני נשק בבתים, ויש לנו הזדמנות לעשות מעשה באופן שחוצה מחנות פוליטיים, אם אני וחברי כנסת מסיעת הרשימה המשותפת מגישים הצעות חוק באותו עניין, ובכנסת הקודמת זה היה דודי אמסלם ודוד ביטן. אני בעד להעביר מסר של העברת החוק בקריאה טרומית ולדון אחר כך. אם הממשלה צריכה עוד שבוע על מנת לשקול עניין שהוא בפיקוח נפש,

אני רוצה לומר שהיה גם מרכיב שלא היה בהצעת החוק שלי, של ויתור וולונטרי, בלי ענישה, על נשק בלתי חוקי, שהיה קיים בהצעת החוק השנייה. רבותיי, לא קורה שום דבר בדברים האלה, ואנחנו מידרדרים לחברה יותר ויותר אלימה ויותר ויותר חמושה באופן בלתי חוקי.

לכן אני חושב שהכנסת חייבת לעשות מעשה. בשורה התחתונה, אני אומר עוד פעם: אני מוכן להמתין שבוע, על פי הצעת הממשלה, אבל אני חושב שאם הממשלה לא תשכיל לעשות מעשה, הכנסת חייבת לעשות זאת. מה סוכם ביניכם, חבר הכנסת איימן ישיב? אם הוא משיב, יש הצבעה. תשובה והצבעה במועד אחר.

בסדר. תודה רבה. אנחנו עוברים להצעת החוק הבאה, הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון, הפסקת כהונה של ראש הממשלה, שר או סגן שר מחמת הגשת כתב אישום). חבר הכנסת יאיר לפיד, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, להצעת החוק הזאת יש שני ממדים, אחד פוליטי טהור ואחד ערכי. אני אתחיל, ברשותך, דווקא בפוליטי. סהדי במרומים, אני לא מבין את כחול לבן. הרי החוק הזה הוא כל מה שהם צריכים. הם מעמידים פנים כבר די הרבה זמן שהם בכלל האופוזיציה שבתוך הקואליציה. השר אמסלם,

אמר את זה לא פעם, שכחול לבן משחקים אותה כאילו הם אופוזיציה בזמן שהם חלק מהקואליציה. פה נותנים להם את כל הכלים שהם היו זקוקים להם. אני אסביר: הצעת החוק הזאת אומרת שבמדינת ישראל אדם שיש לו כתבי אישום לא יוכל להיות ראש ממשלה, שר או סגן שר, מהכנסת הבאה. חוקים הם לא רטרואקטיביים, מהכנסת הבאה.

שאם הצעת החוק הזאת עוברת היום, נתניהו יהיה חייב לתת לבני גנץ את הרוטציה ולא ילך לבחירות, כי הוא לא יוכל לכהן אחריהן. זה כל מה שהם רצו, לייצר מצב שבו חייבים לקיים את ההסכמים איתם. נותנים להם כלי, וכמו שאתם רואים, הם נמלטו מהאולם כל עוד נפשם בם כדי לא לנצל את הכלי הזה. כל מה שרציתם: אפשר להעביר תקציב, תקוים הרוטציה, גנץ יהיה ראש ממשלה בנובמבר הקרוב. איזה היגיון יש בעובדה שאפילו מזה אתם נמלטים? מה כל כך מפחיד אתכם, ממה אתם מפחדים?

מה הוא יעשה לכם? יעמיד אתכם בפינה? יחתום הסכם עם האמירויות בלי לגלות לכם? לא יעביר תקציב? ינהל קבינט קורונה של שבע שעות ובסוף לא יהיו החלטות? מה הוא יעשה לכם שכל כך מפחיד אתכם, שאתם לא מעבירים הצעת חוק שמסייעת קודם כול לכם? בפוליטיקה יש פשרות, אני הראשון להאמין בזה. אני עומד בראש מפלגת מרכז, אנשי מרכז מאמינים בפשרות. אבל כשאתה נמצא בחיים פוליטיים ואתה רוצה להגיע לפשרות, כדאי לך להגיע אליהן מעמדת כוח. וכשאתה מנהל משא ומתן עם בנימין נתניהו, ואני ניהלתי בחיי לא מעט משאים ומתנים עם בנימין נתניהו, עוד יותר כדאי לך להגיע מעמדת כוח. אז פה יש הצעה שנותנת לאנשי כחול לבן עמדת כוח, והם נבהלים מזה נורא ובורחים מהמליאה, כי חס וחלילה שתהיה להם עמדת כוח מול נתניהו, כמו שהם אומרים שהם רוצים כל הזמן. ומעבר לזה, יש את עמדת הכוח האולטימטיבית, ועמדת הכוח האמיתית בעולם הזה זה הערכים שלך. אם יש לך ערכים ואתה יודע אותם ואתה מוכן להיאבק עליהם, אין עמדת כוח גדולה מזה. אני למשל לא מסכים בהרבה מובנים לא בהרבה מובנים, כמעט בכל מובן, עם עמדותיו של יושב-ראש הכנסת יריב לוין בנושא בית המשפט העליון. אבל כל אדם בבניין הזה יודע שאלה ערכיו. הוא מאמין בזה בכל ליבו, הוא ייאבק על זה בכל הזדמנות שתהיה לו. זו עמדת כוח. ערכים זה כוח, וגם על הכוח הזה הם מוותרים. הצעת החוק הזו רוצה להחזיר למדינת ישראל ערכים כמו יושר,

כי אנחנו יודעים את האמת: ראש ממשלה עם כתבי אישום זה בעצם להפך, זה כתבי אישום עם ראש ממשלה. זוהי האמת. כשלבן אדם יש כתבי אישום, זה מה שמעסיק אותו. זה הדבר העיקרי שמעסיק אותו. חבר הכנסת קרעי, בבקשה. כשיש לך כתבי אישום, מה שמחזיק אותך ער בלילה זה לא האיראנים, זה לא הקורונה,

מה שמחזיק אותך ער בלילה זה שאתה שומע שוב ושוב בתוך החשכה את ההדהוד של טריקת דלת הברזל מאחוריך בתא הקטן שלך בבית הסוהר. זה מה שמעסיק אותך כשיש לך כתבי אישום. זה לא במקרה שלא יכול להיות לראש הממשלה נהג עם כתבי אישום, לא יכול להיות לו מאבטח עם כתבי אישום, לא יכול להיות לו מנכ"ל, סמנכ"ל משרד עם כתבי אישום, בעצם לא יכול להיות סביבו אף אדם עם כתבי אישום. כי אדם עם כתבי אישום חשוף לסחיטה, אדם עם כתבי אישום מזיע וער בלילות, אדם עם כתבי אישום לא יכול למלא את תפקידו כפי שהוא צריך למלא את תפקידו. אדם זכאי עד שהוכחה אשמתו, זה נכון על כל אחד, וזה בוודאי נכון על ראש הממשלה. ואני יודע שאתם לא תאמינו לי: אני באמת מאחל מכל ליבי לבנימין נתניהו שיצא זכאי. אני מכיר אותו המון המון שנים, לא רוצה לראות אותו מורשע. כל אדם זכאי עד שתוכח אשמתו. אבל גם למדינה יש זכויות, ומדינת ישראל זכאית לראש ממשלה שלא מתעסק עם שום דבר חוץ מהכלכלה שלה, הקורונה שלה, הביטחון שלה, מה שטוב לאזרחיה, לא בעצמו, לא בכספו, לא בחרדות שלו, לא בחששות שלו, לא בכתבי האישום שלו. זה הדבר הבסיסי ביותר שאנחנו מצפים מראש הממשלה, תעמוד רק בזה. וזה לא המצב. כל עוד יש לו כתבי אישום הוא לא ראש ממשלה במשרה מלאה. יש לנו, במדינה האהובה הזו, משבר מנהיגות, משבר אמון. אנחנו לא מצליחים לגרום לציבור הישראלי להאמין למנהיגיו בשעת החירום הקשה בתולדותיהם. כשמתים נערמים, כשבתי הקברות מלאים, כשבתי החולים מלאים, כשעסקים מתמוטטים, יש לנו משבר אמון עם ההנהגה. אנחנו מסתכלים מקום-מקום בעולם, המדינות היחידות שמתמודדות היטב עם הקורונה אלה המדינות שבהן הציבור מאמין למנהיגיו. הציבור במדינת ישראל אינו מאמין למנהיגו, והוא לא יכול להאמין למנהיגו כי מנהיגו עסוק במקום אחר. הוא עסוק בבית המשפט. לא היה ולא יהיה רגע שפל נורא יותר למנהיגות הישראלית מהרגע הזה שבו עמד ראש ממשלת ישראל על מדרגות בית המשפט, שריו מאחוריו עטויים במסכות, ואמר שתופרים לו תיקים. לא יהיה שפל כזה, עד הפעם הבאה שכתבי האישום שלו יובילו אותו להמשיך במסע שלו להרוס את המשטרה, להרוס את הפרקליטות, להרוס את בית המשפט. אנחנו לא יכולים להרשות את זה לעצמנו אף פעם, אנחנו בטח לא יכולים להרשות לעצמנו את זה ברגע של משבר לאומי כמו המגפה שהכתה בנו. אני קורא לכנסת לאשר את הצעת החוק. תודה רבה. על הצעת החוק ישיב השר דוד אמסלם, בבקשה. יועץ משפטי לממשלה שתופסים אותו בגרון להפיל שלטון. שכחת מה כתבת בטור, שלך לפני כמה שנים, שאסור, זו סכנה לדמוקרטיה?

להתייחס להצעת חוק של איימן עודה וגדעון סער. אני תומך בה באופן מלא. אני גם הגשתי אותה בכנסת הקודמת. ואני מקווה, בעזרת השם, שבשבוע הבא אנחנו נעלה אותה כאן במליאה, בגלל שאני רואה בזה באמת דיני נפשות ממש. במדינה דמוקרטית הגיונית לא יכול להיות מצב מהסוג הזה. אז אני באמת שמח גם על הסיכום הזה. ברשותך, אני רוצה לעבור להצעת האי-אמון ולהשיב לחבר הכנסת לפיד.

חבר הכנסת לפיד, לאי-אמון, אני רוצה להזכיר לך קודם כול את המאמר היפה שכתבת, חקירוקרטיה.

אבל תקריא את השורה האחרונה. לא אקריא אותו. אז דיברת בשורה אחרונה על אהוד אולמרט, אבל אני לא אקריא.

אני רוצה להשיב לך באמת בהגינות. אתה התייחסת לשני נושאים, אחד פוליטי ואחד ערכי. לגבי הסיפור הפוליטי, האמת היא שאני רואה שאתה מדבר לכחול לבן ואתה מנסה לשכנע אותם לעזור לעצמם. אתה באת לסייע להם. הרי ברור לך לחלוטין שהם מבינים שהדבר האחרון שאתה רוצה זה לסייע להם. אנשים טובים, לא?

ולכן זה אבסורד מה שאתה אומר. אני אגיד לך מה חמור בהצעה. אתם הצעתם בפעם הקודמת, הרי מה קרה לנו, למה נקלענו לממשלה הזאת? אתם רציתם להציע הצעת חוק שמבחינתי זאת הצעת החוק האנטי-דמוקרטית הכי חריפה שנתקלתי בה אי פעם בחיי. אתם מבטלים את החלטת הציבור, בגלל שאתה ככה החלטת. זה אנינות הטעם שלך.

אתה בונה את החוק לפי הקונסטרוקציה שמתאימה לך עכשיו, ואתה לא מאפשר למדינת ישראל,

אתה מבטל אותם. למה מי הם, הם לא מבינים כלום. אתה חכם גדול, ואתה לא מאפשר את זה לציבור הרחב. הרי זה בדיוק מה שהציבור הכריע בשלוש הבחירות האחרונות. שנה וחצי, שלוש מערכות בחירות. לא קרה דבר כזה, לדעתי, כמעט בתולדות האומות.

בדיוק על זה. הם לא הופתעו היום בבוקר ופתאום הבינו שיש שלושה כתבי אישום. ארבע שנים הכול מודלף בעיתונים מהפרקליטות באופן מלא ומהמשטרה.

שואלים את היועץ המשפטי: למה אתה לא חוקר. למה שנחקור את עצמנו? חס ושלום. עבירה פלילית בין הקשות,

שמערערת את יסודות המשטר והדמוקרטיה במדינת ישראל והאמון במערכות. אתה מחר נחקר במשטרה, למה שתענה? למה שתענה? הרי באופן בסיסי מצופה מאזרח שישתף פעולה. אבל אם הוא רואה שהמשטרה, הפרקליטות עצמה, מפירים את החוק, ועוד הוא בחדר החקירות והעסק בעיתון, אז הוא שואל את עצמו: אז אם ככה, למה אני אמור להשיב להם? הרי מדובר פה באנשים שעוברים על החוק, ובשפה הרגילה הם עבריינים. הרי אין אופציה אחרת. כשאני ניהלתי את הדיון אמרתי להם: רבותיי, הרי אין אופציה אחרת. זה יכול לבוא או מהפרקליטות או מהמשטרה. הנאשם עצמו הרי עוד לא באירוע. אין לו שום דבר, אין לו חומר, אין לו כלום. אבל זה לא מזעזע אתכם, דרך אגב. לכן אני אומר: מה שקורה זה שאתם ביקשתם לשנות את הבסיס של הדמוקרטיה.

תפרתם חוק למידות, והבאתם אותו לפני הבחירות. הרי תמיד אתה לא תדבר על הבחירות

שתי פאזות. כי אתה חושב שהבחירות אולי יהיו בשבוע הבא או עוד שבועיים או עוד חודש או עוד חודשיים.

רציתם למנות את מאיר כהן כיושב-ראש כדי להביא את החוק הזה עכשיו. דרך אגב, אני אומר לך שזאת סחיטה באיומים הכי קשה שיכולה להיות. בכל דבר רגיל היו מעמידים אתכם לדין והייתם נכנסים לבית סוהר על זה. אתה בא, מאיים על ראש ממשלה שאם הוא לא מסכים ככה וככה, נביא לו את החוק. דרך אגב, תזכור תמיד: תמיד הגלגל מתגלגל, ויום אחד יהיה לנו רוב מוצק פה, אנחנו. אנחנו נעביר פה חוקים שאתם לא תוכלו להתמודד. אנחנו נבנה את המעטפת. כל דבר,

תן לי שבוע ואני מוצא מעטפת חוקית למה אתה לא יכול להיבחר. אני חושב שזה קודש הקודשים, להיבחר במדינת ישראל. זכות הבחירה והזכות להיבחר זה קודש הקודשים של הדמוקרטיה. בזה לא נוגעים. בית המשפט העליון. אבל בג"ץ, דרך אגב, כמובן בדרך כלל מאפשר או קובע רק שיהודים לא יכולים להיבחר. רק בצד אחד לא יכולים להיבחר באצטלות כאלה ואחרות, אבל כמובן בצד השני אין דבר כזה. אנחנו דמוקרטיה גדולה. לכן אני אומר: אני רואה בהצעה הזאת הצעה אנטי-דמוקרטית באופן הכי עמוק של המילה.

זה היה דומה אם הייתי מציע הצעת חוק עכשיו לבטל את בית המשפט העליון ולהעלים אותו. לדעתי זה פחות או יותר אותו מעמד, בגלל שאני מבטל את זכות הציבור. לא ראש הממשלה אלא הציבור אמור לקבוע את מי הוא רוצה כמנהיגו, לא אתה ולא בוגי יעלון וגם לא אני.

תשעה מיליון איש, שיבואו ויבחרו את מי שהם רוצים. אבל, אמרתי, יום יבוא ואני מאמין שאתם תעבירו הצעת חוק שגם אנחנו לא יכולים להצביע בגלל שאין לנו מספיק שיקול דעת, אנחנו לא כל כך מבינים. אתם רוצים לעזור לנו, לסייע לנו. גם זה יהיה. באחד הטורים בידיעות אחרונות ראיתי את שלו כותב שבני עדות המזרח הם יותר מסורתיים אז לכן הם יותר נוטים לערכים המסורתיים יותר ופחות לדמוקרטיים. התחלנו את הטענה, כבר שמנו את הבסיס הראשון. ואנחנו הרי דמוקרטים. אני קראתי את זה ולא האמנתי שהוא כותב את זה, מאיר שלו, לפני כחודשיים.

לכן אני רוצה לומר לך שזה החוק הכי אנטי-דמוקרטי שאני חושב שקיים. עכשיו אני אבוא לעניין הערכי, לא הבנו על עדות המזרח. אתה, כנראה, מהרגע שהגעת לדובאי, אכלת, נהנית, אבו דאבי. החדות שלך קצת ירדה. בכל זאת תעזור לי. עדות המזרח, לאט-לאט. אמרתי לך, שיעורים פרטיים בזום. אני רוצה לומר לך משהו,

וקח אותו אמיתי ועמוק עד הסוף. באמונה שלמה אני מאמין, אלוהים עדי, שתופרים שלושה תיקים לראש ממשלה. אתה לא מבין איך אני רואה את זה. אני רואה פה אירוע דרמטי שקורה במדינה. אני לא מאמין שזה יכול להיות. וסמוך עליי, אני בגיל 60, ראיתי הרבה דברים. אני לא כל כך תמים. קראתי כמעט כל דבר ודבר שם. אני לא מאמין שזה אמיתי. עד עכשיו אני לא מאמין שזה אמיתי. אני לא מאמין שיכולים לעשות עלילת דם כזאת, כל כך קשה, עם השלכות כל כך קשות על הדמוקרטיה. אני אומר, אם אתה באמת אומר, הרי אני לא חושב שאני פחות ישר ממך ולא פחות הגון ממך, ולא מחפש צדק פחות ממך. אני מגדל את ילדיי פה, אני רוצה שהמדינה שלנו תהיה טובה בדיוק כמו שאתה חושב. במקרה הזה אני מאמין באמונה שלמה שמה שקורה כאן זה הדבר הכי חמור שיכול להיות. אני רוצה להגיד משהו, ואל תתפלא. דרך אגב, אני גם לא שומע אותך מתייחס לזה. אני רוצה להקריא לך איזו הקלטה קטנה ותבין שאני גם לא מדבר כל כך, ככה, אני לא הוזה. מר מנדלבליט, אני מצטט: מי שתפרו אותי בתיק זה דינה זילבר ושי ניצן. מי אומר את זה?

לא על ראש הממשלה. אומר את זה היועץ המשפטי לממשלה היום, שתפרו לו תיק, אל תפריע לי. שתפרו לו תיק. זאת אומרת, מה הוא אומר, היועץ המשפטי? שהלכה למעשה יש מציאות כזאת. עזוב אם תפרו לו או לא, אבל הוא מבין שיש מציאות כזאת. לדעתו, זה תפור לו. אבל בוודאי ובוודאי יועץ משפטי לממשלה זה לא חבר כנסת, זה לא הוגה דעות עיתונאי. יועץ משפטי לממשלה אומר שפרקליט המדינה, שזה מערכת, והמשנה שלו דינה זילבר, תפרו לו תיק. דרך אגב, לא שמעתי אתכם אומרים מילה פה. אמרנו, אני חשבתי שמאותו רגע נעצרת המדינה, באים כולם לאולפנים, אברמוביץ' וכל החבורה, ואומרים: רבותיי, תעצרו את הטלוויזיות, אנחנו רוצים אותו פה,

הוא אומר: המניאק הזה לא מחליט בתיק שלי. יש לי תיק פתוח,

מה אתה אומר לי: דודי, איך אתה מדבר? אני מצטט אותו. בסוף הוא אומר: אני רוצה לדעת שזה נסגר מחוסר אשמה. הוא לא רוצה לדעת מה קרה, הוא רוצה לדעת שזה נסגר מחוסר אשמה. זה בעצם הכיוון, והוא אומר לך: מחזיקים את הבן אדם בגרון. אז אם המערכת שאתה מדבר עליה, מר לפיד, אתה מבין במה אני מאמין? דרך אגב, אתה מבין במה מאמין היועץ המשפטי לממשלה? אני מאמין במה שהוא מאמין. אבל אני רוצה להזכיר לך לסיום משהו קטן. רק באמת משפט אחרון. הזמן נגמר.

"מה שאתה מציע, שפקיד יוכל לפטר את ראש הממשלה. אתם לא יכולים לרצות את זה לא רוצה להפקיר בידי יועץ משפטי את הסמכות הבלעדית המוחלטת לפיטורו של ראש ממשלה ולסילוקה של ממשלה"; אם הדמוקרטיה יקרה לך, אתה לא תרצה שפקידים יסלקו ממשלות. לך אני לא מחדש. אני מניח שמי ששמע אותי, הציטוט האחרון זה הציטוט על הנושא הזה של שר המשפטים דאז טומי לפיד שדיבר על העניין. ואתם אומרים: זה לא זה, זה לא ההוא. זה היה האירוע. הייתה ראיה. דנו אז על החוק על ראש ממשלה. אם לא היו דנים על זה על ראש ממשלה, אם לא הייתה היפותזה שזה יכול להיות, גם לא היו דנים על החוק. הרי אנחנו לא דנים על חוק תאורטי שלא יכול להיות. אנחנו דנים על חוק שההסתברות שלו נמוכה אבל יכולה להיות. ואז הם דנו על אותו חוק וזה מה שאביך, זיכרונו לברכה,

ואני מסכים איתו בכל מילה. לכן אני מבקש מהכנסת לדחות את הצעת האי-אמון הזאת. תודה רבה. ישיב ראש האופוזיציה חבר הכנסת יאיר לפיד, בבקשה. אדוני השר, אני דווקא האמנתי לך ומאמין לך לגמרי כשאמרת שאתה מגדל את ילדיך לאהוב את מדינת ישראל ולהיות אזרחים טובים. אני משוכנע שזה נכון. אני מקווה שהילדים שלך היום החמיצו את ערוץ הכנסת ולא שמעו את אבא שלהם עומד פה ומגייס את אביו המת של חבר כנסת כדי להטיח בו משהו. כי זה מעשה שלא עושים. אבא שלי דיבר על משהו אחר. ביני לבינך, לאף אחד אין סמכות לדבר בשם המת, אבל ביני לבינך, אם למישהו סמכות לדבר בשם המנוח זה לי,

אם היה נמצא פה עכשיו על הדוכן הזה, היה נואם בעד החוק הזה ומצביע בעד החוק הזה, ותתקשה לשכנע אותי שהכרת את אבא שלי המנוח טוב יותר ממני. רק משפט אחד, ברשותך. לפני חודש ציטטת לראש הממשלה מה אמר אביו, ציטוט שלו. לא, לא, לא, אתה ציטטת מה אביו אמר. אני, דרך אגב, ציטטתי.

אמרתי כלום. אני אומר, חבר הכנסת אמסלם, שהיות שהחלטת לשלוף את אבי המנוח, אני אומר לך באחריות מלאה שאם אבי המנוח היה פה הוא היה מצביע בעד הצעת החוק הזאת ותומך בה בלב שלם, מפני שהיא נכונה ומוצדקת. הדבר השני שתפס את אוזני בנאומך זה שאמרת פה שיום יבוא ואולי יהיה לכם רוב מוצק, ואתם תעבירו חוקים שלא מוצאים חן גם בעינינו. אתם כבר 11 שנה בשלטון, רצוף. נתניהו ראש ממשלה יותר מ-14 שנה. אתם השלטון, אתם כל הזמן השלטון. אנחנו לא עוברים את הקווים האדומים. מאה אחוז. אז רק אני רוצה, במקרה שהחמצתם את העובדה שאתם בשלטון וכל מה שקורה במדינת ישראל הוא מפני שאתם בשלטון, אז אני מעדכן אותך שאתם בשלטון. חלק מזה שאתם בשלטון זה שכל האנשים שדיברת עליהם פה מעל הדוכן מונו בידיכם. אחת הבעיות שיש עם אנשים שמאמינים לתיאוריות קונספירציה זה שבעצם אין סיבה להתווכח איתם. כי אם אתה אומר להם שאין באמת קונספירציה, הם אומרים שאתה לא מבין שום דבר, ואם אתה ממשיך להתעקש, אז הם חושבים שאתה חלק מהקונספירציה. אביחי מנדלבליט מונה בידיכם. הוא היה מזכיר הממשלה של נתניהו ואז נתניהו מינה אותו ליועץ המשפטי לממשלה. שי ניצן מונה בידי נתניהו, רוני אלשיך מונה בידי נתניהו, כל האנשים שעליהם דיברת מונו בידי נתניהו. ואתה מנסה לשכנע אותנו, לא בפעם הראשונה, שכל האנשים האלה שותפים לאיזו מזימה, דיפ סטייט, שמטרתה להפיל את ראש הממשלה.

מה אתה אומר על הציטוט

מה שאני אומר לך, השר אמסלם, זה שזה כל כך מופרך וכל כך משונה, שאתם מוכרחים לפחות למצוא טיעון יותר טוב ללמה אתם רוצים שיכהן במדינת ישראל אדם שיש לו שלושה כתבי אישום פליליים חמורים שלא היו מאפשרים לו להיות הנהג של עצמו. אתה היית מסכים שלראש הממשלה יהיה נהג עם כתבי אישום? הרי אתה דואג לשלומו כל כך. אתה היית מסכים שיהיה לו מאבטח עם כתבי אישום? בחיים לא.

כי אתה יודע שכשלמישהו יש כתבי אישום הוא חשוף לסחיטה, הוא נכנס ללחץ, הראש שלו לא בעבודה, הוא מתעסק בדברים אחרים, קורים לו כל הדברים שקורים היום לראש ממשלת ישראל בעיצומו של משבר לאומי.

תודה רבה. חברות וחברי הכנסת, הוגשה על ידי הממשלה בקשה לקיים הצבעה שמית, ולפיכך כך נעשה. מזכירת הכנסת, בבקשה.

סמי אבו שחאדה,

אלי אבידר, בעד יולי יואל אדלשטיין,

ינון אזולאי,

ישראל אייכלר,

קארין אלהרר,

סעיד אלחרומי,

זאב אלקין,

דוד אמסלם, נגד אופיר אקוניס, אינו נוכח משה ארבל,

גבי אשכנזי, אינו נוכח יעקב אשר, נגד אוריאל בוסו,

דוד ביטן, נגד רם בן ברק, אינו נוכח נפתלי בנט, אינו נוכח אורנה ברביבאי,

אליהו ברוכי,

קרן ברק, נגד ניר ברקת,

יוסף ג'בארין,

יאיר גולן, אינו נוכח מאי גולן,

איתן גינזבורג, אינו נוכח

גילה גמליאל,

בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, נגד עוזי דיין, נגד אבי דיכטר, נגד צבי האוזר, אינו נוכח ניצן הורוביץ,

עמית הלוי, נגד צחי הנגבי, נגד יועז הנדל, אינו נוכח שרן מרים השכל, אינה נוכחת מיכל וונש, אינה נוכחת מכלוף מיקי זוהר,

תמר זנדברג,

אינו נוכח אימאן ח'טיב יאסין,

מיקי חיימוביץ' אינה נוכחת

בועז טופורובסקי, אינו נוכח אחמד טיבי, בעד יוסף טייב,

יעקב טסלר, נגד דסטה גדי יברקן,

היבה יזבק,

עומר ינקלביץ' אינה נוכחת משה יעלון,

אלי כהן,

יצחק כהן,

מאיר כהן,

מירב כהן, אינה נוכחת מתן כהנא, אינו נוכח ע'דיר כמאל מריח, אינה נוכחת עופר כסיף, אינו נוכח אופיר כץ, נגד חיים כץ,

ישראל כץ, אינו נוכח יוראי להב הרצנו, בעד מיקי לוי,

אורלי לוי אבקסיס, נגד יריב לוין, נגד אביגדור ליברמן, אינו נוכח יעקב ליצמן,

יאיר לפיד,

אוסנת הילה מארק,

פטין מולא, נגד מרב מיכאלי, בעד יוליה מלינובסקי קונין,

מיכאל מלכיאלי,

יעקב מרגי,

משולם נהרי,

אבי ניסנקורן, אינו נוכח בנימין נתניהו,

סונדוס סאלח,

יואב סגלוביץ'

יבגני סובה, בעד אופיר סופר, אינו נוכח בצלאל סמוטריץ' אינו נוכח אוסאמה סעדי, אינו נוכח גדעון סער,

מנסור עבאס, אינו נוכח

בעד חוה אתי עטייה, נגד חמד עמאר, אינו נוכח ג'אבר עסאקלה,

עודד פורר,

יצחק פינדרוס,

טלי פלוסקוב,

אורלי פרומן, אינה נוכחת תהלה פרידמן, אינה נוכחת עמיר פרץ, אינו נוכח רפי פרץ,

עינב קאבלה, אינה נוכחת אנדרי קוז'ינוב,

אלכס קושניר,

אריאל קלנר,

שלמה קרעי,

מירי מרים רגב, נגד עידן רול, בעד יואל רזבוזוב,

יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת אנטאנס שחאדה,

יובל שטייניץ, נגד קטי קטרין שטרית,

אלעזר שטרן,

הילה שי וזאן, אינה נוכחת מיכל שיר סגמן,

עפר שלח,

איציק שמולי, אינו נוכח רם שפע, אינו נוכח איילת שקד, אינה נוכחת עאידה תומא סלימאן,

פנינה תמנו, אינה נוכחת המזכירה, נא לקרוא בבקשה את שמות חברי הכנסת שטרם השתתפו בהצבעה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) אופיר אקוניס, אינו נוכח גבי אשכנזי, אינו נוכח רם בן ברק, אינו נוכח נפתלי בנט, אינו נוכח יאיר גולן, בעד איתן גינזבורג, אינו נוכח בנימין גנץ, אינו נוכח צבי האוזר, אינו נוכח יועז הנדל, אינו נוכח שרן מרים השכל, אינה נוכחת מיכל וונש, אינה נוכחת אסף זמיר, אינו נוכח מיקי חיימוביץ' אינה נוכחת בועז טופורובסקי, בעד עומר ינקלביץ' אינה נוכחת מירב כהן, אינה נוכחת מתן כהנא, אינו נוכח ע'דיר כמאל מריח, אינה נוכחת עופר כסיף, אינו נוכח ישראל כץ, אינו נוכח אביגדור ליברמן, אינו נוכח אבי ניסנקורן, אינו נוכח אופיר סופר, אינו נוכח בצלאל סמוטריץ' אינו נוכח אוסאמה סעדי, אינו נוכח מנסור עבאס, בעד

אינו נוכח אורלי פרומן, אינה נוכחת תהלה פרידמן, אינה נוכחת עמיר פרץ, אינו נוכח עינב קאבלה, אינה נוכחת יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת הילה שי וזאן, אינה נוכחת איציק שמולי, אינו נוכח רם שפע, אינו נוכח איילת שקד, אינה נוכחת פנינה תמנו, אינה נוכחת חברות וחברי הכנסת, האם נמצא באולם מי מכם שמעוניין עדיין להצביע ולא הצביע? אין. אם כך, תמה ההצבעה. מזכירת הכנסת, נא לסכם את הקולות. תודה. חבר הכנסת קושניר, שמעתי שמחפשים מצליף לסיעה. אז, כן, נכון. אתה צודק.

פה חברי כנסת של הקואליציה. הקואליציה בסכנה. אז אני בהחלט אמליץ על המועמדות שלך. תודה רבה. אבל הנדיבות היא באמת מרגשת.

זה מה שאני יכול להציע כרגע. כל אחד, את מה שיש לו. זה המקסימום בשלב הזה, כן.

זה בהמשך לטבלת הייאוש, אם כן, חברות וחברי הכנסת, בעד הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון, הפסקת כהונה של ראש הממשלה, שר או סגן שר מחמת הגשת כתב אישום) הצביעו 36, נגדה הצביעו 50. משכך, ההצעה לא התקבלה וירדה מסדר-היום. אנחנו עוברים מכאן להצעה לסדר-היום בדבר הצורך להקים ועדת חקירה פרלמנטרית לבחינת אי-העברת תקציב המדינה, מס' 1983. אני מזמין את חברת הכנסת תמר זנדברג,

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חברות וחברים, בפעם האחרונה שהבית הזה הצביע על תקציב המדינה לא הייתה קורונה. זה היה במרץ 2018, עוד מעט שלוש שנים. עברו מאז שלוש פעמים חורף, קיץ, סתיו, אביב, ותקציב המדינה, שאמור להיות מאושר כל שנה, במקסימום, וגם זה קרה פעמים ספורות, ובניגוד לחוות דעת כלכליות, כל שנתיים, בקרוב ימלאו שלוש שנים לפעם האחרונה שהוא עבר. וזה לא שאין צורך בתקציב מדינה חדש. אם יש מתישהו צורך בתקציב מדינה זה עכשיו, במשבר כלכלי ובריאותי, שניהם דברים שנוגעים לתקציב המדינה. חסר תקדים. אני מזכירה לכולנו שתקציב מדינה הוא תוכנית העבודה השנתית של הממשלה. היא מגיעה לכאן לכנסת כל שנה,

מצד שמאל מאחור, לשמור על השקט. אי-אפשר בצורה הזאת. תוכנית העבודה השנתית של הממשלה מגיעה לכאן,

אדוני היושב-ראש, כחבר כנסת ותיק, תתקן אותי אם אני טועה, בערך בחודש יולי.

מתחילים לעבוד עליה בוועדות. תלוי, תלוי. היא עוברת בקריאה ראשונה. היא חוזרת לוועדות. יש פיצולים. אני עוד זוכרת את המילה הזאת, למרות ששלוש שנים כבר לא הצבענו על תקציב המדינה. מפצלים את הנושאים השונים לוועדות. יש חוק הסדרים. בחוק ההסדרים כרוכות רפורמות, חלקן טובות, הרבה מהן לא טובות.

דרך אגב, הרבה פעמים התנגדה וניסתה לצמצם את חוק ההסדרים, כי זו חקיקה מאוד מאוד אגרסיבית שבסל אחד כורכת הרבה מאוד דברים ולא עוסקת בהם לגופו של עניין,

כל הדברים האלה הם מההתנהלות התקינה לא רק של כנסת ולא רק של ממשלה אלא של מדינה. ועכשיו, דווקא תשעה חודשים לתוך משבר קשה וחריף שיש לו השלכות כלכליות, גם פיננסיות, גם מקרו-כלכליות, ובעיקר השלכות של מדיניות ותקצוב שירותים באמת חסרי תקדים, דווקא עכשיו, במקום תקציב מדינה יש דבר חדש: קופסאות. אולי זה היה בסדר בחודש מרץ, אפריל, ניתנו פיצויים לעסקים, ניתנו דמי אבטלה, ניתנו מענקים, לאט-לאט התברר שזה כלום ושום דבר, ורחוק מאוד מלהיות חבילות הסיוע שנתנו במדינות המערב, במדינות ה-OECD. אבל בחודשים האלה עוד היה אפשר להבין את זה. זה שהיום אנחנו מתקרבים לסוף השנה, כמעט סוף נובמבר, ועדיין אין אפילו דיון על תקציב מדינה זה מהפשעים הכלכליים הגדולים שנעשו כאן. ואת זה לא אני אומרת, אדוני היושב-ראש, את זה אומר שר הביטחון וראש הממשלה החליפי בני גנץ ב-1 בנובמבר השנה, לפני שבועיים, ואני מצטטת: "התקציב הזה אמור היה להסתיים עוד לפני אוגוסט שחלף. היעדרו של תקציב מפריע לתפקוד התקין של הממשלה"; "תקציב 2021 הוא מחויב המציאות" שימו לב,

"אי-העברתו היא פיגוע כלכלי, התנקשות של ראש הממשלה ושר האוצר בכלכלת ישראל".

אני לא חושבת שאני הייתי מעיזה להגיד מילים כאלה,

זה ציטוט אחד לאחד. אז למי שרוצה לעתור, ועדת האתיקה, זה לא מילים שלי. אפילו באוצר לא מתכננים תקציב 2021. מי מפקיר ככה את המדינה מבחינה כלכלית? אני ממשיכה את הציטוט. זה אירוע חמור ומקביל לכל ועדת חקירה שניתן לחשוב עליה. עכשיו, בואו ניכנס רגע לעומקם של דברים. אני עשיתי לי לאחרונה איזה ספורט. בכל ועדה שאני יושבת בה, כשעולה נציג האוצר, וככל שהנציג יותר בכיר, כך יותר טוב, אני שואלת אותו: האם באגף התקציבים, משרד האוצר, יש כרגע עבודה על תקציב המדינה? אתם יודעים מה, לא על תקציב 2021, על תקציב 2020, על השנה שאנחנו עכשיו מסיימים, שגם לה עדיין אין תקציב מדינה מאושר.

הגמגומים שאנחנו שומעים מצד פקידי האוצר אני יכולה לכתוב, להקליט ולהשמיע פודקסט מיוחד: מצעד הגמגומים של הפקידים. אבל הם לא אשמים.

האמת שגם אנחנו, אזרחי המדינה, לא אשמים. אבל אנחנו אלה שמשלמים את המחיר. בואו אני אגיד לכם רק כמה דברים קטנים, באמת קטנים, שמי שיושב כאן בוועדות הכנסת יום-יום רואה, דבר אחרי דבר, מה הפגעים, מי הנפגעים מהעובדה שאין תקציב. רק נגיד שמאז הפעם האחרונה שגובש תקציב, שהכנסת הצביעה כאן על תקציב המדינה, אוכלוסיית המדינה גדלה ב-5%. 5% יותר אזרחים, יותר צרכנים של מערכת הבריאות,

של התחבורה, כל הדברים האלה. תקציב מדינה חדש, אין. סל התרופות, שמענו רק עכשיו, לאחרונה, את נציגי סל התרופות אומרים שלא יהיו תרופות וטיפולים מצילי חיים השנה בגלל שאין תקציב, ואין עלייה, אין את אותו טייס אוטומטי בעדכון סל התרופות. ארגונים: ארגוני הרווחה, תנועות נוער, מדרשת בן גוריון, חברות וחברים, היום יום רביעי, ואתמול שמעתי שמדרשת בן-גוריון צפויה להיסגר מחר, בית הספר הדו-לשוני בגבעת חביבה, ערכנו עליו דיון בוועדת החינוך בשבוע שעבר, מעונות לאוטיסטים, ספריית הברייל לעיוורים, תנועת הנוער, שמשוועות לחדש פעילות,

במסגרת ההנחיות, הקמת תחנות משטרה חדשות נדחתה, משרד החוץ מצמצם פעילות, רשות המיסים לא מגייסת עובדים חדשים, מעונות לנערים חוסים עומדים להיסגר, הקצבות לקשישים, החוק שהעברנו כאן בכנסת על עליית קצבאות הזקנה והנכות, קצבאות הילדים לא עלו. כמובן, לא צריך להזכיר את אלפי המיטות והצוות הרפואי שחסרים בבתי החולים, לא רק במחלקות הקורונה אלא בכל המקומות, את מערכת החינוך, שגם מתנהלת טלאי על טלאי. ואולי אם היו מכינים לא רק תקציב, מבחינת הכסף, אלא תוכנית עבודה של איך להתחיל את שנת 2021 במערכת החינוך, יכול להיות שהיינו רואים משהו קצת יותר הגיוני מאשר הפארסה שאנחנו רואים פה בפתיחת כיתות ללא שום הפקת לקחים, ללא שום מתווה וללא שום תוכנית במערכת החינוך, ומקדם ההדבקה רק עולה ועולה ומקדם אותנו כמה שיותר קרוב לסגר נוסף. למה כל הדברים האלה קורים? האם מדינת ישראל נקלעה לאיזה משבר, כן, היא נקלעה למשבר, לאיזה משהו, לאיזה אירוע שלא מאפשר העברת תקציב, כמו שהיה ושהרגשנו בחודשים מרץ ואפריל?

איזה שיטפון הציף את מחשבי משרד האוצר שחייב את הפקידים לצאת משם ולשבת באיזה מקום יבש, והם התעכבו, והמחשבים והספרים, לא היה אפשר לכתוב אותם?

הסיבה לכך שמדינת ישראל מתנהלת ללא תקציב היא שראש הממשלה רוצה לשמור לעצמו נקודות יציאה על מנת לא לקיים את הרוטציה, נקודה. זאת הסיבה היחידה. בחודש מאי השנה נחתם הסכם קואליציוני, הכנסת העבירה חוק רוטציה, ובערב חתימת החוק ראש הממשלה, הנאשם בשוחד, התחרט. הוא גילה שהוא לא רוצה לפנות את הכיסא שלו בנובמבר 2021, ואז הוא התחיל לגרד בפדחתו יחד עם יועציו ולחפש מה אפשר לעשות כדי להימלט מההסכם הזה, כדי לא לקיים את החוק שבאותו יום רק העבירו, ואת ההסכם הקואליציוני שבאותו יום חתמו עליו, ונקודת היציאה היחידה שנמצאה זה התקציב. לצערי הרב, חבריי וידידיי מכחול לבן, שבמשך הרבה מאוד זמן אמרו לנו כמה שהם הפעילו את מיטב המוחות, את עורכי הדין ואת היועצים הכי הכי טובים כדי להגיע לחוק ולהסכם יצוק בבטון, בלי שטיקים ובלי טריקים, שאי-אפשר להפר, ולא חשוב כמה פרפורים יעשה ראש הממשלה הוא לא יצליח, והרוטציה, יגיע מועדה ופלופ, כמו שעון, וכמו שהכרכרה של סינדרלה יום אחד מתחלפת ככה יתחלף כיסא ראש הממשלה והדייר בבלפור, באותו יום הם גילו פתאום: אה, התקציב. איך שכחנו? הדבר השולי הזה שנקרא תקציב המדינה, לא חשבנו לעגן את זה מספיק טוב בהסכם הקואליציוני. ותשעה מיליון אזרחי המדינה מוחזקים בני ערובה בקרב הפוליטי הזה, שיש כאלה שקוראים לו "סימטרי" אני לא אקרא לו "סימטרי". כחול לבן אולי תמימים, אולי לא חכמים מספיק, אני לא רוצה להשתמש במילים יותר חריפות, אולי קצת אני לא יודעת מה, אולי קצת נרפים, אולי קצת חלשים, אבל ראש ממשלה שנאשם בשוחד ועושה כל דבר, כולל כרגע להצביע נגד ההצעה הקודמת שאוסרת על ראש ממשלה לכהן כאשר הוא מואשם בשוחד, הוא זה שעושה כל שטיק וכל טריק אפשרי בניגוד להסכם הקואליציוני, בניגוד לחוק, בניגוד להבטחה המפורשת שלו, והכי חמור: בניגוד לאינטרסים הברורים של אזרחי ישראל.

אדוני היושב-ראש, ובזה אני אסיים, אנחנו נגררים כבר כמעט שלוש שנים ללא תקציב מדינה, ללא תוכנית עבודה, ללא כסף לשירותים החברתיים והאזרחיים, ומפרפרים במשבר כלכלי בלתי מתקבל על הדעת בגלל הסיטואציה הזאת. זה פשע כלכלי חמור, שלא חשוב כמה פעמים ראש הממשלה החלופי יתקפל, אי-אפשר יהיה למחות אותו.

תודה רבה לחברת הכנסת תמר זנדברג. אנחנו מקיימים דיון במשולב בהצעה נוספת לסדר-היום בדבר הצורך להקים ועדת חקירה פרלמנטרית בנושא אי-העברת תקציב המדינה לשנים 2021-2020,

של חבר הכנסת בועז טופורובסקי. בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש.

חברות וחברי הכנסת, בתחילת פברואר השנה שיתף אלעד רמות פוסט. הפוסט דיבר על כך שהרשלנות, אני מצטט את מה שהוא אמר, הרשלנות בכבישים הורגת אנשים. ב-20 בפברואר

אלעד על אופנוע, נסע בכביש 716, ובעיקול, סמוך לעין חרוד, הכביש היה חלק והוא החליק עם האופנוע. כתוצאה מהמהירות הוא נכנס במעקה הבטיחות. מעקה הבטיחות מוחזק על ידי העמודים. במהירות הזאת העמודים האלה היו כמו גליוטינה ועשו לאלעד מה שגיליוטינה עושה לאנשים, ואלעד מת. הוא מת, וזה היה שבוע לפני יום ההולדת ה-44 שלו, ומשפחתו יודעת היטב מה זה כשאין תקציב מדינה.

חברות וחברי הכנסת, אני חושב שכדאי להקשיב לדברים של חבר הכנסת טופורובסקי. אנא, אי-אפשר לנהל כך את הדברים. רוצים לדבר, צאו החוצה, זה בסדר גמור, אבל אי-אפשר ככה.

בבקשה. אני אחזור על זה, לא על הכול. אני אזכיר שאלעד רמות מת כתוצאה מזה שהוא החליק, נפגע ממעקה בטיחות. מעקה הבטיחות חתך אותו כמו שגיליוטינה חותכת אנשים. הוא התריע כמה ימים לפני כן. הוא היה שבוע לפני יום ההולדת ה-44 שלו. ומה הקשר בין זה לבין ועדת חקירה על התקציב?

כי משרד התחבורה מכיר את העיקול הזה, וב-2018 הוא אמר שצריך לתקן את העיקול הזה ולעשות שכבת מגן על מעקה הבטיחות, כזאת שאם מישהו יחליק במהירות, העמודים לא יהיו גליוטינה, הם יעצרו וירככו את הפגיעה. אם הייתה כזאת שכבת מגן, אולי אלעד היה כאן. הוא היה יכול לשמוע, המשפחה שלו הייתה שמחה היום,

אבל בגלל שמ-2018 אין תקציב, לא היה תקציב לעבות את מעקות הבטיחות ולתקן אותם. לא היה תקציב להציל חיים. ולכן יכולים להגיד הרבה דברים על התקציב, אבל זה שאין תקציב, זה הורג אנשים. בגלל זה אנחנו כאן, חברי הכנסת, הממשלה, ראש הממשלה. אתם לא יכולים, לא יכולים להשתמש בתקציב סתם ככלי ניגוח פוליטי וזהו. אתם לא יכולים לישון בלילה כמו שצריך כשאתם יודעים שהרשלנות הזאת הורגת. כל הזמן אומרים: יש 119 חברי כנסת שמבינים מה חשיבות התקציב. יש 120 חברי כנסת. אין חבר כנסת אחד, כולל ראש הממשלה, שלא מבין עד כמה חשוב שלמדינת ישראל יהיה תקציב. אין מנכ"ל של חברה, אין בעלים של חנות, שלא יודע עד כמה חשוב שלמדינת ישראל יהיה תקציב. אין אזרח במדינת ישראל שלא מבין עד כמה חשוב שלמדינת ישראל יהיה תקציב. גם הדורות הבאים, גם אלה שעוד לא נולדו, מבינים טוב מאוד עד כמה חשוב שלמדינת ישראל יהיה תקציב, כי את הגירעון הזה, שהיום הוא 137 מיליארד ש"ח ורק הולך וגדל, הדורות הבאים יצטרכו לשלם בריבית דריבית דריבית. אז הוא גם הורג, והוא ימשיך לעלות כסף. זה אומר שיהיה חסר כסף במקומות שבהם צריך להציל חיים, ועוד אנשים ימותו. ועדת חקירה פרלמנטרית חייבת לקום. אני רוצה לתת כמה ציטוטים שיסבירו עד כמה הקואליציה הזאת מנותקת, יודעת מה האמת ופועלת ברשלנות בכל יום שבו היא לא מעבירה תקציב. אמר בני גנץ: לא חברתי אליך כשותף לפשע פוליטי וחברתי כנגד אזרחי ישראל. "אני ואתה יודעים, שבאוצר כבר קיים תקציב כמעט מוכן לשנת 2021, ואני לא אתן יד למנוע אותו". אחר כך הוא גם אמר שזה פיגוע כלכלי לא להעביר תקציב. אני רוצה לעבור מהפיגוע הכלכלי להיגיון של פסיכומטרי של ילדים בכיתה ג'. אם זה פיגוע כלכלי לא להעביר תקציב, אז מי שלא מעביר תקציב הוא טרוריסט כלכלי. קחו את זה בחשבון,

נבחרי ציבור שנותנים לזה יד. "אם לא נסתדר עד סוף החודש, נפזר את הכנסת", אמר גבי אשכנזי באוקטובר. אנחנו בנובמבר, לא הסתדרתם. אבל זה לא רק בכחול לבן. ישראל כץ, שר האוצר, אמר לפני חודש בדיוק: "בתקופה זו נדרשת יציבות כלכלית לצד רשת ביטחון ותוכניות הסיוע, שפועלות היטב, ולכן אין צורך להמתין", אפשר להעביר את התקציב עכשיו. הוא אמר היום ברדיו FM90, שאין בעיה להעביר תקציב תוך שבוע כי תוך שבוע הוא יהיה מוכן. אמר את זה שר האוצר של מדינת ישראל, ממפלגת השלטון. יושב-ראש ועדת הכספים גפני אמר באוגוסט: השכבות החלשות ומעמד הביניים הם אלו שייפגעו מכך, אסור ללכת לבחירות אבל חייבים לפתור את בעיות התקציב. אמר שר המודיעין אלי כהן: מדינת ישראל לא צריכה עכשיו ללכת לבחירות. יש לנו אתגרים בריאותיים וכלכליים. עם זאת, מדינת ישראל, צריכה בעת הנוכחית תקציב. כל כך הרבה אנשים שאצלם ההחלטה מבינים, תקציב. עצם העובדה שאין תקציב, דורשת הקמת ועדת חקירה פרלמנטרית שתבדוק את זה, כי לגישתי בן אדם רשלן, שיודע שהוא רשלן, וברשלנות שלו הוא יודע שהוא הורג אנשים, צריך לעמוד ולתת את הדין. ואנחנו בכנסת ישראל, שאנחנו חלק מהרשלנות הזו, חייבים להקים ועדה שתבדוק את זה ותפעל. רק ועדת חקירה תשחרר את ישראל. רק ועדת חקירה תמצא את האשמים. רק ועדת חקירה תביא לזה שכמה שיותר מהר ישימו כאן תקציב ויביאו תקציב למדינת ישראל. לכן, אני קורא לכם, חברי הכנסת: תאזרו קצת אומץ. תעשו פעם אחת פעולה שהיא וליבכם שווים. תעשו פעולה שתביא לכך שיהיה תקציב במדינת ישראל. אם אתם לא מצליחים לשכנע את נתניהו, תקימו ועדת חקירה. תראו איך תוך שבוע באמת יהיה כאן תקציב.

תודה רבה לחבר הכנסת בועז טופורובסקי. ישיב על שתי ההצעות לסדר-היום במשולב השר במשרד האוצר יצחק כהן.

תודה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, הצעת החוק של החברים, של תמר ושל בועז: הצורך להקים ועדת חקירה פרלמנטרית לבחינת התנהלות המדינה ללא תקציב. קדימה, מרצ ויש עתיד, הקואליציה המתגבשת. כבוד היושב-ראש, גם איציק כהן,

אני לא יודע מה נסגר, לא ברור לי. אדוני יכול להגיד את מה שהוא חושב באמת. תוך כדי נאום אתה תבין מה אני אומר. תסתכל בסבטקסט.

חבריי חברי הכנסת, מאז תחילת שנת הכספים 2020 פועלת המדינה במסגרת חוק-יסוד: משק המדינה וקובעת התנהלותה לפי התקציב ההמשכי, בהיעדר תקציב. ב-23 בספטמבר אישרה ועדת הכספים את הצעת הממשלה לעדכן את מסגרת התקציב ההמשכי ב-11 מיליארד שקלים נוספים, והתקציב ההמשכי בפועל לשנת 2020 יעמוד על 411 מיליארד שקלים, שהם כמיליארד שקלים מתחת למגבלת ההוצאה שהייתה אמורה להיות בתקציב בשנת 2020 אילו הוגש.

אדוני היושב-ראש, הוחלט על דחיית מועד אישור התקציב לשנת 2020 לחודש דצמבר. במסגרת הרחבת התקציב ההמשכי ב-11 מיליארד שקלים, הוחלט על סיוע משמעותי של כמיליארד שקלים לנכים, תקצוב תוכניות משרד החינוך, העלאת יהודי הפלאשמורה ותקצוב להחלטות הממשלה כמו סיוע לעוטף עזה וליישובים הדרוזיים והצ'רקסיים. משרד האוצר שוקד על הכנת תקציב המדינה וחוק ההסדרים לשנת 2021 ואישור התקציב לשנת 2020 לפי המועד האמור בחוק. לכן אני יכול לומר לכם שהעבודה מתקדמת. אנחנו לקראת סיום ההכנה של תקציב 2021 וגיבוש סופי של חוק ההסדרים במשק המדינה, שיש בו המון רפורמות, המון רפורמות עם מנועי האצה ועוד דברים חשובים מאוד. אני מאוד מקווה שזה יגיע בימים הקרובים אל שולחנך, אדוני היושב-ראש.

להפעיל את סמכותך בחוק להאצת התהליך לאישור התקציב.

משרד האוצר מבצע את ההתאמות הנדרשות בגיבוש התקציב בהתאם להשפעות המקרו-כלכליות והאי-ודאות ששוררת בשל ההשפעות המשמעותיות של משבר נגיף הקורונה. בנוסף, לצד תקציב המדינה, כפי שאמרתי, יוגש לאישור הממשלה והכנסת חוק הסדרים רחב עם רפורמות חשובות מאוד לקידום התחרות, להשקעה בתשתיות, לייעול המגזר הציבורי ולייצור מקומות עבודה חדשים במשק. משרד האוצר פועל ללא לאות כדי להגיש את התקציב לאישור הממשלה בתחילת חודש דצמבר, בעזרת השם. איפה בועז, איפה בועז? לא שמעת.

בקיצור, אפשר עוד שבוע. תמר זנדברג, היא לא שומעת.

בדרך למעלה. אני אחזור על זה בשביל בועז. משרד האוצר פועל ללא לאות בכדי להגיש את התקציב לאישור הממשלה בתחילת חודש דצמבר, ולאחר מכן, לאישורו בכנסת בהקדם האפשרי. במסגרת התקציב, אדוני היושב-ראש, אנחנו נמשיך, תקציב לשבוע, כן?

גם 2020 וגם 2021. חידוש. 2020, נאשרר אותו. 2021. לא. כפי שאמרתי. אז 2020 יהפוך להיות אחד חלקי 12 עד מרץ. נכון, אם נגלוש למרץ. כי לוחות הזמנים, כפי שהיושב-ראש קובע אותם בחוק, הם 45 יום עד 60 יום אחרי אישור הממשלה. אחר כך הכנסת. אז אני מניח שכבר נגלוש, אני רק אומר,

נגלוש, של 2021. זה שלושה חודשים בערך. יהיה מעניין בשלושת החודשים האלה.

תקציב המשכי של 2020, בינתיים תרוצו עם התקציב של 2021 גם בוועדת הכספים וגם בשאר ועדות הכנסת, תאשרו אותו, ויהיה תקציב מדינה, היות, אני שאלתי שאלה רצינית. אתה עוזר להעביר זמן, זה בסדר. זו שאלה רצינית. היות שהתקציב של השבוע בעצם הופך להיות 1

2020. היות שתקציב 2020 יהפוך להיות 1 חלקי 12 של ינואר,

על פי החוק. אז בכל זאת, יש משמעות גדולה לא אחורה אלא גם קדימה, למה שיהיה בתקציב 2020, שהכנסת, לדעתי, לא תספיק לדון בו. תספיק, תספיק. קודם כול, הוא למעשה, מה זה "למעשה"? הוא כבר מאושר,

כנסת, הוא לא עבר ממשלה, הוא לא עבר כנסת, לא התקיים עליו דיון, זה עוד חודש, וזה יחול עד סוף מרץ. אלה העובדות. 1 חלקי 12. כן. ברור. אבל במקביל תקציב 2021 וחוק ההסדרים ירוצו קדימה,

אתם בטח תעזרו, תיתנו כתף.

במסגרת התקציב, אדוני יושב-ראש האופוזיציה, אנחנו נמשיך לשמור על האחריות הפיסקלית בתקציב, לצד הפרדה בין התקציב השוטף לבין תקציב הקורונה תהיה הפרדה מוחלטת, והמשך הקצאת כל המשאבים הנדרשים לסיוע ולצורכי המשק בהתמודדות מול משבר הקורונה, מה שנקרא קופסאות. אדוני היושב ראש,

לא נראה שיש שם פעילות. גם התבשרנו על ידי יושב-ראש חברת הדירוג הבין-לאומית, S&P, שעברה על הדירוג של מדינת ישראל, דבר מאוד משמעותי במיוחד במשבר הזה. תוך כדי המשבר זה לא דבר מובן מאליו. אבל ממה הופתעתי? במקום שתהיה שמחה ואנשים יהיו מרוצים, הינה, חברת דירוג מאוד חשובה, אחרי דיון מעמיק ופגישות עם כל ראשי המשק, ראשי האוצר, שרים בממשלה, והיא בדקה את זה לעומק, גם על בסיס העבר המפואר של הכלכלה, החליטה אכן לשמור על דירוג האשראי של ישראל, מדינת ישראל בעשור האחרון, המדינה המערבית היחידה שבדקה פעמיים את דירוג האשראי.

גם ב-2011 וגם ב-2014. בייחוד אחרי היציאה מהמשבר של 2008, כשאתה היית שר האוצר. זה ירד ל-40, וכל מדינות המערב, נכון. חברות דירוג האשראי כנראה לא קוראות את העיתונים המקומיים של הכלכלה. מה קרה,

בסדר? סף גירוי נמוך. זו בשורה, חבריי חברי הכנסת, חבריי השרים, זאת בשורה לכלכלה הישראלית על האמון שרוחשות לה גם חברות דירוג האשראי וגם הכלכלות הבין-לאומיות. אני חושב שזה מושא להערצה.

אני פותח את העיתונים ואני רואה את הבכי והנהי. למה לא הורידו דירוג האשראי? כל התחזיות וכל הנבואות השחורות התבדו. ואיזו אמירה, כשחברת P&S היא הראשונה שמובילה את דירוג האשראי, גם שאר החברות של דירוג האשראי הבין-לאומי רואות את זה כמין קריאת כיוון. אני פה רוצה גם לשבח את כל העוסקים במלאכה, את שר האוצר וכמובן את החשב הכללי שפרש, רוני חזקיהו, הוא ואנשי צוותו, ואת כל אנשי האוצר, שעשו עבודה יוצאת מן הכלל בכדי לשמור על דירוג האשראי של מדינת ישראל. אכן תעודת כבוד, למרות המשבר הנורא, למרות המשבר הקשה, שלא קל להתמודד איתו. אני חושב, אדוני היושב-ראש, שמעולם לא חווינו כזה משבר כלכלי, כל שנות קיומה של המדינה. היו משברים, כפי שציין השר שטייניץ, משברים ב-2015, היו משברים נוספים,

מדינת ישראל, כלכלת ישראל יצאה מהם,

אבל המשבר הזה הוא משבר קשה מאוד, קשה מאוד. אנחנו גם לא רואים מתי יסתיים. אנחנו שמחים לשמוע על התקדמות החיסונים, אבל באמת לא יודעים מתי זה יסתיים.

אני מבקש מחבריי חברי הכנסת לדחות את ההצעה ולהצביע נגדה. תודה. תודה רבה לשר יצחק כהן. חברות וחברי הכנסת נא לשבת כדי שנוכל לעבור להצביע. יש לנו שתי הצבעות, נא לשים לב. שתי הצבעות, אחת אחרי השנייה. נא לשבת, בבקשה. חבר הכנסת, בבקשה נא לשבת. נא לשבת. אם כן, אנחנו עוברים להצבעה ראשונה, על ההצעה לסדר-יום בדבר הצורך להקים ועדת חקירה פרלמנטרית לבחינת אי-העברת תקציב המדינה, הצעתה של חברת הכנסת תמר זנדברג.

ההצעה להעביר את הנושא לוועדה לא נתקבלה. 34 בעד, 45 נגד, אין נמנעים. לפיכך, ההצעה לסדר-היום נדחתה. אנחנו עוברים להצבעה על ההצעה השנייה, הצעה לסדר-היום בדבר הצורך להקים ועדת חקירה פרלמנטרית בנושא אי-העברת תקציב לשנים 2021-2020, של חבר הכנסת בועז טופורובסקי.

ההצעה להעביר את הנושא

אם כן, 34 בעד, 45 נגד, אין נמנעים. לפיכך גם ההצעה הזאת לסדר-היום לא התקבלה. אם כן, חברות וחברי הכנסת, אנחנו עוברים עכשיו, בהתאם להסכמות שהושגו בין הסיעות השונות, לחוקים בקריאה השנייה והקריאה השלישית. הצעת החוק הראשונה: הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון מס' 52, הוראת שעה, נגיף הקורונה החדש), התשפ"א 2020, כאמור, בקריאה השנייה והשלישית. יציג את הצעת החוק, בשם יושבת-ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה, חבר הכנסת איתן גינזבורג, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני מתכבד להביא בפניכם את הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון מס' 52, הוראת שעה, נגיף הקורונה החדש), התשפ"א 2020, בקריאה השנייה והקריאה השלישית. במהלך חודש דצמבר 2019 החלה התפשטות נגיף הקורונה מסין למקומות רבים בעולם ובכללם ישראל. בשל כך מציאות חיינו השתנתה ללא היכר והגבלות משמעותיות מאוד הוטלו על הציבור מצד הממשלה. אחת ההגבלות היותר-משמעותיות היא כמובן חובת הבידוד הביתי, שחייבה חולים בקורונה, אנשים שבאו במגע עם חולה קורונה מאומת, אנשים ששבו מחו"ל מיעדים שלא נחשבים כיעדים ירוקים ואנשים שחשו בתסמינים בעצמם, חלה עליהם חובת הבידוד, לשהות למשך זמן קצוב, שהוגדר על ידי משרד הבריאות, בבידוד בתוך ביתם מבלי יכולת לצאת החוצה. בהצעת חוק זו, שיזמה הממשלה מוצע לקבוע בהוראת שעה, למשך תקופת תוקפה של הכרזת מצב חירום בשל נגיף הקורונה, לפי סעיף מס' 2 לחוק סמכויות מיוחדות (התמודדות עם נגיף הקורונה החדש), כי לאנשים אשר חייבים בחובת בידוד תינתן האפשרות להצביע בבחירות לרשויות המקומיות בקלפיות ייעודיות להם, והכול כפי שיקבע שר הפנים בהתייעצות עם שר הבריאות. במהלך הכנת הצעת החוק לקריאה השנייה והשלישית החליטה ועדת הפנים כי צריך לקבוע באופן מפורש את הזכות של אותם חייבים בבידוד, לרבות חולים מאומתים, להצביע בבחירות לרשויות המקומיות. הוועדה סברה כי קיים צורך בפירוט רחב יותר של ההוראות המסדירות את הצבעת המבודדים אך כי לצד זאת יש לאפשר גמישות בהצעת החוק, לאור האופי הדינמי של חובת הבידוד. כאמור, הצעת החוק מסדירה הוראות כלליות לעניין הצבעות מבודדים, כנהוג גם ביחס לאוכלוסיות מיוחדות אחרות שמנויות בחוק הרשויות המקומיות (בחירות). בין ההוראות שמוסדרות בהצעת החוק הזאת קיימות הוראות לעניין מקומות הקלפי ברשות המקומית שיוקצו להצבעת מבודדים החולים בנגיף הקורונה ומבודדים שאינם חולים, הרכב ועדת הקלפי של הקלפי הייעודית, הצהרת אדם שחייב בבידוד שמבקש להצביע בבחירות, אופן פרסום ההודעה בדבר מקומות הקלפיות וכן אופי ההתנהלות לשוהים במקום הקלפי.

תוך מתן גמישות ואפשרות לשר הפנים, בהתייעצות גם עם שר הבריאות, להסדיר הוראות פרטניות יותר. נדגיש כי הצעת החוק מחילה את התיקון האמור בהוראת שעה גם על חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל"ה 1975, לעניין בחירות לראש הרשות המקומית. הצעת החוק הזאת מוגשת ללא הסתייגויות, ובהזדמנות זו אני מבקש להודות לחברי הוועדה, כמובן ליושבת-ראש הוועדה, שהייתה הרוח החיה מאחורי הצעת החוק הזאת, והביאה אותה לכדי סיום, ולכל הגורמים שהיו מעורבים. היא כמובן לא הייתה יכולה להיות כאן היום, לכן אני מחליף אותה. ואני מבקש מהכנסת לאשר את הצעת החוק לקריאה השנייה והשלישית בנוסח המוצע על ידי הוועדה. תודה רבה, אדוני. תודה רבה לחבר הכנסת איתן גינזבורג. להצעת חוק זו ישנן בקשות רשות דיבור. ראשון הדוברים, חבר הכנסת אביגדור ליברמן, אינו נוכח, חבר הכנסת עודד פורר, יעלה ויבוא אדוני, לרשותך חמש דקות, בבקשה. אדוני היושב בראש, חבריי חברי הכנסת, הצעת החוק שמונחת בפנינו עניינה בחירות ברשויות המקומיות, אבל אני רוצה לדבר דווקא על הצעת החוק שלא מונחת בפנינו, וגם עניינה בחירות. לאחרונה נחשפנו לפתע פתאום,

אני מבקש מחברי הכנסת לשמור על השקט ולאפשר לחבר הכנסת פורר לומר את דבריו.

אדוני היושב-ראש, לא השתנה כלום מאז שאמרת את מה שאמרת. חבר הכנסת אנטאנס שחאדה, אני גם מבין לגעגועים הרבים לחבר הכנסת אוסאמה סעדי, אבל חשוב מאוד שנשמור על השקט, ונאפשר לחבר הכנסת פורר להשלים את דבריו. גם כבוד שר התרבות והספורט. בבקשה, אדוני. אני רוצה לדבר דווקא על הצעת החוק שלא מונחת בפנינו, אבל גם עניינה בחירות. ואדוני היושב-ראש כיהן או יכהן או מכהן גם כסגן יושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית, ויודע למה אני מתכוון כשאני מדבר על הצעת החוק שעניינה בחירות אבל לא הבחירות האלה. אץ לו רץ לו חבר הכנסת שלמה קרעי, שלא במצוותו, להערכתי, כי אינני בטוח שהוא בכלל מבין מה כתוב בהצעת החוק שלו, ומגיש הצעת חוק שעניינה הליך הבחירות לכנסת. ואם אני אנסה לתמצת את הצעת החוק של חבר הכנסת קרעי במשפט אחד כדי להסביר לאנשים מה המשמעות שלה, המשמעות שלה היא שבבחירות לא חשוב מה מצביעים, חשוב מה סופרים, בואו נתמקד לא בהצבעה ובבחירה של הבוחר, אלא בואו נתמקד בהליך הספירה ומי יהיה הסופר של הפתקאות האלה, כדי שנוכל להשפיע.

במדינת ישראל מכהנת ועדת בחירות מרכזית בלתי תלויה בראשות שופט.

גם אני כמי שכיהן כסגן יושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית, וגם שאר נציגי הסיעות, הם ועדת הבחירות, אבל בפועל, מבחינה מהותית, אין לנו נגיעה בבחירות עצמן, בהליך עצמו, וטוב שכך.

ואנחנו חושבים שכך צריך להיות. אבל כשאני רואה פתאום את נציגי הממשלה ואת נציגו של ראש הממשלה, חבר הכנסת קרעי, רץ לתקן את העניין הזה כדי שהוא יהיה זה שימנה את מזכירי ועדות הקלפי שיהיו אחראים לפיקוח, להצבעה ולספירה, כדי שהוא יהיה זה שיספור ויוכל לראות את ספירת הקולות, אני מבין, הינה הגיע חבר הכנסת קרעי, אני מבין אנה אנחנו באים, אני מבין בדיוק מה הכוונה.

ואני אומר לכם, אני אומר לכם כאן, חבריי, חבריי לאופוזיציה אבל גם חבריי מהקואליציה: הדמוקרטיה הישראלית חשובה יותר מקואליציה או אופוזיציה, מממשלה כזו או ממשלה אחרת. יש כללים מאוד מאוד ברורים שעליהם חשוב לשמור בבחירות במדינת ישראל: על היותן שוות, היותן חשאיות, על היכולת של כל אדם לבחור לפי צו מצפונו, ועל זה אנחנו נתעקש. אז ללא קשר להצעת החוק הזו, אני רוצה לנצל את הבמה כדי לפנות לחברים שלי, דווקא אלה מסיעות הקואליציה: תיזהרו כשיתחילו לבקש מכם לתמוך בכל מיני חוקים שעניינם הליך הבחירות לכנסת. מי שבא לקדם אותם בא לקדם לא את הליך הבחירות לכנסת אלא פשוט את המשוואה הברורה שאומרת: לא חשוב מה מצביעים, חשוב איך סופרים, ותנו להם או תנו לנו,

לפקח ולהיות זה שסופר. אני אומר לכם: תירגעו. נמשיך לקיים כאן במדינת ישראל הליך בחירות הוגנות,

חשאיות, ונכבד את התוצאות האלה כשהן טובות יותר וכשהן טובות פחות לשיטתנו. אתה בטח לא קראת את ההצעה, תודה רבה לחבר הכנסת עודד פורר. חבר הכנסת אלי אבידר, חבר הכנסת אבידר.

אדוני ירצה לדבר?

חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, מוותרת, חבר הכנסת חמד עמאר, אינו נוכח, חבר הכנסת אלכס קושניר, אינו נוכח, חבר הכנסת איימן עודה, אינו נוכח, חבר הכנסת אנטאנס שחאדה,

חבר הכנסת אחמד טיבי,

חבר הכנסת מנסור עבאס,

חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן,

חבר הכנסת עופר כסיף,

חברת הכנסת היבה יזבק, אינה נוכחת, חבר הכנסת אוסאמה סעדי, ממקום בידודך, אדוני ירצה לדבר?

חבר הכנסת יוסף ג'בארין,

חבר הכנסת סעיד אלחרומי, יעלה ויבוא, אדוני, בכבוד. חמש דקות לרשותך. תודה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, הבוקר קיימנו דיון מאוד חשוב בוועדת הפנים של הכנסת בנושא מוכנות גופי החירום לתקופת החורף. החורף מגיע, ובכל שנה אנחנו עדים להצפות בהמון רשויות, בעיקר ברשויות הערביות שיש בהן מחסור משווע בתשתיות. מככבת כל שנה קלנסווה, והתושבים שם סובלים רבות מהצפות שבעצם מכסות את רוב העיר. זו השעה לקרוא לגופי החירום ולמשרדי הממשלה כבר עכשיו להתכונן, וגם לרשויות המקומיות, בניקוזים ולמקומות שיש בהם מחסור אמיתי של תשתיות, ואיך לנקז את כמויות הגשם המגיעות בשברי הענן. התושבים לא חייבים לסבול כל שנה מחדש. יש גם רשויות גדולות, אדוני היושב-ראש, אשקלון ועוד מקומות, שבכל שנה אנחנו שומעים עליהם, הם עולים לכותרות. יש דבר נוסף, והוא השרפות שנגרמות מגופי החימום, בעיקר אצל המבוגרים היחידים, האנשים המבוגרים שנשארים בבית לבד. ישנה יוזמה של איחוד כבאות והצלה להתקין בדירות של הקשישים, של היחידים, גלאי עשן מיוחדים. העלות של הגלאי הזה היא עלות אפסית, עלות של כ-40 שקל. הרשויות המקומיות, ואני כאן קורא לרשויות המקומיות ומחלקות הרווחה ברשויות המקומיות להירתם למשימה ואכן לרכוש בכמויות לאנשים האלה, אנשים בודדים, מבוגרים. לפעמים הדלקה בוערת בבית והם לא מודעים לזה, ואף אחד לא יודע, וכאן, חס וחלילה, תקרה השרפה ונאבד חיי אדם.

אני קורא לראשי הרשויות להירתם לפרויקט הזה של איחוד כבאות והצלה, ולהציל חיים. תודה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה לחבר הכנסת סעיד אלחרומי. חבר הכנסת ג'אבר עסאקלה, מוותר, חבר הכנסת סמי אבו שחאדה, מוותר, חברת הכנסת סונדוס סאלח,

חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין,

אשר על כן, אני מתכבד לעבור להצבעה על הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון מס' 52) (הוראת שעה, נגיף הקורונה החדש), התשפ"א 2020. אני אאפשר לפנים משורת הדין לחברי הכנסת הנמצאים כאן במליאה לצרף את שמותיהם. אני רק מעדכן שבחוקים הבאים אני אבקש שכל אחד ישב במקומו. הצבעה כעת, בקריאה שנייה, על הצעת החוק האמורה.

מייד לאחר תוצאות ההצבעה האלקטרונית אני אציין את שמות חברי הכנסת הנוכחים כאן שיבקשו להצביע.

תוצאות ההצבעה האלקטרונית הינן 22 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. וכן, חברת הכנסת מרב מיכאלי, בעד, חבר הכנסת סעיד אלחרומי,

חבר הכנסת יוסף טייב,

חבר הכנסת ינון אזולאי,

חבר הכנסת שלמה קרעי, בעד, השר יצחק כהן, בעד, חבר הכנסת אוסאמה סעדי, בעד.

תוצאות ההצבעה הינן 29 בעד,

אין נמנעים. אני קובע שהצעת החוק עברה בקריאה שנייה. אני עובר כעת להצבעה על הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון מס' 52, הוראת שעה, נגיף הקורונה החדש), התשפ"א 2020, בקריאה שלישית.

מייד לאחר תוצאות ההצבעה האלקטרונית אציין את שמות חברי הכנסת. חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון מס' 52,

שעה, נגיף הקורונה החדש), התשפ"א 2020, נתקבל.

19 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני מצרף את חבר הכנסת איימן עודה, תומך, חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, תומכת, חבר הכנסת יוראי להב הרצנו,

חבר הכנסת ינון אזולאי,

חבר הכנסת שלמה

חברת הכנסת קרן ברק, תומכת, חבר הכנסת אוסאמה סעדי,

אני מודה לחברי הכנסת על העברת החוק הזה פה אחד ללא הסתייגויות. נראה לי שזה חשוב, בעיקר לאור הבחירות שמסתמנות, מגיעות ומתממשות, בתל מונד בשבוע הבא. זאת גם הזדמנות לאחל

בסוף יצליח רק אדם אחד או אישה אחת, אבל נאחל לכולם הצלחה. היה מאוד מאוד חשוב לוועדה שהבחירות האלה יתקיימו, גם בצל הקורונה. היה חשוב לוועדה שכל תושב בעיר תל מונד ובכל יישוב אחר, לא תימנע ממנו זכות ההצבעה רק בגלל נגיף הקורונה או בגלל מצבו המבודד. וטוב שהצלחנו להגיע בסופו של יום לסיטואציה שבה כל אזרח ותושב שירצה להצביע יוכל לעשות כן בקלפי ייעודית, מסוימת. לא תימנע ממנו זכות ההצבעה. יבואו לקחת אותו עם רכב מיוחד לפי קריאתו ובקשתו, יצביע ויחזור למקום בידודו. זאת הזדמנות מצוינת להודות, כמובן, בראש ובראשונה, ליושבת-ראש הוועדה, חברת הכנסת מיקי חיימוביץ', שנבצר ממנה להיות פה היום אבל היא פעלה רבות לקידום החוק, לכל חברי הוועדה שהיו פעילים במימושו של החוק, ועמדו על הזכות של תושבי תל מונד ואחרים לממש את זכות הצבעתם, גם לצוות המקצועי של הוועדה, לצוות המשפטי ולכל מי שעמל על הבאתו של החוק הזה כגרסתו, כמובן, למשרד הפנים שעשה את התיקון החשוב הזה. ממך, מה שנקרא, אדוני היושב-ראש, ליושב במרומים שם במשרד. אני מודה לכולם. תודה רבה. תודה רבה לחבר הכנסת גינזבורג. הודעה למזכירת הכנסת.

ברשות יושב-ראש הישיבה, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונחה היום על שולחן הכנסת החלטה בדבר אישור תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות) (תיקון מס' 9), התשפ"א 2020. תודה. תודה רבה. חבר הכנסת שלמה קרעי, אני רק מחדד: על פי תקנון הכנסת נדרש, בהודעה אישית, להתייחס לדברים שאותם ציינת בכתב, וכתגובה לדברים האמורים, ולא למסור נאום אחר לחלוטין. אני אומר את זה לא בעקבותיך. חמש דקות לרשותך, אדוני. תודה, אדוני יושב-הראש. אדוני השר, חבריי חברי הכנסת, היושב-ראש, תראה, אני מייד פונה לעניין. עמד כאן קודם חבר הכנסת עודד פורר וניסה להשמיץ הצעת חוק שכל מטרתה לקדם שקיפות, להגביר את טוהר הבחירות, לייעל את תהליך הבחירות באופן כזה שלכל נציגי המפלגות, קטנות כגדולות, יהיה את כל המידע שהם צריכים במהלך יום הבחירות לגבי אחוזי ההצבעה, לגבי נתוני ההצבעה בכל קלפי ובכל עיר. זה דבר שבבחירות האחרונות, ובכל המערכות, למעשה, רק המפלגות הגדולות זוכות לו, וגם הן לפעמים נכשלות עם האפליקציות. שמים משקיף בכל מקום במקום שהמשאב הגדול הזה, שאנחנו משקיעים בו מאות מיליונים, ועדת הבחירות, יקים ספר בוחרים ממוחשב. לא הצבעה ממוחשבת, ספר בוחרים, שנוכל לקבל נתונים און-ליין, כל נציגי המפלגות, ויוכלו לעבוד. המטרה של ועדת הבחירות היא לגרום לכך שבסופו של דבר לכל אחד תהיה הזכות להצביע, כל אחד יוכל לממש את זכותו, וגם לתת למפלגות אפשרות להמריץ את המצביעים שלהן, שאולי קצת אדישים מדי פעם. אם כבר מדברים על ניסיון לפוליטיזציה וניסיון לאי-סדרים, אז הצעת החוק הזאת, שעכשיו עברה בקריאה שנייה ושלישית, היא הצעת חוק שכמעט שביצעו בה מחטף. היושב-ראש שעמד כאן קודם, איתן גינזבורג, והיושבת-ראש בפועל מיקי חיימוביץ' ניסו להכניס סעיף שלא היה בחוק המקורי על ידי שר הפנים, סעיף שאומר: קלפי, יכול שתהיה קלפי ניידת בבחירות המקומיות. אני גיליתי את זה כמעט בפנדלים, אחרי שכבר לא היה אפשר להגיש הסתייגויות, אז הגשתי רוויזיה להצעת החוק. נלחמנו על הרוויזיה הזאת, וניסו להפיל אותה בכל הכוח. בסופו של דבר הגענו להסכמה יחד עם יושב-ראש הכנסת והסעיף המביש הזה הוסר מהצעת החוק. תארו לכם מה היה קורה, קלפי ניידת.

תל מונד זה אולי קלפי אחת או שתיים או שלוש, יסתובבו עם אבטחה צמודה, ואפשר אולי לשמור במקרה הזה. אבל הדבר הזה יכול היה להיות תקדים למערכת הבחירות הארצית. מאות ואולי אלפי קלפיות שיסתובבו בין הבתים ברחבי הארץ. איזה טוהר בחירות’ איזה סדר? ושום דבר לא נוכל לעשות כדי לעצור את הזיופים שהיו יכולים לקרות. אז טוב שהדבר הזה הוסר מסדר-היום והצעת החוק עברה ללא זה. כמובן, בד בבד עם האפשרות לתת לכל מבודד, לכל חולה, להגיע לקלפי ייעודית לחולי קורונה, שיוכל להצביע. על זה אין לנו מחלוקת. ואני חוזר להצעת החוק שאותה השמיץ חבר הכנסת פורר, שעמד כאן. אז אני אגיד לכם כמה דברים, נקודות שיש בהצעה הזאת, כמה שהן חשובות. הדבר הראשון, כמו שאמרתי, זה מידע. מידע על המפלגות לאורך היום, מידע שעד היום הייתה מין מדיניות בוועדת הבחירות, כנראה מדיניות שנקבעה איכשהו לפני המון שנים, שלא נותנים את המידע הזה, להפך, גורמים לכך שהמידע הזה לא יוכל להגיע. יש איזשהו מערבל מיוחד שמערבל את הנתונים ונותן רק תוצאה ארצית.

למה שכל מפלגה תשים משקיף עם טאבלט בכל קלפי כדי שהוא יאמר מה אחוזי ההצבעה בקלפי, למה לא לתת לנו את זה דרך המשאב שאנחנו משקיעים בו? כנ"ל לגבי סריקת פרוטוקולים. אנחנו יושבים כאן למוחרת הבחירות שלושה ימים ושלושה לילות, ומחכים לכל בדל של מידע. בכל פעם מקבלים מידע מכל מיני מקומות ולא יודעים אם נעשו שינויים. מקבלים תלונות. למה שהפרוטוקולים לא ייסרקו מייד בסיום הספירה? בתוך שעתיים-שלוש נציגי כל המפלגות מקבלים את כל החומר הגולמי. שינויים שייעשו אחר כך, נוכל לבדוק, להשוות לחומר הגולמי. זה פוליטיזציה של הוועדה? זה בדיוק להפך. אנחנו רוצים כמה שיותר שקיפות, כמה שיותר מידע שיהיה לכל נציגי המפלגות. הפרקטיקה שבה אנחנו מובילים את זה היא בכמה דרכים. יש התנהלות מול הוועדה עצמה, יש הידברות, יש לי הידברות עם המנכ"לית ועם היועץ המשפטי. אנחנו מנסים להגיע להסכמות בחלק מהדברים, בעיקר בדברים החשובים. ויש גם את מליאת הוועדה, ששם אנחנו מקווים להשיג רוב ולקדם דברים שאולי בהם לא נצליח להגיע להסכמות, דברים שהם חשובים, דברים שאין בהם קונסנזוס, דברים שבעינינו צריך להיות בהם קונסנזוס. ואם מישהו מתנגד, צועק וקופץ, זה בעיקר בגלל שהוא לא קרא ולא הבין מה הצענו כאן, או כי הוא בצד השני של המפה וככה הוא רוצה לעשות. והדבר השלישי: יש גם הצעת חוק, כמו שאמרנו, שעומדת על השולחן. אנחנו גם בתהליך של קידומה דרך יושב-ראש ועדת החוקה, אנחנו בהידברות על זה. באמת נקווה שנצליח להשיג לבחירות הקרובות שקיפות, טוהר מידות ותוצאות אמת. תודה רבה לחבר הכנסת שלמה קרעי. הנושא הבא בסדר-היום, הודעה למזכירת הכנסת.

ברשות יושב-ראש הישיבה, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונחה היום על שולחן הכנסת החלטה בדבר אישור תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך) (תיקון מס' 6), התשפ"א 2020. תודה.

הנושא הבא בסדר-היום: הצעת חוק התוכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה) (תיקון מס' 3), התשפ"א 2020. יציג את הצעת החוק יושב-ראש ועדת העבודה, והרווחה והשירותים החברתיים חבר הכנסת חיים כץ, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, הקורונה שנפלה עלינו אי שם בתחילת השנה יצרה מצב שהרבה מאוד אנשים, עשרות או מאות אלפים, עברו לבידוד. הם עברו לבידוד כשהנטל נפל הן על המעסיקים והן על העובדים. הממשלה לא נשאה בנטל והעובדים והמעסיקים שילמו, ושמו את ימי הבידוד כימי מחלה.

אני לא רוצה להיכנס להגדרות, יש תעשיינים, יש מעסיקים, יש מעסיקים זעירים. הם פנו לבג"ץ, ובג"ץ החליט שימי בידוד זה לא מחלה. ואז נוצר מתווה של תעשיינים/מעסיקים, אוצר והסתדרות. מי שהובל שם לשחיטה היו העובדים. פתאום העובדים היו צריכים לשאת בנטל מטורף של כל ימי הבידוד. אני אחלק את זה לשלושה או לארבעה חלקים: חלק אחד היו התעשיינים/מעסיקים שקיבלו את כל ימי הבידוד כימי מחלה שירדו מהצבירה, וזה נכנס להם לכאורה למאזן והוריד להם את החובות. בנוסף הם קיבלו יומיים מחלה של העובדים בתשלום, ואת היתרה הם חילקו חצי-חצי עם הממשלה. היה האוצר, שהתחלק חצי-חצי עם הממשלה, והיו את העובדים, שחלקם, הגופים הפרטיים היו משופים, הגופים הציבוריים לא היו משופים. חיליק, קשה לי. אני חילקתי את המתווה הזה לשלושה וחצי אזורים: באזור העובדים הגענו להחלטה שעובד ישלם בגין יום מחלה אחד. הוא ישלם את זה ביום חופשה, אם הוא רוצה, על מנת שיהיו לו הפרשות פנסיוניות על אותו יום. בימי הבידוד, גם אם הוא יהיה 14 יום בבידוד, לא יורידו לו מעבר לארבעה ימי מכסה בצבירה, המקסימום שהוא ישלם

ארבעה ימים, ואם הבידוד היה בשישי-שבת או בימי המנוחה, יורידו לו יומיים. המעסיקים חולקו לשני חלקים: עד 20 עובדים, יוליה, אלייך.

כי אני מדבר על עובד בשבת. הייתי נעלב. יוליה בשבת לא עובדת. אני יודע. היא הייתה בוועדה ודיברה על מה יהיה עם עובד בשבת. אמרתי שיכירו לו יום מנוחה גם אם זה ביום ראשון. עד 20, המדינה תשפה את המעסיק ב-75% עלות, והמעסיק ישלם בגין 25% כאשר מורידים את היום הראשון, שהוא על חשבון העובד, ויום נוסף, שהוא על ידי המדינה. זאת אומרת, אם אנחנו לוקחים מכסה של שמונה ימים, לדוגמה, שזה הבידוד הממוצע, בבידוד הממוצע מעסיק זעיר של עד 20 עובדים יישא בעלויות של יום אחד, כי בשמונה ימים יש יומיים מנוחה, יש יום תשלום של העובד ויש יום תשלום של המדינה. על ארבעה ימים זה יהיה 0.25 ו-0.75. ואז יוליה באה ואמרה שעובדים בשבת, ושמנו את ששת הימים. אמרנו שיש את האוכלוסיות החלשות במשק שעובדות שישה ימים. לא רצינו שהם גם יצאו נפגעים, או נפגעות, ויצרנו מצב שלהם יורידו יום מנוחה אחד והם יקבלו תשלום בגין חמישה ימים. במתווה הזה יצרנו נוסחאות שאיזנו את המצב. למען האמת, חשבנו ורצינו שהמדינה תישא בכל ההוצאות, בכל ההוצאות, כי שמונה חודשים העובדים והתעשיינים והמעסיקים שילמו את כל העלויות בגין ימי הבידוד. דרך אגב, אני הצעתי להם, הם כעסו קצת, אמרתי, תגישו תביעה על רטרואקטיביות, כי הם סגרו עם המדינה הסדר לא הוגן ולא הגון כלפי העובדים. באתי וניסיתי לאזן ולייצר, ואני חושב שיצרתי מצב, כשזה עבר בוועדה, כשנכנסתי לוועדה, אמרו לי: כולם נגדך. אמרתי: בסדר, תשאלו אותי. יצרתי, עשינו. דרך אגב, זה עבר פה אחד. גם הקואליציה וגם האופוזיציה הבינו שזה לא מושלם, וזה לא מושלם, אבל עשינו עבודה ונכנסנו לפרטי פרטים. ואני אגיד לכם את האמת, זה לא מושלם כי לא נגענו בעצמאים. אני אומר לכם, שאחרי שהחוק הזה יעבור אנחנו צריכים לקחת את העצמאים ולראות איך אנחנו יוצרים מתווה שישפה אותם בצורה המתאימה, כי הם לא משופים בצורה המתאימה. ואנחנו לא רוצים לנצח אותם, בטח לא את העצמאים הקטנים שיש להם פה ושם עובד. התחייבתי בוועדה שאני אקח את זה על עצמי. כשמחוקקים, הלשכה המשפטית מכתיבה נאום, כדי שאם אחר כך יש פרשנויות ותביעות, כי יש פה כאלה שאולי לא יצאו כשכל תאוותם בידם.

אבל אם היינו יכולים להביא לכולם, לרצות את כולם ולהביא להם 100%, ואללה, היינו מביאים. אבל אנחנו לא יודעים להביא 100%. אז בהצעת החוק הזאת היו שלושה חברי כנסת, אני אעשה את זה מסודר: אני מתכבד להביא בפני הכנסת, בקריאה השנייה ולקריאה השלישית, את הצעת חוק תוכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה) (תיקון מס' 3), התשפ"א 2020. הצעה זו היא מיזוג של הצעת חוק ממשלתית עם הצעות חוק פרטיות שיזמו משה ארבל, אדוני, למרות שמגיעה לך נזיפה, כי לא היית בשום דיון, בניגוד לקרן ברק ואוסאמה סעדי, שאפילו הגיע מהבידוד, שבאו לדיון, אני מקבל את הנזיפה, אבל הפקדתי את החוק בידיים הכי טובות. אימא שלי, עליה השלום, אמרה שיש שני סוגי אנשים: יש מסבירים ויש מסריחים. אני אומר לך, גם קרן וגם אוסאמה חשבו שהם הפקידו את זה בידיים הכי טובות. יחד עם זה, הם באו לבדוק שאני לא עושה פאולים. כי אנחנו בסך הכול, אפילו אם אנחנו חברי כנסת, אנחנו בני אדם, ואם אנחנו רק בני אדם, אנחנו גם יכולים לטעות. אני אומר לך שיום אחרי שהחוק עבר, אני הלכתי לישון וחשבתי על מה שיוליה אמרה על העבודה בשבת, והוספתי את הקבוצה של ששת הימים. גם אני תורמת משהו, אה? כן, תרמת. את תרמת שישה ימים, כי חשבתי ואמרתי: את צודקת, כי יש במערכת גופים שעובדים שישה ימי עבודה בשבוע.

אבל מאיפה אמרתי לך את זה? עבדתי כמוכרת בחנות.

לפני שהיא עבדה בכנסת, היא עבדה. תרשמו לכם, לפני שהיא נבחרה לכנסת היא עבדה. לקחנו את זה בחשבון. ואני אומר לכם, גם אוסאמה, כל הכבוד לך שהגעת מבידוד, אבל לא באת בשביל החוק, באת כי לא רצית להישאר בבית, אמרת: הזדמנות טובה לשבת שם, וגם קרן ברק ישבו בכל הישיבות, בנוסף לשאר חברי הכנסת, והעירו את ההערות שלהם, לפעמים יותר נכונות, לפעמים פחות נכונות,

נלחמו על דעתם. הקשבנו, הבנו, בחלק תיקנו, בחלק הם קיבלו את ההערות שלי, כי הם אמרו שאני קצת בקי בעניין, במקרה, במקרה. מטרתו של החוק המוצע היא לקבוע בחקיקה הסדר מאוזן לעניין התשלום על ימי הבידוד של העובד, לנוכח פסיקת בית המשפט העליון שלפיה לא ניתן להתייחס לאדם השוהה בבידוד כאל חולה, להחיל עליו את חוק דמי מחלה, ושהורתה על בטלות הסדר תעודת המחלה הגורפת החל מ-30 בספטמבר 2020. הצעת החוק המונחת לפניכם קובעת הסדרים הן לעניין זכאות העובד לתשלום דמי בידוד בתקופת הבידוד והן לעניין זכאות המעסיק לשיפוי מהמדינה בגין תשלום דמי בידוד לעובדו, והיא עברה שינוי משמעותי במהלך הדיון בוועדה. הצעת החוק אינה דומה להסדר שנחתם: תעשיינים, ממשלה, הסתדרות.

מבחינת זכאות העובד, הצעת החוק המקורית הציעה כי עובד השוהה בבידוד לא יהיה זכאי לתשלום בגין שני ימי בידוד, ויפחיתו לו ימי מחלה בעד כל הימים שבהם שהה בבידוד, ואם אין לו ימי מחלה, יורידו לו יום אחד על חשבונו ועל שאר הימים הוא יקבל תשלום של 70% בלבד משכר עבודתו. ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת והחברים המציעים סירבו לקבל את ההסדר שהוצע על ידי הממשלה, עקב הפגיעה בשכר העובדים ובימי המחלה הצבורים שלהם, וקבעו, כפי שאפרט מייד, שהעובד יהיה זכאי לתשלום בגין 100% בעד כל תקופת הבידוד למעט יום אחד, וכי בעד כל תקופת הבידוד ייגרעו מהעובד לכל יותר ארבעה ימי מחלה, ואם אין לו ימי מחלה צבורים, הוא יקבל את אותן זכויות, וימי המחלה שיש להפחית יופחתו מימי המחלה העתידיים שיצבור: יורידו לו את המכסה, הוא יהיה חייב ארבעה ימים, ואם הוא יפרוש יתחשבנו. אפשר להתחשבן על ימי חופשה, לא קרה כלום. ואם אין לו גם ימי חופשה וגם ימי מחלה, אז אותו מעסיק יספוג ארבעה ימי מחלה. הוא לא ייפול, כי זה לא במאות אלפים. 1,000 2,000,

לא יקרה לאף אחד כלום. בעניין שיפוי המעסיק הוצע בהצעת החוק המקורית כי כלל המעסיקים הפרטיים יקבלו שיפוי זהה של 50% מתשלום דמי הבידוד ששילמו לעובד. הוועדה עמדה על הצורך לסייע לעסקים קטנים שסופגים פגיעה קשה בתקופת משבר הקורונה, וקבעה כי מי שמעסיקים עד 20 עובדים, כולל, יקבלו שיפוי מוגדל, של 75% מהתשלום ששילמו לעובד. אני מדבר על עלות, אני לא מדבר על המשכורת של העובד. עלות מעסיק, יש שם הפרשות סוציאליות. הוא ישופה ב-75% מעלות מעסיק. בנוסף, הוועדה אפשרה לחברות ממשלתיות ולחברות בנות ממשלתיות לקבל את השיפוי והגדילה את השיפוי לכלל המעסיקים ל-100% בגין יום אחד. מאחר שהעובד היה צריך לשלם יומיים והיה הסדר מול המעסיקים, המדינה לקחה על עצמה את תשלום היום השני. ואם היא לקחה על עצמה את היום השני, מי שמחשב על שמונה ימים,

זה בערך 60/40. זה לא 50/40, זה 60/40. זה בערך יוצא 60/40. כעת אפרט את עיקרי ההסדר שהוועדה קבעה ואשר מונח בפניכם לאישור: עובד ששהה בבידוד עקב חובת בידוד שלו או של ילדו יקבל ממעסיקו תשלום מלא עבור ימי העבודה שבהם שהה בבידוד, אך רק בעד ימי העבודה ולא יותר מחמישה, יוליה, זה שלך, או שישה ימי עבודה בשבוע, כי מי שעובד חמישה ימים יתייחסו ליומיים כאל ימי מנוחה, ומי שעובד שישה ימים בשבוע יהיה לו יום מנוחה אחד. תשלום כאמור יהיה לכל ימי העבודה שבהם שהה העובד בבידוד, למעט יום עבודה אחד בכל תקופת בידוד, שבעדו לא ישולם שכר אלא אם כן העובד בחר לקבל בגינו תשלום על חשבון יום חופשה. אם חל על העובד הסדר מיטיב, לצורך העניין, להרבה גופים במשק יש הסדרים מיטיבים על ימי מחלה, במגזר הציבורי הממשלתי. אם חל הסדר מיטיב העובד לא ישלם בכלל והמעסיק יישא ביום של התשלום הזה, במגזר הפרטי נתנו למעסיק את האפשרות, אם יש לו הסדר מיטיב, לעמוד מול העובדים ולהגיד: אני לא מוכן לשלם את ההסדר המיטיב. יחד עם זה, בתקופה האחרונה, בגלל שאנחנו בתקופת קורונה, נחתמו כל מיני הסכמים בין מעסיקים במגזר הפרטי לעובדים שלהם בהתייחסות לקורונה. בהסדר שמתייחס לקורונה, ספציפי לקורונה, אין למעסיק say, ההסדר המיטיב שמתייחס לקורונה יחול על המעסיק. "יהיה זכאי" קראנו, דיברנו על זה. הסדר מיוחד לגבי דמי בידוד או מכוח דין, כמובן שאם העובד מבצע עבודה מביתו בעודו בבידוד הוא יהיה זכאי לשכר ולא לדמי בידוד. מישהו הולך לבידוד, והמעסיק אומר: תעשה עבודה מהבית, הוא יקבל שכר. יקבל שכר. אתה רואה, עודד, למה היה צריך להעביר את זה אליי? אתה מבין את זה.

עד שאתה תסיים להציג את החוק הרבה אנשים יסיימו את הבידוד. דרך אגב, עודד, אתה יודע איך עבדנו על זה, על כל סעיף? שמע, עשינו פה הסכם עבודה, ירדנו לפרטי פרטים, לפרטי פרטים של החוק, כי אתה נוגע בעבודה של אנשים. חיים, עודד חתום על החוק. אתה מעביר לו עכשיו חוק. אחרי שסיימת את ההקדמה, עוד לא סיימתי. את ההקדמה. את ההקדמה. עכשיו תתחיל להסביר על החוק. תתחיל לדבר על החוק. עוד קובע ההסדר שבכל תקופת הבידוד ייגרעו לעובד לא יותר מארבעה ימי מחלה, על זה דיברנו, והמעביד יחייב את תקופת המחלה העתידית שלו. נקבע הסדר לגבי הימים האלה. בתקופת הבידוד העובד יהיה מוגן מפני פיטורים, עובד שנמצא בבידוד לא יכול להיות מפוטר. גם אם הוא בבידוד בגין הילדים שלו וגם הוא בבידוד אחרי בידוד הוא לא יכול להיות מפוטר. בבידוד גם ימשיכו לשלם הפרשות.

כמו שביקשת, יהיו הפרשות, שלא יחשבו שאת כל זה הבאת, יהיו הפרשות לקופות הגמל בגין ימי הבידוד.

לא תהיה זכאות לדמי בידוד לגבי מי שחייב בידוד בגלל שובו מחו"ל, אך אם העובד מחויב בבידוד עקב נסיעה לחו"ל מטעם המעסיק, אם המעסיק שלח אותו לעבוד בחו"ל, הוא יהיה זכאי לתשלום דמי הבידוד בעד כל ימי העבודה שבהם שהה בבידוד ללא כל חריג. הוראה מיוחדת נקבעה לגבי עובדים זרים שיצאו מישראל לפני תחילת החוק וסברו שבשובם יחול עליהם הסדר תעודת מחלה גורפת.

הצעת החוק מזכה מעסיקים בשיפוי מדינה בשיעור של 100% התשלום ששילמו לעובד בעד יום בידוד אחד. לגבי שאר ימי הבידוד הם יקבלו שיפוי של 50%, אך אם הם מעסיקים פחות מ-20, ב-75% המדינה תשפה.

מעסיק ציבורי מהסוגים שנמנו בהצעת החוק, למעט חברה ממשלתית, וכן מעסיק שמעסיק מסתנן, לא יהיה זכאי לשיפוי על דמי הבידוד שהוא מחויב לשלם. חישוב השיפוי ייעשה לפי העלות שבה נשא המעסיק אך לפי דמי הבידוד המחושבים בדומה לדמי מחלה ולא לפי הסדרי דמי מחלה מיטיבים. לא ישולם שיפוי בעד תשלום ליום אחד, אפילו לגבי עובד שחזר מחו"ל בשליחות המעסיק. מוצע לקבוע את ההסדר האמור כהוראת שעה מיום 29 באוקטובר ועד 31 במרץ 2021. אנחנו בדרך כלל לא מחוקקים חוקים רטרואקטיבית, אבל פה, במקרה הזה, מאחר שבג"ץ סיים ב-28, מה-29 בחודש החוק הזה ייכנס לתוקף. כן מוצע לקבוע כי מעסיקים ששילמו לעובדיהם דמי מחלה בשל בידוד במהלך חודש אוקטובר, מעסיקים ששילמו בחודש אוקטובר ישופו בגין חודש אוקטובר, יהיו זכאים לשיפוי מהמדינה לפי הוראות ההסדר המוצע. המעסיקים יוכלו להגיש את הבקשות למוסד לביטוח לאומי החל מ-1 בפברואר 2021. אני רוצה שתבינו שפה נכנסנו גם למערכת של הביטוח הלאומי, שתשפר בעתיד את כל התגובות של הביטוח הלאומי,

בנתונים שהם יקבלו.

פברואר 2021, אבל ברור לנו שזה יהיה הרבה הרבה לפני. מדובר בהצעת חוק חשובה, שעורכת איזון עדין בין האינטרסים והזכויות של העובדים, המעסיקים והמדינה, כל זאת על מנת לתת מענה לתקופות הבידוד הרבות של העובדים במשק ולמציאות המורכבת שנכפתה עלינו בשל משבר הקורונה. בעקבות החוק הזה מצאנו פתרון לביטוח הלאומי, משהו שהוא מנסה משנת 2009, וזה הסדר מקוון: הסדר אחר של הוראת קבע הנכלל בהצעת החוק מבקש לחייב מעסיקים בדיווח חודשי פרטני מקוון למוסד לביטוח לאומי, לגבי כל עובד וכל מי שמשלמים לו פנסיה מוקדמת. מלבד פרטי השכר של העובד, יש להעביר בין השאר נתונים לגבי הענף שאליו מסווג העובד, היקף משרתו. כמו כן, ההסדר המוצע מבקש לחייב מעסיקים בדיווח לפי דרישה של המוסד לביטוח לאומי, בעבר זה היה פעמיים בשנה. יש להם כבר את המערכות, לכן אמרנו: כל חודש. נתנו להם לעשות את זה עד אפריל. גופים קטנים, עד אוקטובר בשנה הבאה ימחשבו את העסקים שלהם. כגופים קטנים קבענו 180 עובדים. גופים עם עד 180 עובדים יש להם זמן, שנה מהיום, לעשות שהמערכת תהיה ממוחשבת. עובד שיוצא לפנסיה מוקדמת או משהו ובא לביטוח לאומי ומבקש תנאים, אומרים לו: לך,

הכול יהיה בשליפה,

לא יחייבו עובדים בעבור העבר, תהיה פה אפשרות למיצוי זכויות. זה היה שילוב, ואללה, מעניין ולעניין.

לגמלה של עובד מסוים ולעניין דמי ביטוח. כדי להקל על מעסיקים קטנים, שייתכן שיש אצלם קשיים תפעוליים בביצוע דיווח מקוון, החליטה הוועדה לדחות בחצי שנה את החלת חובת הדיווח. תיקון זה יאפשר למוסד לביטוח לאומי טיפול יעיל יותר במשימותיו וקבלת תמונה עדכנית של התעסוקה במשק. ניצלנו את ההזדמנות הזאת בתקופת הקורונה, שראינו שיש קשיים, גם אבטלה וגם משפחות בסיכון, והגדלנו כל אחת מהקרנות, זאת שמתעסקת באבטלה וזאת שמתעסקת בילדים בסיכון, ב-5 מיליון שקל כל קרן, עד 2020, עד סוף השנה הזאת: תיקון נוסף לחוק הביטוח הלאומי שהוועדה הסכימה להכניס להצעת החוק מגדיל בהוראת שעה, עד סוף השנה הנוכחית, בכ-10 מיליון שקל בסך הכול, לשתי הוועדות, את הסכומים בקרנות שמפעיל המוסד לביטוח לאומי בתחום האבטלה ובתחום ילדים בסיכון, שמממנות פעילויות חשובות בתחומים האלה. כספי התוספת לפעילות הקרנות ישולמו על ידי אוצר המדינה. להצעת החוק הוגשו הסתייגויות, שאני חושב שבינתיים הוסרו, ויכול להיות שיש הסתייגויות לדיבור. אז אני אבקש מהכנסת לדחות את ההסתייגויות, אם ישנן, ולאשר את הצעת החוק בקריאה השנייה והשלישית בנוסח שאישרה הוועדה. מאחר שאני מאמין באמונה שלמה שהצעת החוק הזאת תעבור, כי אין בחדר הזה או באולם הזה אף אחד שאין לו אינטרס לעזור לעובדים, למעסיקים ולמדינה, אז אני אקדים את המאוחר, ואני כבר אתן את הברכות כאילו החוק עבר, כדי שאני לא אצטרך לעלות לפה עוד פעם. אז ברצוני בראש ובראשונה להודות לנעה בן שבת, היועצת המשפטית של הוועדה, שטרטרתי אותה, לענת כהן, מנהלת הוועדה, לאסף וסרצוג וליצחק דניאל מהאוצר, ולאתי גבאי, סגנית הממונה על השכר, שסבלו ממני כל כך, אם בהערות ואם בחוסר סבלנות ואם בתגובות שלי, כי אני חושב שבנושאים האלה אני בקי לא פחות מהם, אז הם היו צריכים להבין שאני לא מורה פה, לא מסביר פה, ואללה, הם הצטרכו להתיישר וגם לא להתחכם,

היינו שם, למנכ"ל הביטוח הלאומי מאיר שפיגלר, שאמור ליישם את החוק הזה. הם היו מעורבים עד לשד עצמותיהם, גם אסף וגם איציק וגם אתי, בניסוחים ובגיבושי המהות, לחברי הצוות שלי, מיכאל, מרינה, רון ויוסי. תודה מיוחדת לשר האוצר, שלא בא לדיונים אבל היינו בקשר,

וליווה ונתן גיבוי לחוק ולגיבושו. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה ליושב-ראש ועדת העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים חבר הכנסת חיים כץ על הסקירה המקיפה. אם כן, אנחנו נעבור להסתייגויות. חברת הכנסת הילה שי וזאן,

אז אנחנו לא מעלים את ההסתייגות וגם לא מצביעים עליה. וישנן גם הסתייגויות של חברי הכנסת אביגדור ליברמן,

חבר הכנסת עודד פורר, יעלה ויבוא אדוני, בבקשה.

20. צריך להשיב ל-20 דקות של יושב-ראש הוועדה.

היו פה חברי כנסת שחשבו שכבר מצאו עוד חיסון. עד שסיימת להציג חשבו שמצאו כבר עוד חיסון ואז התייתר החוק. אבל אני שמח שבכל זאת, אני חייב לומר משהו, כמי שחתום על הצעת החוק הטרומית אבל התנגד להצעת החוק הממשלתית שהגיעה, ודרש שזה יגיע לוועדה שלך. היום אתה לא מצטער. לא הצטערתי גם כשדרשתי, כי ידעתי לאן אני הולך כשאני מעביר את זה לוועדה שלך. אני אפתח במשפט אחד, שאומר: האויב של הטוב הוא העוד-יותר טוב. אני הייתי רוצה לראות חקיקה אחרת, יותר טובה, אבל עדיין החקיקה הזו היא לאין-ערוך טובה יותר מהמצב הקיים, ולא מעט בזכות העבודה שלך אל מול הממשלה, לפעמים למורת רוחה של הממשלה, בהתעקשות על הדברים האלה.

כן חשוב לי שכולנו נזכור כמה דברים כשמדברים על כל מיני מונחים. כשאנחנו אומרים ימי מחלה, אני לא מדבר על השוק הציבורי, בשוק הציבורי כולנו משלמים את זה, אני מדבר בסוף על השוק הפרטי: כשהמעסיק צריך לתת ימי מחלה זה אומר שהמעסיק מכניס את היד לכיס ומשלם את זה. כשאנחנו שולחים עובד ל-14 ימי בידוד ומטילים את ימי המחלה האלה על המעסיק, הוא משלם את זה. ואם לא הוא משלם את זה, ואומרים: העובד ישלם את זה, אז העובד משלם את זה. בכל מקרה, המדינה לא צד לעניין. את הדבר הזה צריך לתקן. וצריך לתקן את זה פעמיים,

גם במספר ימי הבידוד. בוא תסתכל מה קורה בעולם:

אוסטריה,

בכל אחת מהמדינות האלה עשרה ימי בידוד,

שבעה ימי בידוד. אוטומטית כל המערכת משתנה כשאנחנו מדברים כבר על מספר הרבה יותר הגיוני מאשר אותם 14. ותאמין לי, ההחלטות האלה בצרפת על שבעה ימי בידוד, או באוסטריה על עשרה ימים, לא נלקחו בלי מחשבה. אני בהחלט חושב שיש מקום לצמצם, לא ל-12 ואפילו לא לעשרה, אלא לשבעה ימי בידוד, כשאנחנו מבינים בדיוק את המצב. ובטח במדינה כמו ישראל, שיש לה אפשרויות בדיקה כל כך נרחבות, בדיקות על בדיקות על בדיקות, אין שום סיבה לא לצמצם לשבעה ימי בידוד.

הלוואי, רק שהבעיה, אני לא יושב בממשלה. שר הפנים בממשלה, ובינתיים אני גיליתי שכשיש משהו שהוא באמת רוצה ובאמת חשוב לו,

כנראה שזה, קצת פחות. לגבי המימון, באוסטרליה ישנה קרן למימון דמי מחלה שהמדינה שמה למי שלא זכאי לדמי מחלה. הגשתי הצעת חוק, בגרמניה, באוסטריה ובשווייץ המעסיקים מקבלים פיצוי מלא מהממשלה. באיסלנד הממשלה מממנת את הכול, ולא יורדים ימי מחלה לעובד, גם העובד לא נפגע ולא לוקחים לו את ימי המחלה. בפינלנד, בריטניה וארצות הברית גם כן הממשלה מממנת. בארצות הברית, ששם אין בכלל את המושג הזה, דווקא בקורונה הם אמרו: יהיה מימון פדרלי על ימי הבידוד האלה לכל גוף מתחת ל-500 עובדים. ולמה אני מספר את כל זה? כי במדינת ישראל הממשלה במשך שבעה חודשים הפקירה את העובדים ואת המעסיקים לגורלם. מי שנשא ברוב העלויות כאן זה ציבור המעסיקים, וגם עכשיו, כשכבר באה המדינה לתקן, היא מתקנת כמעט, ולא עושה את ה-100%. אז אני מברך את חיים על ההישג. בוודאי שמבחינתנו חשוב שהצעת החוק הזו תעבור, היא הרבה יותר טובה מהמצב הקיים, אבל להגיד לכם שהיא המצב הראוי?

זה לא המצב הראוי. המצב הראוי הוא שמדינת ישראל תישא בימי הבידוד, ולכן היא גם תקטין אותם. ואני בטוח שאם העלות הייתה נופלת על מדינת ישראל, פתאום היינו מגלים שמבחינה בריאותית אפשר רק שבעה ימי בידוד.

תודה לחבר הכנסת עודד פורר. חבר הכנסת יבגני סובה, יעלה ויבוא. אדוני היושב-ראש,

כץ, אנחנו תומכים בחוק הזה. אני חושב שזו דוגמה טובה. כשיש משבר צריך לעבוד ביחד, והינה, האופוזיציה תומכת בחוקים של הקואליציה. לצערי זה לא עובד הפוך: אנחנו מציעים הרבה הצעות והקואליציה מתעלמת ולא עושה את זה. אז צר לי. אבל אין ספק שאנחנו נתמוך בדבר הזה, ולמרות כל הביקורת ולמרות כל מה שהיה, כל אחד תרם את חלקו פה, ואנחנו בוודאי תומכים. אבל מה שאני רוצה להגיד, ואני לא בא אליך חלילה בטענה, אני מדבר לקואליציה,

שר שמייצג את הממשלה: כל בוקר אנחנו שומעים על סקרים, על מדדים, כל בוקר אומרים לנו שמדד אמון הציבור יורד, הציבור לא מאמין בממשלה. אנחנו יודעים למה הציבור לא מאמין בממשלה, יש סיבות למה הציבור לא מאמין בממשלה.

אין שקיפות. למה הממשלה מסתירה את כל הפרוטוקולים של הישיבות שהיו, כמעט עד סוף מרץ?

לא מפחדים לספר לציבור את האמת,

תספרו. נקים ועדת חקירה, נקווה גם ללמוד את הלקחים, וכל העם בעצם ידע איזה טעויות נעשו, איזה ליקויים תוקנו, ונדע איך אנחנו מתקדמים. ברגע שאין שקיפות, יושב אזרח פשוט, אני לא יודע אם הוא מסתכל בערוץ 99 או לא, והוא פשוט לא מאמין, כי אין שקיפות. הדבר השני זה יושר. אנחנו הרבה פעמים רואים שאין מידע אמין גם בכלי התקשורת, וכל הזמן רק זורקים רפש אחד על השני: הוועדה הזו ככה, יושבת-ראש הוועדה ככה, אלה עושים ככה, אלה מתכוננים לבחירות. אווירה של חוסר אמינות מוחלט, חוסר אמינות מוחלטת, יותר נכון להגיד, אנחנו, אדוני היושב-ראש, בעידן של תיקוני שפה, אז כל פעם אתה חושב אם עשית טעות כדי לתקן את עצמך, ותכף גם נגיע לנקודה הזו. והדבר השלישי זה היגיון. שמונה חודשים אנחנו עדים למשבר הקורונה ואין היגיון. לא מוצאים את ההיגיון ברוב ההחלטות של הממשלה. וכשאין לך לא שקיפות, לא יושר ולא היגיון, אז למה הממשלה מתפלאה שמדד אמון הציבור בממשלה הוא בין הנמוכים ביותר בעולם? אומרים שבאירופה יש גל שני.

אדוני היושב-ראש, מהו אחוז האמון כלפי קנצלרית גרמניה אנגלה מרקל? זה מגיע לרמה של 85%. הציבור סופג את התוצאות של המשבר.

הפגנות שם, הפגנות נגד הממשלה והפגנות נגד הקנצלרית. אבל קנצלרית גרמניה אנגלה מרקל פעם בשבוע או פעם בכמה ימים יוצאת לציבור הגרמני, 80 ומשהו מיליון איש, ובצורה שקטה ומובנת לכל אחד מסבירה מה הממשלה עושה, מה הממשלה מתכוונת לעשות, ולא מנסה לשייך לעצמה את מה שלא מגיע לה ולהפיל את האשמה על מי שתחתיה.

העם הגרמני, החברה הגרמנית, הציבור בגרמניה מאמין, מאמין לממשלה. מדד אמון הציבור כלפי ממשלת גרמניה הוא ברמה של 80% 85%, כי אף אחד לא עובד על הציבור בגרמניה, למרות הקשיים. אותו הדבר גם לגבי השקיפות. איזה מין דבר זה לחסום ל-30 שנה פרוטוקולים של הממשלה? מה, אנחנו פה במלחמת יום הכיפורים? מה, אנחנו לא יכולים לדעת מה היה, בשביל לתקן? ואם חס וחלילה עוד חמש שנים יהיה לנו משבר דומה? אגב, לא סיימנו את המשבר הזה. אז אני מאוד מקווה שבית המשפט לא יתיר לחסום ל-30 שנה את הפרוטוקולים של הממשלה, כי לא מדובר פה על ביטחון המדינה, לא מדובר פה על משהו שהציבור לא זכאי לדעת. אני מאוד מקווה, אם הממשלה לא פועלת, אז כנראה נצטרך פה לקוות להתערבותו של בית המשפט. ודבר אחרון, אדוני היושב-ראש, אני רוצה לצטט את צ'רצ'יל, אדוני ראש הממשלה אוהב לצטט את צ'רצ'יל. הוא כל הזמן קורא את ספר צ'רצ'יל פה, כשאנחנו דנים בבית הזה. אז צ'רצ'יל אמר הרבה משפטים, הרבה ביטויים, גם מוצלחים, גם פחות מוצלחים, אבל הוא אמר פעם שפוליטיקאי צריך לדעת מה יקרה מחר, מוחרתיים ובעוד שבוע, ואחר כך להסביר מדוע זה לא קרה. אז אני חושב שאצלנו זה עובד הפוך, במדינה שלנו. אני לא מסכים שפוליטיקאי צריך לדעת להסביר מה יקרה בעוד שבוע ואחר כך להסביר מדוע זה לא קרה. אני חושב שפוליטיקאי צריך להגיד את האמת. הוא צריך לשתף את הציבור בהחלטות שהוא מקבל, בטח כשמדובר בממשלה. ואם הפוליטיקאי או הממשלה כולה ישתפו את הציבור, יסבירו את ההיגיון של ההחלטות שמתקבלות מדי יום, אפילו מדי שעה, והציבור יבין, אז גם המדד של האמון יעלה, וגם השקיפות תהיה, וגם אנחנו סוף-סוף נוכל להגיד שהפוליטיקאים ישרים כלפי הציבור. אחרת הציבור פשוט לא יאמין לנו.

תודה רבה לחבר הכנסת יבגני סובה. חבר הכנסת אלי אבידר, אינו נוכח. חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, בבקשה, גברתי. 20 דקות לרשותך. היית אומר, אדוני היושב-ראש: בלי הגבלת זמן. לא, לא. אני בטוח שחבר הכנסת מיקי לוי ידע לנצל את 20 הדקות.

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני עכשיו עומדת פה על הדוכן ומרגישה ממש לא בנוח. קרה לי היום משהו מוזר, שכחתי את המשקפיים בבית. שמתי משקפי שמש ולא שמתי בנרתיק משקפיים. אני גם לא רואה טוב עכשיו, ואני מצטערת אם לא אמרתי למישהו שלום, ואני גם לא כל כך שומעת,

לגבי ימי העבודה, חבר הכנסת חיים כץ, אנחנו הנשים עובדות שבעה ימים בשבוע. אצלי שישי-שבת זו משרה שנייה, כי אף אחד חוץ ממני לא יבשל ולא יכבס ולא יסדר ולא ינקה, ולא ולא ולא. אז לפעמים בסוף היום בשבת אני מרגישה,

שזהו, סיימתי את המשמרת,

ברוך השם, יום ראשון, הילדים ילכו למסגרות ואני יוצאת לחופשי. אז זה לגבי נושא שעות עבודה ומנוחה. יש הבדל מהותי בין נשים וגברים וכל נשות הכנסת יבינו אותי ויסכימו. אני חייבת לברך אותך, כי נכון, החוק הזה מלכתחילה היה הרבה יותר רע. בואו נגיד ככה, הוא היה הרבה פחות צודק. הצלחת לחולל שם שינוי. הצלחת לכופף את משרד האוצר, ממש ככה, כי אתה כן יכול. בגלל זה כן רצינו שזה יהיה אצלך בוועדה, כי אנחנו מכירים את היכולות המקצועיות שלך. תודה רבה שלקחת בחשבון את ההערות שלנו, בדרך כלל יושבי-ראש הוועדות חושבים שהם יודעים הכול.

אין דבר כזה לדעת הכול, וזה מאוד מכבד ומכובד שאתה, גם בגילך, יכול לקחת ומוכן לקחת משהו שאתה לא חשבת ולא הכרת. עדיין, אני חושבת, אלו היו מחמאות. זהו, סיימתי עם המחמאות. את יכולה לרדת, עכשיו את יכולה לרדת. אם גמרת עם המחמאות את יכולה לרדת. זה היה החלק הטוב. ממה להתחיל, מהטוב או מהרע? אז אנחנו התחלנו, זה היה קצר. אולי כדאי שתשכחי את המשקפיים כל יום. אני לא רואה. עכשיו ברצינות, אתה, במסגרת התפקיד שלך והיכולות שלך, עשית מה שיכולת. מה שאנחנו חשבנו לנכון, ואני חושבת שאם היית יכול גם לזה היית מגיע, זה קודם כול קיצור ימי הבידוד. היינו ב-14, עכשיו אנחנו ב-12. לפי משרד הבריאות, זה לא אני אומרת, זה משרד הבריאות אומר, אין שום סיבה לא לקצר את זה לעשרה. במדינות מתקדמות כמו צרפת יש שבעה ימי בידוד.

אני לא מתיימרת להיות כמו צרפת, אבל לפחות כמו מדינות אחרות נורמליות. כי ימי בידוד זה הרבה מאוד כסף, זה הרבה מאוד נזק חברתי, משפחתי.

זה לא פשוט. זה משהו שגורם עוול לאנשים. אז דרשנו וביקשנו לקצר את ימי הבידוד מ-14 לעשרה, עכשיו זה 12, עד עשרה או עד שבעה. גם ביקשנו ודרשנו לבטל את איכון השב"כ. אני לא מצליחה להבין, אבל זה באמת ברצינות: אני לא מצליחה להבין. אולי חבר כנסת חילי טרופר,

תסביר לי לעזאזל למה אנחנו צריכים איכון שב"כ? זה דריסה, זה פגיעה בפרטיות, זה כלי קיצוני. מבקר המדינה אומר שלא צריך כי זה לא יעיל ויש הרבה טעויות, וזה גורם נזק בלתי הפיך לאנשים, אני לא רוצה לדעת ששב"כ עוקב אחריי. זה לא מתאים לחברה שלנו, ובמיוחד שאנחנו כבר במספרים של חקירות אפידמיולוגיות ואפשר לבצע, ויש יחידה מיוחדת, בשביל מה? אז דרשנו וביקשנו לבטל את איכון השב"כ, לא קיבלנו מענה. ודבר נוסף שדרשנו וגם לא קיבלנו, אנחנו חשבנו שעל ימי בידוד מי שצריך לשאת בנטל ובתשלום זה המדינה, לא העובד, לא המעסיק, לא בפורמולה כזו או אחרת, לא באחוז מסוים. מי ששולח אנשים לבידוד ומחליט שהם צריכים להיות בבידוד זה הממשלה, זה משרד הבריאות. אז מישהו צריך לשלם על זה. אי-אפשר ביד אחת לשלוח אנשים לבידוד ובצד שני לדרוש מהם שאפילו בגרוש ישלמו על זה. זה תמיד בא ביחד, אחריות באה עם כל ההשלכות שלה. גם פה לא קיבלנו מענה. אממה, אם היו מקצרים את ימי הבידוד והיו מבטלים את איכון השב"כ, אז סביר להניח שהיינו מגיעים להקטנת המספרים של ימי הבידוד, ואז למדינה היה הרבה יותר קל לממן את זה. אבל התעקשו, לא הסכימו. בסוף אני חושבת שזה יקרה. גם קיצור ימי הבידוד יקרה, כי אזרחים צריכים להיות מסוגלים לשאת בנטל. מה שבן אדם לא מסוגל לבצע הוא לא יעשה. זה מה שאנחנו ראינו עם החנויות. אמרתם: חנויות רחוב, כן, מרכזי ביג, לא. מה קרה? פתחו גם את מרכזי ביג אבל בלי אכיפה ובצורה פיראטית. כולם יודעים את זה וכולנו היינו שם, אבל בממשלה עשו רושם שכאילו הם לא רואים, לא שומעים, כמוני עכשיו, בלי משקפיים ועם פגיעה בשמיעה.

המסקנה היא מאוד פשוטה: ההנחיות צריכות להיות פשוטות, ברורות ובנות ביצוע. כל מה שאזרח לא מסוגל לבצע ואתם לא מסוגלים להסביר, זה לא יקרה. זה פשוט ככה. זה יפתח שוק פיראטי. מה, בזמן הסגר מדינת ישראל לא הסתפרה חודש וחצי? כן הסתפרה, אבל בתוך הבית, בצורת פיראטית, בכסף מזומן. מה, אנשים לא קנו דברים? אתם יודעים שפתחו מחסנים פיראטיים בתוך הדירות בזמן הסגר? כי אנשים היו צריכים לקנות בגדים. אז מישהו אחר נתן. ברגע שיש ביקוש יש היצע, ככה זה עובד. זה לתשומת ליבם של הממשלה ומקבלי ההחלטות. הנחיות פשוטות, הגיוניות ובנות ביצוע, אם זה לא קורה, אף אחד לא יעמוד בזה, אנשים תמיד ימצאו פרצות. זה כמו שעכשיו קורה עם מאמני כושר.

אדוני היושב-ראש, מותר לך להתקהל בחוץ עשרה אנשים ומותר לך לאמן את עשרת האנשים האלו אם אתה מאמן כושר. מה אסור לך?

אמרתי: קורונה עובדת עם כרטיס האשראי. חינם תאמן, בכסף, לא. אותו דבר פה על ימי בידוד.

קיצור ימי הבידוד, ביטול איכון שב"כ והמדינה חייבת לשאת בנטל מאל"ף ועד תי"ו, כי זה כמו מילואים. שלחתם אנשים לבידוד, אנא מכם, תממנו את זה ואל תחפשו דרכים עקיפות. תודה רבה ליושב-ראש הוועדה חיים כץ,

על העבודה הנאמנה ועל זה שאתה קשוב לחברי הכנסת וגם להערות שלנו, בהצלחה, תודה. תודה רבה לחברת הכנסת יוליה מלינובסקי. חבר הכנסת חמד עמאר, אינו נוכח. חבר הכנסת אלכס קושניר, בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אדוני השר, חילי, אני רוצה לנצל את נוכחותך פה, ואני רוצה לנצל את השיוך המפלגתי שלך. אני אספר לך סיפור.

אנחנו הרבה פעמים דנים פה בדברים ברומו של עולם, ולפני שאני אתחיל לספר את המקרה אני רוצה לברך את החוק הזה ואת חבר הכנסת חיים כץ על העבודה. פנה אליי בחור בשם אילן מיצביץ', בן 38. כשהוא היה בשירות סדיר הוא נפצע בברך, נפצע קשה. הוא היה מכונאי בחיל האוויר ונפל לו מנוע על הרגל, ריסק לו את הרגל. צה"ל הכיר בו כנכה, נכה לצמיתות. כעבור כמה שנים, ב-2017, המצב החמיר והוא קיבל נכות נוספת, זה הגיע ל-31%. אחר כך, ב-2018 המצב שלו שוב החמיר.

המצב הגיע לכך שהברך שלו מקופלת ב-45 מעלות ולא זזה לא לפה ולא לפה. ואז צה"ל הכיר בו ונתן לו נכות של 51%. אבל המצב המשיך והחמיר. הוא היה כל הזמן בקשר עם אגף השיקום במשרד הביטחון, ואז המליצו לו לקטוע את הרגל. הוא התייעץ עם כולם, כולל עם הגורמים המוסמכים במשרד הביטחון,

עשו לו קטיעת רגל מעל הברך. זה היה בינואר 2018. כעבור חצי שנה פתאום הוא מגלה במכתב ממשרד הביטחון שהנכות שלו ירדה מ-51% ל-17%. עכשיו, מדובר בבן אדם בודד, גר לבד, חי על קצבה שקיבל בגלל שהייתה לו נכות 51%. עכשיו הוא נשאר בלי כלום, אין לו מה לאכול. הוא פנה אליי. פניתי לשר הביטחון, ובגלל זה אני גם מנצל את הקשרים שלך במפלגה הזו, כדי שאולי אתה תוכל לסייע לי. ב-28 באוקטובר פניתי בפעם הראשונה ללשכת שר הביטחון, כתבתי לו מכתב, לא קיבלתי תשובה.

שבועיים אחר כך, ב-11 בנובמבר, שלחתי עוד מכתב ולא קיבלתי תשובה. חמישה ימים לאחר מכן התקשרנו, ניסינו לדבר עם הלשכה. בסופו של דבר, ב-17 בחודש שלחו לנו מכתב. התשובה אומרת שהאיש יכול לפנות לוועדת הערעור העליונה. הבן אדם מאוגוסט לא מקבל שקל, לא אוכל כלום, אנחנו עוזרים בתרומות איכשהו להחזיק אותו מעל המים. הניתוק הזה וחוסר ההתחשבות הוא פשוט משווע.

אני פונה אליך, אדוני השר: קח את זה, דבר עם שר הביטחון, אעביר לך את כל הפרטים, את כל מה שאתה צריך, תנסו לטפל בסוגיה הזאת. לא יכול להיות שבן אדם שהיו לו 51% נכות, קוטעים לו את הרגל, בתיאום עם כל הגורמים, וחצי שנה אחרי הניתוח פתאום הוא מגלה שזה ירד ל-17%. עזוב שזה מביא אותו לפת לחם, זה פשוט חוסר היגיון וחוסר כבוד. ואם נשארה לנו טיפת חמלה וטיפת קשר למציאות וקשר לשטח, אני חושב שאפשר לפתור את זה פשוט בהחלטה. אז אני מאוד מקווה שניצלתי את הדקות האלה שהיו לי כדי לסייע למישהו, ואני סומך עליך,

שתוכל לסייע לי לסייע לו.

תודה רבה לחבר הכנסת אלכס קושניר. אני עובר לבקשות רשות דיבור. חבר הכנסת עידן רול, בבקשה, אדוני. הסתייגויות. חמש דקות לרשותך, אדוני, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. כנסת נכבדה, אין ספק שמתווה ימי הבידוד עבר שינוי מאוד מהותי. אני באמת רוצה גם לברך את יושב-ראש הוועדה, את חבר הכנסת חיים כץ, נכנס מתווה אחד, יצא מתווה אחר. כפי שאמרו פה לפניי: זה לא הפתרון השלם, זה לא הפתרון המושלם, אבל אין מה לומר מבחינת העובדה שהשינוי התהומי בוצע. מה שצריך יותר להדליק נורה אדומה, קודם כול צריך להגיד את הדברים שאולי הם מובנים מאליהם אבל כנראה לא לממשלה, כי המתווה הזה התחיל אחרי שמונה חודשים שבהם העסקים הקטנים מימנו את המס המטורף הזה שנקרא ימי בידוד. כשאתם מדברים על ימי בידוד, אתם צריכים להבין את המקרים, את התרחישים שקורים בעסק, ומה העסקים האלה שילמו עד עכשיו. במשך חודשים, אם עובד נסע לחו"ל, לנופש, מרצונו, וחזר והיה חייב בימי בידוד, המעסיק היה צריך לשלם. זאת המציאות של העסקים הקטנים שהייתה עכשיו שמונה חודשים. מישהו נסע לנופש, חזר, והמעסיק שלו משלם לו על 14 ימי בידוד,

אז עכשיו הגיעו ואמרו: אוקיי, צריך לתקן, כי קם קול צעקה. ועדיין דרשו את עיקר הנטל מבעלי העסקים. צריך לומר בצורה אבסולוטית: הפתרון הצודק והנכון הוא שהמדינה תשלם את כל ימי הבידוד במלואם. הממשלה היא זאת שהחליטה לעשות איכוני שב"כ, שאנחנו יודעים שיש מאות אלפי מקרי בידוד, מקרי שווא. הרי אנחנו יודעים כבר חודשים שלקבל שחרור על בידוד שווא מהמענה של משרד הבריאות לוקח כמה ימים במקרה הטוב, כי אין מספיק חוקרים אפידמיולוגיים ואין מספיק מענה טלפוני, ובסוף זה מתנקז לבעלי העסקים, שהממשלה הזאת מתחילת המשבר מתייחסת אליהם כאל פרה חולבת. העסקים הקטנים, מבחינת הממשלה הם איזה ישות שאמורה לקחת חלק כלכלי במשבר הזה, לשאת בעול ההחלטות שלה ברמה הכלכלית. כמו שלא מצפים מבעלי העסקים בעוטף עזה לשלם את העלויות של כיפת ברזל ככה לא אמורים לצפות מבעלי העסקים הקטנים לשלם את העלויות של ימי הבידוד. אם עובד הלך לארוחה משפחתית אצל דודה שלו ונדרש להיכנס לבידוד, מה זה קשור לבעל העסק, למה המעביד שלו צריך לשלם את זה?

על אף העבודה המאוד-יפה שנעשתה בוועדה בהובלתו של חיים, עדיין נדרש המעסיק לשלם 25%. עכשיו, צריך להבין, כשעובד בעסק קטן נכנס לבידוד, זה לא כמו באיזה עסק שאתה אומר: אוקיי, יש מישהו שייכנס לתפקיד שלו. זה אומר שצריך לשלם לבן אדם נוסף להחליף אותו, וזה אומר שצריך לשלם גם חלק מהתשלום שלו. ואני מזכיר: הם כבר שילמו שמונה חודשים. מה שמתווה הבידוד וכל התהליך שהוא עבר אומר,

גם מעבר לזה שזה במידה רבה שופר, זה שהממשלה הזאת לא מבינה מה זה לנהל עסק במדינה הזאת, ועל אחת כמה וכמה בזמן המשבר. ויש לזה המון דוגמאות: עסקים שנפתחו ב-2019 והשקיעו כסף רב בפתיחת העסק,

לדוגמה מכוני כושר, ההשקעה בעסק נחשבת, בעיני משרד האוצר, להפסד.

כשהם באים להגיש בקשה לפיצויים במסגרת המענקים בקורונה, הם מסורבים, כי אומרים להם: ב-2019 יש לכם הפסדים.

מה שיש להם זה השקעה בעסק ישראלי שרוצה לספק מיסים ופרנסה וכסף לכלכלה הישראלית. דוגמה נוספת שאפשר למצוא בה אבסורד: עסק שנפתח ב-2020, במשבר הקורונה, זכאי לאפס שקלים פיצוי. כל החטא שלו היה שהוא נפתח בזמן תקופת הקורונה, שאולי הוא עשה את הטעות להיפתח בינואר ולא ידע שיתחיל פה משבר עולמי גדול. אבל אין לו איך להראות הפסד לעומת 2019, אז אותו עסק מסכן, וזה באמת להיות מסכן, יקבל אפס שקלים פיצוי מהמדינה. הדוגמאות לכך שהממשלה הזאת לא מבינה דבר וחצי דבר על מה זה לנהל עסק קטן במדינה הזאת הן רבות הן באמת רבות.

גם אם הוועדה תיקנה בצורה משמעותית את מתווה ימי הבידוד, הצרות של בעלי העסקים ממשיכות באותה עוצמה. חייבים להבין, אני אדבר לממשלה כמו שהיא מבינה: אתם לא עושים להם טובה, בסדר? אתם לא עוזרים להם לשרוד. אתם פשוט צריכים להבין שלא יהיה כסף לדברים אחרים שאתם אוהבים לבזבז עליהם כסף,

הכסף שלכם, כולל מה שמחזיק אתכם במשרות שלכם ובמשרדים שלכם, מגיע מעסקים קטנים, מגיע מהמיסים שהם משלמים, מגיע מהאחוזים, מכל מה שהם מגלגלים לתוך המשק. אם אתם לא תצילו את העסקים האלה במסגרת משבר הקורונה, לא יהיה מאיפה למשוך כסף, לא יהיה מאיפה למשוך מיסים, לא יהיה מאיפה להחזיק בריאות,

תשתיות. הגיע הזמן שלא תזדקקו ל-wake up call, קריאת ההשכמה של ועדת העבודה והרווחה על דברים כל כך בסיסיים פה, כמו לא לדרוש ימי בידוד מעסקים קטנים, ותתחילו לסייע להם לצלוח את המשבר הזה. תודה רבה.

חבר הכנסת יוראי להב הרצנו,

בבקשה. מה זה? יוראי להב הרצנו

זאת בנדנת המחאה.

מחאה קטנה שיש בארץ. מכיוון שהיא לצורך מחאה, אז אני מבקש רק להסיר אותה כשאתה, הורדתי אותה מפניי. אדוני יושב-הראש,

על פי התקנון אני מבקש שתסיר אותה לחלוטין. זאת המסכה שלי.

אבל הצגת את זה כבנדנת המחאה, אז אני מבקש שתסיר אותה לחלוטין, בהתאם לתקנון.

תסיר אותה לחלוטין כשאתה עולה לפודיום. אבל זאת המסכה שלי, אדוני היושב-ראש.

כי התקנון קובע שלא מעלים שום מיצגים,

זאת המסכה שלי. הצגת את זה כבנדנת המחאה, ולכן אני מבקש שתסיר אותה. אתה אמרת, פיך אמר שזאת בנדנת המחאה, ברור. אז התקנון מחייב להסיר אותה. אני רוצה לאפשר לך את חמש הדקות. תסיר אותה, תניח אותה על הפדיום.

זאת המסכה שלי ואני רוצה לדבר כשהיא עליי. אז אני לא מאפשר את זה. תקנון הכנסת לא מאפשר את זה. התקנון מחייב את כולנו. אני לא מציג פה שום דבר. זאת המסכה שלי. על פי תקנון הכנסת אני לא יכול לאפשר לך את זה.

זה לא מיצג. זאת המסכה שלי.

בשעה שאדוני הציג שמדובר כאן בבנדנת המחאה, היא שאלה מה זה. זאת בנדנת המחאה שאיתה הולכים במחאה.

אני מבין את התקנון כך שהוא מחייב אותך להסיר את זה. כיושב-ראש הישיבה אני מבקש להסיר. אני מבקש שתאפשר לי לדבר עם הבנדנה. אני לא אוכל לאפשר לך. אבל אדוני היושב-ראש, מה הבעיה?

אתה מתבקש להסיר את זה. אני לא מתכוון להסיר את זה. אז אני מבקש מהסדרנים להוציא אותו מהאולם.

מה הבעיה לאפשר לו לנאום? אני עובר הלאה.

הבנתי, אבל אני נצמד לתקנון הכנסת.

חבר הכנסת איימן עודה, אינו נוכח, חבר הכנסת אנטאנס שחאדה. חבר הכנסת אחמד טיבי. עדיין לחברי האופוזיציה יש אפשרות לדבר, זה לא קשור. אני אשמח לאפשר לך את זה אם תכבד את תקנון הכנסת, שמחייב את כולנו. אני אאפשר. בשעה שאדוני הציג שמדובר בבנדנת המחאה, היא שאלה אותי מה זה והצגתי שזאת בנדנת המחאה. יפה, ולכן אני מבקש להסיר אותה, בהתאם לתקנון. עדיין לחברי אופוזיציה יש אפשרות, אני אשמח לשמוע את דבריך המחכימים, ובלבד שתסיר את בנדנת המחאה לפני שאתה מדבר.

התקנון מחייב אותי לא לאפשר להציג מיצג. זו המסכה שלי. אז סדרני הכנסת, בבקשה לא לאפשר. חבר הכנסת טיבי, בבקשה, חמש דקות לרשותך. לחבר כנסת מהאופוזיציה אין אפשרות לנאום יותר מעל בימת הכנסת. דבריך נשמעו.

חבר הכנסת אחמד טיבי, חמש דקות לרשותך. זה פשוט ביזיון. אני מתנצל, משה, זה פשוט ביזיון. הוא קרא לזה "בנדנת המחאה". התקנון לא מדבר על הדבר הזה. הוא מדבר על זה.

בוודאי שהוא, היושב-ראש טועה בקטע הזה. זו המסכה שלו,

זו לא המסכה. שאלתי אותו מה זה. הוא מסתובב עם זה כל היום. אני מסתובב עם זה כל היום. זאת המסכה שלי. זאת המסכה שלו. אין בעיה, אבל לא יכול להיות במליאה. משעה שהוא הציג לפרוטוקול המליאה שמדובר בבנדנת המחאה, הוא לא יכול לעלות עם זה לדוכן הכנסת.

המסכה הכחולה שלי זו של המחאה של האחיות. בזה תם הדיון. חבר הכנסת טיבי, בבקשה, אדוני. חמש דקות לרשותך.

כי כל אחד יכול לבוא עם משהו אחר. נו, באמת. המסכה שלך היא של מחאה של הנשים.

אני מבקש לשמור על השקט. חברת הכנסת קרן ברק, בבקשה. חבר הכנסת טיבי, בבקשה, אדוני, חמש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, האמת היא שמאז תחילת הקורונה יש כל מיני סוגי מסכות. קרן, תקשיבי. גם אתה, איתן. אני הייתי עד לכמה צבעים, סוגים, סמלים במסכות. זה מקובל, ואף אחד לא מחה. לדעתי היה אפשר לאפשר לחבר הכנסת להמשיך בדבריו. יש כאלה שעולים לכאן עם סמלים, סמלי מדינה,

על המסכה, עם צבעים, ואף אחד לא העיר להם על כך, למרות שהסמלים יכולים להפריע לצד מסוים של הכנסת. לכן לדעתי צריך לשקול מחדש את האפשרות של לתת לו לדבר. לגבי החוק עצמו, אדוני, אני, יחד עם חבר הכנסת אוסאמה סעדי, שהוא היוזם של החוק מטעמנו, עם סונדוס סאלח ורבים אחרים, אוסאמה סעדי נמצא בבידוד, אבל הוא הגיע לכאן כי הוא עמל קשה כדי שהחוק הזה יגיע לקריאה שנייה ושלישית. לפי החוק הזה מנוכה רק יום אחד בלבד מהעובד, שייזקף על חשבון ימי המחלה או החופשה השנתית, לפי בחירתו. בעבר כל ימי הבידוד היו נזקפים על חשבון ימי המחלה. גם המעסיקים, אגב, מקבלים שיפוי מהמדינה. עסקים עם עד 20 עובדים מקבלים שיפוי של 75%, ועם יותר מ-20 עובדים הם מקבלים שיפוי בשיעור של 50%. מבחינתנו החוק המוצע לא עושה צדק עם עצמאים, זאת נקודה חשובה, עובדים עצמאים שהם בעצמם עובדים ונכנסים לבידוד, כמו נהג מונית,

אנחנו נמשיך, ברשימה המשותפת, ועם חברי אוסאמה, לעמוד לצידם עד שיתוקן העוול שנגרם להם. יש לנו הצעות נוספות בקשר לעובדים עצמאים. הצעת החוק שלנו היא להטיל את כל הפיצוי בגין ימי הבידוד על המדינה, אבל הסכמנו למזג את ההצעה שלנו עם הצעת החוק המוצעת של חבר הכנסת חיים כץ, שמגיעה לו יותר מאשר מילה טובה על מאמץ, ההתמדה והעמידה לצד העובדים בנושא הזה. תודה רבה לך, חיים. תודה לשאר היוזמים, ובעיקר תודה רבה לחברנו המתמיד והדינמי חבר הכנסת אוסאמה סעדי, שייצג את כולנו בחוק הזה. אגב, המסכה הזאת היא צהובה. זה לא בית"ר ירושלים או מכבי תל אביב, לא חשדנו בך. זה תע"ל, שזה הצבע של המפלגה שלי, ואני מקווה שאת לא קופצת בגלל הצבע הצהוב. אני לא קפצתי, אני שאלתי מה זה. תודה רבה לחבר הכנסת אחמד טיבי.

אני מבקש לציין, לפני שנעבור לבקשת רשות הדיבור, את סעיף 41. סעיף 41(ה) לתקנון הכנסת קובע: חבר הכנסת לא יציג במליאת הכנסת חפץ כלשהו ולא יעשה שימוש בחפץ או בכיתוב לצורך הבעת עמדתו. זה מופיע גם בסעיף 42(ב)(2). האם זה היה חפץ? לדעתי כן.

אני עדיין מציע שאם הדובר יבקש עדיין, כשהדיון מתקיים, להיכנס ולכבד את הוראות תקנון הכנסת, אני אאפשר לו לדבר, ולא, אנחנו ניאלץ

חבר הכנסת מנסור עבאס, אינו נוכח, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, מוותרת, חבר הכנסת ווליד טאהא, יעלה ויבוא, אדוני. חמש דקות לרשותך. בבקשה, אדוני. תודה רבה, כבוד היושב-ראש. חברות וחברי הכנסת בבקשה לשמור על השקט. אני רוצה לנצל את הזדמנות הדיבור שלי, אדוני היושב-ראש, כדי לדבר על סוגיה כואבת מאוד של קהל התלמידים שמסיימים את הלימודים שלהם בכיתות י"ב ומחכים בקוצר רוח כדי לקבל את תעודות הבגרות שלהם, תעודות הזכאות שלהם, מן הסתם, על מנת להתחיל קריירה חדשה של לימודים במוסדות להשכלה גבוהה. הסוגיה הזאת מלווה אותנו כבר הרבה מאוד שנים. אני טיפלתי בה ונתקלתי בה כשהייתי מנהל בית ספר, ובהמשך כשהייתי מנהל אגף חינוך, והיום כחבר כנסת. והסוגיה הזאת עדיין לא באה על פתרונה. כל הפניות שלנו כחברי כנסת לפקידים הממונים במשרד החינוך כדי לברר את הסוגיה, זה כאילו, השר אמסלם, אנחנו נתקלים בשליטים צבאיים, כאילו אנחנו לא פונים לפקיד שאמור לתת שירות לקהל שהוא מופקד עליו, וכל פעם מספרים לנו סיפור חדש. תלמיד שסיים את הלימודים שלו בכיתה י"ב וזכאי לתעודה, ויש לו גיליון ציונים שמראה שהוא זכאי לתעודה, מדוע לא מנפיקים לו בזמן הנכון את תעודת הזכאות שלו, תעודת הבגרות שלו, כדי שהוא יוכל להתחיל לימודים? יש כאלה,

יש פה רעש במליאה, אדוני היושב-ראש. אני מבקש גם מעובדי הסיעות וגם מחברי הכנסת לאפשר לדובר להשלים את דבריו. כנראה התלמידים שלנו, יהודים וערבים, לא מעניינים אותנו יתר על המידה. אני מדבר על סוגיה מאוד קשה. תלמידים נרשמים למוסדות להשכלה גבוהה, נרשמים על תנאי, לא מן המניין, כי אומרים להם: אתם חייבים להגיש לנו תעודת בגרות. יש להם ביד גיליון ציונים של המשרד ולפי גיליון הציונים, הם זכאים. אבל מה לעשות, מוסדות להשכלה גבוהה צריכים תעודת בגרות, צריכים תעודת זכאות, ולתלמיד עוד אין כי עוד לא הנפיקו לו. כי פעם אחת היה חסר להם דיו שמגיע מאיטליה, פעם שנייה היה חסר להם נייר שמגיע מאיטליה, פעם שלישית המכונה שמדפיסה את התעודות הייתה מקולקלת, פעם רביעית פקיד אחד שאמור להנפיק את התעודות, לא יודע מה קרה לו, ובפעם האחרונה, כשאנחנו אומרים להם: אתם שחררתם ציונים, צריך שיהיו תעודות, למה לא מחלקים את זה, למה לא מביאים את זה לבתי הספר, מה עונים לנו? שזה מעולם לא הונפק בנובמבר, זה תמיד מונפק בדצמבר. ואני שואל: האם אלפי תלמידים שנרשמו למוסדות להשכלה גבוהה לא מעניינים אותך,

למה צריך להנפיק את התעודה בדצמבר ולא באוקטובר,

עוד טרם הוא התחיל את הלימודים שלו? למה הוא צריך להתבקש לעזוב את המוסד להשכלה גבוהה כי הוא לא הביא את תעודת הזכאות שלו ואת תעודת הבגרות שלו כי מישהו לא הנפיק אותה בזמן? ולמה להציב את דצמבר כיעד? יש פה תורה מסיני, יש פה משהו שאסור לנגוע בו, יש פה משהו שאסור לשאול עליו? וכשאתה פונה, או שהוא מעליך, ואתה לא צריך לפנות אליו בכלל, מי אתה, מי אתה שפונה אליי? או שהוא עונה לך בכזה זלזול כאילו רבבות התלמידים, יהודים וערבים, ואני אישית טיפלתי בתעודת בגרות של תלמיד יהודי, לא תלמיד ערבי. אבל מה הקשר? אומרים לך שזה לא קשור ללאום, מי אמר לך שאמרתי שזה קשור? אבל למה אתה לא מנפיק בזמן? למה אתה גורם למוסד להשכלה גבוהה לשלוח את התלמיד הביתה בגלל שלא הנפקת לו את תעודת הבגרות שלו בזמן? האם אנחנו בממשל צבאי מול הפקידים במשרד החינוך? שר החינוך צריך לתת את הדעת על הדבר הזה. פקידים ממשלתיים קיימים בתפקידים כדי לשרת את קהל האנשים שהם מופקדים עליו ולא כדי שיהיו האדונים שלו. אם חבר כנסת פונה,

בבקשה ובפנייה לטיפול בסוגיה שבוערת לתלמידים וגורמת להם להפסיד שנת לימודים, תודה.

אדוני היושב-ראש, צריכים להיענות או לפחות להשיב תשובה משכילה ומנומקת. תודה רבה. תודה רבה. חבר הכנסת עופר כסיף, אינו נוכח. חברת הכנסת היבה יזבק, בבקשה, גברתי, חמש דקות לרשותך.

גם אני חושבת שאי-אפשר להתחיל לנאום בלי להתייחס

במשכן הזה להביע את דעתו. אני נגד סתימת פיות, אני נגד להוריד אנשים מהדוכן רק כי יש להם דעות אחרות, שונות מהקונסנזוס שקיים כאן. לענייננו, החוק הזה הוא חוק טוב. זה חוק חשוב וטוב שיש אותו, וטוב שאנחנו מצביעים עליו היום. אני חברה בוועדה, אכן, החוק הזה עבר תהליך ארוך עד שאנחנו מקבלים אותו בגרסה ובנוסח הנוכחי. אומנם זה לא חוק מושלם ויש צורך בהצעת חוק שגם תיטיב עם העצמאים, שלא נכללים בהצעת החוק הזאת, אבל בכל זאת זה חוק טוב וחשוב לתמוך בו, וכמובן אני תומכת בו. אבל אני רוצה לדבר על עניין פחות מושלם, לחזור למציאות ולמה שקורה מסביבנו במיוחד בימים האחרונים. השבוע נרצחה עוד אישה, ופאא עבאהרה, והיא בת 37. היא נרצחה בידי בן זוגה לשעבר באמצע היום ובאמצע הכביש. ופאא הייתה מוכרת טוב מאוד לרשויות, ואפילו התגוררה קרוב לשנה במקלט לנשים מוכות בעקבות איומים חוזרים ומתמשכים על חייה מצידו. הכתובת הייתה על הקיר. גם במקרה הזה הרשויות נכשלו בשמירה על ביטחונה ועל חייה של ופאא, כמו שהם נכשלו בשמירה על חייהן של 20 נשים שנרצחו מתחילת השנה. 20 נשים נרצחו מתחילת השנה, למרות שברוב המקרים וברוב התיקים הנשים הללו היו מוכרות היטב לרשויות. מתוכן אנחנו מדברים על כ-13 נשים מהחברה הערבית. 50% מהנשים הנרצחות בחברה הערבית כבר פנו לרשויות, והן מוכרות טוב טוב לרשויות. אבל אף אחד לא באמת עשה שום דבר כדי לשמור על חייהן. הן מופקרות לגמרי. אנחנו כל הזמן פונות לנשים, מחזקות את הנשים ומעצימות את הנשים כדי שיפנו לרשויות כדי לקבל את ההגנה הדרושה ולשמור על חייהן, ובסוף הן מקבלות עוד סטירה מהרשויות. הן משלמות על כך בחייהן. וכן, האחריות המלאה לרצח של ופאא ושל כלל הנשים היא האחריות של הרשויות, של הממשלה, של המדינה, של המשטרה ושל בתי המשפט, שמפקירים את הנשים באופן טוטלי. לאן הנשים אמורות לפנות? לאן, אם רשויות החוק לא עושות מספיק? אנחנו רואים לפי הנתונים, נתון מטורף, ותקשיבו טוב: 90% מכלל תיקי האלימות במשפחה בקרב נשים ערביות אשר נפתחו במשטרה נסגרו מחוסר עניין לציבור. 90%. אנחנו מדברים על כך ש-90% מהתיקים נסגרים בחברה הערבית. ועדיין שואלים את השאלה: למה ואיך הנשים, ובמיוחד נשים ערביות, נרצחות באחוזים כאלה?

כי יש הפקרה, כי יש מדיניות כושלת, מדיניות פושעת. אותה מדיניות שגורמת, שמעלימה עין מרצח של כ-90 אזרחים ערביים בשנה, זאת אותה מדיניות שמקבלת ומאשרת את הרצח המתמשך של הנשים. אני הגשתי דיון מהיר בנושא, ואני פונה לכלל הנשים במשכן הכנסת להצטרף. אנחנו חייבים לשים קץ למדיניות הכושלת הזאת, באמת לנסות, בצדק ובאומץ, למנוע את הרצח הבא. אנחנו לא רוצים להמשיך לעלות לדוכן הזה ולספור עוד נשים ועוד נרצחות ולדבר על רצח נשים. די. תודה רבה לחברת הכנסת היבה יזבק. חבר הכנסת אוסאמה סעדי, מוותר, חבר הכנסת יוסף ג'בארין,

חבר הכנסת סעיד אלחרומי, אינו נוכח, חבר הכנסת ג'אבר עסאקלה, אינו נוכח, חבר הכנסת סמי אבו שחאדה, אינו נוכח, חברת הכנסת סונדוס סלאח, אינה נוכחת, חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת. חבר הכנסת יוראי להב הרצנו, אבל אני מתנה את האפשרות שלך בהסרת המיצג. לא, לחלוטין. ללא הסרת המיצג אני לא אאפשר לך לדבר.

למה אתה מוריד?

מכירים את סעיפי תקנון הכנסת?

אם את רוצה לשנות את תקנון הכנסת את מוזמנת לקיים דיון בוועדת הכנסת לשם כך. יוראי להב הרצנו (יש עתיד-תל"ם): זאת המסכה, התרגיל הוא יפה, ועדיין תקנון הכנסת מחייב את כולנו. בשעה שאדוני אמר שמדובר במיצג המחאה, לא השארת לי אפילו שיקול דעת. זה לא מיצג מחאה. זאת, חמש דקות לרשותך, אדוני.

חברת הכנסת קרן ברק שאלה מה זאת הבנדנה הזאת, אמרתי שזאת בנדנת המחאה.

כך כל הצעירים במחאות מסתובבים איתה. לכן אני לא מצליח להבין את ההתנהלות, אדוני. חמש דקות לרשותך, בבקשה. זה גם לא נכון. יוראי, יוראי. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, בשבועיים האחרונים היו יותר מ-60 עיכובים של מפגינים, לתא המעצר בתחנת המשטרה מול ביתו של בני גנץ. אני מקפיד להגיע, לחזק את המפגינים מול מעונו הרשמי של ראש הממשלה החליפי בני גנץ, כי אני חושב שהם צודקים. הם צודקים פעמיים, כי צריך להפגין מול ביתו של בני גנץ כי רק בגלל הקריסה שלו בנימין נתניהו הוא ראש הממשלה, צודקים פעמיים, כי זכות ההפגנה היא זכות קדושה בדמוקרטיה, והיא מפלטם האחרון של אזרחים מודאגים שרואים את מדינתם נשרפת בידי שלטון מנותק, מובל בידי נאשם בפלילים וסוכני השנאה שמקיפים אותו. נכון להפגין בראש העין, צריך להפגין בראש העין,

אתמול הייתי שוב עם המפגינים מול ביתו של גנץ. אלו המסכות שהיו על פנינו. וכמו בכל ערב גם אתמול עיכבה המשטרה עשרה מפגינים, וכפי שכנראה שמעתם בכלי התקשורת, גם החסינות שלי כחבר הכנסת לא כובדה במלואה, ולכן המופע הזה פה עם המסכה שלי לא מוסיף הוד והדר לזכות שלי כחבר אופוזיציה וכחבר כנסת. אני אומר לשוטרי משטרת ישראל בקול ברור וחזק: יש לי אמון מלא בכם, אתם עושים עבודת קודש בסביבה מורכבת ורוויית אתגרים. לבנימין נתניהו ולאמיר אוחנה אני אומר: הפסיקו עם מדיניות ההפחדה וההרתעה, די עם דיכוי ההפגנות. למה אתם שולחים לעצור יום אחרי יום, השר טרופר, את שולה קליין, בת 72, סגן אלוף במילואים, שפשוט עומדת בקרן רחוב עם דגל ישראל? שולה עומדת שם בשקט, בעוצמתיות, מתוך ציונות ואהבת הארץ. זאת גם המסכה של שולה. למי שולה מפריעה? למה מעכבים אותה? נתניהו וגנץ, אנחנו לא נפסיק, המחאה רק תתגבר, כי נכשלתם, כי אתם נכשלים, וכי נפלתם על הדור הלא-נכון. נפלתם על הדור שלא ייתן שישכחו אותו ושיתעלמו ממנו, דור שלא מוכן לקבל שקרים כאמת, שלא מוכן לחיות עם ניהול כושל, שלא מקבל כניעה ללחצים פוליטיים, שלא סולח על שחיתות. נפלתם על הדור הלא-נכון, שלא יושב בבית בשקט כששורפים את העתיד שלו, שלא קופא כשממשכנים את כל החסכונות שלו, שלא שותק כשמנסים לסתום לו את הפה ולא נרתע ממעצרים ולא נרתע מאלימות ולא נרתע מהסתה. נפלתם על הדור הלא-נכון, כי אנחנו העתיד ואנחנו התקווה, ואנחנו נילחם שיהיה פה טוב יותר, למרות כל הקשיים, כי אנחנו נביא להנהגה שיודעת לקבל החלטות, מנהיגות פתוחה, מעודכנת בכמה שקורה בעולם, שלא מונעת משיקולים פוליטיים. אנחנו נבריא, נתקן. אנחנו הדור שישנה.

תודה רבה לחבר הכנסת יוראי להב הרצנו. אני מתכבד לעבור, רק אל תפריעו בכביש 1. חבר הכנסת חיים כץ, תרצה לסכם,

הצבעה מהעמדה או שאפשר גם למטה?

אנחנו מצביעים מפה. למה לא?

לא,

אני לא אאפשר להצביע מכאן, כל אחד יצטרך להצביע ממקומו, אני ציינתי את זה גם קודם.

כי יו"ר הכנסת קבע שבחוקים אנחנו מצביעים ממקומנו. היום הוא נתן להצביע. גם אני נתתי היום, והודעתי שזה לפנים משורת הדין באופן חד-פעמי. הודעתי בחוק הקודם, ולכן יש מספיק זמן. חבר הכנסת חיים כץ יסכם. כל אחד יצביע ממקומו, תודה. אבל אחרי זה אני צריכה לברך. אני אאפשר לך, בוודאי. רציתי לעלות ולהודות שאני לחצתי שזה יעבור לכספים וטעיתי, הוא העביר את זה בצורה הכי יפה בעולם. נרשם לפרוטוקול, לדברי הימים של הכנסת.

עד שהם יגיעו, אדוני היושב-ראש, אני כנראה עשיתי עוול, מיקי, חכה דקה, וציינתי פה רק שלושה ח"כים שהיו שותפים לחוק. כשאני מסתכל על החוק אז היו שם עוד חברים, אז איתם הסליחה שלא ציינתי אותם. אני אחזור עוד פעם מי היו החברים בחוקים שהוצמדו לחוק הממשלתי שאני לא הקראתי את שמם ועשיתי להם עוול: מי שהיה שותף זה חברת הכנסת קרן ברק, אדוני חבר הכנסת משה ארבל, חבר הכנסת אוסאמה סעדי, חבר הכנסת מיקי לוי, חבר הכנסת עודד פורר, חבר הכנסת מתן כהנא, חבר הכנסת אחמד טיבי, אבל למה אתה הולך עם צהוב? תלך עם אדום, צהוב זה מכבי. שלנו. תל אביב. צהוב עולה, צהוב עולה. סח'נין, סח'נין. סח'נין בלב. אה, סח'נין בלב. וסונדוס סאלח, אלה חברי הכנסת שהגישו את הצעת החוק הזאת כהצעת חוק פרטית, שהוצמדה להצעת החוק הממשלתית. חברי הכנסת כבר הגיעו למקומותיהם? לא, לא הגיעו עוד. בסדר, את רוצה שאני אתחיל מהתחלה להסביר את מהות החוק ואת נוסחאות החישוב?

אם את לא רוצה שאני אעשה את זה אז תשבי, ואני אלך למקומי, ואני מקווה ואני מבין שכל חברי הכנסת שנמצאים פה וגם הרוב המוחלט של אלה שלא נמצאים פה חושבים שהגיע הזמן לעשות סוף לעוול למעסיקים ולתעשיינים ולעובדים.

אני מקווה שתכניס את היד לכיס ותשפה יותר את העסקים וגם את העצמאים.

תודה רבה לחבר הכנסת חיים כץ. ובכן, הסתייגויות לסעיף 1, של חברת הכנסת הילה שי וזאן, היא אינה נוכחת והסירה אותן, 1 4, ולכן ההסתייגויות הללו מוסרות. קבוצת סיעת ישראל ביתנו, חברי הכנסת אביגדור ליברמן,

יוליה מלינובסקי קונין, חמד עמאר ואלכס קושניר, ההסתייגויות 5 8 שלהם, לסעיף מס' 1, גם הן מוסרות. חבר הכנסת אופיר סופר לא נמצא ולא נימק, ולכן גם ההסתייגות שלו, הסתייגות 9, מוסרת. לסעיפים 2 4 אין הסתייגות. אשר על כן, אני מתכבד לעבור להצבעה על הצעת חוק התוכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה) (תיקון מס' 3), התשפ"א 2020, בקריאה שנייה, סעיפים 1 4, כנוסח הוועדה. אני עובר להצבעה.

ובכן, תוצאות ההצבעה הן 23 בעד, אין מתנגדים ואין נמנעים. אני מצרף את חבר הכנסת אוסאמה סעדי כתומך, ולכן 24 בעד, אין מתנגדים ואין נמנעים. אני קובע שהצעת החוק האמורה עברה בקריאה שנייה. כעת אני מתכבד לעבור להצבעה בקריאה שלישית. וכמובן, חבר הכנסת טיבי, מי שבעד הוא בעד ומי שנגד הוא נגד.

לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה) (תיקון מס' 3), התשפ"א 2020,

ובכן, תוצאות ההצבעה הן 20 בעד, אין מנגדים ואין נמנעים. אני מצרף את חבר הכנסת אוסאמה סעדי כתומך ואת חבר הכנסת שלמה קרעי

חברת הכנסת קרן ברק תברך כיוזמת הצעת החוק. בבקשה, גברתי, שלוש דקות לרשותך. לא הבנתי, זה כבר היו"ר הבא. אני חייבת להגיד שאני נרגשת מאוד לעמוד פה היום, חברי חבר הכנסת חיים כץ, שבאמת נרתם לחוק הזה בכל הידע שיש לו, מי שמכיר ומי שלא מכיר. אז באמת אני חושבת שאין פה בבניין עוד מישהו שיש לו ידע בכל נושא של חוקי העבודה, בכל נושא של זכויות עובדים, מעסיקים, עסקים קטנים. הידע הזה, כמו שהוא הציג את זה, מדיר שינה מעיניו, ובכל לילה הוא התעורר עם עוד סעיף שהוא רוצה לתקן עוד קצת ולטייב את החוק. והוא הביא את זה לנקודת הסיום המוצלחת הזאת. אנחנו נמצאים כאן היום ויכולים לברך על חוק כל כך חשוב של תשלום על ימי בידוד. אני אחזור רק עוד קצת על איך זה קרה. ביולי בעצם היה בג"ץ שאמר, בצדק, שימי בידוד אינם ימי מחלה, שאי-אפשר שנתייחס אליהם ככה. יש זכויות עובדים ולכן צריך לשמור על זכויות העובדים. מייד אחרי זה הגשתי הצעת חוק פרטית, ובעצם הרעיון היה, החתמתי את חבריי פה שמתעסקים עם העסקים הקטנים, אלה היו חבר הכנסת עודד פורר, מתן כהנא ומיקי לוי, ובעצם אמרנו שזה יהיה כמו ימי מילואים. העובדים יצאו לימי בידוד, ובעצם יקבלו את זה מביטוח לאומי, את ההחזר, כמו ימי מילואים. זה המנגנון הכי פשוט שיש. חשבנו שזה פשוט, לא הצלחנו לקדם את זה בגלל כל החריקות בקואליציה. זה אומנם קיבל פטור מחובת הנחה אבל לא הצליח להגיע לוועדת שרים שלא כונסה. ואז בעצם בוועדת משנה שלי, ועדת משנה לעסקים קטנים ובינוניים, ועדת משנה של ועדת הכלכלה, יזמתי דיון עם כל הארגונים ועם האוצר ועם כל מי שצריך, על איך אנחנו בעצם מקיימים את המתווה של ימי בידוד ובלבד שהעסקים לא ייפגעו, כי שמענו אז שבעצם יש כוונה שבעלי העסקים יצטרכו גם לשלם על ימי הבידוד, לפחות 50%, העסקים הקטנים, והבנו שהעסקים הקטנים לא יעמדו בנטל הזה ולא יוכלו שהעסק שלהם יהיה סגור וגם שעובד יצא ליום בידוד.

אם זה עסק קטן, הוא יהיה סגור לחלוטין, וגם יוציאו עוד כסף על התשלום על זה. אז עשינו דיון אצלנו, ואחרי זה בעצם המתווה של משרד האוצר, החוק של משרד האוצר, הגיע לכאן. אני מצאתי אוזן קשבת, אני חייבת להגיד, אצל שר האוצר ישראל כץ, שהבין את מה שהסברתי לו, שהעסקים הקטנים לא יכולים לשאת בנטל הזה. אנחנו מבינים שבעסקים אולי יותר גדולים העסק לא נסגר כשהעובד יוצא לבידוד, ואז המעסיק והמדינה יכולים להתחלק חצי-חצי. אבל העסקים הקטנים לא יוכלו לשאת בנטל הזה.

שר האוצר, הבין את הבעייתיות במתווה של משרד האוצר לגבי העסקים הקטנים, נרתם לבקשה שלי, ובעצם שינה כבר מיוזמתו את המתווה של החוק, שהחריג,

את העסקים הקטנים. ולשמחתי הרבה חיים כץ, יושב-ראש הוועדה, הרחיב את זה לעסקים קצת יותר גדולים. ישראל כץ הביא את זה לעשרה עובדים, וחיים כץ הגדיל את זה ל-20 עובדים, ובאמת טייב וטייב וטייב את החוק. אני מודה לכל החברים. אני מודה לחיים כץ, לישראל כץ, לכל החברים שישבו בוועדה, לאתי שנמצאת פה, לכל מי שישב ימים ולילות בוועדה. הגענו לנקודה הזאת. אני גאה שחוק כזה מגיע לספר החוקים. זה חוק פרטי שאני הגשתי. תודה רבה לכם. מסתבר שאפשר לעשות פה גם בימי קורונה דברים חשובים למען העם, למען המעסיקים, למען העובדים.

תודה רבה לחברת הכנסת קרן ברק. חבר הכנסת אחמד טיבי, שלוש דקות לרשותך,

מכובדי היושב-ראש, אני כאן כרגע כיוזם. אני גאה שחברי אוסאמה סעדי, חברתי סונדוס סאלח ואני, כנציגי תע"ל והרשימה המשותפת, יחד עם יוזמים אחרים, פעלנו, בעיקר אוסאמה, כדי שהחוק הזה יגיע לרגע הזה של קריאה שנייה ושלישית. והוא חוק חשוב לעובדים בתקופת הקורונה, ימי הבידוד. אי-אפשר בזמן מצוקה כלכלית, משבר, לשים את המשא הכבד, את הנטל הכלכלי הזה על העובדים.

שעבר כברת דרך ארוכה וטויב על ידי חיים כץ, יושב-ראש הוועדה, שעשה עבודה מצוינת מול כל הגורמים והביא אותו לכאן, תמיד יש לך גישות שונות, ממ"ז. הגישה מכאן היא לא ליושב-ראש. משם היושב-ראש. אבל הכניסות שלך מרתקות.

שבזמן האחרון גם הגישה, כן. אין ספק. אבל זה מאחורי גבי. גם הגישה של המשותפת השתנתה.

אם זה, תוכל לפרט, בבקשה?

לא. תמשיכו, ד"ר אחמד, לא צריך שיפרט ולא צריך שידבר. לא על ראש הגנב אלא על ראש ווליד בוער הכובע. עכשיו נחזור לאולם,

אכן, דווקא בתקופת הקורונה עבודתם של חברי הכנסת מתגלית בחוקים האלה, בדאגה לציבור, בדאגה למוחלשים, לציבור ששלח אותנו לכנסת. החוק הזה בא כדי לעמוד לצד העובדים,

התעשיינים ובעלי העסקים נהנים מהחוק הזה, יותר מ-20, פחות מ-20, 50% שיפוי, 75%. ולכן, תודה רבה לאוסאמה סעדי, באמת תודה. תודה לסונדוס סאלח, ותודה לכל היוזמים. העבודה שלכם יחד, מכל הסיעות, היא עבודה לתפארת. כל מה שקשור לדברים הנוספים, נדבר אחרי.

אגב, אני נשאל הרבה על הצבע הזה.

לא, כי חיים כץ העלה את זה ויש כאן יושב-ראש חדש. זה משטר חדש עכשיו. אתם קם, כל אחד, בשבוע הבא תבוא בצבע אחר. אל תגזים. אז כל פעם שמתחלפים אנשים אתה תסביר את זה מהתחלה?

חיים כץ אמר: אני אוהב את הצבע הצהוב, כי הוא אוהד מכבי,

לא כולם מושלמים.

למשל. תראי, יריב לוין, למרות שהדעות שלו סופר-ניציות, מפתיע באופן, זה אברציה כרומוזומלית שהוא אוהד את הפועל תל אביב.

אני יכול להגיד שזה אולי החיסרון היחיד שלו.

יש כאלה שרואים בזה יתרון. אני פשוט אוהד מכבי.

אז למה צהוב? צהוב זה הצבע של תע"ל. אז אני אסביר לכם. אדום זה חד"ש. ירוק זה האסלאמית. כתום זה בל"ד.

תודה רבה, חבר הכנסת טיבי. ועכשיו אנחנו נוכל לעבור לסעיף הבא בסדר-היום: אישור תקנות סמכויות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעולות חינוך) (תיקון מס' 6), התש"ף 2020. יציג את התקנות סגן שר הבריאות יואב קיש. כמובן שיש דוברים שנרשמו. אחריו באמת יעלו לדוכן דוברים וידברו על התקנות, ולאחר מכן נעבור להצבעה. בבקשה, אדוני. חברות וחברי הכנסת, מונחת בפני הכנסת הצעה לאישור התקנות, אתה יכול להוריד את המסכה. אני יודע. תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות, היא לא מסכת מחאה.

לא, כי היא פשוט בצבע שחור.

אבל אני מוחה, אני שמתי את הסמל של הכנסת שלא יגידו, מתאים לך,

כל יושב-ראש פה עם מדיניות, את אומרת.

רק אם תוכל להתקרב למיקרופון, שישמעו אותך, פשוט.

אם לא שומעים אז אני אוריד. עכשיו שומעים טוב. התקנות מדברות על התמודדות עם נגיף הקורונה (תיקון מס' 6). בהתאם לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם הנגיף קיים מנגנון של פיקוח הכנסת על הממשלה, שמתקינה תקנות מכוח החוק. בהתאם למנגנון, תקנות שהממשלה מגישה מוגשות לוועדת הכנסת, שרשאית לקיים בהן דיון במהלך 24 שעות לפני כניסתן לתוקף. לא קיבלה הוועדה החלטה, היא יכולה לדון בהן בתוך 14 יום. סעיף 4(ד)(2)(ג) לחוק קובע סמכות למליאת הכנסת לדון בתקנות ולאשרן או לא לאשרן במידה שהוועדה של הכנסת לא קיבלה עדיין החלטות, והחלטות מגיעות להצבעה בכנסת בהקדם האפשרי. עניינן של תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (תיקון מס' 6) המובאות הוא פתיחת מסגרות החינוך לילדים בכיתות א' עד ד' בתנאים שונים שנקבעו בהן, שנועדו לצמצם את ההדבקה בנגיף.

נקבע שהלימודים יתקיימו בקבוצות של 20 תלמידים בכל קבוצה, בהגבלה על מספר הקבוצות שמלמד כל מורה, וזאת למעט מורים לחינוך גופני, המוחרגים מהגבלה זו.

מוצע לקבוע כי כל התלמידים יעטו מסכות בלימודים בכל עת למעט באכילה ובפעילות ספורטיבית, ויאכלו את ארוחותיהם בשטח פתוח או בשולחנות נפרדים.

התיקון מאריך את תוקפן של התקנות, שתוקפן טרם התיקון היה 1 בנובמבר 2020, עד ליום 29 בנובמבר 2020. בהתאם לחוק, על יושב-ראש הכנסת להביא את התקנות שהוועדה לא קיבלה בהן החלטה בתקופות הקבועות בחוק לדיון בפני הכנסת בהקדם האפשרי, ולכל המאוחר עד תום שבעה ימים מהמועד האחרון להחלטה. על כן, מוצע לאשר את תיקון מס' 6 לתקנות העיקריות. תודה רבה לך, סגן שר הבריאות חבר הכנסת יואב קיש. נתחיל בבקשה ברשימת הדוברים. ראשון הדוברים, חבר הכנסת מיקי לוי. בבקשה, אדוני, שלוש דקות לרשותך.

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, בתחילת דבריי אני חייב להגיד לך שהבן שלך שר יפה, תודה. איכותי, תודה רבה. ברמה גבוהה אפילו.

אני שמח לשמוע. השיר, אגב,

פוליטיקאי באשר הוא. אני חושב שכיוצר זה היה בהחלט ראוי לציון.

תשתפו אותנו בשיחה האישית, כי לא הבנו מה אתם רוצים. בהזדמנות.

כשיש דברים שאני צריך לריב, אני רב. יש דברים שבהם צריך להגיד, ואלכ. אבל אנחנו לא מבינים על מה אתה מדבר, אז אולי תסביר. תרשה לי. לפני יומיים היה שידור על חבר הכנסת זוהר מביתו, איזה כתבת פרופיל. בין היתר ראיינו את הבן שלו, והבן שלו שר עם גיטרה שיר שהוא יצר, ערב לאוזן, איכותי.

כל הכבוד. אתה אומר: הדור השני עולה. אני מסכים. הדור השני עולה על הדור הראשון. הינה, הוא קונה את זה אפילו, חברת הכנסת ברק. קונה את זה.

אין הורה שלא יקנה. תהיה גאה בזה.

אַפֵּס בבקשה. אני מוסיף לך עוד 15 דקות. תודה. תודה רבה. אדוני היושב-ראש, היום סוף-סוף נפל האסימון ויש הסכמה רחבה, גם של ראש הממשלה וגם של שר הבריאות, אין יותר אסימונים,

אתה מסגיר את דורך.

נכון. חברי הקבינט קיבלו החלטה.

אני חודש ימים צועק: תפתחו את הספארי ואת גני החיות, תצמידו את הפתיחה שלהם לגנים הלאומיים, לא כחלק נפרד. חלילה אם יקרה עוד פעם סיבוב כזה, ברגע שהגנים הלאומיים ייפתחו, ייפתחו גם הספארי וגני החיות. הרי מדובר במקום פתוח,

מדובר במקום שהמשפחות מגיעות אליו כקפסולה. הגעה לגן החיות עבור הילדים זה איזה פורקן כאשר הם נעדרים ממקום הלימודים, ולכן אני מברך. במתווה גם הוסכם שפתיחת גני החיות והספארי, גם לעתיד לבוא, תוצמד אל הגנים הלאומיים, וכך לא יהיה צריך להתווכח מחדש: כן פתיחה ולא פתיחה. אני מברך על כך. מכאן אני אלך לוועדת החוקה, נצביע בעד. בהחלט הישג גם לגני החיות וגם למשפחות עצמן, שיהיה להן מקום לבלות בימים טרופים אלה. עדיין נשאר לבצע תיקון קטן. התאגידים העירוניים, תאגידים בכלל, אינם משוחררים מארנונה. מכיוון שהממשלה אינה תומכת בגני החיות ובספארי ולו בשקל אחד, לא יכול להיות שהם יחויבו לשלם ארנונה בעשרות אלפים למוניציפלי, זאת אומרת לעירייה או למי שצריך שם לשלם. לכן אני אומר שצריך לשחרר את התאגידים העירוניים, את הספארי,

זה צודק, זה נכון. מכיוון שלא היו להם הכנסות והם אינם נתמכים על ידי כספי מדינה, ראוי שתחול עליהם אותה החלה שהחילו על העסקים העצמאיים. פניתי היום גם ליושב-ראש ועדת הכספים, גם לשר האוצר וגם לשר הפנים: בבקשה, שחררו את גני החיות. זה לא הרבה, שישה גני חיות במספר, ואת הספארי מתשלום ארנונה. זה צודק, ונכון יהיה לעשות את זה. נושא נוסף שרציתי לדבר עליו זה התאמת מס רכישה למס שבח. לפני כארבע שנים וחצי שינינו בוועדת הכספים, לבקשת האוצר, את תשלום מס הרכישה, שהיום הוא 18 חודש, ומס שבח, 24 חודש. השחרור היה למשך חמש שנים. המטרה היא לאחד את שני תשלומי המיסים האלה כדי לא לגרור אי-הבנה ובלגנים. מה שביקשנו מרשות המיסים באמצעות ועדת הכספים: מכיוון שאנחנו נמצאים בעת חירום ולא קל למכור היום דירות, גם יש כאלה שרכשו דירה, שיפרו את המגורים שלהם ואמורים למכור את הדירה הקודמת שלהם, ולא תמיד זה מתאפשר, ולעיתים חלים עליהם קנסות, אז יש הסכמה למשוך את זה עד סוף השנה. מה שאנחנו ביקשנו זה להצמיד את מס השבח ואת מס הרכישה, שאמורים להיות מוצמדים ל-24 חודשים לפי הסיכום שסיכמתי לפני ארבע שנים וחצי, בחודש מאי 2021, ולהתחיל להחיל את זה מינואר 2021. זה נכון, זה צודק, זה יקל על האזרחים. אני מקווה שאנחנו נעשה את העניין הזה. העסקים הקטנים בנהריה שבחורף הקודם נפגעו כתוצאה מהיעדר תשתיות ניקוז, בפרט בקניון, וספגו נזקים גדולים, חלק גדול מהם לא טופלו, לא שופו ולא פוצו, ולכן גם אין דוחות של השנה שעברה, ככה שהם ניזוקו פעמיים. גם על העניין הזה הולך להתקיים דיון בוועדת הכספים, על פי בקשתי מיושב-ראש ועדת הכספים, כדי לתת לאותם אזרחים שנפגעו כתוצאה מכך שמערכות ניקוז שהמדינה הייתה אחראית להן לא עבדו. הם נפגעו. תודה רבה, אדוני. בהצלחה. תודה רבה לך ותודה גם על המחמאות. יעלה ויבוא חבר הכנסת יצחק פינדרוס, אינו נוכח, חבר הכנסת עמית הלוי, אינו נוכח, חבר הכנסת יוראי להב הרצנו, אינו נוכח, חבר הכנסת אלי אבידר, אינו נוכח, חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת, חבר הכנסת ג'אבר עסאקלה, אינו נוכח, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת, חברת הכנסת תמר זנדברג, אינה נוכחת, חבר הכנסת סמי אבו שחאדה, אינו נוכח, חברת הכנסת היבא יזבק,

חבר הכנסת ניצן הורוביץ, אינו נוכח, חבר הכנסת סעיד אלחרומי, אינו נוכח, חבר הכנסת יבגני סובה, אינו נוכח, חבר הכנסת איימן עודה, אינו נוכח, חבר הכנסת ווליד טאהא, אינו נוכח, חבר הכנסת אנטאנס שחאדה, אינו נוכח, חבר הכנסת אריאל קלנר, אינו נוכח. חבר הכנסת יאיר גולן, בבקשה אדוני. שלוש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, קרה השבוע מקרה שבעיניי הוא קשה מאוד. מפגינים מול ביתה של משפחה שכולה בקיסריה, משפחת פרקש. מכיוון שהמקרה הוא מוכר, אקריא מדבריה של האם, ענת פרקש, כפי שהופיעו בתקשורת: "הם באו לתקוף ולומר לנו, משפחה פרטית, 'בושה', שאנו משפחה שכולה, בושה שאנו מאמינים בדמוקרטיה, בושה שאנו מאפשרים לאזרחים להביע את דעתם על ראש הממשלה, בושה שהבן שלנו נתן את חייו כדי שלהם, לילדיהם ולכל תושבי מדינת ישראל יהיו חיים בטוחים.

"הבושה היא שהמשטרה אפשרה להם לעמוד מתחת לחלון שלנו ולא עשתה כלום. עבור נתניהו מקימים גדרות, מכסים בווילונות שחורים ונוקטים אמצעי הגנה. במקרה שלנו, האזרחים הפשוטים, השוטרים עומדים ונותנים במשך שענה למסיתים לומר את דברי השנאה, הקנאה והתסכול. אנו, בני משפחת פרקש, מאמינים בדמוקרטיה". תם פרקש, השם ייקום דמו, היה שכנו של המשורר חיים חפר. לאחר מותו כתב חיים חפר שיר לזכרו, שמסתיים בשורות האלה:

הרוטור שריחף מעליך כמו מלאך ממרום / עדיין מרחף עליך ועל פני חבריי עד אין קץ, עד סוף, עד תום / אנו מרימים כוס לזכרך, כוס לנעוריך, כוס לשלום". מי ייתן ונדע כולנו להתייחס לשכול כאל נקודת פתיחה לשלום, כנקודת פתיחה שמתנגדת נחרצות לכל סוג של הסתה, לכל סוג של שנאה. לפחות בשכול נקיים קונסנזוס מלא, מקצה לקצה, שבדבר הקדוש הזה איננו פוגעים, איננו מנצלים אותו לצרכים פוליטיים. וגם אם יש בו נגיעה של הבעת דעה, איננו שורפים את הבית על אזרחינו הטובים. אדוני היושב-ראש, מפאת כבודה של הכנסת ותקנון הכנסת איני מציג פה תמונה של תם פרקש ושל חבריו, אבל הייתי רוצה שאתה תביט בתמונה הזאת ונאמר אתה,

דווקא בגלל שאנחנו באים ממחנות פוליטיים שונים, שבנושא הזה אנחנו שומרים על קדושת השכול.

תודה רבה, אדוני. מאחר שביקשת ממני להתייחס, אני אומר שאני מצטרף לדבריך. כמובן שבנושא השכול יש קונסנזוס מוחלט על כך שכולנו חייבים לכבד את העיקרון הזה. גם אם יש מחלוקות ואי-הבנות פוליטיות בינינו לבין עצמנו, בסוף כולנו שותפי גורל במדינה הזאת. כולנו פה ביחד מסכנים את חיינו. חיילי צה"ל, כמוך, ששירתָ בצבא בהרבה מאוד תפקידים, מסכנים את חייהם למען אזרחי ישראל, ואנחנו חייבים לתת לזה את הכבוד הראוי. הדברים שנאמרו לא היו צריכים להיאמר, ואני מקווה שגם התנצלו עליהם. זו עמדתי, ואני חושב שזאת גם עמדת ראש הממשלה, שמעתי אותו מביע את עמדתו. שאלת אותי, אז עניתי על הסוגיה הזאת.

חבר הכנסת יעקב מרגי, אינו נוכח, חבר הכנסת אלעזר שטרן, אינו נוכח, חבר הכנסת אלכס קושניר, אינו נוכח, חבר הכנסת מנסור עבאס, אינו נוכח, חבר הכנסת אחמד טיבי, היה פה כבר, דיבר, אינו נוכח. חבר הכנסת עודד פורר, אתה רוצה לדבר? מוותר?

עודד פורר, בבקשה, אדוני, שלוש דקות לרשותך. הוא אחרון הדוברים, ולאחר מכן אנחנו עוברים להצבעה. תודה, אדוני. כמובן שהכנסת תומכת ותתמוך בהקלות ובוודאי שכשאתה בא לתת הקלות לציבור אז תהיה תמיכה רחבה. אבל גם כשנותנים הקלות צריך לזכור את אלה שלא נתנו להם שום הקלה ועדיין לא יכולים לפתוח את העסק שלהם ולהניע את גלגלי הפרנסה שלהם. לצערי,

גם לא נותנים להם פיצוי ראוי בתקופה הזאת. די להזכיר את כל בעלי מכוני הכושר, מכוני הפילאטיס, מקומות שהם גם חשובים לבריאות הציבור. נראה, לצערי, אדוני היושב בראש, שהליך פתיחת המשק מתבצע לפי מי לוחץ יותר ומי מצליח לייצר יותר רעש, ולא זאת הכוונה. הדבר הנכון שהייתה יכולה לעשות הממשלה, ואני אומר את זה גם לסגן שר הבריאות: תקבעו את התנאים. כמו שקובעים תנאים תברואתיים, שאם אתה עומד בתנאים התברואתיים אתה יכול לפתוח את העסק, תקבעו את התנאים של מרחקים בין בני אדם, של מסכות, של היגיינה, ולפי זה תאפשרו לעסקים לפתוח. יש לא מעט מסעדות שיכולות לארח אנשים בחוץ, ואפשר היה לפתוח את זה ולהוריד את העומס מהטייק אווי או ממקומות אחרים. יש לא מעט מקומות שבהם עדיין ניתן להקל. אני לא אחזור על חוסר ההיגיון שהיה בפתיחת עסקים כאלה כן וכאלה לא, אבל אני אומר לך שוב, אדוני: הטעות של הממשלה היא הניסיון לנהל כל עסק במקום לנהל את האירוע ולקבוע את המסגרת. מי שעומד במסגרת יפתח ומי שלא יכול לעמוד במסגרת

תודה, אדוני. תודה רבה, אדוני.

לעבור להצבעה, ולכן אני מבקש מכולם לשבת במקומם. מי שלא יושב במקומו, נצרף את קולו לאחר מכן. ברשותכם, נא להצביע בעד או נגד אישור התקנות.

מי נגד?

מי שירצה לצרף את קולו שירים את ידו ונצרף אותו להצבעה. תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות) (תיקון מס' 6), התשפ"א 2020,

להלן תוצאות ההצבעה: ארבעה הצביעו בעד, אפס מתנגדים, אפס נמנעים. לארבעה שהצביעו בעד אני מצרף את קולו של חבר הכנסת מיקי לוי,

לא? לא משתתף? הוא מקוזז. הוא מקוזז, את קולה של חברת הכנסת קרן ברק, מקוזז. מקוזז, חברת הכנסת אתי עטייה מצטרפת,

אחרי שצירפנו את ארבעת הקולות הללו,

הקודמות, ובהתאם למנגנון התקנות מגיעות למליאה במידה שהוועדה לא דנה בהן. סעיף 4(ד)(2)(ג) לחוק קובע סמכות למליאה לדון בתקנות, ולאשרן או לא לאשרן במידה שהוועדה של הכנסת לא קיבלה החלטה בתקנות כאמור. יושב-ראש הכנסת יביא את התקנות להצבעה בכנסת בהקדם האפשרי. ביום 5 בנובמבר 2020 אישרה הממשלה תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה (תיקון מס' 9), כולל כמה עניינים של הארכת תוקפן מכ"ז בחשוון התשפ"א, 15 בנובמבר 2020, עד ליום ב' בכסלו התשפ"א, 18 בנובמבר 2020. מה שמובא בפני מליאת הכנסת כרגע הוא הצעה לאשר את ההוראות שתוקפן הוארך, אשר נקבעו בתקנות לפי סעיפים 6 ו-7 לחוק ואשר עמדו בתוקף מכוח תיקון מס' 9 בין התאריכים 15 בנובמבר ל-18 בנובמבר: שמירת מרחק במרחב הציבורי,

הגבלות על נסיעה, הגבלות על תפילה וכן היבטים אכיפתיים של הוראות אלה, תקנה 1 לעניין אנשים הגרים באותו מקום והתקהלות. המשמעות כרגע באישור התקנה היא בעיקר בנושא ההיבטים הפליליים של התקנות. סעיף 23(2) לחוק קובע כי במידה שהכנסת לא תאשר, תתבטל האחריות הפלילית לעשיית העבירות הנובעות מהן ויוחזר כל קנס ששולם בשלן.

יתבטלו הליכי האכיפה שננקטו בגלל העבירות כאמור.

אבקש מחברי הכנסת לאשר את התקנות שהתקינה בממשלה כמפורט בהצעת הממשלה.

תודה רבה לסגן שר הבריאות יואב קיש. עכשיו נעבור לרשימת הדוברים. חבר הכנסת מיקי לוי, מוותר, חבר הכנסת יצחק פינדרוס, אינו נוכח, חבר הכנסת עמית הלוי, אינו נוכח, חבר הכנסת אלי אבידר, אינו נוכח, חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת, חבר הכנסת ג'אבר עסאקלה,

חברת הכנסת עאידה תומא סולימאן, אינה נוכחת, חברת הכנסת תמר זנדברג, אינה נוכחת, חבר הכנסת יואב סגלוביץ' אינו נוכח, חבר הכנסת סמי אבו שחאדה, אינו נוכח, חברת הכנסת היבה יזבק, אינה נוכחת, חבר הכנסת ניצן הורוביץ, אינו נוכח, חבר הכנסת סעיד אלחרומי אינו נוכח, חבר הכנסת יבגני סובה, אינו נוכח,

אינו נוכח, חבר הכנסת יעקב מרגי, מוותר. לא, לא, אני, מוותר. אז אתה תדבר בהצעה לסדר-היום. מוותר. חבר הכנסת עודד פורר, בבקשה, אדוני. אחרון הדוברים. לאחר מכן הצבעה. בבקשה, אדוני, שלוש דקות לרשותך. תודה, אדוני היושב בראש. חבריי חברי הכנסת, אדוני סגן השר, אני רוצה לנצל את הדקות שיש לי להזכיר לכם קבוצה של ילדים שיושבים בבית כבר תקופה ארוכה, תלמידי חטיבות הביניים, ילדים וילדות, נערים ונערות, שלא ראו בית ספר כבר זמן רב, לצערי. ואני אומר לכם, האחריות על מה שקורה כאן מוטלת על כתפיכם, אחריות לא רק ברמת השמירה מפני התפרצות של נגיף הקורונה אלא גם השמירה על בריאות הציבור ובריאות הדור הבא שלנו. אני אומר לכם שהשערורייה הגדולה ביותר היא שהיו לכם שבעה חודשים להתכונן לאיך פותחים את מערכת החינוך, ואתם טוענים, ואני חושב שבצדק, שפתחתם אותה לא נכון בסיבוב הקודם. אז אתם עכשיו חוזרים על אותן הטעויות

כשאתם כבר רוצים לא לטעות אז אתם פשוט לא עושים שום דבר או לא פותחים בכלל. ואני אומר לך, אדוני סגן השר: אפשר להגיע למתווה של כיתות קטנות ואפשר להגיע למתווה של קפסולות, רק צריך להפעיל את הראש. ואם צריך כסף, אני אומר לכם שזה שווה כל שקל. אנחנו כאן אישרנו 6 מיליארד שקל תוספת מענקים להחזרת עובדים לעבודה. כמה נוצל מזה, מיקי? 2%. 2%. קחו את כל הכסף הזה, תשקיעו אותו בתוך המערכת הזאת, תגייסו מורות חיילות, תגייסו את תנועות הנוער, תגייסו גם את פיקוד העורף וגם את מש"קיות החינוך. יש לא מעט תפקידים, גם בצה"ל היום, שפחות מופעלים. תפעילו אותם לטובת העניין הזה. תעשו קפסולות כאלה מהגיל הרך ועד התיכון, אבל תחזירו את הילדים האלה למסגרת חברתית. יש לזה משמעות הרבה מעבר לציונים האלה בסוף הדרך. יש לזה משמעות הרבה מעבר לבריאות כפי שאנחנו רגילים לראות אותה, גם לבריאותם הנפשית וליכולת שלהם,

הוא מסיים. עליזה, תירגעי. אני מסיים בדיוק בעוד עשר שניות. יש לזה משמעות גם ליכולת שלהם לנהל חיים תקינים. קחו את זה בחשבון.

תודה רבה, חבר הכנסת עודד פורר. עכשיו אנחנו נעבור להצבעה. אני אצרף אחר כך את כל מי שלא יושב בכיסאו וירצה להצטרף.

מי נגד אישור התקנות? נא להצביע.

(הגבלת פעילות והוראות נוספות) (תיקון מס' 9), התשפ"א 2020, נתקבלו. שניים הצביעו בעד, אפס מתנגדים. השר המקשר חבר הכנסת דוד אמסלם מצרף את קולו, נכון, אדוני? אתה מצרף את קולך. יש עוד אנשים שרוצים לצרף את קולם? חבר הכנסת עוזי דיין, חברת הכנסת אתי עטייה.

ברשות יושב-ראש הישיבה, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית: הצעת חוק חוזה הביטוח (תיקון מס' 11), התשפ"א

שהחזירה ועדת הכספים. מסקנות ועדת הכלכלה בעקבות דיון מהיר

בנושא: פרויקט המטרו בגוש דן ומיצוי זכויות הציבור. תודה. תודה רבה לסגנית יושב-ראש הכנסת, סגנית מזכירת הכנסת. סליחה, עשיתי אותך כבר סגנית של יריב. עכשיו, כמובן, אדוני, הודעת הממשלה. אני מבין שמדובר

אתה תקריא אותן, ואז אנחנו נעשה שתי הצבעות שונות. בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אני מתכבד להודיע כי בהתאם לסעיף 43ד(ו) לחוק-יסוד: הממשלה, ועל פי הצעת ראש הממשלה, החליטה הממשלה לצרף את חבר הכנסת יעקב ליצמן כשר נוסף לממשלה. בנוסף החליטה הממשלה, בהתאם לסעיף 31(א) לחוק-יסוד: הממשלה, לשנות את חלוקת התפקידים בין השרים, כך שהשר יעקב ליצמן ישמש שר הבינוי והשיכון, וזאת במקום ראש הממשלה, שמילא תפקיד זה בהתאם לסעיף 43ד(ד) לחוק-יסוד: הממשלה. בהתאם לסעיף 43ד(ו) ולסעיף 31(א) לחוק-יסוד: הממשלה מבקשת הממשלה את אישורה של הכנסת להחלטות אלה, ולהודיע על זיקתו של השר ליצמן לראש הממשלה. תודה רבה, אדוני. עכשיו אנחנו נעבור להצבעה, ברשותכם. מה, יש דיון? סליחה, אני מתקן. חשבתי שמדובר בהצבעה ללא דיון.

יש גם דיון, נרשמו דוברים. ראשון הדוברים, חבר הכנסת מיקי לוי. בבקשה, אדוני.

תודה רבה, אדוני היושב-ראש, גם בסיבוב הקודם הצבעתי בעד אישור התקנות אבל עליתי לכאן לדבר על כמה נושאים שעניינם הוא כסף. מיקי, אני פה. אני, גם אליך.

אנחנו לא הולכים לשום מקום, יש לנו זמן. אני גם מחכה לוועדת החוקה, ליושב-ראש ועדת החוקה, שמגיע לו שאפו על נושא הספארי. אני, יש לי זמן היום. תמיד יש לי זמן. 230 מיליון שקלים אושרו למגזר השלישי, 230 מיליון שקלים, לפני כחודש ושבוע או חודש וחצי. הכסף הזה אושר בוועדת הכספים, באמת לאחר מאמצים רבים של יושב-ראש ועדת הכספים וחברי ועדת הכספים. 230 מיליון שקלים הם לא שקל ולא אגורה, זה הרבה מאוד כסף עבור המגזר השלישי. חברי חבר הכנסת יושב-ראש ועדת הכלכלה, תקשיב, זה משהו מעניין. 230 מיליון שקלים, אלה דברים שקרובים לליבך, למגזר השלישי, אי-אפשר לממש את הכסף כי שר המשפטים לא חתם עדיין על התקנות. הייתכן? כבר הממשלה אישרה, כבר ועדת הכספים אישרה. מי רץ בצמתים, בחוגי בית, לעשות הכול כדי, יהיה שר המשפטים, אני או אתה? מה אתה, על זה,

לא אני. אל תגיד לי: לא אני.

הקולקטיב שלך. ולכן אני אומר לכם, חברים: יש דברים שהם חזקים מפוליטיקה. מדובר במגזר שלישי, רבותיי. אלה אותם ארגונים שנותנים מנות אוכל ודואגים לאוכלוסייה המוחלשת ביותר. אז אני פונה אליכם. אני פונה אליך, אדוני השר מכחול לבן: באמת, זה מעל כל שיקול פוליטי. ולאנשי הקואליציה: שמישהו ייקח את העניין הזה וידבר עם שר המשפטים, כי הכסף אמור להגיע למגזר השלישי עבור אותן משפחות מוחלשות. זו התשובה שנתנו לי באוצר כאשר בדקתי את העניין.

חבר הכנסת פורר דיבר לפניי, אני רק רוצה להסביר. 230 מיליון לא, בגלל ביורוקרטיה של רשות המיסים. ה-100 מיליון שהבאנו, זה עדיין תקוע במשרד המשפטים, אצל חנן ארליך. תודה רבה על התיקון. 100 מיליון שקל, שיחתמו על זה, יביאו תקנות, כי יש אנשים חסרי יכולת שמחכים וזקוקים לעזרה הזאת.

כואב לי הלב. אני לא מבין את זה.

אני קורא לשר המשפטים מחר בבוקר לחתום על התקנות ולהעביר את התקנות כדי שיהיה אפשר להעביר את הכסף הזה. יש לי 11 שניות, אז עוד דבר. הכשרה מקצועית: מתוך 375 מיליון שקל, מימוש, 63 מיליון.

משרד הרווחה מתווכח עם משרד האוצר.

צריך לעשות את כל נושא ההכשרה המקצועית לאותם מובטלים, לאותם אנשים שאיבדו את מקור פרנסתם, כדי להכניס אותם למעגל העבודה.

תודה רבה לחבר הכנסת מיקי לוי. אחריו, חברת הכנסת תמר זנדברג, אינה נוכחת, חבר הכנסת ווליד טאהא, אינו נוכח, חבר הכנסת אלכס קושניר, מוותר, חבר הכנסת אריאל קלנר, לא נוכח, חבר הכנסת יבגני סובה, מוותר. ולכן אנחנו יכולים לעבור להצבעה. מה, אדוני? אדוני רוצה לסכם, לא, הוא רוצה להצביע.

יכולים להצביע.

חברים, נא לשבת במקום. מי שלא יושב במקומו, אני אצרף אותו. אנחנו מדברים על שתי הצבעות. אני אקריא הצבעה-הצבעה, כדי שזה יהיה ברור. ההצבעה הראשונה, הודעת הממשלה בהתאם לסעיף 43ד(ו) לחוק-יסוד: הממשלה, ועל פי הצעת, קודם כול 31(א). הודעת הממשלה בהתאם לסעיף 31(א) לחוק-יסוד: הממשלה בדבר החלטתה לשנות את חלוקת התפקידים בין השרים כך שהשר יעקב ליצמן ישמש כשר השיכון והבינוי, וזאת במקום ראש הממשלה שמילא תפקיד זה בהתאם לסעיף 43ד(ד) לחוק-יסוד: הממשלה,

מי נגד?

הודעת

תוצאות ההצבעה: שלושה הצביעו בעד, אפס התנגדו, ואליהם רוצים להצטרף חבר הכנסת עוזי דיין, חבר הכנסת יעקב אשר, חבר הכנסת יעקב טסלר וחברת הכנסת אתי עטייה. סך הכול שבעה הצביעו בעד, אפס התנגדו, אפס נמנעו, ולכן ההחלטה אושרה. אני הגעתי בשנייה האחרונה, אדוני. בהצבעה הבאה אתה תוכל להשתתף. אני עובר להצבעה הבאה, בעניין הודעת הממשלה בהתאם לסעיף 43ד(ו) לחוק-יסוד: הממשלה, ועל פי הצעת ראש הממשלה, בדבר החלטתה לצרף את חבר הכנסת יעקב ליצמן כשר נוסף לממשלה. ועל זה אנחנו רוצים לעבור להצבעה.

מי נגד?

תוצאות ההצבעה: חמישה הצביעו בעד, אפס התנגדו, אפס נמנעו. אליהם אני רוצה לצרף את חבר הכנסת, עוזי דיין,

מצטרף. חבר הכנסת יעקב אשר, חבר הכנסת יעקב טסלר, חברת הכנסת אתי חוה עטייה, הוספתי גם את חוה. ולכן תשעה הצביעו בעד, אפס התנגדו, אפס נמנעו. ההחלטה אושרה. אני קורא לחבר הכנסת יעקב ליצמן, אחרי ההשבעה, אם אינני טועה, אפשר יהיה להגדיר אותו שר,

כבר? אז כבר, לשר יעקב ליצמן, לבוא ולהצהיר אמונים. בבקשה, אדוני, לכבוד הוא לי. כן, אומרת מזכירת הכנסת, פעם שר, תמיד שר. אדוני מכיר את הנוסח בעל פה, אני מניח. בבקשה, אדוני. אני, יעקב ליצמן, מתחייב כחבר הממשלה לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה, למלא באמונה את תפקידי כחבר הממשלה ולקיים את החלטות הכנסת. תודה רבה, אדוני. וכן למר. מיקי, בקרוב אצלך. לאט-לאט. גם זה יגיע. אדוני, האם יכול להיות שאתה פשוט אוהב לקרוא את הנוסח ולכן כל פעם יש שינויים,

בבקשה.

בשעה טובה שוב, מכובדי השר יעקב ליצמן, הייתי כרגע בשיחה עם המזכ"ל הנבחר של IPU, של הארגון העולמי שמאגד את כלל הפרלמנטים, הנשיא הנבחר. אני יכול לומר לך שהתברכנו וזכינו שאתה חוזר למקום הטבעי והראוי סביב שולחן הממשלה. אני יכול לומר לכם שביום שהשר ליצמן הודיע על התפטרותו פרסמתי פוסט וכתבתי שאני מאוד מקווה שמדינת ישראל תזכה בקרוב לשוב ולראות אותו תורם מהעשייה האדירה שלו כחבר הממשלה. אני לא בטוח שהייתי שותף לזה. לא, לא. לא היית שותף לזה בכלל, אבל מסתבר שלפעמים כשמבקשים משהו ומייחלים למשהו, זה אכן קורה, ואפילו מהר. אז אני באמת מאחל לך, השר יעקב ליצמן, המשך עשייה טובה, המשך הצלחה, ואני שמח שהדבר בא על מקומו בשלום באופן הזה. תודה, אדוני. אני יכול להזמין את חבר הכנסת מיקי זוהר לשוב ולנהל את הישיבה. אני כבר מוכרח לומר שאני מרגיש נמוך יותר, כי אני יושב על הכיסא בגובה שהוא, חזרנו, ועכשיו אנחנו יכולים לעבור להצעות לסדר-היום. ההצעה לסדר-היום הראשונה להיום היא בנושא אי-כינוס ועדת שרים לענייני חקיקה וזלזול בעבודה הפרלמנטרית של חברי הכנסת,

ראשון הדוברים, חבר הכנסת אלכס קושניר.

הינה הוא מגיע. בבקשה, אדוני, בוא. קראתי בשמך, אתה יכול לעלות לדוכן. בבקשה, אדוני, שלוש דקות לרשותך. סליחה, הפעלתי בטעות את ההצבעה. לא להצביע. אז בוא ישר נצביע וזהו.

זה טעות. שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, רבותיי השרים, הכותרת של ההצעה לסדר-היום, עוד מעט היא תופיע על הלוח בטח,

עוד שנייה זה מסתדר. משהו לא תקין במסך. הינה, עכשיו זה הסתדר. יפה מאוד. שלוש דקות, בבקשה, אדוני. אז אני אומר שהכותרת של ההצעה לסדר-היום היא: אי-כינוס ועדת השרים לחקיקה מפריע לעבודתם של חברי הכנסת. אז אני חושב שהייתי טיפה משנה אותה ומדייק אותה. אי-כינוס של ועדת השרים לחקיקה פוגע בחיים של האזרחים. יש לי פה ויקיפדיה. אני אקריא לכם מה זה ועדת שרים לחקיקה,

כי אתם בטח יודעים, אבל הציבור אולי פחות. אז "ועדת השרים לענייני חקיקה, היא ועדה בממשלת ישראל בראשות של שר המשפטים, המוסמכת לדון בעניינים שונים הקשורים במשפט ואכיפת החוק. עיקר תפקידה של ועדת השרים הוא גיבוש עמדת הממשלה בנוגע להצעות החוק".

אנחנו יודעים שיש הצעות חוק ממשלתיות והצעות חוק פרטיות. אני שמעתי הרבה פעמים שרים עולים לכאן לדוכן הזה לענות על הצעות חוק פרטיות, ובאים כל פעם באותו תירוץ: בגלל שוועדת השרים לא מתכנסת הממשלה מתנגדת. זה אומר שממשלת ישראל פשוט לא מבצעת את תפקידה. הרי לא יכול להיות שבמשך חצי שנה כמעט לא הייתה שום הצעת חוק פרטית

אתם דוחים הכול. לא מעניין אתכם שום דבר. גם הצעות חוק של חברי הכנסת מהקואליציה וגם הצעות חוק של חברי הכנסת מהאופוזיציה פשוט לא מעניינות אתכם. עכשיו, עזבו, אנחנו כלי. באמת, חברי הכנסת הם לא העניין. אבל יש ציבור שלם, יש סטודנטים, יש חיילים משוחררים, יש קשישים, יש מובטלים, יש עסקים שנפגעו, יש אנשי אומנות, אנשי תרבות,

ובאמת הם נמצאים במצוקה מאוד מאוד קשה במהלך המשבר הזה. והממשלה, שקמה כממשלה שאמורה לטפל במשבר הקורונה,

לא מבצעת את תפקידה.

אדוני היושב-ראש, בהצעות רגילות לסדר-היום אתה יכול לבקש להעביר את הדיון בהצעה הזאת לוועדה כלשהי. כאן אני מבין שהממשלה פשוט לא סופרת את הכנסת, אז זה לא משנה לאיזו ועדה אנחנו נעביר את זה. אולי לחבריי שידברו אחריי יהיה איזשהו רעיון. מה שאני הייתי מציע לממשלה הזאת זה לעשות שני דברים. אגב, זה מאוד דיכוטומי, מאוד בינארי: או שאתם מצליחים להסתדר אחד עם השני, אדוני השר דודי אמסלם ואדוני השר ניסנקורן, או שפשוט תפרקו את החבילה. בחוסר היכולת שלכם לעבוד ביחד אתם פוגעים בעבודת הכנסת,

אני מזכיר לכם, ובעיקר בעיקר, והכי חשוב, אתם פוגעים בציבור, כי היוזמות שאנחנו מעלים כאן הן יוזמות לא רק שלנו, אלה יוזמות שבאות מהשטח. אנחנו מעבדים אותן, מעבירים אותן להצעות חוק, ומנסים לקדם נושאים שחשובים לנו, לבוחרים שלנו ולציבור הישראלי כולו.

או שתפרקו את החבילה או שתלמדו לעבוד ביחד,

תודה רבה לחבר הכנסת אלכס קושניר. אחריו תעלה חברת הכנסת הילה שי וזאן. בבקשה, גברתי, שלוש דקות לרשותך. בבקשה, ידידתי, שלוש דקות לרשותך, חברתי. לשיקולך, בבקשה. חבריי וחברותיי, מכובדיי כולם, הגיע הזמן לדבר על הסוד הגלוי ביותר בכנסת: אין חקיקה בישראל. תפקידה של הכנסת הוא להיות הגוף הדואג,

המבקר, אבל קודם כול להיות הגוף המחוקק.

חברי הכנסת, לעמול על הצעות חוק, ולבסוף לייצר חקיקה משמעותית עבור אזרחי ישראל.

יש מהיום שהגעתי, חמישה חודשים, 20 הצעות חוק שעדיין מחכות. לשם מטרה זו נשלחנו על ידי הציבור והוא מצפה מאיתנו, הרשות המחוקקת,

אבל בכנסת העשרים-ושלוש כבר כמה חודשים כמעט שאין חקיקה, מאחר שוועדת השרים לחקיקה לא מתכנסת בגלל השר דודי אמסלם. שעות על גבי שעות של דיונים ועבודה מאחורי הקלעים על רפורמות משמעותיות עבור אין סוף קהלים ומאבקים הולכות לטמיון. 2,000 הצעות חוק עדיין תקועות בגלל שיקולים פוליטיים צרים של השר אמסלם, המקשר בתפקידו בין הממשלה לכנסת.

אם ברצונך להראות שטובת ישראל עומדת לנגד עיניך, הסר את הווטו ואפשר לכנס את הוועדה. מלבד דיון אחד, שבו אושרו שני חוקים פרטיים של הליכוד באדיבות כחול לבן, ועוד כמה דיונים טלפוניים, הוועדה לא מתכנסת באופן תדיר כבר חודשים ולא מאשרת להעלות למליאה חקיקה פרטית. תכירו כמה אנשים שנפגעו מהיעדר החקיקה הזה. חוק החזרת המקדמות לזוגות הקורונה, אתה מכיר את זה,

לדוגמה, אשר שלי מרמלה שילם מקדמה של 82,000 שקלים עבור חתונת בנו. זה חודשים בנו וכלתו מנהלים מאבק קשה אל מול בעל האולם כדי לקבל את כספם בחזרה. גם חתונתה של יפה מגדרה, שהייתה אמורה להתחתן לפני שבועיים, התבטלה עקב המשבר, והיא מצידה איבדה מקדמה של 15,000 שקלים. אם הייתה חקיקה, הכסף היה שב לאלפי זוגות, שנמצאים רק בתחילת חייהם וכבר נמצאים בבור תקציבי של אלפי שקלים על אירוע שלא התקיים מעולם. בסקר של רק 300 זוגות צעירים עולה כי חייבים להם למעלה מ-5 מיליון שקלים, ורק 15 מתוכם קיבלו את כספם בחזרה. 15 אנשים בלבד מתוך מאות זוגות צעירים, וזאת טיפה בים. דוגמה נוספת: חוק להקמת מיזם לאומי לביטחון תזונתי. לפי דוח שפורסם ב-2019 אחד מכל חמישה ילדים בישראל סובל מחוסר ביטחון תזונתי. מי יודע עוד כמה ילדים הולכים לישון בלילה רעבים מאז פרוץ משבר הקורונה. לפני שלושה חודשים הגישו חבריי לקואליציה את הצעת החוק להקמת המיזם הלאומי לביטחון תזונתי, שיספק תלושי מזון וסיוע ברכישתו עבור משפחות מעוטות יכולת. אני יכולה להמשיך ככה עוד הרבה והרבה ולדבר על החוק לסימון מוצרים תוצרת ישראלית בתפזורת, מענה אנושי לקשישים במשרדי ממשלה וברשויות, חובת החזרים כספיים על טיסות שלא התקיימו ועוד. החקיקה היא ליבת העבודה של הכנסת, והכנסת היא ליבת הדמוקרטיה. בלי חקיקה אין כנסת, ובלי כנסת אין דמוקרטיה. בסופו של דבר, כל אחד ואחת מאיתנו נמצאים כאן בשליחות מטעם הציבור, מקבלים ממנו שכר ומנדט ציבורי במטרה אחת: לחוקק חוקים ולהיות להם לעזר. אנחנו מצויים בימים אלו במצב חירום. נזקי הקורונה מייצרים אין ספור אתגרים בכל תחומי החיים. עבודת הממשלה היא חשובה והכרחית, אך לא נצליח לעבור את המשבר הזה ללא חקיקה. אני קוראת מבמה זאת לראש הממשלה בנימין נתניהו ולשר דודי אמסלם לשחרר את פקק החוקים שנוצר ולהחזיר את הכנסת חזרה לחיים. זהו צו השעה.

תודה רבה לחברת הכנסת הילה שי וזאן. אחריה, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, היא אינה נוכחת, כפי שאני רואה. חבר הכנסת אנדרי קוז'ינוב, בבקשה, אדוני.

לרשותך. להצעה זו ישיבו, רק לידיעת החברים, גם שר המשפטים אבי ניסנקורן וגם השר המקשר בין הממשלה לכנסת חבר הכנסת דודי אמסלם. אולי פה הם באותו חדר, אולי פה יקרה משהו טוב. תכף נדע. בבקשה, אדוני, שלוש דקות לרשותך.

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני רק רוצה לציין בראשית דבריי שלהצעה לסדר-היום הזאת הצטרפו גם חברי קואליציה מלבד חברת הכנסת הילה שי וזאן, אבל הם הסירו את ההצטרפות שלהם ברגע האחרון. בכל מקרה, בכל יום חמישי חברי הכנסת מקבלים את אותה הודעה: ועדת השרים לחקיקה לא תתכנס גם השבוע. וזה קורה כבר מעל לארבעה חודשים. כבר מעל 2,000 הצעות חוק תקועות, ולא הגיעו למימוש ולדיון כי חלקי הממשלה הזאת עסוקים בקמפיין בחירות. וזה אחרי שלושה סבבים של בחירות. בפועל, הכנסת לא עובדת למעלה משנתיים. שנתיים, אני מדגיש. לא היה כדבר הזה, לפחות ב-20 השנים האחרונות. בהצעות החוק האלה, שלא מגיעות לוועדת השרים, יש חוקים שנועדו להקל על הציבור בעת הטרופה הזאת, מפתרונות לזוגות שלא יכולים להינשא כי השמיים סגורים ועד לפתרונות כלכליים מהותיים: ביטחון תזונתי ועזרה מהותית לקשישים. תראו, כולם אוהבים לדבר על משבר הקורונה. כל ח"כ שעולה לכאן יכול להכביר מילים על עד כמה הציבור נואש מהנעשה בממשלה הרעה הזאת. ובואו נגיד את האמת: הליכוד וכחול לבן לא משחקים יפה יחד, ואי-אפשר כבר להסתיר את זה. הם כבר לא מנסים, לא הליכוד ולא כחול לבן. הציבור מאס באופן ההתנהלות הזה, הציבור זועק מכל מקום שאופן הטיפול במשבר הקורונה מחפיר. אבל זה לא שהוא מחפיר, הוא לא קיים. כל הכותרות שאני קורא בעיתונות מדברות על משבר בין מפלגות השלטון. ואני רוצה לומר לכם משהו: זה לא מעניין. זה לא מעניין, כי 2,000 הצעות חוק תקועות. סגר שלישי בפתח, משפחות שבוחרות בין מזון ותרופות לחימום הבית, זה מה שצריך לעניין את הממשלה, לא הריב המתמשך הזה על סמכויות ומינויים, לא אוזלת היד של עצמכם, לא הקמפיינים שבניתם על מי צודק, מי פחות צודק, מי אמר למי, כמה ולמה. זה ממש, ממש, ממש, לא מעניין.

כי עבודת הכנסת חייבת להתבצע באופן סדיר, והפתרונות שמציעים חברי הכנסת חייבים לקבל מקום. אולי זה יישמע קצת טרחני, אבל בכל זאת, להיות חבר כנסת במדינת ישראל, למרות השם הרע שכבר הוצא לנו, זה שליחות. לגרוף כותרת מי אמר מה למי, זאת לא שליחות, לריב כדי להראות שאתה צודק, זאת לא שליחות. הדרך שלנו לממש את השליחות שלנו היא לעבוד קשה, להתדיין,

להתווכח,

לכתוב הצעות חוק שרואות את האדם, שרואות את הציבור. ובדיוק את זה הממשלה מונעת מאיתנו כרגע. העבודה השוטפת שלנו תלויה בריב המתמשך הזה בזמן שהמדינה פשוט הולכת לאבדון. אנחנו אפילו לא בשלב של הצעה לסדר-היום, הממשלה פשוט חייבת לחזור לעבודה תקינה ולתת לנו לעבוד. אל תכרכו דבר בדבר, תקציב במינויים, וכיוצא בזה. שימו את זה בצד. עד שתתפרק הממשלה תאפשרו לכנסת למלא את יעודה,

זאת העבודה שלנו, זה חלק מהשליחות שלכם ושלנו. זו הסיבה שבגללה אנחנו מגיעים לירושלים, למשכן הזה,

הממשלה הזאת חייבת להתעשת, או שתתפזרו ותפנו מקום.

תודה רבה לך, אדוני. יעלה להשיב שר המשפטים אבי ניסנקורן. אה, גברתי רוצה. כן. אז בואי, גברתי, לפני שיעלה שר המשפטים, תעלי ותדברי במשך שלוש דקות תמימות. תודה, כבוד היושב-ראש. כשאנחנו רצים לבחירות וכשאנחנו הולכים לציבור ומבקשים את האמון שלו חלק מדרכי השכנוע שלנו להצביע,

זה שאנחנו רוצים להוביל גם, בין היתר, שינויים בחקיקה, להביא חוקים חדשים, שדרכם אפשר באמת לעשות את השינוי שכולנו או לפחות חלק מאיתנו רוצים לראות בחיי היום-יום של הציבור. והציבור בדרך כלל, כאשר הוא בוטח בנו ונותן את אמונו ומצביע עבורנו, רוצה לראות אותנו ממלאים את התפקיד הזה, רוצה לראות אותנו נלחמים על הזכויות, הזכויות הבסיסיות היום-יומיות, האינדיבידואליות והקולקטיביות, שאנחנו, דרך העבודה שאנחנו מבצעים בכנסת, גם כן נילחם כדי שנושאים שמעיקים עליו יעלו לאג'נדה של הכנסת הזאת, וגם כן שנביא הצעות חוק.

שעבר על הממשלה הזאת מצב של שיתוק, שיתוק שבעיקרו משתק את הכנסת ולא משתק את הממשלה לקדם את האג'נדה שהיא רואה לנכון, התהפכו היוצרות. במקום שהכנסת תוביל, במקום שהיא תהיה בית המחוקקים, היא הפכה לסוג של חותמת גומי להצעות שבאות מצד הממשלה. יש אמירה שצריכה להדאיג את כולנו. בעצם העובדה שוועדת שרים לחקיקה לא מתכנסת ולא מאפשרת לחברי הכנסת להביא לסדר-יומה של הכנסת הצעות חוק חשובות מאוד יש אמירה שהממשלה היא מעל לכנסת, ולא ההפך, הכנסת מושתקת בהחלטה ברורה מצד הממשלה. עכשיו תגידו לי: עצם העובדה שצריך לקבל שתי תשובות על הצעה לסדר-היום כזאת בסופו של דבר לא משתקת את הממשלה, היא משתקת אותנו כחברי כנסת. אם ועדת השרים הייתה מתכנסת בחודשים האחרונים, חלק מהחוקים שהיינו רוצים לקדם, למשל הצעת חוק שקשורה לקצבת זקנה, או קצבת אזרחים ותיקים, להעלות את הקצבה הזו לפחות לשכר מינימום, הצעת חוק אחרת שאולי הייתה צריכה להתקדם, או לפחות לקבל את עמדת הממשלה לגביה, היא הצעת חוק שמחייבת את הביטוח הלאומי לקבוע שיש מתורגמן לכל ועדה רפואית של אנשים שביקשו להכיר בנכות שלהם או במוגבלות שלהם, הצעה אחרת שאני הולכת להציע בשבוע הבא, לקראת היום הבין-לאומי למאבק באלימות נגד נשים, זו הצעת חוק שמבקשת שתוטל חובה של טיפול לגברים אלימים שמוציאים נגדם צווי הגנה. זה מה שהיה צריך להיות במקרה של הרצח של ופאא עבאהרה, כאשר השופט שחרר את האדם האלים, את הרוצח שרצח אותה אחר כך, בלי שום צורך בטיפול ובלי שום מגבלה אחרת, ורק חמישה ימים בבית, בבית שהוא באותה עיר, ליד הבית של הנרצחת, ובעצם אפשר לו לרצוח אותה בסוף. זה סוג החוקים שאתם מנטרלים באי-קיום ועדת שרים לחקיקה. מצידנו שתמשיכו להתקוטט ביניכם, אבל אל תפריעו לנו לשרת את הציבור ולמלא את ההבטחות שהבטחנו, או לפחות לנסות לעשות את זה. תצטרכו לעמוד על הדוכן הזה ולהסביר למה אתם מתנגדים לחוקים האלה. מספיק עם הגישה שמנטרלת את הכנסת ומרוקנת את הכנסת מהיכולת שלה לבצע את העבודה שלה. תודה רבה לחברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. יעלה להשיב שר המשפטים חבר הכנסת אבי ניסנקורן.

אני אתחיל בהתייחסות, אני רואה שחבר הכנסת מיקי לוי לא נמצא פה, אבל אני ראיתי שהוא התייחס לנושא של 100 מיליון שקל שהתבחינים לגביהם עדיין לא פורסמו. אני לא הייתי מודע לזה שזה חונה במשרד המשפטים,

תפקיד משרד האוצר מלווה במשרד המשפטים. אז אני אדאג שבשבוע הבא זה כבר יופץ. חזרתי, אני רוצה לשמוע.

מיקי, אני לא הייתי מודע שזה חונה במשרד המשפטים, כי ההוראות מדברות על משרד האוצר. באמת כרגע התבחינים הם בבחינה סופית במשרד המשפטים. אני אדאג שבשבוע הבא זה יופץ. תודה רבה. זה יופץ לציבור ומייד אחרי זה, תודה. אז אני אלווה את זה ואני אדאג שזה יופץ. טוב, לגבי ועדת שרים לחקיקה האמת שאני מסכים עם כל מה שנאמר פה. ועדת שרים לחקיקה צריכה לעבוד, צריכה לשחרר חקיקה של חברי כנסת מהקואליציה ומהאופוזיציה, צריכה להתכנס פעם בשבוע. מטבע הדברים, יש חקיקות שהוועדה לא יכולה לאשר, אם מהסיבה שהממשלה כולה, כמקשה אחת, מתנגדת לדוגמה, נושאים תקציביים שמשרד האוצר צריך לתקצב וכל עוד אין לזה מקור תקציבי, אם זה מסיבות של יעדים וקווי יסוד של ממשלה, או השקפת עולם של ממשלה,

מטבע הדברים, מחלוקת בתוך הקואליציה שמייצרת מצב שהצעת חוק מסוימת לא יכולה להתקדם, בגלל התנגדות של גוש הליכוד או התנגדות של גוש כחול לבן. אבל, בסופו של דבר, רוב רובן של הצעות החוק, או לפחות חלק גדול מהצעות החוק, הן הצעות חוק שוועדת שרים לחקיקה בהחלט יכולה, בהסכמה של גוש הליכוד ושל גוש כחול לבן, שלי כמייצג בוועדה את גוש כחול לבן, של דודי אמסלם כמייצג בוועדה של גוף הליכוד. אין סיבה שלא לקדם הצעות חוק. אם אני אקח לדוגמה, יש הצעת חוק להכרה באחים שכולים. אין סיבה שההצעה הזאת לא תקודם. אני יודע שמשרד הביטחון לא מתנגד לזה. של מיכל שיר, כן, של חברת כנסת מהליכוד. אני יודע שמשרד הביטחון לא מתנגד לה. דוגמה אחרת: הצעת חוק של חברי, של מיקי זוהר, להכרה בארגונים שונים שליוו את הקמת המדינה, הוא ביקש הכרה בארגונים השונים האלה, אם זה מצד ימין של המפה הפוליטית או מצד שמאל של המפה הפוליטית. אין סיבה שההצעה הזאת, למשל, לא תקודם. אני בכוונה מזכיר את ההצעות האלה, כי אלה הצעות שאין עליהן מחלוקת והן לא תקציביות. אלה הצעות נקודתיות אבל חשובות,

ואם זה הצעות חוק אחרות, מהקואליציה או מהאופוזיציה, פניתי כמה פעמים לדודי אמסלם כמייצג גוש הליכוד, לא באופן אישי, וגם ציינתי במשך כמה שבועות, עד שהבנתי שזה חסר תוחלת, רשימה של הצעות חוק שאין עליהן מחלוקת שאני מציע שיאושרו. לצערי, אפילו לא נעניתי, וכמובן שהן לא אושרו. אני מכבד פה את, אתם מדברים? מדברים, אבל לא מסכימים. אומרים שלום. אבל זה לא בא לשיח על, שלום-שלום במסדרון. זה לא בא לשיח על ההצעות. ברור שיש מחלוקות. יש מחלוקות, וצריכים להגיד את הדברים, רוב המחלוקות נעוצות בהיבט המשפטי, בהיבט של מערכת בתי המשפט ומערך שלטון החוק. שם יש מחלוקות, שם יש מחלוקות מהותיות ביני לבין דודי, או ביני כשר המשפטים לבין גורמים אחרים בגוש הליכוד. אני חייב להגיד: אני חשבתי, כשהממשלה קמה, שה-20% שהם במחלוקת מהותית יהיו בצד ויתעסקו ב-80% שהם לא במחלוקת, וכמובן גם בענייני קורונה. אני גם הייתי בטוח, מהיכרות רבת שנים עם דודי אמסלם, גם אני וגם הוא, מתוך ההיכרות של העשייה שלו והשקפת העולם שלו, שנושאים חברתיים יקבלו תאוצה גדולה בכנסת הנוכחית, על ידיי ועל ידי דודי. חבל שמראית פני הכול זה בסוף ההתייחסות לשלטון החוק והמחלקות על שלטון החוק, וזה בעצם מערפל את יתר הדברים. אבי,

אני חושב שזה זה כשל מוחלט של ממשלת ישראל בנושא הזה, זה עוול גדול לכנסת ישראל, גם לחברי כנסת מהליכוד, גם לחברי כנסת מכחול לבן וגם לחברי כנסת מהאופוזיציה וגם לחברי כנסת מכל מפלגות הבית. דרך אגב, בהצעות שאני הצעתי לדודי אמסלם היה רוב מוחלט להצעות מגוש הליכוד, שהצעתי שאנחנו נאשר. זה לא קורה. אישרתם, לא, בסדר. בואי נגיד, כשבאה הצעה, אני מאשר. אם אין סיבה הגיונית לא לאשר, אני מאשר. עוד פעם, אי-אפשר לקחת את ה-20%, ובגלל ה-20% "להעניש" במירכאות את ה-80% שהם מוסכמים. זה לדעתי לא הגיוני, לא עושה שכל ולא מקדם את מדינת ישראל ואת האזרחים. אני אתן עוד דוגמה שהיא דווקא לא הצעת חוק פרטית אלא הצעת חוק ממשלתית. יש הצעת חוק ממשלתית של יועז הנדל לסיבים אופטיים ברחבי המדינה. זו הצעת חוק חשובה, חברתית, מקדמת שוויון, מקדמת את המדינה ברמה הטכנולוגית, ולא מקודמת.

גם בלי סיבה. זה מצב לא תקין, אני חושב שזה מצב לא בריא. אני גם שמעתי אמירות שבגלל שמקדמים ועדת איתור לפרקליט המדינה אין ועדת שרים לחקיקה. עם כל הכבוד, אין קשר. עם כל הכבוד, אני לא מעכב דברים בגלל שהליכוד מפר דברים אחרים. יש פה נושא שהוא קשור לכנסת ישראל, ואני חושב,

אני גם אמרתי ואני אומר את זה עוד פעם וגם כתבתי את זה: דברים שדודי אמסלם, כמייצג גוש הליכוד, מטיל עליהם וטו בוועדת שרים לחקיקה לא עולים. אני מכבד את זה, ככה זה גם צריך להיות. ודברים שכחול לבן מטילים עליהם וטו לא עולים. אבל זה ה-20%; ה-80% הם לא במחלוקת, רק שכשאתה מעלה נושא ועמדת ממשלה לכנסת ישראל, אתה חייב לעבור גם את המשרדים הרלוונטיים, המשרד הרלוונטי, והרבה פעמים זה משרד האוצר, לראות באמת שאין פה בעיות שנוגעות למדיניות הממשלתית, או שהממשלה בעצמה רוצה לקדם את זה,

אני בכוונה בחרתי לדבר ככה, לא בצורה שמחפשת את ההתלהמות או מחפשת את הוויכוח או מחפשת את הטלת האשם. אני מדבר על זה באמת מתוך ראייה של אחריות, שלא מתקיימת, של דבר שצריך לקרות שלא קורה, והצעות חוק שכן צריך להתחיל לשחרר אותן במשורה, כל עוד הן מוסכמות. אז זה המצב. ואני חייב להגיד: מכיוון שהחלטת הממשלה אמרה שאי-אפשר להעלות דברים על סדר-היום ללא הסכמת גוש הליכוד או גוש כחול לבן, אנחנו כולנו מחויבים להחלטת הממשלה בנושא הזה.

השורה התחתונה? השורה התחתונה: יש רק דרך אחת לקדם חקיקה, וזה דרך ועדת שרים לחקיקה, כי אתה צריך לקבל עמדה מסודרת של הממשלה ואחר כך גם ביצוע. אני בעד לשחרר הצעות חוק מוסכמות, שאני מניח שבערך 80% מוסכמות, כפוף, אמרתי, למדיניות ממשלתית וליכולת ביצוע. לצערי, בגלל ש-20% אחוזים לא מוסכמים מענישים את כנסת ישראל. תודה רבה לשר המשפטים,

ועדת השרים לענייני חקיקה. יעלה וישיב השר המקשר בין הכנסת לממשלה חבר הכנסת דודי אמסלם.

אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, קודם כול אני רוצה לענות לאופוזיציה. ועדת השרים לענייני חקיקה קובעת את עמדת הממשלה, קובעת את עמדת הממשלה לגבי כל חוק וחוק. אתם, תן לי רק שנייה. תן לי רק לדבר.

באופוזיציה כל שבוע מעלים את החוקים שלכם ואנחנו מצביעים, ככה שאני לא מבין על מה אתם מלינים בסופו של דבר. אתם עושים את עבודתכם, שנייה, דקה. אני אמרתי: ועדת השרים קובעת את עמדת הממשלה. אתם באופוזיציה לא צריכים את ועדת השרים באופן עקרוני. אתם מעלים את ההצעות שלכם בין אם ועדת השרים הסכימה ובין אם לא. רק שנייה,

ולכן לא הצלחתי להבין את הטענה בהיבט שלכם. אתם אופוזיציה, צריך להבין את זה. עכשיו אני רוצה לומר משהו לשר ניסנקורן. למשל, אני אתן דוגמה. היום עלתה,

את מפריעה לי. חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, אני לא מפריע לאף אחד לדבר אף פעם. את רוצה, אחרי זה תבקשי עוד פעם רשות דיבור. תעלי לכאן, אני אאזין בכיף. היום עלתה הצעת חוק של איימן עודה וגם חבר הכנסת סער לגבי הנושא של המגזר הערבי, בנושא של נשיאת נשק, לא במגזר, בכלל המדינה, אבל שם הבעיה הקשה, ואתם ראיתם מה הייתה העמדה של שר המשפטים באופן קטגורי. אין לזה היגיון. אין הסבר הגיוני למה. "אנחנו מתנגדים", זה התגובה הפבלובית בעיקרון של משרד המשפטים. תבדקו אותי, דרך אגב. תמיד זה היה. בכל הצעות החוק שאנחנו מגישים בנושא משרד משפטים התגובה הראשונית היא: אנחנו מתנגדים. וזה לא בסדר, ואני גם אמרתי בזמנו, בתחילת הדרך, לשר המשפטים: תראה, צריך להבין, כל חוק בכנסת חונה באיזה משרד, אין איזה חוק שחונה בחלל. ואנחנו לא מבקשים, ואין איזשהו וטו של איזה שר על המשרד שלו. אין דבר כזה, אף פעם לא היה, אחרת לא היינו מקדמים שום חקיקה.

זו לא יכולה להיות תפיסת העולם או הראייה או ההתנהלות של שר במשרדו. התפקיד שלו זה לקדם חקיקה שהוא חושב שהיא נכונה גם בניגוד לעמדת האנשים שלו. אם האנשים שלו תומכים בזה, אז בוודאי לא קרה כלום,

אלא בוודאי, אם בעצם ההיגיון מכתיב את זה ואין שום סיבה הגיונית אחרת שלא, אז מתקדמים עם זה.

כל פקיד שתנסה לקחת ממנו כוח, כלשהו, הוא לא ייתן לך, לא משנה כרגע, אני אענה על זה.

אתה מדבר על פקידים, אני אענה. לא עשו כבר שנתיים, אבל אלכס, אני אענה.

אתה לא תצא מכאן בלי תשובה. רק תמתין. דרך אגב, לך עניתי כבר. אמרתי: אתה מגיש הצעת חוק, אתה עולה לכאן, אתה מדבר עליה,

ואנחנו מצביעים עליה,

יש לי הצעות חוק שחתומים עליהן גם חברי קואליציה, ואני חתמתי לך על הצעות חוק של חברי קואליציה, לא מתקבלת, אדוני, חבר הכנסת אלכס קושניר, ברמה הפורמלית אתה מעלה את החוקים לכאן, אנחנו מצביעים. הקואליציה לא מעלה את החוקים, אתה מעלה. יש הליך, הכול רגיל, אתה מדבר, אנחנו מצביעים. אבל הממשלה מתפקדת בסדר, נכון?

אני מסביר לך כרגע בהיבט של ועדת השרים מבחינתך. אתה בא, אתה מגיש את הצעת החוק. אני מכיר את התהליך. אז לכן אני לא מבין על מה אתה מלין, ולך עניתי.

אני רוצה לענות לשר ניסנקורן לגבי איך הגענו לעניין. תראה, אני רוצה להגיד לכם, רבותיי: בגדול, כשאתה מסתכל על כל המכלול של הממשלה, זה כמו רכב שיש לו גם גלגלים,

גם הגה,

המכלול הזה צריך לעבוד. הגלגל לא אומר למנוע: עזוב, אני לא נמצא, אבל מה זה קשור אליך, תמשיך לעבוד. יש פה איזה מכלול של ממשלה שצריך להיות מתואם בכל הדברים. ואני אתן דוגמה. ולכן אני אומר: אני מרגיש בעניין הזה שכחול לבן שורפים את המועדון, ומה שאנחנו עושים, בעצם אני מפעיל, מנסה להפעיל את המטפים כדי דווקא לצנן את הסיפור. ואני אתן את הדוגמאות על מה אנחנו מדברים. דרך אגב, אני רוצה להזכיר, ועדת שרים לענייני חקיקה מקדמת כל נושא שקשור לקורונה. צריך להבין. דרך אגב, איך אמרת, חבר הכנסת קושניר? הממשלה הזאת קמה כדי לטפל במשבר הקורונה. אז בואו נגיד, בבייסיק אנחנו שם. עכשיו בוא נתחיל לבדוק למה הגענו לאן שהגענו. בסוף אנחנו בני אדם, ויש כללים ויש כבוד הדדי ויש ג'נטלמניות ויש מסגרת כוללת. הוקמה הממשלה, אז קודם כול, כפי שאמרתי, כחול לבן הצביעו בעד חוק ההמרה, עם האופוזיציה, בניגוד לעמדת ועדת השרים. אני אקריא את זה במהירות. כחול לבן,

הקימו ועדת איתור לבחירת פרקליט מדינה בניגוד להסכמים הקואליציוניים. אני רואה בזה דבר חמור מאוד, מאוד מאוד, בגלל שיש הסכם. הליכוד לא הביאו תקציב מדינה באוגוסט, לפני האיתור. שנייה, עוד מעט, למה אתה מתחיל עם הדבר הזה? אבל, איתן, גם על זה אני אענה, סמוך עליי. למה אתה מדבר,

לא הבאתם את תקנון הממשלה ביום הראשון של הממשלה. איתן, אם אתה רוצה לדבר, למה אתה מתחיל עם הדבר הזה? אם אתה רוצה לדבר, אולי תתייחס לכנסת? איתן, איתן, למה הצעת חוק שלו לא עולה? למה הצעת חוק של בוסו לא עולה? למה הצעת חוק של קרן לא עולה? על זה תדבר. איתן, אתה רוצה לתת לי לדבר? על הכבוד של הכנסת, איתן, אתה רוצה, אני רוצה תשובות ולא, רק שנייה, אתה רוצה שאני אקבל ממך אישור על מה לדבר?

אני לא רוצה

באמת? אתה כאילו מיתמם פה מעל דוכן הכנסת. איתן, אתה רוצה להפריע לי, אז הינה, בבקשה, דבר.

קח שתי דקות להפריע,

אביו קיבל את עיטור המופת במדינת ישראל עוד לפני קום המדינה. בן אדם שורשי מאוד. איך זה קשור לוועדת השרים לחקיקה?

אני אסביר. איך זה קשור למינוי בדירקטוריון, מה שאבא שלו עשה?

אם אתם רוצים להפריע לי, אתה השר המקשר בין הממשלה לכנסת, אז בוא תקשר אותנו למה, אלכס, אם תמתין, רק שנייה. אל

אתה זוכר את הסיפור שישבנו עם השר גלנט, ניסינו לגשר? הוא החליט שלא בא לו על תשלומי הורים.

4 מיליארד שקל, אין דבר. כנ"ל קפסולות, לא בא לו. ועדה שלו.

וכנ"ל מיקי חיימוביץ' בוועדת הפנים. זה כאילו ועדות של המפלגה, כאילו אנחנו, הליכוד, לא הרוב שתמכנו בכם.

היא הגדילה לעשות, עוד אומרת: אנחנו נשמור על מוקדי הכוח, אבל אנחנו צריכים להחליף את נתניהו. אני לא יודע איך אתם לא פיטרתם אותה למוחרת. אני פעם הצעתי לכם להחליף את גנץ? אני לא מדבר על ההצבעות שלהם. דרך אגב, בחוק הקורונה הם הצביעו נגד הממשלה. ראשי ועדות. ראשי ועדות.

אל תעשה לי ככה.

כי כשיהדות התורה הצביעה נגד, טוב.

תעשה לי ככה. כשיהדות התורה הצביעה נגד חוק ממשלתי לא שמעתי אותך, שאמרת את זה. אז אני אסביר לך.

כשמצביעים נגד חוקים אחרים לא שמעתי את,

ואנחנו הצבענו על חוק ההמרה אחרי שאתם הצבעתם נגד ועדת חקירה לשופטים. תגיד את האמת.

איתן, איתן, למה אנחנו צריכים לשלם מחיר עבור ההתקוטטות הזאת? ובסוף אתה פוגע בכנסת.

עוד מעט. איתן, אני רוצה לומר לך דבר מאוד פשוט: אני יודע מתי מצביעים וזה בסדר.

כשאתה הצבעת נגד הממשלה בנושא מסוים, אז אנחנו מבינים את העניין. כל אחד, אנחנו מכירים את הסיפור.

אנחנו לא מקבלים הצבעה פופוליסטית בגלל שלא בא לנו. דרך אגב, גם לא קיבלנו את זה בממשלה הקודמת, כולל מח"כים מהליכוד, ואתה יכול לברר איזה סנקציות נקטנו נגדם בגלל דברים מהסוג הזה. אני אומר בגדול, אני לא מדבר על זה ששר בקבינט, יזהר שי, יוצא לתקשורת ואומר שהוא בעצם מעודד את המורים להיפגש עם התלמידים בניגוד להנחיות של הממשלה עצמה, שהוא חבר באותה, זה דבר שלא שמעתי, לא ראיתי התנהלות כזאת. עכשיו אני אגיד לכם משהו. איתן, אני רוצה לסכם את זה. אדוני שר המשפטים,

הכול קשור לכול. זה לא, בוא נעזוב את זה, ולא נתעסק עם זה. בסופו של דבר, כפי שאמרתי, ממשלה זה מכלול. או שהוא נוסע או שהוא לא נוסע. אם הוא לא נוסע, בוא נלך לבחירות. זו העמדה שלי. אני מסכים עם קושניר. ואם אתם רוצים לנסוע, רק שנייה. אז בוא נתאם ונסדר את כל הבעיות ואת כל המכלול של הבעיות. אני אסביר לך גם למה.

בליכוד, אין לנו שום מעצור בשום נושא. אנחנו לא מתנגדים לשום חוק שלא קשור לנושאי דת ומדינה או משהו עקרוני באידיאולוגיה. באופן מעשי, מה שקורה, זה רק אתם עוצרים. זה הלכה למעשה. מה שקורה הלכה למעשה, זה מה שקורה. אז לכן אני אומר לכם, עכשיו אני מסכם איך הכול קשור: כפי שאמרתי, הרכב נוסע, הוא מורכב מכל חלקיו, ולכן כל חלק קשור למשנהו. בינתיים הוא לא נוסע. לכן אני אומר, אני פונה גם לשר המשפטים וגם לשר הביטחון, ואני אומר להם: חבר'ה, אם אתם רוצים להסדיר, אז מסדירים את הכול. זה לא רק מה שנוח לכם ומה שאתם רוצים. דרך אגב, רוב החקיקה, כפי שציינת, באמת נוגעת לחקיקה הליכודית. דרך אגב, אל תתפארו ב-2,000 חוקים שמגישים. 2,000 זו רק בעיה לכנסת. אנחנו בזמנו רצינו להגביל, אלה מספרים מטורפים, אבל זה לא הנושא. אני אומר באופן כללי:

מסדירים את האירוע. לא מסדירים? אז לא מסדירים והולכים. זו העמדה שלי בעניין. עכשיו אני רוצה רק לענות בקצרה לחברת הכנסת הילה וזאן. באופן מעשי, החוק שאת הצעת, ובדקתי אותו, מדוע הוא לא עלה אז,

אני בעדו, דרך אגב.

מי ששילם כסף צריך לקבל את כספו בחזרה. אבל היועץ המשפטי של האוצר שם אמר שזה חוק לא שוויוני בגלל שכפי שאמרת הגשת עוד חוק לגבי טיסות. את צודקת גם לגבי טיסות וגם לגבי בתי מלון וכן הלאה וכן הלאה. לכן, גם את זה מסדירים כמכלול. דרך אגב, אז משרד האוצר התנגד, לא בגלל הרמה העקרונית, לא בגלל הנושא הספציפי. הוא היה בעד, אבל היועץ המשפטי שלהם אמר שזה לא יעבור בגלל שאין את עקרון השוויוניות לגבי כל הנושאים וכל המגזרים. לכן החוק הזה כשלעצמו, בכל מקרה, צריך לקבל תפנית בגלל שכפי שהוא הוא בוודאי לא עולה. אני רוצה לסכם. כפי שאמרתי, דרך אגב, אני אגיד עוד דבר אחד קטן לגבי מה שהעלה איתן. אנחנו הפרנו סוגיה אחת שקשורה לתקציב הדו-שנתי. זה נכון, זה כתוב בהסכם. דרך אגב, מי שהעלה את זה להסכם זה הליכוד. ראש הממשלה חשב, ואני מסכים איתו בכך, שאנחנו נמצאים בעידן של אי-ודאות, אני חושב שלא צריך לקבע דווקא דברים מהסוג הזה, משום שלדעתי אין לזה שום ערך. לכן הוא החליט שאנחנו הולכים לתקציב חד-שנתי. דרך אגב, זה דבר שאנחנו העלינו.

אתם העליתם את הנושא של ראש ממשלה חליפי או לא משנה מה. אם רציתם, נניח שעלה נושא הרוטציה ואתם החלטתם לוותר עליה,

אף אחד לא יתלונן. אנחנו העלינו את זה ביוזמתנו ועכשיו אנחנו חושבים שזה לא נכון, וניסינו. בזה אתם נאחזים, בזה שאנחנו מפירים את מה שאנחנו ביקשנו? תגיד את האמת, אתם לא רוצים רוטציה. תגיד את האמת. לא העברתם תקציב ולא רוצים רוטציה. איתן, לכן מה שאני אומר, תגיד את האמת.

קורונה, חד-שנתי, דו-שנתי, איתן, תן לי רק שנייה. תגיד את האמת. לא

אני אומר, בסדר. אני כרגע לא נכנס לזה. אני רק אומר בגדול: אם אתם העליתם נושא מסוים בהיבט שלכם ומחר החלטתם להוריד אותו,

לכן אני מסכם את העניין ואני אומר, תודה. אם אתם רוצים, אדוני שר המשפטים, להמשיך ולהתקדם ולהסדיר את הנושאים האלה, אני מבקש ממך, ואני גם הצעתי: בואו נשב, נמפה את כל הנושאים, אנחנו ממש נהנים,

ונפתור, תודה רבה. לא, אנחנו בכלל לא, תודה רבה, אדוני. אני לא יכול להביע את עמדתי כי אני יושב בכס סגן יושב-ראש הכנסת, ואני גם יו"ר הקואליציה, זה נכון.

מיקי, תביא את מיקי הישן. אני רק יכול לומר במשפט אחד שאני חושב שכל אזרחי ישראל ללא יוצא מן הכלל וכל חברי הכנסת של הבית הזה רוצים שתהיה הכרעה: האם יש פה ממשלה

מתפקדת כמו שכל אחד היה מצפה או שצריך ללכת אל העם שוב ולבקש ממנו להכריע. בתוך הכנסת, הקואליציה, זו התחושה שלי. אני יכול גם להוסיף ולומר שהיו ימים טובים עם כחול לבן והצלחנו לתפקד ביחד בתחילת הקדנציה, ולאחר מכן הדברים קצת השתנו לרעה, לצערי הרב.

הכול יכול להיות, אבל בסוף דבר אחד צריך לקרות: צריכים להכריע מה אנחנו רוצים. זו התחושה, מרגיש כמו בבית משפט לפני גירושין.

לא רק שלי אלא של כל חברי הכנסת של הבית הזה, ולדעתי גם של עם ישראל בבית.

אדוני שר המשפטים, התייחסות, משום שהשר המקשר הזכיר את שמך כמה פעמים. לא, לא. יש גבול, אדוני השר.

אני רוצה להגיד, אני רוצה ממש בקצרה להגיב על כמה דברים. קודם כול, אני מסכים עם חברי: הממשלה חייבת לתפקד. תפקוד ממשלה זה תקציב, ואני כבר אתייחס לנושא הזה, תפקוד ממשלה זה ועדת שרים לחקיקה, כי זה גם תפקוד ממשלה וגם תפקוד כנסת, תפקוד ממשלה זה גם מינויים. לא יכול להיות שאין מפכ"ל, אין פרקליט, אין אחראי על הסיוע המשפטי, אין אחראי על התאגידים, אין חשב כללי, אבי, אנחנו איתך. אבי, אנחנו איתך. אני שמח. אל תחסל אותו. מה זה "אנחנו איתך"? השר ניסנקורן, אני חייב לומר לך שבכל פעם שאתה מקבל תמיכה יותר גדולה מהאופוזיציה, זה לא מבטיח את שלמות הקואליציה. זה מה שאני אומרת. אני אומרת להם: תפסיקו לחסל אותו. אתם רוצים להקשיב או לא רוצים להקשיב? אני מבין שאתם נהנים, אבל, בכלל לא. אבל אני חושב שבאמת יש פה,

מגיע לנו גם קצת ליהנות. בבקשה. אני חושב שבאמת עם ישראל זכאי לזה. עם ישראל זכאי לזה שהממשלה תעבוד בשבילו. ממשלה עובדת בשביל עם ישראל זה אומר חקיקה בכנסת, זה אומר תקציב, זה אומר מינויים, ודברים כאלה חייבים לקרות ולא יכולים לא לקרות. עכשיו אני רוצה להגיד עוד משהו על משרד המשפטים. משרד המשפטים, ותבדוק את זה, מעביר והציע העברה של הכי הרבה חקיקה חוץ ממשרד האוצר, או ביחד עם משרד האוצר. זה המשרד שמוביל בחקיקה, כולל בכנסת הנוכחית וכולל בהצעות חוק שהוא יוזם. יש הרבה חקיקות שקשורות למשרד המשפטים שאנחנו יוזמים.

לא חקיקות שבהכרח אתה רוצה, אבל יש חקיקות שהמטרה שלהן, בסופו של דבר, להיטיב עם האזרחים, לא להרוס את מערכת המשפט.

משרד המשפטים רשאי וצריך, ואני אומר לך: בתור שר המשפטים אני קובע את המדיניות. עם כל הכבוד לפבלוביות שאתה מדבר עליה, אי-אפשר להגיד עליי,

אפשר להגיד הרבה דברים עליי, אי-אפשר להגיד עלי שאני יס-מן של מישהו. אף פעם לא הייתי ואף פעם לא אהיה.

אני אומר לך שכשאני אומר שאני מתנגד לחוק מסוים, זה כי אני חושב שהוא מזיק, ולא כי מישהו אומר לי. יש לי הרבה ויכוחים בתוך הבית עם משרד המשפטים. לפעמים אני מכריע בניגוד לעמדתם, אבל כשאני חושב שמישהו בא להזיק למערכת או בא משיקולים לא נכונים או לא ענייניים,

אני אומר לא. וזה אותם 20% שאתה צריך להתייחס אליהם.

אני רוצה להגיד משהו על הפרת ההסכם הקואליציוני. התקציב זה לא איזושהי נקודה. אני מזמין אותך לקרוא עוד פעם את הסעיף הקואליציוני שנוגע לתקציב ומה הוא אומר, אפרופו הסכם קואליציוני. הסעיף אמר שאם עד 25 באוגוסט לא עובר תקציב, בני מחליף את ביבי. זה ההסכם הקואליציוני. ככה כתוב, מילה במילה. זה לא איזשהו סעיף. זה שהליכוד בא ואומר "זה לא בחוק", אז אני מתעלם? זה מה שעשה הליכוד, אבל תקרא את הסעיף. תגיד לי, סעיף כל כך חסר משמעות, עד שכתוב בתוך ההסכם, אם אינני טועה בסעיף 33, סעיף 30. 30, שהיה ולא יעבור תקציב, בני מחליף את ביבי. ראש ממשלה חליפי מחליף את ראש הממשלה. זה אותו סעיף חסר משמעות של תקציב דו-שנתי.

אני אומר לך, אני, כמי שחי כלכלה מעל 20 שנה, 25 שנים, אני לא העליתי על הדעת שלי שאחרי שנה שאין בה תקציב, התקציב האחרון עבר,

ב-2018, מרץ 2018. שאחרי שנתיים שאין תקציב ממשלת ישראל לא תרוץ ותעשה תקציב. אני לא העליתי על דעתי שזה מה שיקרה, שאנחנו נהיה בסיטואציה שראש הממשלה מודיע אתמול בתקשורת שתקציב 2021 יוגש לכנסת בסוף פברואר 2021. ואתה רוצה להגיד לי שזו טובת המדינה, וזה סעיף חסר משמעות, ברור שיש לזה משמעות. עכשיו, יש מחלוקות, נכון, לרכב הזה יש המון המון בעיות. יכול להיות שלא נצליח לפתור אותן. יכול להיות, זו הסיטואציה, יכול להיות שלא נצליח לפתור אותן. אבל גם כשיש מחלוקות והרכב הזה נוסע כפי שהוא נוסע, אז בקורונה הוא נוסע, כי כולנו יודעים שחייבים לנסוע בקורונה, שאסור לא לנסוע.

כי יודעים שחייבים לנסוע בביטחון. בהסכמי נורמליזציה,

כי יודעים שחייבים לנסוע בהסכמי נורמליזציה. אז רק על כנסת ישראל יש עונש קולקטיבי? מה אשמה חברת כנסת מסוימת בליכוד או בכחול לבן, או חבר כנסת בש"ס או ביש עתיד או בישראל ביתנו, או בכל מפלגה? מה הם אשמים בזה שיש מחלוקת אם תהיה זכות או רשות ערעור על החלטות של זיכוי,

אם יש עמדה עקרונית שלי שזה לא נכון לעשות פה שינוי, אחרי שגם בדקתי ומספר הערעורים שהמדינה נוקטת הוא מזערי, בגלל זה עוצרים את כל החקיקות בכנסת? אני אומר לך לגבי הנושא של ההמרה: אני מציע לך, ויש פה את יו"ר הקואליציה, תספור את המקרים, ומי התחיל בלא להגיע ולא להתייצב להצבעות של קואליציה אופוזיציה כי אמרו שזה לא מתאים לאלקטורט הליכודי. תספור ותבדוק מי התחיל בסיפור הזה. אז מה, אז עשינו מכל דבר רעש? לפעמים הבנו את הנקודה, את המצוקה. ואל תשכח שהסיטואציה שהליכוד החליט שהוא תומך בוועדת חקירה פרלמנטרית לשופטים, זה התחיל את כל המערך הזה של טיפולי ההמרה. אז יש פה אירוע שצריך, גם בתקופה, זו הייתה עמדתי.

אתה לא מעניש לא את אבי ניסנקורן ולא אף אחד.

את עם ישראל ואת כנסת ישראל. רוצים להעניש אותם, תענישו אותם. בסופו של דבר, אנחנו באמת נתגלגל בסופו של יום,

ליום הבחירות, והבוחר יגיד את עמדתו על הנושא הזה. עכשיו אני רוצה להגיד לך עוד משהו, איך אפשר? זה היתרון, סוף-סוף הם מדברים. אבל הוא גם ירצה להשיב לך. סוף-סוף מדברים. רק אל תזכיר את שמו, כי אז הוא יעלה ויזכיר את שמך.

עכשיו, הזכרת, הזכרת.

דיברתי, דיברת אליו ישירות. לא, דיברתי על התקציב. אבל אני רוצה להגיד, תשמע, חס וחלילה אני לא מדבר לגופו של אדם, אני מדבר לגופו של עניין. אני לא, אני משתדל, ואם דיברתי פעם לגופו של אדם, תפסתי את עצמי והפסקתי. אני חושב שיש פה אירוע מז'ורי. לא סתם אנחנו אומרים כל הזמן שממשלה מתפקדת זה גם ועדת שרים לחקיקה מתפקדת, לא בגלל הצעות חוק של כחול לבן, בגלל הצעות חוק של כלל חברי הכנסת במשכן הזה. צריך לקדם אותן וצריך לעשות את זה. רוצים להעניש, אני חושב שזה חסר כל היגיון, חסר כל בסיס. אני חושב שזה לא בוגר, אני חושב שזה פוגע באזרחים ובכנסת ישראל. אני חושב שצריך לכבד את זה, ואני לא אשנה את עמדתי. אמרתי שאני אגן על שלטון החוק כפי שאני מבין אותו וכפי שאני מבין איך צריך להגן על זה. לחצים לא יעזרו פה, אבל אלה ה-20% שצריכים לדעת לשים אותם בצד. רוצים להפוך את זה ללב הבעיה?

כי לא תהיה סיטואציה. דרך אגב, אתה אומר שהליכוד לא מתנגד לשום הצעות חוק, מעניין מה היה קורה בוועדת השרים לענייני חקיקה אם היינו מעלים את הנושא של ראש ממשלה עם כתבי אישום. האם הליכוד היה אומר: אני לא מתנגד, שכל אחד יצביע איך שהוא רוצה?

תודה רבה לשר המשפטים. מתעקש לעלות ולהשיב השר המקשר, לשלוש דקות. בכל זאת יש פה עימות, זה אירוע היסטורי. שיש לאפשר לו את הבמה. גם לא אומרים, אגב, לכו תדעו, אולי העימות הזה יוביל לאיזשהו שיח שבסופו של יום יפתור את הבעיה ותהיה לנו קואליציה יציבה.

זה נראה כמו פרידה. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת.

אדוני. היושב-ראש, נו, תעשה לי טובה. אני רוצה לומר,

לא אני מתעקש ומבטיח שדיבר שר המשפטים פעמיים, דיבר השר המקשר פעמיים, ובזה זה נגמר. דרך אגב, שר המשפטים נתן כדוגמה מה היה קורה אם היו מצביעים בעד חוק שראש ממשלה עם כתבי אישום לא יכול דרך אגב,

היום לא באתם להצביע אפילו על החוק הזה. אני רוצה לומר לך, זה היה מתואם, אדוני השר המקשר.

גם אם זה מתואם, אני רק אומר, באופן כללי. אני רוצה לומר לך משהו בתפיסת העולם שלי.

אנחנו מגישים חוקים שקשורים למשרד המשפטים בליבת, לטעמי,

בשביל זה אני באתי לכנסת, זכויות האזרח במדינת ישראל. מי שפוגע בשלטון החוק, אבי, יש לך איזו מין מנטרה שכל מה שקשור למשרד המשפטים זה שלטון החוק וצריך להגן. לא, שנייה, אני אומר: יש פגיעה איומה, ואני אראה לך סדרת חוקים שהגשתי, בליבת זכויות היסוד. משרד המשפטים,

לאזרחים יש משרד משפטים. דודי, כמה שנים אתה בכנסת? שש שנים עוד מעט. ואתה לא העברת אותם בשש השנים. לא, העברנו את חלקם. אני מספר לך. העברנו את חלקם. העברנו את חלקם, ואת חלקם לא הספקתי למרות שהגשתי אותם במשמרת הקודמת. עכשיו אני רוצה לומר לך משהו: זה שאתם הגשתם, לכן אני אומר, צריך להבין: משרד המשפטים, בהיבט הזה, זו בדיוק ההתנגדות העזה שלו, לדברים האלה, בגלל ששם הוא מרגיש שהוא לופת את האזרחים, יש לו כוח. וכידוע לך, מישהו שיש לו כוח רוצה עוד כוח. לכן אני ציפיתי, אני, אם הייתי שר המשפטים, ואתה יודע, אני עושה את זה בכל מקום: אני בא עם הראש שלי, אני בא לעזור לאזרחים. גם אם כל הפקידים חושבים הפוך ואני חושב אחרת, זה מה שאני עושה. אבל יש דברים שהם בליבת זכויות האזרח, זו הנשמה הבסיסית של הדמוקרטיה. אני רק אראה לך: תבדוק כמה מעצרים יש במדינת ישראל, תבדוק כמה כתבי אישום מגיעים וכמה פותחים להם תיקים. תבדוק את הדברים באמת. תראה איזה עוול נעשה להרבה מאוד אנשים במדינה. דרך אגב, מי משלם את המחיר על זה? מי בא והסביר: טעיתי? הרי בכל מקום אם אתה בונה גשר והתמוטט הגשר, באים וקוראים לך: אדוני, מפטרים אותך מהעבודה במיידי. כשמדובר בבני אדם, אז זה שטויות. ברכוש, בוודאי מפטרים, תובעים,

אם פגעתם בבני אדם והכנסתם אותם למעצרים וכו' שם,

מה לעשות, זה על הדרך. המטחנה טוחנת והכול בסדר. לכן אני אומר, הלוואי שהיית רגיש לכל בן אדם ולכל שעה שבה הוא יושב בבית סוהר. כשהייתי יושב-ראש ועדת הפנים הלכתי כמה פעמים לבתי הסוהר, בגלל שזה בנשמה שלי. דרך אגב, אם תבדוק, תבין מי מגיע לשם. רובם שם זה האנשים מהסוציו הכי נמוך במדינת ישראל. אל תדאג, מכפר שמריהו לא מגיעים הרבה, מרחביה, לא. לכן, זה חומר גלם, בן אדם בכלא בגלל מצב סוציו-אקונומי? לכן אני אומר לך, אם הייתה שם הרגישות האמיתית, תאמין לי שלא היו מתנגדים לחוקים שלנו. הרי, דרך אגב, אלו חוקים שקורים ברוב העולם. זכות הערעור הבלתי-מוקנית זה דבר בסיסי ויסודי שקורה כמעט בכל המדינות הדמוקרטיות. אבל עזוב.

דרך אגב, אתה אפילו לא יודע לנמק את זה. אני יודע, וקיבלת נימוק בכתב. לא, אף פעם.

דרך אגב, אף פעם. פירות העץ המורעל,

מזל שבמדינת ישראל אסור לענות, בגלל שאם היה אפשר לענות והיינו צריכים לבטל את זה, ישר הייתם מתלוננים. אני רוצה לומר,

אני חוזר בחזרה: מה שעשיתם כשאתה הקמת את ועדת האיתור,

למה? אני אגיד לך מה הרגיז אותי כשהחלטת. אתה ראית שיש תקלה,

אני אכנס אותה בלי הליכוד. זה סגנון שאני לא מכיר אותו. וכשאתם לא מעבירים תקציב זה, אמרתי לגבי התקציב: זאת הייתה דרישה ליכודית, אבל אם אתם רוצים, זה הסכם שחתמתם עליו, וזאת בריונות לא להעביר תקציב. זאת הייתה דרישה ליכודית. אבל אני רוצה להגיד לך משהו. אם כבר אתה רוצה, אז אני אגיד לך משהו לדעתי, אני אומר לך עכשיו את תפיסתי בסיפור הזה. אני רוצה רק להזכיר לכם איך הקמנו את הממשלה: אתם הצבעתם עבור בני גנץ, הוא היה יושב-ראש הכנסת ותכננתם להביא את החוק האנטי-דמוקרטי הכי נמוך שנפגשתי בו, אני לא חושב שיש דמוקרטיה אחת כזאת בעולם. באתם עם אקדח לראש שלנו ואמרתם: או שאתם אוכלים או שאנחנו יורים. הרי קיבלתם 17 שרים על 19 איש, כשאצלנו לכל ה-54 יש שבעה שרים ומתוכם חמישה שרים עוד מחפשים איפה החדר שלהם, אין להם משרד ואין להם כיסא. תבינו מה עשיתם. לא הבנתי. אתם באתם ויצרתם בכלל, כמעט אמרתי "סחיטה באיומים". מה אתה אומר. אני מבקש לא לדבר על סחיטה באיומים. זה נכון, אמרתי: ובסוף חוקרים אותו. הממשלה הוקמה, דרך אגב, אני רוצה לומר, שר המשפטים, אני אגיד לך, אתה צריך בבוקר להסתכל במראה ולראות איך הליכוד מתנהג כלפי כחול לבן. להסתכל במראה. אני אומר לך, אתה לא מסתכל במראה. אני אומר לך, אתה לא מסתכל. היא שקופה כנראה. אתם לא מסתכלים איך אתם מתנהגים יום-יום. אני אומר לך, אחרי שנה שאין פרקליט,

אבי, אני אגיד לך משהו. באמת, אני חושב, באמת, שאתם 15 איש שחושבים שהם 60. אתם לא מבינים את הפרופורציות. אני אומר לך שאני רואה אתכם ואני צובט את עצמי להאמין שזאת ההתנהלות.

אני לא מאמין.

אתה לא מפנים, אדוני השר, אני מציע הצעת ייעול. שנייה, משפט אחד. אתה לא מפנים, דודי, אדוני השר,

אני אדבר עם הלשכות שלכם ואתאם לכם פגישת ייעוץ, תשבו, תעשו את הדיון הזה בצורה רצינית. אני רוצה להבין, מי נמצא על ספת הטיפולים? אדוני שר המשפטים, אפשר עוד היום.

רוצה לשאול אותך שאלה, שר המשפטים. אני אשאל אותך שאלה, רק שנייה, דקה. אתה עולה כאן בצדק ואתה אומר, אני מגן על מערכת המשפט, מערכת המשפט מתנהלת וכו'. הקטע הזה שאתה אומר: אתה עולה ומגן בצדק על מערכת המשפט, קחו את זה, שים את זה בטוויטר. אמרתי, זאת תגובה פבלובית שכשאנחנו רוצים לשנות דברים חיוביים, לעשות, לטייב, וכשאנחנו רוצים לטייב את הפרקליטות ואת המשטרה, אצלך זה פגיעה במערכת המשפט. אבל אני רוצה לומר לך משהו. תראה, לא שמעתי התייחסות שלך כשר המשפטים, והיועץ המשפטי יושב אצלך, בלשכתך, לכל השיחה שהייתה בינו לבין אפי נוה אוה, התייחסתי כמה פעמים. ששם, תקשיב, שם אני מזועזע איך אתה, מה זה קשור עכשיו?

שר המשפטים ירצה להשיב על זה, לא? אני מזועזע איך אתה כשר המשפטים לא הרמת הנדברקס והפכת את המדינה רק על השיחה הזאת.

תודה רבה. שוב, הצעת ייעול רצינית: תקבעו פגישה.

אני גם מוכן להצטרף כיו"ר הקואליציה,

היושב-ראש,

אף אחד לא ישיב יותר, אנחנו חוזרים למסלול עבודה. היה פה דיון באמת מעניין, בעיניי, על אחדות הקואליציה. אלכס, אתה רוצה עמדה נוספת, אתה ממש מתעקש?

רק מי שלא הגיש הצעה לסדר-היום יכול לקבל עמדה נוספת.

ולכן הוא יקבל עמדה נוספת למשך דקה אחת תמימה.

בבקשה, אדוני. קודם כול,

סליחה,

אתה הגשת, אני מתנצל. מי שהגיש לא יכול לקבל, רק מי שלא הגיש.

והם דיברו שעות. זה בניגוד לתקנון. אני מתנצל, אני לא יכול, ביקשה את זה גם חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, ולא אפשרתי משום שזה בניגוד לתקנון. אז אני מצטער. בקריאות ביניים אתה יכול כמה שאתה רוצה. אני רוצה לדבר.

חבר הכנסת איתן גינזבורג יכול לקבל דקה. יושב-ראש ועדת הכנסת. בכל זאת יש פרוטקציה בין הקואליציה, יושב-ראש סיעת כחול לבן, דקה תמימה לרשותך. תודה, אדוני היושב-ראש. תראו, זאת הייתה הצעה לסדר-היום מאוד חשובה. באמת יש כאן חברי כנסת שהממשלה מונעת מהם, הקואליציה מונעת מהם העלאת חוקים. אנחנו בוועדת הכנסת מונעים מתן פטורים להעלאת נושאים חשובים פה במליאה מתוך כבוד לממשלה. אנחנו מכבדים את הממשלה, כדי שתביע את דעתה ביחס לחוקים,

אדוני היושב-ראש, ביקשת פטורים. אני חושב שאין פה כמעט חבר כנסת במליאה שלא ביקש את הפטור. אבל יש גבול, אדוני שר המשפטים, וגם אדוני השר אמסלם, לאיך שאתם מתייחסים לכנסת. לא יכול להיות שבגלל ויכוחים פוליטיים בתוך הממשלה כולה אתם מונעים את תפקודה של הכנסת. אני פונה אליך, אדוני השר אמסלם. הדברים שחשובים לכם, בליבת האידיאולוגיה שלכם, כנראה שבממשלת אחדות שהיא לא הומוגנית הם לא יבואו לידי ביטוי. גם נושאים שנורא נורא חשובים לכחול לבן, בליבת האמונה שלנו, לא יבואו לידי ביטוי בממשלה ההטרוגנית הזאת. אבל בהרבה מאוד דברים שאפשר להסכים עליהם אפשר בהחלט לבוא, ואתה יכול לשאול את חבר הכנסת זוהר איך אנחנו מקיימים יחסי עבודה תקינים בתוך המליאה, בתוך הכנסת הזאת, גם כשיש חילוקי דעות. לכן אני קורא לך, השר אמסלם: גם אם יש דברים שקשה לכם, שהשר ניסנקורן לא מקדם, יש הרבה מאוד דברים שאפשר לקדם ביחד. לכך כוננו את הממשלה הזאת, זאת הסיבה שאנחנו ביחד. אנחנו מצפים מכם גם לשחרר את הכנסת, לאפשר חקיקה ראויה, לאפשר את תפקוד הממשלה, להתעסק בדברים שהם לא במחלוקת, ואת המחלוקת נשאיר לימים אחרים. תודה רבה.

טוב, כל מה שנותר לי לומר, אנחנו צריכים גם להכריע, אבל אני רק רוצה לומר שכולי תקווה, נסתפק בתשובות שלהם. אתם רוצים גם להעביר את זה לדיון בוועדה?

אין ועדה שיכולה להפעיל את הממשלה. אני חושב שצריך לשאול את יו"ר הקואליציה מהי עמדתו. אני חושב שיו"ר הקואליציה היה מעדיף שזה יעבור לדיון בוועדות ולא במליאה. אין ועדה שיכולה לטפל בזה.

ועדה אובייקטיבית בנושא.

או כנסת או חוקה. למה לא מליאה? שנייה, חברים.

אם זה הולך למליאה או לא. אני כיו"ר הקואליציה אמליץ לקואליציה להצביע נגד, ונראה מה תהיינה תוצאות ההצבעה.

שמית.

אין פה מספיק חברי כנסת. אז בואו נעבור להצבעה. מי בעד להעביר את זה למליאה ומי נגד?

זה בעד או נגד למליאה. אני אמרתי מהי עמדת הקואליציה, נגד. ההצעה לכלול את הנושא בסדר-היום לא

זה על חודו של קול. אנחנו

הצבענו, אז תוסיף אותנו.

אבחן את הספירה גם מתוך המליאה: אחד, שניים, שלושה, ארבעה, חמישה, בעד. שמות: חברת הכנסת אורנה ברביבאי,

חבר הכנסת קוז'ינוב,

חבר הכנסת קושניר,

חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן,

חבר הכנסת ווליד טאהא, בעד, חבר הכנסת בוסו, נגד, חבר הכנסת ינון אזולאי, נגד, חבר הכנסת אופיר כץ, לא משנה, לא משנה. אתה יכול לצרף את עצמך, נגד. לא, הוא רוצה להצביע. הוא לא יכול להצביע. למה הוא לא יכול להצביע? הוא לא היה פה. לא היית בזמן ההצבעה פה? הוא היה בזמן הדיון. אה, בזמן הדיון הוא היה, בהצבעה הוא לא היה? אז הוא לא יכול.

אם אומרת, רשמת אותי שאני, חברת הכנסת אתי עטייה,

חבר הכנסת עוזי דיין, נגד. אפשר לעשות ספירה. אז שבעה מתנגדים, שבעה הצביעו בעד. זה אומר שלא יהיה דיון במליאה. עכשיו נעבור להצבעה על דיון בוועדה. עמדת הקואליציה היא בעד הצבעה בוועדה. איזו ועדה? ועדת הכנסת. אז אנחנו נצטרך לערוך הצבעה גם על זה? בעד ונגד? יש הצעות לוועדות נוספות? אז אנחנו צריכים להצביע על ועדה, לפי עמדתה של, ועדת הכנסת תחליט לאיזו ועדה. אם עניין ועדת הכנסת לא מאושר, מה עושים אז? יש הצבעה כזאת: קודם כול מצביעים שזה עובר לוועדה. אתם תחליטו אם זה עובר לוועדת הכנסת כדי שזה, אם ההצבעה היא נגד שזה יעבור לוועדה? או שוועדת הכנסת תחליט לאיזו ועדה. אני שואל את גברתי: אם ההצבעה היא נגד העברה לוועדה כלשהי?

אז אני גם מביע עמדה פה בעניין הזה, חבר הכנסת אמסלם. אנחנו נצביע נגד. בעד ונגד ועדה. כן, עמדת הקואליציה, נגד. עמדת הקואליציה, אדוני היושב-ראש,

למיטב זיכרוני אני עדיין יושב-ראש הקואליציה. יושב-ראש הקואליציה לא מקבל החלטות, בהחלט כן. מיקי, זו בריונות, חבל. אז אני עובר להצבעה, חברים. ההצבעה היא אם זה עובר לוועדת הכנסת או לא. עמדת הקואליציה היא נגד. אני עובר להצבעה. מי בעד? מי נגד?

ההצעה להעביר את הנושא לוועדה לא נתקבלה. אוקיי. תכף אנחנו נספור גם את יתר הקולות. התוצאה על הלוח היא שלושה בעד, שני מתנגדים. עכשיו נוסיף את הקולות בעד. חברת הכנסת אורנה ברביבאי, בעד. אתה לא יכול להצביע,

כי לא היית במהלך ההצבעה. חבר הכנסת קוז'ינוב,

חבר הכנסת קושניר,

חבר הכנסת טאהא, בעד, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, בעד. רגע, שנייה, תכף נעבור לבדיקת הנגד. יש עוד מישהו שרוצה להיות בעד?

עכשיו אנחנו עוברים לעמדת הנגד, מי שלא הצביע. חבר הכנסת טייב, נגד, חבר הכנסת מלכיאלי,

חבר הכנסת בוסו,

חבר הכנסת ינון אזולאי,

חברת הכנסת אתי עטייה, נגד, חבר הכנסת אופיר כץ,

חבר הכנסת עוזי דיין,

התוצאה היא תשעה מתנגדים, שמונה היו בעד, ולכן הנושא יורד מסדר-היום. כולל עוזי דיין? כולל עוזי דיין. לא,

מה אדוני אומר? הוא אמר: אני לא רוצה להצביע. לא הצבעתי. אז שמונה שמונה, ועדיין הנושא נפל. הוא ירד מסדר-היום. ירד מסדר-היום. כפי שאמרתי לכם, אתם מנטרלים את הכנסת. אני מבקש לעבור לנושא הבא, הצעות לסדר-היום בנושא: עומס קיצוני בבית הדין האזורי לעבודה תל אביב, מס'

תתחיל ותחווה את עמדתה חברת הכנסת אתי עטייה, בבקשה.

היושב-ראש, כנסת נכבדה, מכובדיי כולם, כידוע, בשנת 1966 הסכימו ההסתדרות והתאחדות התעשיינים, במסגרת הסכם קיבוצי, על הקמת מערכת של בתי דין לעבודה שיכריעו בשאלות העומדות על הפרק ביחסי עבודה. מכוחה של הסכמה זו חוקק בשנת 1969 חוק בתי הדין לעבודה, במטרה לרכז את הדיון וההכרעה בשאלות של משפט העבודה, ביטחון סוציאלי, זכות השביתה, יחסי עבודה, הסכמים קיבוציים, זכויות עובדים ומעסיקים, ערעור על החלטות של הוועדות הרפואיות, נפגעי תאונות עבודה ועוד. חמישה בתי דין אזוריים לעבודה פועלים היום בישראל: בבאר שבע, בחיפה, בירושלים, בתל אביב ובנצרת. כל התביעות באזור מרכז הארץ מנותבות לבית הדין האזורי לעבודה

דבר שגורם לעומסים ולעיכובים בשירות ולתהליכים ארוכים בהרבה מהנדרש. בחודש יוני האחרון פניתי לאגף הביקורת הפנימית ותלונות הציבור בהנהלת בתי המשפט בבקשה לקבלת נתונים על אודות מלאי התיקים בבתי הדין האזוריים לעבודה בשנת 2019. והאמינו לי,

תמונת המצב מדאיגה מאוד. הינה לכם כמה נתונים יבשים לסבר את אוזניכם. שימו לב לפערים הבלתי-נתפסים: בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב תלויים ועומדים 19,872 תיקים שלא טופלו, פי כמה וכמה יותר מבכל אזור אחר. בירושלים,

ממתינים לדיון 6,095 תיקים בבית הדין האזורי. בבאר שבע, 5,478 תיקים בבית הדין האזורי לעבודה. בלתי נתפס. אני שואלת אתכם, חבריי חברי הכנסת, מה יעשה אותו אדם, חברי הכנסת. שפרנסתו וקיום משפחתו תלויים בדיוני בית הדין המסורבלים ומלאי הביורוקרטיה? לפני כעשור החליט שר המשפטים דאז פרופ' דניאל פרידמן לפצל את בית המשפט המחוזי בתל אביב ולהקים את בית המשפט המחוזי מרכז בעיר לוד.

אותו פיצול נכון ורצוי שייעשה גם בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב. יש רווח לכול, זה זוכה וזה זוכה. גם לחלק את העומס במחוז תל אביב וגם לחזק את העיר לוד.

בחודש יולי האחרון פניתי לשר המשפטים, חבר הכנסת איתן וחברת הכנסת עאידה תומא. בבקשה להקים בית דין אזורי לעבודה נוסף במרכז הארץ, כדי להוריד מהעומסים הרבים ולייעל את השירות בעבור אזרחי ישראל. אדוני השר חבר הכנסת ניסנקורן, אני פונה אליך והוא מדבר אליך. זה לא מקובל. אני קוראת לך ולכל הנוגעים בדבר לתמוך ולפעול.

הוא בכלל לא שמע מה אמרתי. תודה, חברת הכנסת אתי עטייה. חבר הכנסת ווליד טאהא. שלוש דקות, אדוני. כבוד היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, בארץ קיימים שישה מחוזות בתחום השיפוט, גם אני הייתי רוצה ששר המשפטים יקשיב לדברים וישמע אותם: מחוז תל אביב, מחוז מרכז, מחוז ירושלים, מחוז דרום באר שבע, מחוז צפון נצרת ומחוז חיפה. בכל מחוז פועל בית דין אזורי לעבודה, ואולם בית הדין האזורי לעבודה תל אביב, שממוקם בעיר בת ים, משרת למעשה שני מחוזות, מחוז תל אביב ומחוז מרכז, שאין בו בית דין אזורי לעבודה. מצב דברים זה יוצר עומס רב על המערכת, ומכאן נוצר מצב שאזרחים רבים ועורכי דין נאלצים להמתין שבועות רבים ואף חודשים עד לקביעת מועד לדיון בתיקים שלהם. לחץ זה על המערכת גורם לפגיעה הן בעורכי הדין המייצגים והן במיוצגים. בנושאים ספציפיים, עיכוב מעין זה עלול להיות קריטי בניהול התיק. גם בימים כתיקונם בתי המשפט במחוזות השונים סובלים מעומס רב, אולם במיוחד בתקופת הקורונה העומס הזה גבר והחריף אף יותר. בתקופה זו של קורונה בתי המשפט פועלים במתכונת מצומצמת. ולפי הנתונים, מספר התיקים שנדונו בבתי המשפט הוא כ-60% ממספר התיקים שנדונו במצב של שגרה. כדי להתמודד עם העומס הרב על בית הדין האזורי בתל אביב, יש צורך, אדוני שר המשפטים, בהקמת בית דין אזורי נפרד במחוז מרכז, וכך לפעול לניתוב, ולחלוקת התיקים בהתאם, לפי מחוזות. תודה רבה. תודה, חבר הכנסת ווליד טאהא. יעלה וישיב שר המשפטים אבי ניסנקורן, בבקשה. בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב הוא אכן בית דין עמוס. אזור השיפוט של בית הדין חולש על יישובים רבים, ולכן מבתי הדין האזוריים לעבודה בארץ הוא באמת בין בתי הדין העמוסים ביותר. ב-2019 נפתחו 22,788 תיקים ונסגרו 23,881 תיקים. זאת אומרת, עדיין, למרות העומס, נסגרו יותר תיקים מאשר נפתחו תיקים. זאת אומרת, בית הדין עבד ביעילות ברמת ההחלטה. באופן כולל זה אומר שהיחס שבין התיקים שנסגרו לאלה שנפתחו עמד על 104.8%, שזה יחס טוב, ומשקף את מה שקורה במערכת הכוללת של המשפט האזרחי ושל בתי הדין לעבודה, ב-2019 נסגרו יותר תיקים מאשר נפתחו. זאת אומרת, המערכת הצליחה לצמצם פיגורים. המלאי של התיקים בבתי הדין לעבודה דווקא נמצא במגמת ירידה בשנים האחרונות, לא בעלייה: ב-2016, 22,500 תיקים, ב-2017, 22,000, 2018, 21,000, 2019, 20,319 תיקים. היום בבית הדין לעבודה יש 24 שופטים ושישה רשמים, ומבחינת כלל המכהנים בבתי הדין לעבודה יש לו נתח נכבד: בחיפה יש 12 שופטים, בבאר שבע שבעה שופטים,

שמונה שופטים,

חמישה שופטים,

24 שופטים, מתוך 56 שופטים בסך הכול. שישה רשמים מתוך 15 רשמים בסך הכול.

רואים שבערך 40% ממצבת כוח האדם של השפיטה נמצאים בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב. בית הדין האזורי לעבודה עבר למשכנו החדש בבת ים, להיכל חדיש שהושקעו בו תשומות משמעותיות. זה נועד לתת מענה הולם גם לציבור המתדיינים המגיע לבית הדין לעבודה.

הוא עבר ממקום שהייתה בו הרבה פחות נגישות לדיונים. למרות זאת, אני מסכים שבניתוח מפת העומסים בית הדין לעבודה, למרות מה שאמרתי, הוא עדיין בית הדין העמוס ביותר מבין בתי הדין האזוריים לעבודה. לכן בוועדה למינוי שופטים שהייתה השבוע אישרנו עוד שני שופטים לבית הדין לעבודה. זאת אומרת, מצבת השופטים עולה מ-24 ל-26 שופטים. בהתאם למצבת העומסים, שאנחנו בודקים כרגע, אנחנו כנראה נמשיך ונעבה את התקינה בבית הדין לעבודה בתל אביב, שייתן שירותים לכל המרכז. לגבי השאלה של הקמת בית דין נוסף, בישראל מפת בתי הדין לא זהה למפת בתי משפט השלום וגם לא לבתי המשפט המחוזיים. יש בית דין אזורי לעבודה בבאר שבע, בחיפה, בנצרת, בירושלים ובתל אביב. בסך הכול חמישה. בסך הכול זה נותן מענה הולם. יש שלושה מחוזות שיפוט. בסך הכול זה נותן מענה הולם. הדבר העיקרי הוא שמצבת השופטים והרשמים תענה על העומס. פה אני בא ואומר שתקינת השופטים בבתי הדין לעבודה תווסת לפי העומס. זאת אומרת, כרגע אני מסכים שהעיקר הוא הוויסות, וזה מה שקרה ביום ראשון. אנחנו הוספנו תקינה אחת לשופט בירושלים, תקינה אחת לשופט בבאר שבע, ושלושה שופטים אזוריים לבית הדין לעבודה בתל אביב. אתם רואים שבתקינה,

אנחנו עשינו הסטה משמעותית, שלושה מחמישה הוסטו לכיוון בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב. לכן טעיתי במספרים, זה עולה מ-24 ל-27, ב-10%. תמשיך להיות בדיקה מתמדת כדי לראות שזה מה שקורה. תודה, השר אבי ניסנקורן. אתם מציעים להעביר לוועדה או מסתפקים בתשובה? ועדת העבודה.

אוקיי. אז אנחנו מצביעים על ההחלטה להעביר את זה לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות. בבקשה, נא להצביע. ההצעה להעביר את הנושא לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות נתקבלה. חברת הכנסת ברביבאי, בעד, חבר הכנסת גולן בעד, חבר הכנסת ווליד טאהא,

חבר הכנסת מלכיאלי, בעד, חבר הכנסת טייב, בעד, חבר הכנסת דיין, בעד, חברת הכנסת אתי עטייה, בעד. תשעה חברי כנסת בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים.

עומס קיצוני בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב, עוברת להמשך דיון בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות. אנחנו עוברים להצעות הבאות לסדר-היום: בחינת ההסמכה לעריכת דין, אוגוסט 2020, הצעות לסדר-היום מס' 2088 ו-2103. מציע חבר הכנסת אוריאל בוסו, בבקשה. אדוני היושב-ראש, מכובדי השר, חבריי חברי הכנסת, כבר חודשיים מאז המבחן האחרון, שנקרא "מבחן אוגוסט 20'", של לשכת עורכי הדין, ואלפי מתמחים ואנשים שעברו סאגה נמצאים במערבולת. הסיפור הזה עולה פעם אחר פעם, מבחן אחר מבחן, אבל אין ספק שהפעם זאת נקודת ציון שאנחנו חייבים לפעול בה בכנסת. בדקנו מה קורה בכל העולם וקיבלנו חוות דעת גם כאן. המבחן האחרון היה בלתי הגיוני בעליל.

אני שומע, ואני מכיר את הטענות,

אדוני השר, שלשכת עורכי הדין הלכו ותיקנו כמה שאלות לאחר הדיון שיזמנו בוועדת חוקה,

בואו נדבר אל ההיגיון: אם אנחנו רואים שיש לקונה או בעיה במשהו, אז אנחנו מיישרים את העקומה? האם ראינו פעם בכיתה או באיזה מקום שיש בעיה במבחן ובאה המורה ואומרת: אתם יודעים מה, בואו נעשה תיקון. לא עושים תיקון ספציפי כדי להעלות אחוזים,

הבנו שיש בעיה. אם תיקח את הטלפון שלי ותראה את ההודעות,

בעיות קשות מאוד. אנשים מגיעים למצב נפשי, ואני מדבר אל הלב שלך, כי אני יודע שאתה מגיע ממקום שיודע מה זה עובדים,

ואני יודע שאתה מבין את הבעיות. אבל אי-אפשר לעצום את העיניים. הרי אם אני אבקש כרגע שההצעה הזאת תעלה להצבעה במליאה, לדיון במליאה,

על הצעת החוק שהגשתי חתמו כל סיעות הבית. ואני לא עוזר למתמחים חרדים או לא חרדים, זה יהודים ושאינם יהודים,

אני יודע שכרגע צופים בי אלפים של מתמחים ואנשים. צריך להבין, למה הבעיה הזאת קשה מנשוא? הרי צריך להבין שמבחן לשכת עורכי הדין זה אחרי שלוש וחצי-ארבע שנות לימוד, ולאחר מכן שנה וחצי של התמחות. במקום לעשות את זה, כמו לשכת רואי החשבון, אחרי הלימודים, בסוף אקורד הסיום זה זורק את האנשים. עכשיו, אנשים למדו למבחן בקורונה,

עם ילדים על הראש, בלי דמי חל"ת, כל הפרמטרים שמכבידים על לימוד למבחני הלשכה. לא היה להם, במקרים אחרים שר המשפטים הקודם נתן פקטור של חמש ועשר נקודות.

אני הגשתי הצעת חוק לעשר נקודות, לא התקדם, ולא אעמוד על הרגליים האחוריות שזה יעלה אחרי 45 יום. אבל אתה, אני מדבר ממש אל הלב שלך. הינה, היה פה מקודם גם כן השר דודי אמסלם. גם בלי לקדם את החקיקה הזאת, תפעיל את הסמכות שלך. דיברנו גם עם יושב-ראש לשכת עורכי הדין, ואני קורא לו גם כן לקחת את הנושא בידיים ולעזור. יש הרבה רעיונות: להחזיר את הנקודות שהופחתו במטלת הניסוח. פסלתם שש שאלות מתוך 12, כשאנחנו הבאנו חוות דעת ש-12 שאלות היו פסולות. יש הרבה רעיונות. אבל כמה נקודות שייתנו מזור לאנשים ולחלשים ולמסכנים הללו, אני חושב שזה צורך השעה. לכן אני מבקש ממך, שר המשפטים, באמת, תשקול את הדברים פעם נוספת בחיוב, בשביל שניתן תשובה ומזור לאותם מתמחים.

תודה, חבר הכנסת אוריאל בוסו.

כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, אתם בסך הכול מכירים את המקרה. מדובר על מקרה מיוחד, ובמילים אחרות: בעייתי, כלומר בחינה בעייתית. מדובר על מצב מיוחד: משבר הקורונה. ולכן צריך לראות. קודם כול, כדי שלא תהיינה אי-הבנות, המקרה עצמו הוא מורכב, הוא מקצועי, הוא קשור למקצוע עריכת הדין. הרבה מאוד מתמחים ניגשו לבחינה, שיש הסכמה שהיא לא הוגנת או לפחות בעייתית, וגם נוצר מצב בזמן הקורונה שבעלי משפחות שמתקשים ללמוד כי הילדים נמצאים בבית וצריך לעזור ולטפל בהם בזמן שהמוסדות האקדמיים והספריות סגורים ואין לך מקום אחר. חלק מהמתמחים שסיימו את ההתמחות שלהם המתינו לבחינה ולא הייתה להם הכנסה בגלל שמתמחים לא זכאים לדמי אבטלה בתקופת ההתמחות. הרבה השקיעו כסף רב בקורסי הכנה, כי זה המקצוע, זה העתיד שלהם, ובסוף נאלצו ללמוד בזום, שאנחנו יודעים שזה פחות יעיל. אנחנו לא היחידים בזה. מדינות רבות בעולם הכירו בקושי הזה ואימצו כל מיני דברים, או ביצוע של בחינה עם חומר פתוח, חלק עשו בחינה מקוונת, חלק הפחיתו את הציון העובר, חלק אפילו נתנו רישיון זמני לעיסוק בעריכת דין באיזושהי חניכה או הסמכה בכפוף לעורך דין. ולכן מן הצדק ששר המשפטים ולשכת עורכי הדין יהיו קשובים לרחשי ציבור המתמחים וינהגו במקרה הזה באופן מיוחד.

כפי שאמרתי, זה מקרה מיוחד, מקרה בעייתי, ואנחנו נמצאים במצב מיוחד. זה לא פריטטי וזה לא שאלה, זה בסוף תלוי, כבוד שר המשפטים, בשני "אבים", אבי ניסנקורן ואבי חימי. אני חושב שאתם, ובעיקר אתה, כי הסמכות הזאת היא שלך, צריכים במקרה הזה לעשות צדק כלשהו. זאת אומרת, לקחת, ומצד אחד להתחשב בעקרונות המשפט ובחשיבות המקצוע, ומצד שני להתחשב בקבוצה של אנשים שזה המקצוע שלהם, החלום שלהם, העתיד שלהם. זה הזמן לעשות את זה.

אם שר המשפטים מקבל את העמדה הזאת, אז אני אומר, ואני קורא לך לשקול באופן חד-פעמי, אני שוקל כל מילה, בשל משמעויות הקורונה,

ציון מיטיב, זאת אומרת, פקטור או הפחתה בציון המעבר לנבחני המועד. לא במקרה אמרתי "חד-פעמי" ולא במקרה "בשל הקורונה", ולא במקרה לא ציינתי ולא אמרתי בדיוק כמה לתת בכל דבר, בגלל שאנחנו מבינים את המורכבות של הנושא. אבל בקצה שלו יש פשוט אנשים שמחכים לתשובה, שלמדו, שעבדו קשה, והם מאוד מאוד מקווים, ואנחנו מבקשים את זה.

אחרי ששר המשפטים עונה, אם התשובה הזאת לא מתקבלת, אז אני אציע כאן, ואני אומר לחברי הכנסת: להביא את הנושא, שכבר היה בוועדת החוקה, חוק ומשפט, וכולם תמכו בעצם בדברים שאני מעלה כאן, להביא אותו לדיון במליאת הכנסת.

ישיב שר המשפטים חבר הכנסת אבי ניסנקורן.

אחרי תשובת השר. קודם כול, אני מברך על זה שחבר הכנסת בוסו העלה את זה לסדר-היום, וחברי עכשיו גם כן דיבר על זה, והחרה אחריו, ומעלים את זה לסדר-היום. אבל אני חייב רגע קצת לתת עובדות וקצת לסבר את האוזן במספרים, כי זה חשוב. קצת לתת לזה מעטפת שאני חושב שהיא מעטפת נכונה, בעיניי.

אנחנו מדברים על שאלה שבמהות שלה היא שאלה מקצועית: מי מוסמך להיות עורך דין, ומי הגורם שצריך להסמיך עורכי דין ולאשר אותם לצורך רישיון עריכת דין, ואם זה בכלל נכון שכנסת ישראל תידרש לזה ותתערב ותיכנס לנושא הזה, ותהפוך אותו לנושא מעין חצי פוליטי שכנסת ישראל דנה בו. אני חושב שלא. אני חושב שיש פה גורם מוסמך, שהוא לשכת עורכי הדין, ובלשכת עורכי הדין יש ועדת בוחנים,

בין היתר משופטים בדימוס, שהם קובעים את מתווה הבחינה. זה קיים, ודרך אגב מאז ומתמיד לשכת עורכי הדין היא זאת שאמונה על הבחינה ועל הרישיון. גם אני נבחנתי ככה וגם אחרים. להפוך את זה לנושא, אנשים שכואב להם שהם לא עברו נמצאים פה יומם ולילה בכנסת ישראל, ומנסים לשכנע את חברי הכנסת להעביר אותם או להסמיך אותם, אני חושב שזאת טעות. זאת טעות ברמה הקונספטואלית, ברמה של ראיית המקצוע. ככה אני רואה את זה. זה סמכות של לשכת עורכי הדין, וצריך לכבד את הסמכויות. למה לא, שנייה, שנייה, שנייה.

אני רוצה לעבור רגע למספרים. אני חושב שהמספרים מאוד חשובים. בסופו של דבר, היה פה אירוע, כשהדיון בוועדת החוקה היה שרק 34% עברו. אז באמת אני חושב שהדיון, מעבר לחלק הראשון שדיברתי, היה באמת דיון בסיטואציה ש-34% עברו, שזה באמת אחוז נמוך מאוד. וכבר אז לשכת עורכי הדין באה ואמרה שהם עושים בחינה שלה, אומרים שהבחינה ממש לא בסדר. תראה, אפשר בכל דבר את הדברים האלה. אתה יודע, גם כשהאחוז גדל אז אומרים שהבחינה לא בסדר. בסוף, אני מדבר אמפירית על הדברים. וכבר אז לשכת עורכי הדין אמרה שהשאלות ייבחנו, וחלק מהשאלות כנראה ייפסלו, והאחוז הוא לא האחוז שרואים. ובאמת, אחוז העובר נכון להיום הוא 55% לא 34%. 55% מהנבחנים עברו. וכשדיברו פה על מספרים ניגשו כ-2,800 איש, אם אני לא טועה, עברו כ-1,500 ונכשלו כ-1,300. 2,836. כל

כל אחד חשוב אבל לא כל אחד יכול להיות עורך דין. בסוף זה מקצוע. אנחנו לא פה בגמילות חסדים, אנחנו במקצוע, ברישיון של מקצוע. בן אדם שיש לו אחריות להיות עורך דין, זה 30 שנה קדימה. הוא מייצג אנשים בהליכים פליליים, הוא מייצג אנשים בהליכים אזרחיים. עם כל הכבוד, בסוף צריך לשמור על כבוד המקצוע וכבוד המיוצגים.

מתוך 2,800 עברו 1,500. אני רוצה להגיד את המספרים, כי אני רוצה לסבר את האוזן. מתוך כלל הנבחנים, 2,800, 69% מאלה שניגשו פעם ראשונה, וזה פקטור מאוד מאוד חשוב,

שבעה מתוך כל עשרה שניגשו פעם ראשונה עברו. ה-55% מתייחסים גם לאלה שנכשלו פעם שנייה,

רביעית וכו', אבל שבעה מתוך עשרה שנבחנו פעם ראשונה,

עכשיו, מהנבחנים שלמדו באוניברסיטה העברית 93% עברו. זאת אומרת, הבחינה היא בחינה שבסופו של דבר משקפת. בסופו של דבר מהתלמידים שלמדו באוניברסיטה העברית 93% עברו. 87% מתלמידי אוניברסיטת תל אביב עברו, 90% מתלמידי אוניברסיטת בר אילן עברו, 89% מתלמידי אוניברסיטת חיפה עברו. אלה האוניברסיטאות. במכללה למינהל 79% עברו, במרכז הבין-תחומי, 76% עברו, במכללת ספיר, 78% עברו. זאת אומרת שאחוז העוברים במקומות האלה, באוניברסיטאות ובמכללות מובילות,

איפה לא עברו?

אני אגיד איפה לא עברו. בקריה האקדמית קריית אונו, ש-863 מה-2,800 למדו שם, עברו 44%, והם הורידו את הממוצע, נכון, ל-55%. מהאנשים שעלו מחו"ל, שלמדו בחו"ל, 17% עברו. במכללה האקדמית כרמל 15% עברו. ומה עושה המועצה להשכלה הגבוהה, מה? ומה עושה המועצה להשכלה הגבוהה, אז שנייה. אני לא המועצה להשכלה גבוהה. קיבלו החלטה, לפני הרבה מאוד שנים, שמאפשרים ללמוד במכללות. אבל זה שמאפשרים ללמוד במכללות לא אומר שבתעודת הגמר של ההסמכה של עורך דין אתה מוריד את הדרישות ונותן לכל מי שרוצה להיות עורך דין. עכשיו, כמה שזה כואב, בערך 90% מתלמידי האוניברסיטאות עוברים, ובערך 80% מתלמידי שלוש המכללות שנחשבות למכללות באמת מובילות עוברים. העובדה היא שבמכללה של 800 איש, שזה מעל 25% מהנבחנים באותה שנה, עברו 44%, או 100 מהנבחנים בחו"ל עברו, 15%, והם מורידים את הממוצע ל-55%. ואני עוד פעם מדגיש, מהנבחנים הראשונים, כולל מהמכללות, שבעה מתוך עשרה עוברים. שבעה מתוך עשרה עוברים.

אני לא אומר, חס וחלילה, שאין מקום למכללות. אני גם לא מטיל דופי, חס וחלילה, במי שלמד בקריית אונו, כדוגמה. אני אומר: גם בקריית אונו, ה-45% שעברו, יכול להיות שהם יהיו עורכי דין מצוינים, יכול להיות מאוד שהם יהיו עורכי דין מצוינים.

בא ואומר: אם למדת בקריית אונו, אתה פחות טוב. אבל, בסופו של דבר אנחנו רואים את הממוצע שעברו. לשכת עורכי הדין, שיש פה בסוף עצמאות שלה, היא מנהלת את הבחינה, ויש וועדת בחינה. לבוא ולהגיד לה: עכשיו הפוליטיקה הישראלית, כנסת ישראל תבוא, בחלק מהמכללות עברו באחוזים גבוהים, אם באמת הייתה בעיה אמיתית בבחינה, אז היינו רואים שגם באוניברסיטאות עוברים ב-70% וב-60%. ואנחנו רואים את זה. אם הייתה ירידה, היינו רואים שלא 70% עוברים כשהם נבחנים בפעם ראשונה, היינו רואים 50%. אז לבוא ולהגיד שאנחנו עכשיו ניכנס ונעשה התערבות פוליטית מבחוץ ונכריע במקום לשכת עורכי הדין, שאנשים עכשיו, הרי זו לא החלטה, כשאתה עושה הטבה בקורונה, צ'קים חוזרים לשבועיים או לחודש זה לא דבר בלתי הפיך, זה דבר שהוא חד-פעמי. אבל כשאתה בא ואומר: אני עכשיו, בגלל הקורונה,

מסמיך מישהו לעריכת דין לעשרות שנים קדימה, זו לא החלטת קורונה. זה הכי קורונה.

לגבי אחוזי העוברים הפעם מול הפעמים הקודמות. בסופו של דבר, 55% עברו הפעם. אני עוד פעם אומר: בקיץ 2020 עברו 55% זה הפעם, מה שאנחנו מדברים עליו עכשיו, בחורף 2019 עברו 48%; בקיץ 2019 עברו 54%; במועד מיוחד באפריל 2019, 57%; חורף 2018, 36%; קיץ 2018, 41.5%; חורף 2017, 48%; קיץ 2017, 51%; חורף 2016, 43%; קיץ 2016, 54.7%. זאת אומרת, אנחנו רואים שה-55% שעברו עכשיו, אם היית עושה מדרג של ארבע השנים האחרונות, מכל המועדים, ומסתכל איפה זה נמצא, נמצא זה בטופ, אחוז גבוה של עוברים לעומת הממוצע, בטח לא פחות מהממוצע. ואתה שם לב שרק במועד המיוחד,

57%, מעשרה המועדים שאמרתי. ולכן לבוא ולהתערב בסיטואציה הזאת זו בעיה. עכשיו, אני מעבר לזה: מה הסמכות שיש לשר המשפטים? שר המשפטים יכול להוריד את ציון העובר. זו סמכות שר המשפטים. בשעתה איילת שקד השתמשה בסמכות הזאת והורידה את ציון המעבר מ-65 ל-60. זה forever.

ואל תגיד שזה חד-פעמי, זה לא יכול להיות חד-פעמי, ברגע שהיא הורידה, נגמר. היום זה 60? היום זה 60. זה נגמר, זה 60. ואני אומר לך שאם אנחנו עכשיו נוריד, זה נגמר. מה שנוריד, זה ירד.

או שר המשפטים? אני אומר עוד פעם: אם זה היה נשאר 34%, אז אני חושב שב-34% הייתה שאלה כבדה, שאלת ההתערבות, כי זה אחוז נמוך מאוד. חבר הכנסת יעקב אשר כיו"ר ועדה ביקש ממני לראות את הנתונים, וגם אני ביקשתי לראות את הנתונים, וכפי שקראתי, 34% זה אחוז נמוך לעומת הממוצע, לעומת אחוזי העוברים בארבע השנים האחרונות בכל המועדים. ולכן ב-34% השאלה היא באמת שאלה מאוד מאוד עניינית ומהותית. ודרך אגב, כל השיח בכנסת נולד כשזה היה 34%, כי הדיון בוועדת החוקה היה כשהיו 34%. ובסופו של דבר, הוא השפיע על השיח. אני לא חושב שהיינו בכלל בשיח אם זה היה 55%. אבל הוא השפיע,

בסדר. אז אני לא רוצה להגיד למה התוצאה היא 55%,

היה שיח כשזה היה 34%, וזה היום 55%. אז כשזה היה 34% יכולת להגיד, והייתי גם מכבד את זה וגם שוקל התערבות. כי היית אומר: כשראינו 50%, 44%, 34% זה נמוך. זה 55%, ואנחנו צריכים להגיד כמה דברים: 1. מתערבים בסמכות של לשכת עורכי הדין, 2. לא רק של עורכי הדין, מתערבים בסמכות של ועדת הבחינה, שהיא ועדה שפועלת בצורה עצמאית, 3. אין מה לעשות, זו התערבות פוליטית בסופו של דבר, לא פוליטי במובן של ימין שמאל, חס וחלילה,

אני לא מתכוון לימין שמאל,

ואני לא חושב שזה תפקיד הכנסת להתערב בדבר כזה.

שנייה, שנייה.

אני לא חושב שיש פה עוול. אני לא חושב שזה תפקיד הכנסת להתערב בדבר כזה כשיש 55% עוברים.

אני אומר,

חברים, אני חייב להגיד לכם: אי-אפשר לא להקשיב לעובדות, אי-אפשר. שבעה מתוך עשרה נבחנים פעם ראשונה עברו. אי-אפשר לא להקשיב לזה. אי-אפשר לא להקשיב לזה שתשעה מתוך עשרה נבחנים באוניברסיטה עברו. אי-אפשר לא להקשיב לזה שבמכללות המובילות שמונה מתוך עשרה עברו. אי-אפשר לא להקשיב לזה. אני בא ואומר: אלה עובדות. עכשיו, בסיטואציה כזאת, הדבר האחרון שאני אומר הוא שאני לא חושב שכנסת ישראל היא שצריכה להחליט, עם כל הכבוד לנו, מי יהיה עכשיו עשרות שנים קדימה עורך דין, כי חמל ליבנו. עכשיו ליבנו חומל. גם אני לא חושב שזה, כואב הלב שמישהו באמת משקיע. דבר נוסף, אני ישבתי עם לשכת עורכי הדין כמה פעמים, ואני חושב שגם יעקב אשר ישב עם לשכת עורכי הדין, ואני פניתי אליהם שיבדקו כמה פעמים, ואמרתי גם שיבדקו מול ועדת הבחינה. אבל בסוף אני כן מכבד את הסוברניות שלהם ואת העצמאות שלהם בדבר הזה. עכשיו, אני כן רוצה להגיד עוד משהו, ודרך אגב, פניתי אליהם עוד פעם, שיבחנו עוד פעם. אני רוצה להגיד עוד משהו. חבר הכנסת מיקי לוי. אני רוצה להגיד עוד משהו: יש פה שאלה נוספת, שהיא שאלה תשתיתית, כי אנחנו רואים שיש בעיה. אנחנו רואים שיש בעיה. אם כל פעם אנשים לומדים, וזה בערך 2,800 איש בחצי שנה, להגביל את הכניסה.

מדינת ישראל לא צריכה כל כך הרבה עורכי דין,

הרי אנחנו יודעים שיש בעיה תשתיתית, והבעיה התשתיתית הזאת קיימת,

והיא רק מחמירה. למרות שההיצע והביקוש משתנים כל הזמן עדיין יש ביקוש מטורף למקצוע הזה,

ואנשים באמת לומדים. ואנחנו רואים את אחוז העוברים. וגם אם זה 55% בסוף, או 60% בסוף, אז 40% לא עוברים. ועוד יותר כואב הלב על מי שמנסה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ולא עובר עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ובדרך כלל רוב הנכשלים נמצאים שם. פעם זה בנקודה, פעם זה בעשר נקודות, אבל בסוף תמיד זה ככה. תוריד ל-59, אז מי ש-58 יגיד לך שזו נקודה. כשהורידו מ-65 ל-60, אתה יודע, תמיד זה ככה.

הפעם הזאת, עוד הורידו ניקוד, לא.

זה לא נכון. מה לא נכון? הורידו. הורידו. אני בא ואומר, יש דבר כזה? הנאשם מערער, מורידים לו?

אני ביררתי עם לשכת, אבל זה מה שהיה. שנייה.

אני ביררתי עם לשכת עורכי הדין, וזאת לא הבעיה.

אם הבעיה הזאת היא הבעיה, יש בעיה עם הנתונים. אתה אומר שהנתונים לא נכונים. אני לא אומר שהנתונים לא נכונים.

שנייה.

אני לא אומר נתונים לא נכונים. יש אנשים שלא רוצים לשמוע, בואו ניתן לשר להשלים את תשובתו. אני לא אומר שהנתונים לא נכונים. אני אומר שחלק מהדברים שהוצגו כאן לא הוצגו בפנינו, ולא הייתה שקיפות בנתונים. לא נכונים, בגלל זה אנחנו צריכים לראות עכשיו את הנתונים, להחזיר את זה לוועדה ולראות מה עושים עם זה, כי אנחנו נתנו אמון בזה שאתה אומר מספר ונגמר. מה זה אין לך אמון? אתה לא חייב להאמין. מה קרה, בסוף יש אנשים בקצה, לא אחוז יש בקצה. אני חייב להגיד לך: אף אחד לא צריך ללמד אותי מה זה אנשים בקצה, כל החיים שלי אני חי עם אנשים בקצה, אבל גם כשיש אנשים בקצה, אתה יודע מה היום אני יודע? אני יודע להגיד אמת לאנשים. אני יודע להגיד את האמת. אני יודע להגיד את האמת לאנשים. אתה יודע מה הכי גרוע? הכי גרוע זה לתת לאנשים תקוות שווא. זה הכי גרוע. היה מבחן בעייתי, לא הייתה, שנייה. אני יודע לשבת מול אנשים ולהגיד להם את האמת. ותאמין לי, יש לי לב לא פחות מכל אחד אחר. ואני מסתכל על אנשים בעיניים ואומר להם, אבל אני אף פעם לא אומר להם דברים רק בשביל למצוא חן בעיניהם.

למה, אנחנו כן עושים את זה? לא, אבל הוא אמר שיש אנשים בקצה. אני לא נתתי לאף אחד ציון אחר, דיברתי על עצמי. ואני בא ואומר שבסוף בסוף, בעובדות, תשע מתוך עשר באוניברסיטה עברו. תשעה.

ושבעה מתוך עשרה עברו במבחנים השונים, ושמונה מתוך עשרה בשלוש מכינות עברו, זה מאפיין שהבחינה היא בחינה שאפשר לעבור. ו-55% עברו, וזה ציון משקף לעומת השנים הקודמות, זה אומר שאין פה סטיית תקן. לכן אמרתי שעם 34% כן הייתה סטיית תקן, ולכן שם כן חשבתי שהייתה בעיה.

ואני בא ואומר עדיין, אם אפשר לעשות משהו,

לגבי האמירה, לפרק את המל"ג. לגבי האמירה שלאנשים ירד הציון, זה דבר מאוד מאוד נקודתי, ואמרתי את זה גם ליעקב אשר: אם לאנשים ירד הציון, לא קיבלנו תשובה מהם. את זה אני לוקח על עצמי לבדוק מול לשכת עורכי הדין. להגיד לך מקרים? כן.

מקרים שהורידו להם את הציון. שהורידו להם מתחת ל-60.

שהורידו להם מתחת ל-60,

אבל אם זה היה 59, ואז זה 54. מה זה מעניין? זה לא מעניין. זה כן מעניין, כי אתה עושה את זה בכוונה, זה לא מעניין,

כי הם הבינו שזה מתקרב לפקטור והם הורידו את זה.

אני מדבר עכשיו על מתחת ל-60. אני עכשיו לא מתייחס למי שהיה 59 וירד ל-58. לא, אבל יש סיבה.

אין סיבה. חברת הכנסת קרן ברק. קרן.

שנייה.

אז הם הורידו את זה כדי שלא יהיו בפקטור. טוב, בסדר. אני עדיין לא חושב שזאת הסיבה. אני עכשיו בא ואומר על מי שבסיטואציה שהורידו לו ממצב של עבר לנכשל, על זה אני מדבר. אם למישהו הורידו מעבר לנכשל, אני אשמח לקבל את המקרים האלה לבדיקה, כי אני שמעתי שאין מקרים כאלה. אם יש מקרים כאלה, אפילו מקרה אחד, אני אשמח לקבל את המקרה הזה ולעיין בו אישית ולראות מה עושים ברמה הזאת,

אם יש מקרה של אנשים שממצב עבר הפכו להיות נכשל בגלל ערר, אני אשמח לקבל את המקרים האלה, יעקב אשר, ואני אשמח לראות איך עוזרים באותו מקרה, כי אלה באמת המקרים החריגים. חבר הכנסת יעקב אשר, יש לך עמדה נוספת. אדוני השר, אתה רוצה שנאפשר להם עמדה נוספת ואז תוכל להשיב?

עכשיו אני רוצה להגיד עוד משהו. רציתי להגיד עוד משהו.

כן רוצה להגיד משהו בזהירות. הרי בסופו של דבר אני לא חושב, עוד פעם, חושב שזו הכרעת שר המשפטים, ולדעתי גם לא הכרעת הכנסת. לדעתי זה נושא שמונח לפתחה של לשכת עורכי הדין. יש שאלה מתי אתה נכנס לנעליה. אני לא חושב שבמקרה הזה צריך להיכנס לנעליה. זה מה שאני בא ואומר. יכול להיות שהייתי מחליט במתחם הסבירות x או y, אבל אני לא חושב שכרגע מתחם הסבירות מצדיק להיכנס לנעליה ולהתערב "ברגל גסה",

בלשכת עורכי הדין. זו דעתי. אני כן חושב שני דברים: 1. אם אפשר להאיר את העיניים בדברים שנפלו בין הכיסאות,

2. בחינה נוספת לשכת עורכי הדין כל הזמן עושה, אבל גם לא צריך שאנשים יהיו עם תקוות שווא. אסור גם לשכוח שיש עוד בחינה ב-23 בדצמבר, שאנחנו או-טו-טו בעוד בחינה, עוד חודש בעוד בחינה. והדבר הנוסף, ואת זה כן עשיתי: הקמתי ועדה מיוחדת, כי המצב הוא לא בריא, כדי לראות איך מתקנים את המצב מהיסוד, איך אנחנו באמת מייצרים פה תיקון מהיסוד. בחירות מוקדמות.

בשיתוף פעולה עם הוועדה. למשל, מבחני לשכה בסיום התואר. כי המצב הבסיסי הוא מצב לא בריא. מצב לא בריא שכל כך הרבה אנשים לומדים, מפתחים תקוות בחיים, משעבדים את החיים שלהם למשהו, ואחר כך הם לא עוברים. שנייה, אדוני השר. עמדה נוספת, חבר הכנסת אחמד טיבי. ארבע עמדות נוספות. חבר הכנסת אחמד טיבי.

שמעתי את הדברים של חבריי. יש דברים שלא צוינו.

חבריי בוסו ועוזי דיין לא ציינו את מועד דצמבר. אני מדבר על שני המועדים, ואת הצעת החוק שלי ושל הרשימה המשותפת, שהקדימה הצעות אחרות הם שכחו לציין, שמדברת על שני המועדים. זה דבר אחד.

הייתה לך קצת שכחה. זה דבר אחד. דבר שני: בשום נושא לא כל נבחן חייב לעבור, אבל העובדה שהישיבה של ועדת החוקה התכנסה, ובעקבותיה היו הפסילות, אומרת שמלכתחילה הבחינה לא הייתה הוגנת והביאה לתוצאה שהיא צעד בכיוון הנכון.

אנחנו אומרים שבדצמבר אין פילוח, אין שקיפות של התוצאה, ועל כן יש מצבים חריגים שהפרלמנט או השר מתערבים. עשיתי את זה לפני שנתיים-שלוש יחד עם חבריי, גם עם אוסאמה, שנמצא בבידוד. אנחנו, כל סיעות הבית יחד, רוצים לעזור. לא כל מי שנבחן ברפואה צריך לעבור. לא כל מי שבמשפטים או בחשבונאות או בפיזיותרפיה, אבל הבחינה צריכה להיות הוגנת, והיא ממש לא כזאת,

תודה, חבר הכנסת אחמד טיבי. עמדה נוספת, חבר הכנסת עמית הלוי.

תודה. אני רוצה לומר, באופן חריג ביחס לנושאים אחרים, שאני מסכים עם הקונספט שלך במובן הזה שתפקידך ותפקידנו להגן על כלל אזרחי ישראל. זה שאתה עושה את השקלול של כלל האזרחים,

אתה מעניק רישיון בסוף כדי שאנשים ייצגו אחר כך בערכאות, והחשיבה הזאת נכונה בעיניי, וטוב שאתה שוקל את השיקולים האלה

אבל יש דבר אחד שעליו אני, סבלנות. מעבר לדברים, אני מסיים. גם אני ישבתי עם יושב-ראש לשכת עורכי הדין על השאלות ועל הבעיות שהיו בשאלון, והדבר הזה תוקן וגם על זה אני שמח. בדבר אחד אני חושב שנכון שהכנסת תתערב, ובוודאי שאתה תניף את הכוח שיש לך, למרות שאתה צודק שזה לא צריך להיות באופן קבוע, וזה הקורונה. הסבירות שלי, ועל זה אני כן מתעקש והתעקשתי בוועדה ההיא, היא שבנתונים הללו אדם שקיבל 58, 57, 56, לא בעידן קורונה הוא היה מקבל 60, כבוד השר.

הנתונים האלו, ואני אומר את זה כמי שאשתו עברה את המבחן הזה. אני מכיר את המבחן הזה היטב, על הקשיים שבו, וטוב שהוא קשה, לטובת הרישיון. תודה, חבר הכנסת עמית הלוי. חבר הכנסת יעקב אשר.

ההנחה היא שאתה נותן לאנשים בתקופת קורונה פקטור של x נקודות, אתה אומר שהם מוכשרים, הם בעמדה כזאת שמגיע להם רישיון עם 60 נקודות, והם קיבלו 58 כי בימים כתיקונם הם היו מקבלים 60. תודה.

חבר הכנסת יעקב אשר, ואחריו, חבר הכנסת מרגי. דקה אחת. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אדוני השר, אנחנו ליווינו את העניין הזה הרבה זמן. הקדשנו לזה הרבה זמן, אבל לא סיימנו אותו עד הסוף. אני קיוויתי, ואני שמח שבסוף גם לא סתמת את הגולל על העניין. דעתי הייתה שלא צריך,

לקחת התערבות חיצונית בצורה של פקטור, אבל דיברנו על דבר אחד. קודם כול, אני מצטרף למה שאמר עמית בסוף, שתקופת קורונה היא כן תקופה של החלק העליון,

ואת הדברים האלה גם עוררתי לפני הצוות שלך: בנושא הזה של הבחינה בכתב, ההתבטאות בכתב אנשים קיבלו, הרי זה לא כמו בחינה, שהורידו שש שאלות שהתברר שהן בעייתיות, שגם זה סימן שאלה גדול על כל התהליך, בהתבטאות בכתב, כשמישהו בדק את זה פעם ראשונה, תודה, חבר הכנסת. בדק את זה איש מקצוע, דקה, אדוני. בדק את זה איש מקצוע.

בדקו את זה עוד פעם והוא לא קיבל יותר אלא הוא קיבל פחות? פה צריך לבדוק כמה בעשו את זה באוניברסיטת תל אביב, כן,

וכמה עשו את זה לאחרות. פה יש את

אם בית ספר היה כושל בממוצעים, אני מסתמך על הנתונים שנתת פה, אם לבית הספר היו נתונים כאלה, מנהל בית הספר היה נקרא לבירור, עם ממוצעים כאלה שנה אחר שנה אחר שנה. אני שואל, איפה המועצה להשכלה גבוהה? תודה, חבר הכנסת. ההיעדרות שלה, חוסר הנוכחות שלה בתכנון של ההשכלה הגבוהה זועק, ואלה התוצאות. אני חושב שצריך לבוא לקראת המחזורים האלה שנפגעו.

אני מסכים איתך, יש הצפה של עורכי דין אבל מישהו צריך לדבר על זה, מישהו צריך לטפל בזה. זה הפך להיות עסק כלכלי, והם משלמים את המחירים. תודה, חבר הכנסת. אנחנו סיימנו עם העמדות הנוספות. אתה יכול להשיב או לא להשיב. רק ממש בקצרה, שלא יובן שאני נגד לימוד במכללות. אני חושב שהמכללות, קודם כול הן עובדה קיימת, ובסופו של דבר גם נותנים שם הזדמנות לאנשים שבדרך אחרת לא יכולים ללמוד משפטים. אבל גם כשעושים כזה דבר צריך לעשות את זה בשום שכל. היום התוצאה מייצרת עיוותים. אנחנו רואים את זה באחוזי העוברים, ולכן צריך לראות איך מתקנים את זה, איך משפרים את זה. באמת, כמו שאתה אומר, זה מייצר בסופו של דבר עוול גדול מאוד למי שמשקיע גם ממון גדול וגם את חייו בנושא הזה. זה דבר אחד. דבר שני, קורונה שינתה סדרי עולם. לא, לא, זה לא קשור לקורונה. עוד פעם, אני אומר את הנתונים: 55% שעברו עכשיו זה לא יותר נמוך מארבע השנים האחרונות. אם היו עוברים 50% או 44% או 34% היית אומר שהקורונה השפיעה, אבל בסוף אתה רואה את התוצאה. בסוף זה עניין סטטיסטי, אתה רואה את התוצאות הסטטיסטיות. אבל בכל מקרה,

זה מונח לפתחה של לשכת עורכי הדין. אני בטוח שהם ראו את הדיון הזה. אנחנו גם נראה גם אם יהיה פה איזשהו שיקול נוסף שלהם. השר, אתה לא חושב שהקורונה היא מרכיב משפיע?

תראה, אנשים לא יכלו ללמוד. אבל תשמע, תסתכל על שנים קודמות ותסתכל על מספר העוברים. אמרתי, שבעה מתוך עשרה כן עברו בבחינה ראשונה. באוניברסיטאות לומדים יותר רווקים וצעירים מאשר בעלי משפחות, שלומדים במכללות, אולי באמת זו הבעיה. אבל זה לא שונה מנתונים משנים קודמות. בסוף אתה צריך להתחבר לעובדות. זה לא שונה משנים קודמות. כבוד השר, אנשים אומרים: היינו בבית, לא יכולנו ללמוד. אז הם אומרים,

חברי הכנסת, אנחנו חייבים להתקדם. חלק מהאנשים האלה, אמרתי ששבעה מתוך עשרה עברו, כולל מכללות. חלק מה-55% שלא עברו גם לא עברו בפעם קודמת ובפעם לפני זה, כשלא הייתה קורונה,

אתה צריך לראות את המציאות, את העובדות. אבל עדיין,

אני מניח שלשכת עורכי הדין תשמע ותשקול את זה. אין לזה סוף, אין לזה סוף. חברי הכנסת, לאן אתם מציעים? עוד מילה אחת. עוד פעם, עמדתי: לא נכון שנתערב בלשכת עורכי הדין. זאת עמדתי, ולבקשת חברי מיצינו את הנושא.

חברי הכנסת המציעים, מה אתם מציעים? לוועדת חוקה. להעביר לוועדת חוקה? אז אנחנו מצביעים, להעביר את ההצעה לסדר-היום: בחינת ההסמכה לעריכת דין, אוגוסט 2020, לוועדת החוקה, חוק ומשפט. נא להצביע. מי שבעד, בעד להעביר לוועדת חוקה. ההצעה להעביר את הנושא לוועדת החוקה, חוק ומשפט נתקבלה. חברת הכנסת ברביבאי, בעד, חבר הכנסת גולן, בעד, חברת הכנסת סונדוס סאלח, בעד, חבר הכנסת טייב, בעד, חבר הכנסת בוסו, בעד, חבר הכנסת דיין, בעד, חבר הכנסת מלכיאלי, בעד, חבר הכנסת מרגי,

הכנסת עמית הלוי, בעד. 12 חברי כנסת בעד, אפס מתנגדים, אפס נמנעים. אני קובע שההצעה לסדר-היום: בחינת ההסמכה לעריכת דין, אוגוסט 2020, עוברת להמשך דיון בוועדת החוקה, חוק ומשפט. הצעות לסדר-היום בנושא: משרד החינוך מחלק מחשבים לתלמידים ללא הגדרת קריטריונים ברורים לזכאים, מס'

שלוש דקות, אדוני. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אדוני השר, אנחנו עוסקים היום בעוד מחדל חמור של ממשלת ישראל. שמונה חודשים לתוך משבר הקורונה ועדיין נושא הלמידה מרחוק לא זכה ולא זוכה לטיפול הולם. חבר הכנסת יעקב אשר והשר ניסנקורן. רבותיי, אתם מפריעים לי. בבקשה, אתם מפריעים. בבקשה, חבר הכנסת מרגי. אני אתחיל מההתחלה.

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אדוני השר,

אנחנו עוסקים היום בעוד מחדל חמור של ממשלת ישראל. שמונה חודשים לתוך משבר הקורונה ועדיין נושא הלמידה מרחוק לא זכה ולא זוכה לטיפול הולם. אנחנו עוסקים היום במחסור במחשבים במערכת החינוך ואנחנו עוסקים בקריטריונים שאינם ברורים לחלוקת המחשבים. איני מצפה לפתרונות קסם, אבל אני בהחלט מצפה לגילוי נאות, מה יחולק, מתי יחולק, לפי איזה תבחינים יחולק, מתי יטופלו פערי תשתית, איפה יש ואיפה אין כיסוי רשתי ומתי תואץ מהירות הגלישה ביישובים שבהם היא איטית להחריד. אני לא בא להתגולל על משרד החינוך ולא על הממשלה, אבל תשובות אנחנו צריכים וזכאים לקבל. בהזדמנות זו אני רוצה להזכיר כלל חשוב בחירום: משבר יכול להביא לקריסת מערכות והוא יכול להוות הזדמנות, הזדמנות להתחדשות והשתפרות וליציאה לדרך חדשה. זה המקום לבקש ממשרד החינוך התייחסות לעוד כמה פערים, ואני משוכנע שתימצא הבמה הראויה לדון בהם בעתיד. אמנה חמישה מהם:

שכר המורות הצעירות, שהוא נמוך להחריד, ואני מניח שאם נקטין את המנגנון הענק של משרד החינוך נשכיל להעביר כסף לשטח ולשפר את רמת ההוראה,

גודל הכיתות, דווקא מתוך המשבר למדנו שהלמידה בקפסולות היא למידה אפקטיבית יותר, ומה שצריך ליד המורה זה עוזר הוראה. השיטה הזאת עובדת מצוין, וצריך לראות איך ממשיכים אותה הלאה,

מתודות הלימוד, מתודות הלימוד בכל מערכת החינוך הן מיושנות להחריד, אבל יש מנהלות ומורות מוכשרות שהמציאו שיטות חדשות ויצירתיות תוך כדי המשבר. האם יש ניסיון לאסוף את כל המתודות האלה ולהנחיל אותן לכל המערכת?

חסר חינוך לערכים דמוקרטיים ולסובלנות בכל מערכת החינוך, בדגש על מערכת החינוך הממלכתית-דתית ועל מערכת החינוך החרדית. האם הנושא הזה מטופל? ודבר אחרון, פערי ענק בלימוד השפה הערבית. איכות לימוד העברית לקויה מאוד בחברה הערבית, אבל היקף לימוד הערבית בחברה היהודית הוא פשוט אפסי ומגוחך. כך לא בונים תשתית לחיים משותפים. בזמני משבר צריך להשקיע בתשתיות, והתשתית הכי חשובה לנו היא התשתית האנושית. לכן, במקום להעביר מיליונים לאבטחת ילדי נתניהו, לאבטחת ראש הממשלה החלופי, למימון משרדים מיותרים ולהקצאת כספים קואליציוניים, הגיע הזמן שנשקיע בדבר הכי חשוב לכולנו,

תודה, חבר הכנסת יאיר גולן. חבר הכנסת יבגני סובה, בבקשה.

החינוך, כנסת נכבדה, לאחרונה משרד החינוך רכש כ-150,0000 מחשבים בכוונה לחלקם לתלמידים לצורכי למידה מרחוק בתקופת מגפת הקורונה.

לצערי, אינו חושף את הקריטריונים והתנאים לחלוקת המחשבים, בעוד השבוע פורסם כי חולקו למשל 750 מחשבים בעיר צפת ו-350 מחשבים בעיר ערד. לפי דוח ביניים מיוחד שערך מבקר המדינה בעניין התמודדות מדינת ישראל עם משבר הקורונה, אין למשרד החינוך תמונת מצב מלאה בדבר אמצעי קצה וחיבור לאינטרנט בבתי התלמידים. מי שהכי נפגע בדרך כלל זה אוכלוסיות מוחלשות, וגם האוכלוסייה במגזר הערבי. לכ-26% מהתלמידים בחברה הערבית אין מחשבים, כך על פי הדוח, ל-38% אין חיבור לאינטרנט, שלא לציין את אחוז התלמידים שגם אם היה להם מחשב בבית אינם מסוגלים ללמוד בשל העובדה שאין במקום מגוריהם תשתית אינטרנט איתנה. אדוני שר החינוך, אני פונה אליך. אני זוכר שבתקופת הקדנציה הראשונה של בנימין נתניהו כראש הממשלה הייתה תוכנית מחשב לכל ילד, זה היה בשנת 1998-1997, גלש קצת ל-1999. אני זוכר את עצמי היטב אז כסטודנט. עשיתי שח"ק, שירות חברתי קהילתי, וראיתי כיצד ילדים ממשפחות מוחלשות מקבלים מחשב לכל ילד. זה היה פשוט תענוג לראות את הילדים המסכנים האלה שמקבלים מחשב. לא היה להם סיכוי, לא היה להם סיכוי לקנות מחשב בסוף שנות התשעים. אני כסטודנט עבדתי איתם.

אם אתה זוכר את התקופה הזאת, אבל בדקתי. בשנת 1998 נדמה לי שהיית מפקד אוגדת עזה.

אני לא טועה. אבל אני מציע לך שתבדוק את זה, ואני אשמח כמובן גם אם אתה תוכל לתת לנו תמונת מצב. היום טאבלט פשוט לא עולה הרבה כסף. משרד החינוך יכול לקחת את זה כפרויקט, למצוא את הכסף המתאים,

בתקופת הקורונה לספק את הטאבלטים. אני לא מדבר עכשיו על מחשב עם כל התוכנות הכבדות, ואף ילד לא צריך לשבת על מחשב מהיר ולא להתעסק בתוכנות גרפיקה כבדות שמצריכות הרבה זיכרון, אבל הדבר הבסיסי, כמו טאבלט הכי פשוט, זה דבר מינימלי שלדעתי משרד החינוך יכול לספק. אז לתשומת ליבך, אדוני השר. כמובן, נשמח לקבל את תשובתך בעניין הזה.

תודה, חבר הכנסת יבגני סובה. חברת הכנסת סונדוס סאלח, בבקשה. כבוד היושב-ראש, כבוד השר, חברי וחברות הכנסת, רצינו או לא, עברנו

בזום, עברנו ללמידה מרחוק. בזמן שרוב מדינות ה-OECD בחרו בשנים האחרונות ללמד חלק מתוכנית הלימודים מרחוק כאסטרטגיה, מבחירה מלאה ללמד חלק מתוכניות הלימודים באופן מתוקשב ובלמידה מרחוק, אנחנו כאן נאלצנו לעבור לתוכנית למידה מרחוק. על מנת לקיים את הלמידה מרחוק, מלבד זה שצריך שיהיה גם תלמיד, גם מורָה או מורֶה, צריך שני דברים, שני מרכיבים, שהם מאוד מאוד חשובים: גם אמצעי קצה וגם חיבור לאינטרנט. אמצעי קצה, הובטח כאן בארץ מחשב לכל ילד מאז שנת 1996, הבטיח לנו נתניהו מחשב לכל ילד לפני 24 שנים. זה מאוד מדאיג, כבוד היושב-ראש, לי באופן אישי, גם כאישה, גם כערבייה, בגלל שאותו נתניהו הבטיח לא מזמן לטפל בפשיעה והאלימות בחברה הערבית. היום משרד החינוך מנסה להדביק את הפערים ולספק מחשבים, במיוחד בחברה הערבית, על מנת לצמצם את הפערים הקיימים, אבל לצערי, שליש מהתלמידים בחברה הערבית סבלו מפערים כל כך גדולים. נכון להיום, מה יועיל מחשב כשל-40% מהתלמידים בחברה הערבית יש בעיה בחיבור לאינטרנט או בחיבור לחשמל? למרות שקיים בארץ חוק חינוך שווה וחינם לכולם מגיל שלוש עד גיל 18, עדיין, בצורה הזאת ובמדיניות הזאת, לא דואגים לפתור את בעיית החשמל, וגם האינטרנט, שפוגעת בתהליך הלמידה מרחוק ומייצרת פערים כל כך גדולים, שישתקפו בקרוב גם בתוצאות מבחני המיצ"ב, גם בתוצאות הבגרות, גם בקבלה ללימודים, גם במבחני הפסיכומטרי. יגידו שהתלמידים נכשלו או המורים נכשלו, אבל מי שנכשל בטיפול בנקודות האלה היא ממשלת ישראל, עוד לפני המשבר עצמו.

תודה, חברת הכנסת סונדוס סאלח. יעלה וישיב שר החינוך יואב גלנט, בבקשה. ערב טוב לכם, אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני שומע ואני רואה כמה גדול הנתק שלכם ממה שקורה. כנראה שאתם עסוקים במה שקורה בכנסת ולא קשובים למה שקורה בשטח. אני אספר לכם מה קורה. עם כניסתי לתפקיד שר החינוך הצבתי את נושא הלמידה מרחוק כיעד מרכזי בתוכנית העבודה של המשרד. הוריתי על ביצוע תהליך הפקת לקחים מגל הקורונה הראשון, ובהתאם למסקנותיו גיבשנו תוכנית עבודה ליישום רפורמה מקיפה בנושא. פעלתי בממשלה לתקצוב התוכנית בסכום תקדימי של 1.2 מיליארד שקל, תוך שאני מגדיר חמישה כיווני פעולה: 1. האצת הקמת תשתיות תקשוב במוסדות החינוך, הנחת תשתיות חדשות ושדרוג תשתיות קיימות בכ-4,300 בתי ספר, מחציתם, כ-2,300, אינם מתוקשבים כלל, 2. מינוי בעלי תפקידים קבועים במוסדות החינוך לקידום נושא הלמידה מרחוק, 3. הכשרת צוותי הוראה במיומנויות למידה מרחוק, 4. הרחבת תוכני הלמידה המוצעים במסגרת הלמידה מרחוק, 5. רכישת אמצעי קצה, כ-150,000 מחשבים, כ-150,000 מודמים הכוללים חבילות תקשורת וכ-70,000 טלפונים סלולריים כשרים הכוללים גם הם חבילות תקשורת, למגזר החרדי,

אני שמח לבשר לכם כי מימושה של התוכנית הזאת מצוי בשלבי עבודה מתקדמים: 1. התחלנו במהלך תקשוב רחב היקף, והוא יושלם עד לסוף שנת הלימודים. במאמר מוסגר אעיר כי מערכת החינוך פועלת לתקשוב בתי הספר זה למעלה מעשור, ללא התקדמות משמעותית עד כה. המהלך שאנו מובילים יצמצם אפוא את הפער הנגרר על פני עשור לפחות בתוך שנה אחת, 2. מינינו עד כה כ-3,000 רכזי תקשוב בשכר, הממונים על קידום הנושא בבתי הספר, ופנינו לסיום המהלך, 3. נכון לעת הזאת הוכשרו ומוכשרים באופן סדיר כ-85% מצוותי החינוך ללמידה מרחוק, 4. הרחבנו את מגוון התכנים ללמידה מרחוק. לכל בית ספר הוגדרה חבילת תקציב של אלפי שקלים, לפעמים עשרות אלפי שקלים, ובאמצעותה ניתן לרכוש תוכן לימודי דיגיטלי המאושר על ידי המשרד בכל מקום כמעט, בארץ ובחו"ל. רכשנו 150,000 מחשבים ומודמים ועגלות הטענה בהתאמה והתחלנו בתהליך חלוקה לפי מפתח סוציו-אקונומי בכל רחבי הארץ ובכלל המגזרים. עד סוף השבוע הקרוב נשלים את חלוקתם של למעלה מ-61,000 מחשבים,

לכל מי שאומר: לא עשיתם, לא פעלתם, כל הדיבורים האלה בשביל תקשורת? אני מקווה שזה נובע מבורות. בדימונה חילקנו 885, בבית שאן, 450, בירושלים, 14,968, זה היה שלשום, דרך אגב, בדאלית אל-כרמל, 332, בצפת,

בקריית שמונה, 465, בחדרה, 1,535, בשפרעם, 1,137, באום אל-פחם, 1,884, במג'דל א-שמס, 327, בנווה מדבר והפזורה הבדואית במרכז הנגב, 1,866 מחשבים, בתל שבע, סמוך אליהם 915 מחשבים, באילת, 1,235,

724, ברכסים, 30, בבית שמש, 1,211, בביתר עילית, 207, במעלה אדומים, אתמול, 986. ידנו עוד נטויה ואנו בעיצומו של התהליך. בשבוע הבא יקבלו בין היתר מעלות תרשיחא, 337 מחשבים,

732, בת ים 1,647, נתניה, 2,979, בית ג'ן, 323, יפיע, 576. איפה חברת הכנסת סונדוס, שחילקה איתי מאות מחשבים במשהד?

שהיא באה עכשיו ותוקפת אותי? תבואי בבקשה, חברת הכנסת סונדוס, תעידי בפני החברים שעמדת ביחד איתי וחילקת מחשבים. אני לא מבין את הצביעות הזאת. כפר מר'אר לא מופיע אצלך ברשימה, אדוני השר? אלה דוגמאות. נתתי רק דוגמאות, דוגמאות. כולם יקבלו. מר'אר קיבל איזה 600 700 מחשבים בשבוע הראשון,

אני מזכיר שהתחייבנו שעד לסוף ינואר נשלים את חלוקת מחצית מהמחשבים. לאחר שראינו את העלייה בתחלואה והמדינה התקדמה לקראת הסגר השני, הנחיתי את מנכ"ל המשרד לרכז מאמץ ומשאבים על מנת לאפשר למידה מרחוק לזקוקים לסיוע מהר ככל שניתן. עבודה מאומצת זו הביאה לכך שנסיים את המהלך כולו עד סוף דצמבר. המשמעות היא שמרגע ההחלטה שאני החלטתי בחודש יוני

לחלוקת המחשבים לילדים יעברו שישה חודשים בלבד, אשר כוללים אפיון, כי יש מחשבים שיש בהם גם מקלדת בשפה הערבית, אתם יודעים את זה, 50,000, רכש וחלוקה לבתי הספר. המחשבים האלה יוצרו בסין, קוריאה ויפן במיוחד לבקשתנו בחצי השנה הזאת. אתם מכירים את הצבא, שניכם, תגידו לי אם צה"ל יודע לעשות את זה יותר מהר, זה זמן שיא למהלך בכל סטנדרט שאני מכיר.

מרגע שאני החלטתי עד של-150,000 ילדים יש מחשב ביד בכל המקומות שאמרתי, חצי שנה, עד סוף השנה הזאת. עד 18 בדצמבר נסיים לחלק 134,000 מחשבים, וכ-15,000 16,000 נוספים נשאיר לצורך תגבור במקומות נדרשים לכך, וכן לאלה שלא נכנסו לקול הקורא. אתם יודעים למה הם לא הגיעו לקול הקורא? כי הם לא האמינו שיחלקו בגלל מה שקרה פה במשך 20 שנה. הם לא באו לקול הקורא, ואנחנו לא נפגע בילדים שהמנהלים שלהם לא ניגשו לקול הקורא, ואנחנו נמצא גם להם פתרון. לכן השארתי את העתודה הזאת. מספר המחשבים שנקבע לרכישה הוערך על ידי גורמי המקצוע במשרד ונשען על נתוני דוח ה-OECD, שקבע כי ל-9% מכלל התלמידים, כ-135,000, אין מחשב. על בסיס תובנה זו, וכמובן על בסיס המשאבים, רק המחשבים זה חצי מיליארד שקל, יצאנו לפעולת הרכש. במסגרת הליך חלוקת המחשבים קבענו קריטריונים המעניקים עדיפות ברורה לבתי ספר במדדי טיפוח גבוהים על פני אחרים, מדדי טיפוח זה הפוך מסוציו-אקונומי במערכת החינוך, למי שלא יודע לכן זה מתחשב במדדי הטיפוח, בגודל בית הספר ובמספר התלמידים. אני נותן עכשיו פירוט לכל מי שאמר שאין קריטריונים.

הקריטריונים מפורסמים וידועים לכול. על זה אמרתם: אין קריטריונים. בעשירון הטיפוח 10, אדוני השר, ביקשנו ממשרד החינוך לראות את הקריטריונים ומשרד החינוך לא הציג אותם. אני חוזר על דבריי: בעשירון הטיפוח 10,

בעשירון הטיפוח 10 יחס התלמידים הוא שעל כל שבעה ילדים יקבלו מחשב. אני תכף אתן דוגמאות. אני לוקח את עשירון טיפוח 6, לדוגמה, על כל שמונה ילדים יקבלו מחשב, אבל כשמגיעים למדדי הטיפוח הנמוכים, קרי סוציו-אקונומי גבוה, במדד טיפוח 4, על כל עשרה ילדים, 3, על כל 40 ילדים, 2, על כל 50 ילדים, 1, על כל 60 ילדים. כלומר, אני נותן דוגמאות: ניקח בתי ספר שיש בהם 500 ילדים והם במדד הטיפוח הקשה ביותר, המחמיר ביותר, 10, אנחנו נחלק לבית ספר עם 500 ילדים 71 מחשבים. זה קריטריון סודי? למה אי-אפשר להציג אותו בוועדת החינוך? משרד החינוך, אני חוזר, אדוני היושב-ראש, תן לעבוד.

חברי הכנסת, תנו לשר להשלים, בבקשה. אני חוזר על דבריי: במדד הטיפוח 7, על כל 500 תלמידים יקבלו 63 מחשבים, בבית ספר של 500, במדד הטיפוח 4, סוציו-אקונומי די גבוה, על 500 ילדים יחלקו 50 מחשבים, במדד הטיפוח 1, קרי בסוציו-אקונומי הגבוה ביותר, על 500 ילדים יקבלו שמונה מחשבים בלבד. זאת אומרת שההבדל הוא שבמדד הטיפוח הקשה ביותר, המחמיר ביותר, מדד הטיפוח 10, מקבלים 71 מחשבים ל-500 ילדים, ובמדד הטיפוח 1 מקבלים רק שמונה מחשבים.

זה ההפרש, כלומר למי שיש פחות נותנים יותר.

לכל אלה שבאו מרשימה המשותפת ושאלו, אנחנו נותנים כ-35% מהמחשבים למגזר הערבי, חלקם באוכלוסייה, במערכת החינוך, כ-20%, זאת אומרת, כמעט פי שניים, קצת פחות. כל המחשבים מחולקים עם מודמים, חבילות סלולר לגלישה, כדי שגם תלמידים אשר אין בביתם אינטרנט יוכלו לגלוש.

כשליש מהמחשבים יחולקו במגזר הערבי, שיעור הגבוה משמעותית מחלקם באוכלוסייה.

מצויה באחריות מנהלי בתי הספר, הם הקובעים למי יושאלו המחשבים. הם מקבלים את המחשבים לצורך החזקת ספרייה, כמו ספרים, ומאותו רגע מנהל בית הספר והוא בלבד

לא השר, לא המנכ"ל, לא ראש העיר. מי שמחלק את המחשבים זה מנהל בית הספר. הם אשר מכירים את התלמידים, את ההורים, את הצרכים. אני מאמין במנהלי בתי הספר ובשיקול דעתם. מנהלי בתי הספר, בשיתוף יועצת בית הספר והמחנכות, הונחו לבצע מיפוי של כלל התלמידים ולקבוע למי מהם יושאל מחשב או מודם. המיפוי נעשה על בסיס היוועצות והיכרות עם התלמיד ומצבה הכלכלי של המשפחה. השאלת המחשב נתונה לשינוי בהתאם לצרכים ולמצבים המשתנים של תלמידי בתי הספר. בעת המיפוי הונחו המנהלים לבדוק לאילו תלמידים אין גישה לאינטרנט בביתם, ואותם תלמידים יקבלו בהשאלה גם מודם אלחוטי עם חבילת גלישה. אשר לפריסת תקשורת סלולרית וקווי אינטרנט ברחבי הארץ, כידוע נושאים אלה אינם מצויים באחריותו ובתחום טיפולו של משרד החינוך כי אם במשרד התקשורת. אנו עובדים בשיתוף פעולה עם משרד התקשורת על מנת לתת מענה במקומות הנקודתיים שבהם אין תשתית אינטרנטית או סלולרית. למיטב ידיעתנו הפריסה הסלולרית בארץ טובה, למעט בעיות נקודתיות, בעיקר בפזורה הבדואית בנגב וביישובים מסוימים בצפון, המתנגדים בין היתר להצבת אנטנה סלולרית. לסוגיה זו ניתן כאמור מענה ברכש מודמים וחבילות סלולר לגלישה.

אנו פועלים כמיטב יכולתנו להקמת תשתיות אינטרנט מהירות בבתי הספר ובשדרוגן ולפתרון בעיות גלישה.

ערב פרוץ מגפת הקורונה מערכי התקשוב הקיימים במשרד החינוך לא אפשרו מעבר של מערכת החינוך ללמידה מרחוק כפי הנדרש ובהיקפים המתחייבים, לא ניתנה כמעט כל התייחסות לסוגיית אמצעי הקצה, על כל משמעויותיה ומורכבותה, לא הייתה תוכנית מוסדרת לנושא ולא הוגדר לטובתו תקציב משמעותי, לא התקיימו שיתופי פעולה כגון זה שאנחנו מקיימים עם ישראל דיגיטלית, בהשקעה של עשרות מיליוני שקלים, לא נעשתה פעולה להרחבת תוכני הלימוד הדיגיטלי, לא ניתן מענה מסודר לצורך תרגול מיומנויות טכנולוגיות ופיתוחו בקרב צוותי ההוראה, לא הייתה התייחסות לצורכיהם של תלמידים מהמגזר החרדי. עם כניסתי לתפקיד, ובתוך זמן קצר ביותר, ואני חייב להגיד, ביחד עם אנשי המשרד,

הובלנו שינוי משמעותי לאין-שיעור על מנת לאפשר לתלמידים רצף חינוכי ככל הניתן וכדי למזער את הפגיעה הכרוכה בסגירת מוסדות החינוך והשלכותיה. אנו ממשיכים במאמץ לסגירת פערים רבי-שנים ומאפשרים למידה מרחוק, וכל זאת בשיתוף מלא של מנהלים בבתי הספר וצוותי החינוך, המובילים עשייה נפלאה וחשובה בתקופה מאתגרת זו. אם יש עוד שאלות, אני אענה. כן, בבקשה.

כן.

המטרה של הדיון הזה אינה לתקוף אותך באופן אישי, ובטח לא את משרד החינוך. לו הנתונים האלה היו מועברים לוועדת החינוך בזמן וללא צורך בסודיות, סביר להניח שגם לא הייתה בקשה להצעה לסדר-היום. מה שנתקלנו בו בימים האחרונים, בשבועות האחרונים, זה בעיקר תלונות. אנשים פונים אלינו.

אני ביקרתי בשני בתי ספר שעדיין לא קיבלו תקציב לתקשוב. אתה מדבר על תקציב שבין 60,000 ל-160,000 לבית ספר, עדיין לא התקבל. אבל מה שאני רוצה להגיד ולשאול את השאלה, כבוד השר: אתה אמרת שבמשך שלושה חודשים מתחילת שנת הלימודים חולקו 61,000 מחשבים, ועכשיו אתה אומר שתוך חודש אתה תחלק כמעט 130,000. אז מאיפה התקווה הזאת? מה, אתה כבר תאיץ את החלוקה? כי המספרים פה לא מסתדרים. כנראה שלא האזנת, כי אני אמרתי דברים ברורים. אני אגיד אותם בעל פה, זה מה שרשמתי. בצורה בהירה עוד פעם ואני אסביר. אני קיבלתי את ההחלטה בחודש יוני. אנחנו יצאנו לרכש של 150,000 מחשבים,

הם יוצרו עבורנו כי לא היה אפשר להשיג אותם בארץ. המחשבים האלה הגיעו פחות או יותר לפני חודש. אנחנו מסיימים מחר את שבוע החלוקה הרביעי, כלומר בתוך חודש 60,000 כמעט.

חבר הכנסת,

אני רק מוודא מידע חשוב לציבור. זו לא התנגחות. אני לא מתנגח עם כבוד השר, אני רק שואל.

אני עונה. אנחנו חילקנו בארבעה שבועות 60,000 מחשבים: בשבוע הראשון, בערך 8,000, בשבוע השני,

20,000. אנחנו נמשיך בקצב של פחות או יותר 20,000 בשבוע בארבעת השבועות הקרובים עד השבוע שסוגר את חנוכה, ב-18 בדצמבר, אם

אנחנו בשלב של הערכת מצב לראות מה עושים עם ה-15,000 הנותרים. חלקם הולכים לכאלה שלא ניגשו לקול הקורא, חלקם יהיו להשלמות, ואנחנו נראה. לא נשאיר אצלנו אף מחשב אחד, הכול יחולק לתלמידים. דרך אגב, זה לפני שהתחלנו בתוכנית, שנמצאת בשלבי הסדרה, לאור בקשתן של הרבה עמותות שאנחנו נסייע להן, ואנחנו נוסיף על זה את אלפי המחשבים, המספרים שהם ייתנו זה לא מי יודע מה, מסוגים שונים בחלוקה במפתחות דומים למה שציינתי. השיטה תהיה שאנחנו מאפשרים להם, מתוך מגוון, רשימה, לחלק במקומות מסוימים. הקודם זוכה, ואחרי שחילקו נשארים המקומות האחרים, כי פה זה עניין וולונטרי. אנחנו נגיד להם מהם המקומות למלא. אז גם את זה אנחנו מסדירים. כל זה הוא מידע ידוע וגלוי לציבור, ואם הוא לא הגיע לידי ועדת החינוך של הכנסת אז אני מצר על זה, ואני מניח שעכשיו אתם תוכלו להעביר להם אותו.

עמדה נוספת, חבר הכנסת אנטאנס שחאדה.

השר, רק להבהיר: מבחינת האחוזים, היחס או אחוז התלמידים הערבים בכלל מערכת החינוך גבוה יותר מ-20%, כי מבחינת הגילים הייצוג של הצעירים או הילדים גבוה יותר, אז 30% זה כנראה כמעט חלקנו מבין התלמידים,

פחות, 25%. לצערי אתה טועה. כמו שאמרתי, המספרים הם פחות או יותר כמו שאמרתי, ואם הם לא 20% אז הם 22%. לא מדובר פה על המספרים שאתה מציין. לכל האוכלוסייה הזאת אנחנו דואגים, והמספרים הם 34% או משהו דומה לזה. בהיבט הזה אנחנו עובדים לפי קריטריון ולא לפי החלטה אחרת. דרך אגב, המחשבים מגיעים ישירות אל בתי הספר ולא למקום אחר. בבקשה, יש עוד מישהו? חברי הכנסת, אתם מסתפקים בתשובת השר או שמבקשים להעביר לוועדה? מסתפקים בתשובת השר.

תודה, אדוני השר. אנחנו מברכים על תשובת השר, אה, מברכים.

גם כדאי להגיד מילה טובה. זה מה שניסינו לעשות בהצעה לסדר-היום.

נעבור להצעות לסדר-היום בנושא: פתיחת מערכת החינוך,

2078, 2080, 2085 ו-2086. המציעה, חברת הכנסת אורנה ברביבאי, בבקשה. אני הולכת לדבר על נושא פתיחת מערכת החינוך, אבל רציתי לשאול אותך שאלה קודם. מי אמור להשיב על ההצעה שלנו? הבנתי שקיש. חברת הכנסת תמנו שטה. הבנתי שקיש. אוקיי, אז התחלף. גלנט, אני מכירה אותך עשרות שנים, וקראתי איזה ציוץ שלך שמתייחס להתבטאות כנגד משפחת פרקש. כמי שידוע שהוביל לוחמים לשדה קרב, חלקם לא חזרו, אני שואלת אותך: האם אתה עומד מאחורי האמירה שבמדינה דמוקרטית מותר להגיד הכול אם זה בהתאם לחוק, בנסיבות האלה? אשמח לשמוע את דעתך. זה לא בסדר-היום. אני מדברת על מערכת חינוך. אני מדברת עם שר חינוך שמחנך דור צעיר שלם לערכים, לא רק לחוקים.

אני יכול להקריא לך את התשובה שלי. אני אשמח, ואם יש לכך תיקון, זה יהיה מצוין. זה לא תיקון, פשוט מדובר פה על דברי שקר. אני אשמח לשמוע, דווקא בגלל שאני מכירה אותך. זה יותר חשוב, לא פחות חשוב. אם זה על חשבון הזמן, אז את יכולה להציג את הנושא, ואז השר יתכונן ונמצא פתרון. רגע, רגע, יש לי

תכף אני אמצא את זה.

אז אני אתחיל ואחר כך תתייחס. אני מדברת כולה שלוש דקות. בתי הספר הם מרחב משמעותי,

מלבד ההשכלה, גם על אינטראקציות חברתיות, על החוויה הרגשית, הפיזית והמנטלית. כולנו דואגים לבריאותם של התלמידים, ודווקא בגלל זה חשוב שימשיכו ללכת באופן סדור למסגרות החינוך. אף אחד מאיתנו לא מעוניין לחשוף אותם ואותנו לסיכון בריאותי מנגיף חמקמק, ואם מקבלים החלטה כל כך קיצונית על השבתת מערכת החינוך, חייב להיות לכך צידוק עובדתי המבוסס על ניתוח נתונים ומגמות, מוקדי הדבקה, פילוח גילים ועוד. ישראל הקטנה הרי יכולה הייתה להיות מודל אמיתי של הצלחה בשל תנאים אובייקטיביים, ובעיקר בשל היצירתיות, המעוף והניסיון שלנו בהתמודדות עם משברים. במקום זאת, הממשלה מעדיפה להשאיר את הילדים בבית כל כך הרבה זמן ולפגוע בהם בלי להתחשב בהשלכות ההרסניות,

אבל גם אלה שיהיו עוד בהמשך. ככה זה כשפוליטיקאים מוכנים להקריב את העתיד שלנו על מזבח העסקנות הפוליטית. כבר לפני חודשים הייתה צריכה להיות פה תוכנית בשיתוף פעולה עם צוותי החינוך המנוסים ועם נציגות הורים, שהיו משקפים בזמן אמת לא רק את הבעיות אלא גם את הפתרונות המותאמים לצרכים השונים, שהרי כל ילד הוא עולם ומלואו. רוצים דוגמאות לפתרונות? העברת סמכויות ואחריות לרשויות המקומיות, בוודאי עם משאבים, פרוטוקולים לפתיחת מערכת החינוך המתייחסים לכמות ולמרחק החברתי הנדרש והקפדה שאכן זה מתבצע, הקצאת בדיקות ומשאבים לצוותי המורים והתלמידים, הסברה נגישה מותאמת גיל, ניצול חללים פנויים, שיש בשפע היום בקורונה, לשימוש לצורכי למידה; העצמת המחנכים כדמויות משמעותיות בחייהם של ילדינו. אני באמת מאמינה כי ביכולתם של ילדים להוביל שינויים תרבותיים גדולים. במקום לכלוא אותם בבתים, יכולנו להפוך אותם בעצמם לנאמני התנהגות נכונה מול הקורונה, להעצים את קדושת החיים על פני התנהגויות מסכנות, כמו אלימות ברשת וצריכה מוגברת של אלכוהול וסמים, הנובעים מהיעדר מסגרת, חוסר מעש ותחושת בדידות קשה. האם סביר שמועמדים בוגרים, י"א-י"ב, מועמדים לשירות ביטחון, יכולים להתגייס בקרוב לשירות בצה"ל אבל הם לא יכולים לשמור על כללי התנהגות בקורונה? ככה אנחנו מחנכים אותם ללקיחת אחריות? איזו דוגמה אישית הממשלה הזאת מייצגת עבורם? הם מספיק מבוגרים כדי להצביע תכף בבחירות הקרובות, אבל אתם לא מאפשרים להם לרכוש כלים חיוניים להתפתחות שלהם. זום הוא לא תחליף לקשר בין-אישי, ובוודאי לא בא במקום מנהיגות אמיצה, המודעת להחלטות הלא-סבירות שהיא מקבלת. חשבון פשוט שלמדנו כולנו בבית הספר, כשעוד היה כזה: יש קשר הדוק בין סגירת מערכות החינוך לחוסר יכולתם של ההורים לצאת לעבודה. אם לוקחים את מי שחי מתחת לקו העוני עוד לפני הקורונה, אנחנו מדברים על למעלה מ-800,000 ילדים בישראל, כשהפער בכל תחומי החיים רק הולך וגדל.

הדבר המתבקש עכשיו הוא לפתוח לאלתר את מערכת החינוך,

להקפיד על כללי זהירות נדרשים, להפסיק להתרברב ולהתקשר למדינות מובילות בעולם כדי ללמוד מהן כיצד הן עושות זאת.

תודה, חברת הכנסת אורנה ברביבאי.

כן, אני אשמח. לא, אדוני השר, יש תקנון לכנסת. אני חושבת שכדאי שהוא יענה.

יש תקנון לכנסת, אי-אפשר ככה. השארתם אותי בשביל שאני לא אדבר. אז חבל שנשארתי, גם לשמוע השמצות, גם דברי בלע, גם דברי שקר, גם לא להיכנס. זה מה שאת, אבל נמצא פה שר, תן לו להגיב. את סגנית יו"ר הכנסת. זה אפשרי? הוא יכול לענות במקום השרה. רבותיי, זה הרי דברי שקר.

חבר הכנסת אנטאנס שחאדה, בבקשה. מהמיקרופון? אני אתן לך, אדוני השר, אז תן לי. בזמן העמדות הנוספות, אם אפשר, אם אתה יכול לחכות. בואו קצת נכבד את תקנון הכנסת, אחרת יגידו שיש דיל או משהו כזה. מבקשת ממני חברת כנסת, אני אתן לך, אדוני השר.

בסיום הדיון, עוד חמש דקות,

קצת סבלנות. כבוד היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אלפי תלמידים עדיין מחכים לחזור לכיתות הלימוד בבתי הספר בכל המדינה, בכל העולם,

חוץ מכמה מדינות שהצליחו להסתדר או לבנות מערכות מתאימות לתקופת הקורונה. אני רוצה להתריע, אדוני היושב-ראש, מתופעה או מהחשש שלנו שבתלמידים הערבים, בבתי הספר ביישובים הערביים, הפגיעה תהיה חמורה במיוחד, מכמה סיבות: אם הלימודים יתחדשו, ואנחנו עדים לחידוש הדרגתי,

הצפיפות בבתי הספר בחברה הערבית גבוהה יותר מבשאר בתי הספר, המתקנים אין מתקנים חלופיים או נוספים כדי לפזר

אין אולמות ציבוריים ביישובים הערביים שאפשר לעשות בהם קפסולות כדי לפזר את התלמידים. אתמול פורסם שבבית ספר בטייבה מוֹרָה ומוֹרֶה בחינוך, נדמה לי בכיתה ב' או ג', מאומתים לקורונה, וחמש כיתות הושבתו בגלל אימות של שני מורים מוֹרָה ומוֹרֶה, בקורונה. גם בספטמבר, כאשר בתי הספר חזרו ללימודים, התחלנו לראות את התופעה הזאת, שמורים נפגעים או נשאים ומשביתים שכבה שלמה. אז החשש הוא שבגלל הצפיפות ובגלל היעדר מוסדות חלופיים הפגיעה תהיה חמורה בבתי הספר ביישובים הערביים, וזה יפגע בהישגי התלמידים. אנחנו חוששים ששנת הלימודים, אנחנו עכשיו כמעט בסוף שלושה חודשים מתחילת הלימודים, והתלמידים לומדים בזום, והם כמעט לא לומדים. אנחנו מקבלים הרבה פניות מהורים שקשה להם לשלוט בלימודי הילדים. כאשר יש יותר מתלמיד אחד באותו בית קשה מאוד להשתלט על זה, במיוחד בגילים קטנים, וזה יפגע עוד יותר בהישגי התלמידים. עוד יותר זה יתבטא בשלב העל-תיכוני ובבגרויות, כשממילא אחוז ההצלחה בבגרויות בקרב סטודנטים ערבים נמוך יותר ואחוז העמידה בתנאי הסף של האוניברסיטאות נמוך יותר. אז אני מצפה הן ממשרד הבריאות והן ממשרד החינוך להביא את זה בחשבון ולבנות תוכנית מעכשיו, לא לחכות עד סוף השנה ולא לחכות עד שהמגפה תתפשט עוד יותר. אולי נעשה בדיקות קורונה חובה לכל המורים והמורות עם פתיחת שנת הלימודים,

עם החזרה ההדרגתית ללימודים נבקש מכל המורים והמורות שיעברו בדיקת קורונה לפני שהם חוזרים לכיתות כדי לנסות להשתלט על המגפה. תודה, חבר הכנסת אנטאנס שחאדה.

אז אמרת לשר, גברתי, את סגנית יו"ר הכנסת ואת יודעת את התקנון, מסיימים את הדיון ונותנים לשר. אבל הוא לא השר המשיב, לא, אחרי שמסיימים את הדיון. זה כבר לא רלוונטי, כי השר, אוקיי, בסדר.

שלוש דקות, אדוני. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, גברתי השרה, ההצעה לסדר-היום שלי צורפה אומנם, זה למזכירות, לתשובתו של שר הבריאות, אבל האמת היא שהיא צריכה להיות מופנית לשר החינוך. לכן, אם תהיה ההצבעה, אני מבקש לפצל את ההצבעה, ואני אסביר את הנושא, כי אני הגשתי הצעה לסדר-היום בעקבות פנייתו של תלמיד תיכון בשם עידן, ואני אקריא לכם. תאמינו לי, לא נתתי את דעתי לזה, ואם אני עכשיו מציף את זה,

ישנה כאן שאלה של צנעת הפרט. הוא כותב ככה, עידן כותב, תלמיד תיכון: מחודש מרץ,

הוא לא כתב לי מאיפה, אבל הוא צופה בנו,

מחודש מרץ לומדים רוב תלמידי ישראל בלמידה מרחוק בשל התפרצות מגפת הקורונה. הלמידה מתבצעת באמצעות תוכנת זום, Google-Meet ועוד. במהלך תקופת הלמידה מהבית רוב בתי הספר החליטו לחייב את תלמידיהם בפתיחת מצלמות במהלך השיעור,

הם יקבלו חיסור על אותו השיעור גם אם נכחו בו, דבר שיפגע בסופה של השנה בציון השנתי שלהם, ובכיתות הגבוהות, אף בציון הבגרות. החלטה זו של בתי הספר היא אבסורדית ולא ראויה להתקיים מסיבות רבות: ראשית, בהיבט החוקתי קיימת פגיעה משפטית בזכויות יסוד, כאשר חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו נפגע בבסיס. בסעיף 7(ב) של החוק כתוב כך: "אין נכנסים לרשות היחיד של אדם שלא בהסכמתו". חובת המצלמה בזום חודרת בצורה חד-משמעית לרשות היחיד. הדבר מביא לפגיעה גם בחוק הגנת הפרטיות: לפי סעיף 1, "לא יפגע אדם בפרטיותו של זולתו ללא הסכמתו", ולפי סעיף 2(3), פגיעה בפרטיות היא גם "צילום אדם כשהוא ברשות היחיד". הזום וה-Meet גורמים, על פי ההגדרה, לפגיעה בפרטיות בשל צילום של אנשים במצבים אישיים. תלמידים נאלצים לחשוף את עצמם ואת חדרם האישי, וזה דבר שפוגע בפרטיותם. אני מצדיע לו. סעיף 7(4) בחוק קובע כי קיים איסור "פרסום תצלומו של אדם ברבים בנסיבות שבהן הפרסום עלול להשפילו או לבזותו". השימוש בזום לא זו בלבד שחודר לפרטיות וגורם למבוכה בקרב תלמידים חסרי יכולת כלכלית אלא הוא אף מביא לאלימות ברשת, שכן תלמידים מצלמים את חבריהם ואת מוריהם ומפרסמים אותם ברשתות, תוך שהם לועגים להם ומבזים אותם. הדבר פוגע קשות באנשים רבים ומביאם לידי מבוכה רבה ואף השפלה. ידוע לנו כי במוסדות אקדמיים אין חובת מצלמות בשיחות זום בדיוק מהסיבות הנ"ל והכבוד לסטודנט נשמר, ואני חושב שראוי שכך יהיה גם בבית הספר. הוא עוד כתב ברשותך, מאחר שזו פנייה של תלמיד,

ניתן ארבע-חמש שורות שהוא ביקש. עוד נימוקים נגד כפיית הדלקת המצלמה בלימוד בזום: בחלק מבתי הספר נציגות הנהגת התלמידים לא זכתה להשמיע את טענותיה, בעוד על פי החוק יש זכות לשימוע טרם קבלת החלטה משמעותית מסוג זה של פתיחת מצלמות וחשיפה אישית. מעבר לכך, הדבר מביע חוסר אמון בתלמיד, והיעדר פרטיות פוגע בריכוז הלימודי. מכאן שיש לאפשר חופש בחירה, מי שלא רוצה לא יפתח מצלמה ומי שירצה וימצא לנכון יפתח. רבותיי חברי הכנסת, אני חושב שצריך לתת את הדעת על כך, ואני חושב שחובה עלינו לקיים דיון בנושא הזה. זה ודאי לא קשור למשרד הבריאות, זה קשור לוועדת החינוך,

שיהיה פיצול בהצבעה.

תודה לך. תעלה ותשיב, בשם סגן שר הבריאות, שרת העלייה והקליטה פנינה תמנו שטה. בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברות כנסת, חברי כנסת יקרים, אכן סוגיה ונושא חשוב, שמעסיק את כולנו בימים אלה, גם אותי כאימא, וכחברת ממשלה. אני מקריאה את התשובה בשם סגן שר הבריאות יואב קיש, שהיו לו עניינים אישיים, ולכן אני אקריא אותה ככתבה וכלשונה, אם כי אני מסכימה עם חבר הכנסת מרגי, ההצעה לסדר-היום שאתה העלית היא באמת יותר בתחום הנהלים בתוך משרד החינוך, אך הנושא הראשון שאתם מעלים, לעניין החזרת התלמידים לספסלי הלימודים, שגם יש התפתחות: כבר בשבוע הבא תלמידי כיתות ה'-ו' יחזרו, שבוע לאחר מכן תלמידי י"א-י"ב, ועם זאת אתם מעלים שאלה שהיא חשובה. אז ככה, אני מקריאה: ההחלטה על פתיחת מערכת החינוך היא החלטה מורכבת, אשר מהווה חלק ממכלול החלטות משמעותיות המתקבלות במאבק בהתפשטות נגיף הקורונה. אנו מודעים לצורך המשמעותי הקיים בפתיחת המערכת, אולם במקביל ממונים על בריאותו של כלל הציבור. בפתח הדברים אומר שמשרד הבריאות מקבל החלטות מקצועיות המתבססות על נתוני התחלואה במדינה, בהתייעצות עם גורמי בריאות ציבור בארץ ובעולם. נתוני התחלואה מוצגים בוועדות הכנסת השונות ובקבינט מדי שבוע. לכל מדינה יש את השיקולים שלה בפתיחת המשק בצורה זו או אחרת, וכך גם בישראל. מערכות החינוך במדינות שונות פועלות בצורה שונה, עם תשתית שונה, ולכן אין בהכרח יכולת להשוות.

יש מדינות שבהן הוחלט לסגור את מערכת החינוך לתקופות ארוכות יותר. משרד הבריאות גיבש אסטרטגיית יציאה מפורטת המבוססת על מדדי תחלואה, אשר על פיהם תתבצע חזרה הדרגתית של המשק לשגרה. מערכת החינוך מהווה ציר מרכזי בפעילות תקינה של המשק הישראלי, ולכן חשוב מאוד גם פה לשים דגש על חזרה הדרגתית, תוך ניטור מתמיד של התחלואה. המטרה בסוף התהליך היא להשיג, חברי הכנסת, אתה רוצה תשובה, חבר הכנסת שחאדה? המטרה בסוף התהליך, נאמר על ידי סגן שר הבריאות, היא להשיג שליטה בהתפשטות המגפה,

זה הרצון של כולנו, והדבר נעשה במאמצים משותפים הכוללים פתיחה הדרגתית, ביצוע חקירות מקיפות וביצוע בדיקות נרחבות. כולי תקווה כי נוכל לפתוח את מערכת החינוך בצורה מבוקרת ואחראית ולתת מענה לכלל ילדי ישראל.

השרה פנינה תמנו שטה. אתם מציעים להעביר את זה לאיזו ועדה? חינוך.

אז חברי הכנסת, אנחנו מצביעים על העברת ההצעה לסדר-היום, פתיחת מערכת החינוך, לוועדת החינוך, התרבות והספורט. הצבעה. ההצעה להעביר את הנושא לוועדת החינוך,

אוקיי, חברת הכנסת ברביבאי, בעד, חבר הכנסת סובה, הצבעת, לא? בעד, חברת הכנסת סונדוס סאלח, בעד, חבר הכנסת מרגי, בעד, חבר הכנסת מלכיאלי, בעד. שמונה חברי כנסת בעד, אפס מתנגדים, אפס נמנעים. אני קובע שההצעה לסדר-היום בנושא פתיחת מערכת החינוך עוברת להמשך דיון בוועדת החינוך,

אנחנו עוברים לסעיף הבא על סדר-היום, בדיקות קורונה כלל-ארציות, מס' 2099. יעלה את ההצעה חבר הכנסת גדעון סער.

זו ההצעה האחרונה? לא, יש לנו עוד. זאת הצעה רגילה, לכן אתם

כנסת נכבדה, במדינות רבות שכמונו מתמודדות עם הקורונה, אצלנו כבר קרוב לתשעה חודשים, פרק זמן דומה פחות או יותר ברוב מדינות העולם, הולך ומתחדד הצורך בשינוי אסטרטגיה בהתמודדות עם המגפה.

כל המדינות שיצאו מנקודת הנחה שהן יכולות להכיל את הווירוס, שהן יכולות לחיות עם הקורונה, נאלצו להיכנס לסבב בלתי סופי של סגרים, למין לולאה של סגרים והגבלות, ואנחנו, מדינת ישראל, נמצאים בדיוק במצב הזה. עוד לא סיימנו את הסגר השני או את ההגבלות שהוטלו בסגר השני, כבר מדברים איתנו על הסגר השלישי, וכמובן שהמחירים הכלכליים והחברתיים המצטברים של זה הם מחירים איומים. אילו מדינות הצליחו להתמודד נכון עם הקורונה? אותן מדינות שנקטו אסטרטגיה של חתירה לאפס הדבקה. חתירה לאפס הדבקה נשמעת יעד מאוד שאפתני. גם כשאתה חותר ליעד אתה לא תמיד משיג את מלוא היעד, אבל לפחות יש לך סיכוי להתקרב אליו. אותן מדינות שפעלו בתושייה וסגרו את הגבולות וטיפלו בזה בצורה מאוד קשוחה כשהיה מספר מקרים מאוד קטן, בעיקר במזרח אסיה, היום מקיימות שגרה מוחלטת, כולל של אירועים המוניים, כל מי שרואה את התמונות מסין וממזרח אסיה יכול רק לקנא. אבל עכשיו מתחילה ההבנה לחדור גם לאירופה. עד היום כל העולם המערבי, גם ביבשת אמריקה, גם בארצות הברית, בדרום אמריקה, באירופה, כולו פעל בצורה לא נכונה. בעצם, אנחנו מתמודדים עם השוליים של התופעה.

כי בניגוד למחלות אחרות, רוב ההדבקה מתבצעת על ידי חולים או לא סימפטומטיים או פרה-סימפטומטיים. לעומת זאת, אלה שמתגלים, הסימפטומטיים שבאים להיבדק, כשהם כבר באים להיבדק הם נמצאים במצב הם לא הלכו ישר, בדרך כלל אחרי יום-יומיים, נבדקו, חיכו לתוצאות ועד שהם קיבלו את התשובות הם כבר מיצו את פוטנציאל ההדבקה. כל המערך הגדול והיפה שהקימה מדינת ישראל לקטיעת שרשראות הדבקה מטפל בעצם רק בשוליים של התופעה. כל הא-סימפטומטיים הם לחלוטין מחוץ לתמונה, ומדי יום, כשאנחנו רואים, אמר לנו פרופ' גמזו, הפרויקטור הקודם, שהוא מעריך שפי עשרה מאותו מספר שמתגלים מדי יום יש חולים בקהילה, זאת אומרת, אם מגלים נגיד 600 ,700 ,800, אז יש בפועל 6,000 או 8,000 חולים חדשים כל יום. ולכן כל הסיפור של הרמזור לא יכול להצליח, כי הוא שולח מראש את הילדים שלנו, אותנו, למקומות שיש בהם הדבקה, והדבר הזה הוא מאוד מאוד פשוט. אז מה כן ניתן לעשות במצב כמו שאנחנו נמצאים בו, או כמו שכמעט כל המדינות המערביות מצויות בו, שבו המחלה כבר מפושטת בכל האוכלוסייה? הדרך היחידה היא בדיקות המוניות סימולטניות,

לבדוק בתוך זמן קצר את כל האוכלוסייה של המדינה. זה התחיל במזרח אסיה,

עשו את זה בווהאן, עשו את זה גם לפני חודש בצ'ינג-דאו, תוך חמישה ימים בדקו תשעה מיליון אנשים, אבל עכשיו עושים את זה גם באירופה. אז לוקסמבורג היא מדינה קטנה, אבל סלובקיה עשתה את זה עכשיו, יש שם חמישה וחצי מיליון תושבים, ואוסטריה, מדינה שהיא בדיוק בגודל שלנו,

הודיעה השבוע שעד לכריסטמס ייבדקו כל התושבים באוסטריה. והיום יש את האפשרות לעשות את זה.

למדינת ישראל יש את האפשרות לעשות את זה יותר ממדינות אחרות, כי יש בה שיטות שפותחו במפא"ת של איגום מטושים ואיגום מבחנות, ובלי לפרט, להיכנס לפירוט הטכני, יש אפשרות לבדוק מאות אלפים מדי יום. אז מה בדיוק אומרת ההצעה? ניקח את מדינת ישראל, נחלק אותה, אני הצעתי 19 אזורים, לפי החלוקה של ועדות הבחירות המחוזיות, שיש 19. כל יום ייבדקו כלל התושבים במחוז מסוים, כולל הסימפטומטיים, כולל כולם. אתה מאתר למעשה את כל החולים באותו מחוז.

אתה למעשה הופך אותו לירוק באופן אמיתי ברגע שסיימת לבדוק אותו. אבל אתה צריך לסגור אותו.

אתה סוגר אותו לאותו יום כלפי כלל המדינה. אתה מבודד באופן אפקטיבי את החולים מהבריאים, שזה הרוב, אתה מאתר בדרך כזאת הרבה מאוד חולים, כמו שקרה עכשיו בסלובקיה,

אם נניח אנחנו מתחילים באזור נהריה,

מעלות, גליל מערבי, למוחרת אנחנו ממשיכים בקריות, אחר כך בחיפה, וככה עד שאנחנו מגיעים לאילת. כל פעם שאזור נבדק הוא נפתח לאזור שלידו, וככה בעצם להערכתי בתוך שבועיים וחצי ניתן לקיים בדיקה לכלל תושבי מדינת ישראל, וכאשר אנחנו נעשה את זה אנחנו נוריד את התחלואה לרמה מאוד מאוד נמוכה, שיהיה אפשר בה להתמודד עם כל מקרה ומקרה שאנחנו מגלים אותו. אנחנו לא נתמודד עם מצב שבו יש אלפים שנושאים את הנגיף, אבל בעצם אנחנו מנסים לעשות את התרגיל הבלתי-אפשרי הזה של לעשות נורמליזציה יחד עם הנגיף ואז אנחנו בעצם לא מצליחים, לא בבריאות ולא בכלכלה. בשיטה הזאת אנחנו מצליחים גם בצד הבריאותי אבל גם בצד הכלכלי. המחיר של הפרויקט הזה, שהוא באמת מהלך לוגיסטי גדול, הוא הרבה הרבה הרבה הרבה יותר נמוך מהתוצאות של סגר או אפילו הגבלות כמו שאנחנו מכירים היום. אחרי המהלך הזה אנחנו עדיין נצטרך לשמור על ההישג, כלומר לעשות, למשל שבים מחו"ל חייבים להיות בבידוד וחייבים להיבדק. אצלנו פותח איזה פטנט שמי שיוצא מהארץ נבדק, אבל מי שנכנס לארץ,

אז מה מועיל המאמץ האדיר שאתה עושה אם בסופו של דבר אנשים שחוזרים מחוץ לארץ אפילו לא נבדקים? יש נקודות אחרות, כל הנושא של שוהים בלתי חוקיים שחודרים דרך מרחב התפר, מהרשות הפלסטינית. אז היו תקופות שונות. היום אחוז המאומתים בבדיקות ברשות הפלסטינית הוא אחוז מאוד מאוד גבוה, וגם הדבר הזה משפיע. אני אומר את כל הדברים האלה כדי לומר שגם אם עשית מבצע גדול כזה, הדבר החשוב הוא אחר כך לשמור על ההישג שהגעת אליו. אבל ההישג שאתה תגיע אליו בהכרח הוא הישג דרמטי שבבת אחת יוריד למינימום את היקפי התחלואה. אני שוחחתי עם ראש הממשלה בתחילת השבוע שעבר על הנושא הזה. ראש הממשלה הטיל על היועץ לביטחון לאומי לבחון את הנושא הזה. היום שוחחתי על כך גם עם סגן שר הבריאות. אני חייב לומר שאני מקבל הרבה מאוד תמיכה מאז שהצעתי את הנושא הזה בפומבי מהרבה מאוד אנשי מדע, מהרבה מאוד אנשים שעוסקים בקורונה בצד המקצועי, שהם מבינים שהיום גם ישראל היא מהמדינות שיש להן יכולת לבצע מהלך כזה. יש כאלה שבאים ואומרים: מה פתאום תכפה על כל אוכלוסיית המדינה להיבדק בבדיקת חובה? אז אני שואל אותם, קודם כול, אני לא מבין את זה. אם אפשר לכפות על אנשים להישאר בבית, לא לזוז 100 מטר מהבית, לא לפתוח את העסק שלהם, לפגוע בקניין שלהם, הדבר היחידי שהוא בלתי אפשרי הוא לבקש מהם להיבדק בדיקה שלוקחת כמה שניות? זה נראה מאוד מוזר.

במדינות שעשו את זה, נגיד כמו סלובקיה, מי שלא רצה להיבדק, נתנו לו חלופה: תישאר שבועיים בבידוד. זה יהיה אפקטיבי באותה מידה. ולכן אני חושב שאין טעם אמיתי שמונע את ביצוע התוכנית הזו. כל החלופות שאני שומע בימים האחרונים, של בדיקות המוניות שהן לא חלק ממהלך אסטרטגי כלל-ארצי, לא ייתנו לנו מענה. למשל אומרים: בואו נבדוק לפני כניסה למופע תרבות, ככה נאפשר שיהיה מופע תרבות, או בואו נבדוק כל 72 שעות מי חולה, כל הבדיקות האלה הן נותנות לך הישג נקודתי, אבל אם השטח הוא לא ירוק, בסופו של דבר ההדבקה בקהילה תימשך כל הזמן. ולכן בעניין של הבדיקות צריכות להיות בדיקות המוניות, סימולטניות, על פי אזורים, כחלק ממהלך כלל-ארצי, שיאפשר לנו לצאת מהמצב הקשה הזה שבו אנחנו נמצאים בתשעת החודשים האחרונים למצב שבו נהיה אחת המדינות בעולם שמתאוששות ראשונות מהמגפה. אני הייתי מבקש לקיים דיון בסוגיה הזאת בוועדת הקורונה של הכנסת. תודה, חבר הכנסת גדעון סער. תשיב, בשם סגן שר הבריאות, השרה פנינה תמנו שטה.

אדוני היושב-ראש, חברי כנסת נכבדים, וכך התשובה ככתבה וכלשונה: לאחרונה כמה מדינות התחילו לתכנן בדיקות המוניות לנגיף הקורונה, קרי דיגום כלל האוכלוסייה על בסיס פרק זמן קבוע, כגון פעם ביום, פעם בשבוע. מדובר בהצעה מעניינת וראויה, ומשרד הבריאות בודק את היתכנות השיטה מבחינה מעבדתית, מחשובית ולוגיסטית. יחד עם זאת השיטה טרם הוכחה כיעילה או ישימה, ומדינות מסוימות נמצאות רק בשלב של פיילוט, לבדוק אם בדיקה המונית באמת תורמת להכלת התחלואה.

שיטת האבחון המעבדתי טרם הובהרה די צורכה, ולכן אין אפשרות לאמץ אותה. עד אז משרד הבריאות פועל בעוד כמה ערוצים כדי להעלות היקף הבדיקות:

הוספת מעבדות והעלאת הקיבולת של כל מעבדה, ב. שימוש בבדיקות מהירות בשיטת PCR או אחרות במצבים מתאימים,

איגום מטושים, המאפשר העלאת מספר הנבדקים באופן משמעותי, במיוחד כאשר מספר ואחוז המאומתים נמוך,

סיקור באוכלוסיות מיוחדות כגון עובדי הוראה, ה. דיגום חופשי לכל מאן דבעי ללא צורך בהפניה מרופא,

דיגום מוקפד ונרחב למגעים של מקרה מאומת בעת ביצוע החקירה האפידמיולוגית. אם השיטה לבדיקה המונית תוכח כיעילה וישימה, משרד הבריאות ישקול לאמץ את השיטה באופן אזורי או ארצי.

תודה לשרה פנינה תמנו שטה. כנראה שזה יקרה בסגר השלישי. אנחנו מצביעים על העברת, בסגר השלישי. כן, אז אנחנו נצביע על העברת ההצעה לוועדת הקורונה. בבקשה. ההצעה להעביר את הנושא לוועדה המיוחדת לעניין נגיף הקורונה החדש

חברת הכנסת סונדוס סאלח,

אז שלושה חברי כנסת בעד, אפס מתנגדים ואפס נמנעים. ההצעה לסדר-היום בנושא בדיקות קורונה כלל-ארציות תועבר להמשך דיון בוועדת הקורונה. הצעה לסדר-היום בנושא: קיפוח מוסדות הפטור בתקציב צהרונים המיועד למימון חוגים וארוחת צוהריים חמה לילדים שאימהותיהן עובדות,

של חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי. בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אדוני השר, חבריי חברי הכנסת, אדוני היושב-ראש, תמיד חברי כנסת מגיעים ומעלים דברים שחשובים להם. גם העליתי הרבה פעמים הצעות, אבל לבוא בהצעה שכל כך, נושא כל כך רע, נושא שאי-אפשר, שאין שום שכל ושום היגיון בעוול המשווע, שמפלים בו את הציבור החרדי, אני רוצה לתת לנמק לך במה. הציבור החרדי רגיל שמפלים אותו, אגב, בהסכמה איתנו, בחלק מהדברים.

מוסדות הפטור החרדיים מקבלים פחות בתקצוב של משרד החינוך. אנחנו בעצם באנו למדינה ואמרנו: אנחנו רוצים לחנך את הילדים מעל,

לדלג על חוק חינוך חובה, אנחנו לא רוצים שמשרד החינוך יתערב בתוכני הלימוד שלנו. אומר משרד החינוך בהבנה: תקבלו פחות כסף.

אני מוכן כאבא לשלם על הילדים שלי יותר כסף בתמורה לזה שהם ילמדו את מה שאני רוצה שהם ילמדו ושמשרד החינוך לא יתערב בתכנים. אבל יש דברים שמשרד החינוך נותן למוסדות החינוך, ובלי שום שכל ובלי שום היגיון מפלה את אותו ציבור. אני צריך לתת דוגמה: סבסוד הצהרונים. מי שהעלה לי את הנושא הזה זה אדם בשם ברוך הלפגוט, הרב הלפגוט, שכתב מאמר מאוד חריף בעיתון משפחה תחת הכותרת: זעקת הקיפוח העולה מהצהרונים. משרד החינוך בעצם מממן את מוסדות הפטור החרדיים ב-55% מהצהרונים.

היות שאתם מקבלים 55%, בהסכמה איתכם,

אז גם על הצהרונים תקבלו. עכשיו, המפעיל הוא בכלל לא בית הספר, זה מוסד אחר. בעצם, המפעיל החיצוני מופלה לרעה, והוא אוטומטית נותן,

מי אמור לממן את הכסף הזה,

הרי הצהרונים לא נועדו לכך שההורים יוכלו לנוח בצהריים, הצהרונים נועדו לכך שהורים יוכלו לעבוד במשרה מלאה. אז באה המדינה ואומרת: אני מוכנה להשתתף בסבסוד של הצהרונים על מנת שהאבא והאימא יוכלו לעבוד במשרה מלאה, והמדינה מרוויחה מזה כסף. אז באים לציבור החרדי, מה אומרים לו?

אתם לא עובדים. וכשהולכים לעבוד, לא עוזרים להם לעבוד. הרשויות החרדיות הן הכי חלשות שיש, הכי מוחלשות שיש. במגזר החרדי יש אנשים שבאמת לא שפר עליהם מזלם הכלכלי,

אנשים שמאושרים וטוב להם עם עצמם אבל הם לא עשירים, והולכים לעבוד. המדינה אומרת: אתם תהיו יותר חלשים מאשר אדם שנמצא בעיר חזקה ויש לו הרבה כסף והרשות שלו חזקה. הוא כן יקבל סבסוד. מה בעצם אומרים לנו? מה התשובה הרשמית? אומרים: היות שאתם, הציבור החרדי, במוסדות הפטור

והסכמתם לזה, זאת אומרת שכל מה שמשרד החינוך ייתן מהיום ועד סוף העולם תקבלו 55%. ואני שואל: ריבונו של עולם, ילד שאמור לקבל את השניצל לארוחת צהריים, מה תגיד לו? בגלל שאתה חרדי תקבל 55% שניצל, 55% ממנת העוף? הרי בסוף, על מי זה ייפול? בסוף זה ייפול על בעלי המוסדות החרדיים, שגם ככה לא מקבלים סבסוד מלא, שגם ככה נמצאים בחסר. אדוני היושב-ראש, אתה בטח יודע מזה. גם אצלכם. ואני אומר לך, תבוא לכל הארץ ותראה את המבנים שחלק מהציבור החרדי לומד בהם: קרוונים, לומדים במקומות לא מפוארים כמו האחרים. אין להם תקצוב מלא כמו האחרים.

אנחנו הולכים בבוקר, לוקחים את הילדים לשם ועושים את זה בשמחה גדולה. אנחנו לא מרגישים שמישהו כפה עלינו. אנחנו אומרים: אני מעדיף שהילד שלי ילמד בקרוון שהגשם נכנס לתוכו, ובלבד שהוא ילמד מה שאני רוצה שהוא ילמד שם, ולא בבנייני פאר ואחרים יתערבו בתכנים שלו. אבל ריבונו של עולם, ארוחת הצוהריים של הילדים האלה, מי אמור לממן את זה? למה יש קשר בין הסבסוד של משרד החינוך לחינוך לבין הצהרונים? לא אמור להיות קשר. אני מסיים בזה, ואני קורא למשרד החינוך ולמשרד האוצר לנתק כל קשר בין הצהרונים לבין מוסדות החינוך, בין התקצוב של הצהרונים לתקצוב של מוסדות החינוך. גם אם במוסדות החינוך, בהבנה, מקבלים פחות כסף, אין שום סיבה בעולם שהקיפוח הזה, שהוא קיפוח אמיתי, יבוא לידי ביטוי גם בצהרונים.

תודה, חבר הכנסת מלכיאלי. ישיב סגן שר החינוך מאיר פרוש.

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, חבר הכנסת השואל הרב מלכיאלי, ההיסטוריה של התקצוב הזה מתחילה מזה שבהמלצת ועדת טרכטנברג, הממשלה החליטה ב-2012 לסבסד מסגרות לימודיות נוספות בשעות אחר הצוהריים. בגני הילדים ובבתי הספר שמתוקצבים על ידי משרד החינוך מקבלים את התקצוב עבור ילדים בגילאי שלוש עד תשע, שנמצאים בגני הילדים ובכיתות א' עד ג'. במסגרת החלטת הממשלה מס' 4088 מיום 8 בינואר 2012 נקבע כי שיעור השתתפות המדינה עבור מסגרות אחר הצוהריים בבתי הספר שאינם רשמיים יהיה בהתאם לשיעור הסבסוד של האשכול שבו נמצא בית הספר, כשהוא מוכפל בשיעור השתתפות המדינה בתקצוב המוסדות, הווי אומר, כמו אתה אמרת, תקצוב הצהרונים בבתי הספר נגזר מאחוז השתתפות המדינה בתקצוב מסגרות הבוקר. לפני שאני אומר את מה שאני רוצה להוסיף על כך, אני ממשיך ואומר: באשר לגני הילדים יצוין כי המשרד מתקצב בשיעור זהה גנים רשמיים וגנים מוכרים שאינם רשמיים,

הוא מתקצב גם את הצהרונים באופן דומה. מה שבפועל קורה הוא שהממשלה מאז ועד היום אשררה את ההחלטה הזאת רק כמו שאני אומר אותה. מסגרת התקציב והתחולה נקבעו בהחלטות ממשלה על בסיס מודל תקצוב שנקבע על ידי משרד האוצר, ומשרד החינוך, כמו כל משרד ממשלתי, פועל עם התקציב שמשרד האוצר מעביר לו. בהתאם לזה משרד החינוך פועל. אלה הדברים שאתה כחבר בש"ס, אני כחבר באגודת ישראל יודע לומר לך שהתנהל משא ומתן משמעותי אחרי הבחירות הראשונות מתוך השלוש שהתקיימו לאחרונה. אחרי הבחירות של ד' בניסן

התנהל משא ומתן, ובין הדברים ודאי שביקשנו גם לתקן: תעשו את הדברים האלה של 55% ו-75%. אבל אנחנו גם יודעים לומר שאותם 55% שאומרים לנו שאנחנו מקבלים, כל רואה חשבון שבודק את זה יודע לומר שלא.

למבקר המדינה אמרתי לפני שבועיים: למה את הדבר הזה אי-אפשר לבדוק?

אומרים לנו: תלמדו 75% תקבלו 75%; 55% תקבלו 55%. אני לא יודע שיש כזה דבר שמקבלים 55%. אלה שבודקים את זה אומרים שמדובר ב-30% 35%. אז זה ודאי דבר שצריכים לתקן. אבל גם אם נוכיח שזה כך, משרד החינוך עובד כמו כל משרד אחר, ומה שהוא מקבל מהאוצר זה מה שהוא מתוקצב, ומשרד האוצר עובד לפי מה שהממשלה מחליטה וההחלטות הן בממשלה. לכן אני מצטער לומר שאלה פני הדברים היום. תודה רבה. תודה, סגן שר החינוך מאיר פרוש. חבר הכנסת מלכיאלי, אתה מציע להעביר את זה, לוועדת הכספים.

אנחנו מצביעים על העברת ההצעה לסדר-היום: קיפוח מוסדות הפטור בתקציב צהרונים המיועד למימון חוגים וארוחת צוהריים חמה לילדים שאימהותיהן עובדות,

נא להצביע.

חבר הכנסת מלכיאלי, בעד, חברת הכנסת סונדוס סאלח,

שלושה חברי כנסת בעד, אפס מתנגדים, אפס נמנעים. ההצעה לסדר-היום עוברת להמשך דיון בוועדת הכספים. אנחנו נעבור להצעה לסדר-היום בנושא: אלפי מעצרים של ילדים פלסטינים בשנה, ארבעה מהם ב-24 שעות בשבוע האחרון, של חברת הכנסת סונדוס סאלח,

כבוד היושב-ראש, חברי וחברות הכנסת, ישנתי בקומה השלישית. שמעתי דפיקות בדלת, ירדתי לפתוח, ואז היריות היו בדלת. היריות הגיעו לקיר הפנימי בבית. ברחתי ועליתי למעלה. עליתי למעלה, אחר כך הצבא נכנס, פרץ את הדלת ונכנס. עשו עליי חיפוש למעלה, הורידו אותי למטה ושמו לי אזיקים על הידיים. זה היה הלילה של טארק,

חיילים ישראלים פרצו אליו הביתה בחסות החשכה, באמצע הלילה, כמו גנבים, ועצרו אותו, כשהוא היה רק בן 14, קצת יותר גדול מהבן הגדול שלי ג'ולאן, ועדיין כל כך קטן. הסיפור של טארק, שמביאה עמותת הורים נגד מעצרי ילדים, עצוב וכואב, לצערי הוא נורמלי ולא יוצא דופן בשגרת הכיבוש. טארק הוא אחד ממאות ילדים פלסטינים שכוחות הביטחון השונים,

שב"כ ומשטרה, עוצרים מדי חודש. מעצר ילדים הוא אחד הכלים האכזריים בכיבוש הישראלי של פלסטינים, בדיכוי הצבאי המתמשך והאלים. למען הדיוק, בשנה האחרונה, שנת 2019, ישראל עצרה 780 קטינים פלסטינים במעצרים יזומים, וגם אלו נתונים חלקיים בלבד, מתשובה שהתקבלה על בקשת חופש המידע של המוקד להגנת הפרט, המסייע להורים למצוא את הילדים שלהם, כי הרבה פעמים הם לא מעודכנים איפה הם מוחזקים שעות ארוכות אחרי המעצר. לפי המידע החלקי הקיים בצבא, 235 מעצרים יזומים של ילדים פלסטינים, כולם נעשו בשעות הלילה, כולם, 100% שלהם, נעשו בשעות הלילה. למרות שמעצר, ובוודאי מעצר לילה, הוא טראומטי ביותר,

פוגעני ואלים לילד, למשפחה ולסביבה שלו ואמור היה להיות היוצא מן הכלל, כשמדובר בכיבוש הוא הכלל וברירת המחדל.

נוסף לפגיעה בזכות לחירות ושוויון, שוללת מילדים וילדות פלסטיניות ופלסטינים את הזכות לילדות בטוחה ומרחב מוגן. עם יותר משני מעצרים בלילה מפירה ישראל את שלוות הלילה, את הביטחון הביתי של הילדים, את האמנות הבין-לאומיות. בזמן שבישראל יזמנו נער לחקירה במידת הצורך, עם ההורים שלו, עם עורכת הדין שלו, באור יום, ילד פלסטיני ימצא את עצמו בקלות עם כיסוי עיניים, אזוק בידיים וברגליים, במעצר ארוך ולפעמים עד תום ההליכים או עד סגירת עסקת טיעון, ולפעמים עד שחרור ללא שום הגבלות, מה שבלשון המעטה מעלה ספקות קשים לגבי עילת המעצר ומטרות המעצר האמיתיות. בישראל האופציה האחרונה לנוער היא לעצור אותם, אבל לפלסטינים זוהי האופציה הראשונה. מדובר בשגרה קשה מאוד ואלימה, תופעה ומדיניות שהיא מציאות יום-יומית, שלא לומר לילית, של פלישות,

דיכוי ושלילת זכויות בסיסיות מתמשכת, שלא מתחילה עם המעצר האלים אך ממשיכה בחקירות, בהעברה ממתקן מעצר אחד לשני, בעינויים, במניעת פגישה עם עורך דין, עם ההורים, שלילת זכויות שהייתה בשגרה ומחמירה עם הקורונה, כשילדים פלסטינים עצורים שבועות ארוכים אפילו בלי אפשרות לקשר טלפוני עם ההורים או עורכי הדין שלהם. ביום שישי הקרוב אנחנו מציינות את יום זכויות הילד והילדה הבין-לאומי. הגיע הזמן לפרק את הכיבוש ולהפוך את המילים, האמנות, ממילים ריקות מתוכן ומשמעות למציאות. הגיע הזמן שישראל תקיים את האמנות לזכויות הילד והילדה שהיא חתומה עליהן ותבטיח את הזכויות של ילדים וילדות, פלסטיניות וישראליות כאחת. תודה רבה, כבוד היושב-ראש. תודה, חברת הכנסת סונדוס סאלח.

השר במשרד הביטחון מיכאל ביטון. כבוד יושב-ראש הכנסת, חברת הכנסת סונדוס סאלח, חברי הכנסת במליאה יושב-ראש הישיבה. כבוד יושב-ראש הכנסת.

יושב-ראש הכנסת. יושב-ראש המליאה הנוכחית.

ורציתי להוסיף "חברי הכנסת במליאה", אבל רק חברת הכנסת סונדוס סאלח פה, אז, סליחה. וחברת הכנסת פנינה תמנו שטה, השרה. באיו"ש מתבצעים בכל לילה מעצרים יזומים של חשודים בעבירות ביטחוניות. כחלק מהאחריות לשמירת החוק והסדר מתבצעים אף מעצרים יזומים של חשודים העוסקים גם בעבירות פליליות. נוסף על המעצרים היזומים נעצרים חשודים נוספים במעצרים אקראיים. המעצרים יכולים להתבצע בפעילויות בצירים וסמוך אליהם, בעת בידוק שגרתי במחסומים או במהלך אירוע ביטחוני כגון זריקת אבנים או הפרות סדר. חלק קטן ביותר מהעצורים, שמהווה מתחת ל-10%, הם עצורים מאוכלוסיית הקטינים בטווח הגילים של 12 עד 18. לטווח גילים זה קיימות הנחיות ספציפיות והוראות פרטניות לביצוע בעת המעצר והחקירה. הנחיות אלה נכתבו מתוך ראיית צה"ל כצבא ערכי ומתוך הבנת הרגישות בנושא מעצר קצינים והחזקתם. לעניין מימוש המעצר, באפשרות צה"ל לזמן קטין באמצעות הודעה לבני משפחתו כחלף מעצר בביתו. זימון זה יכול להתבצע באופן טלפוני, או לחלופין, מסירת זימון פיזי על ידי כוח צה"ל. הזימון, כאמור, יימסר לקטין או לאחד מהוריו, וזה נעשה הרבה פעמים בטלפון או בפנייה מסודרת. ככלל, ההחלטה אם לזמן קטין או לעוצרו תלויה בחומרת העבירה ובצורכי החקירה. יש לציין כי בכל מעצר יזום של קטין בביתו נמסר ומתועד טופס מסודר למשפחה המפרט את דרכי הקשר לאיתור הקטין על ידי בני משפחתו או עורך דין. בהתייחס לנתונים שהועלו בהצעה לסדר-היום, הם אינם משקפים את הנתונים כלפי מעצר קטינים פלסטינים בשטחי יהודה ושומרון. נתוני מעצר הקטינים ביהודה ושומרון, בפרט מתחת לגיל 16, נמוכים משמעותית, ומתבצעים על פי נהלים ברורים. אלה הנתונים מצה"ל: במהלך שנת 2020 נעצרו 183 קטינים מיהודה ושומרון במעצרים יזומים על פי החלוקה הבאה: בגילאי 15 עד 18 נעצרו 158 קטינים, מתוכם 25 מתחת לגיל 16, 25 אנשים. רובם המוחלט של העצורים הם בעבירות ביטחוניות, זה יכול להיות השלכת אבנים, זה יכול להיות בקת"בים, זה יכול להיות פגיעה בחיילי צה"ל. בנוסף נעצרו במעצרים אקראיים בשטחי אוגדת יהודה ושומרון 101 קטינים, כ-38 מהם מתחת לגיל 16. כלל העצורים הם בעבירות ביטחוניות. מעצר הקטינים מתבצע בהכרח כדי למנוע פגיעה בחיי אדם, שכן קיימים קטינים פלסטינים המעורבים בביצוע פיגועים חמורים נגד מטרות ישראליות. על כן, מעצרם נועד לסכל טרור. לעניין מימוש המעצרים בפרט בשעות הלילה, יש לומר כי כניסה לכפרים או לערים לביצוע מעצר מלווה באופן תדיר בהפרות סדר המוניות כמו זריקת אבנים, בקבוקי תבערה או מטענים בניסיון לפגוע בחיילי צה"ל, על כן מרבית פעילות צה"ל בכפרים ובערים מתבצעת בשעות הלילה, וזאת על מנת לדייק את ביצוע המשימה, להקטין את הפגיעה בשגרת החיים של האוכלוסייה הפלסטינית, להקטין את החיכוך והפרות הסדר בעת הכניסות לכפרים ולערים, להימנע מפגיעה שאינה מדויקת באוכלוסייה פלסטינית או במפירי סדר שאינם חלק ממשימת המעצר המתוכננת, וכן להקטין את הסיכון לפגיעה בחיי אדם, ובראש ובראשונה של חיילי צה"ל.

מעצר קטינים פלסטינים ביהודה ושומרון מוסדר בהנחיות צבאיות פנימיות שמעוברות לכוחות, וראוי לציין כי צה"ל מתייחס ברגישות רבה ביחס למעצר קטינים לאורך כל הדרך. שחלק גדול מהם יוצא בסוף עם סגירת תיק או על אבנים או עם עסקת טיעון שהיא לא מצדיקה את האופן שבהם נעצרו, בטח לא בשעות הלילה. למה לא לחכות ליום? ראשית, כמו שאמרנו, יש קטינים שמזומנים באמצעות טלפון או מכתב או מסר, ומי שמתייצב לחקירה, אנחנו מטפלים בו במסלול הזה. שנית, מי שזרק אבן, אבן יכולה להרוג ואבן הורגת ואבן הרגה חיילי צה"ל, ולכן אי-אפשר להמעיט בעבירה של זריקת אבן ברכב שנוסע ב-100 קמ"ש. יריות של חיילי צה"ל על פלסטינים? גם הנתונים והמספרים מעידים שהמעצרים של קטינים הוא הכי מעטים שאפשר, ובתוכם רובם מזומנים במכתב או בפנייה מסודרת. אבל מי שלא עוסק בפשיעה או טרור גם לא ייעצר. זה לא פשיעה וזה לא טרור. כמו שאת יודעת, חברת הכנסת סונדוס סאלח, יש קטינים שדקרו אזרחים עם סכין ויש קטינים שדקרו חיילי צה"ל. ויש חיילים שרצחו, ויש חיילים שרצחו נשים ורצחו קטינים. אנחנו לא נתנצח בשעת לילה כזאת, אבל אני אומר לך, אבל התשובה שלך מנותקת מהמציאות. שצה"ל פועל ומשתדל ובאמת זהיר מאוד במעצרים האלה, ויש לו נוהל מפורט כאשר מדובר בקטין, גם מול ההורים, גם מול המשפחה.

אנחנו הסברנו שהמעצר בלילה מונע פגיעה בחפים מפשע והפרות סדר נוספות, אבל אתם גם ככה, ובכל מקרה שניתן לבצע את זה ללא מעצר לילי, במכתב או בזימון מסודר, זה נעשה בהתאם. עצם העובדה שיש כיבוש זה הפרת הסדר.

זו סוגיה שאני לא אצליח להשיב עליה עכשיו.

אבל חבל שתגיד תשובות כאלה, שאני בטוחה שאתה, אבל אני כן יכול להגיד לך שצה"ל מאוד מאוד זהיר בקטינים, וכמו שהקראתי לך, רובם המוחלט בעבירות ביטחוניות,

וזה אומר שקטין זרק אבן או עשה מעשה חמור, ויכול היה למנוע את מעצרו אם לא היה נוקט פעולה כזאת.

אבן הורגת. אני ראיתי אבנים ששיתקו חיילים ואזרחים, ראיתי אבנים שהורגות חיילים ואזרחים. אז מה אתה אומר על חיילים שיורים על אזרחים חפים מפשע? מי שבחר לזרוק אבן מסכן את עתידו ומסכן חיי אחרים, ולכן יועמד לדין. אז מה אתה אומר על חיילים שיורים ומסכנים אזרחים? תודה רבה. תודה, אדוני. מה את מציעה?

ועדת הפנים? אתה מציע משהו, אדוני השר? יש לה פה אחד בחברי הכנסת פה. פה אחד זה הוחלט. אנחנו מסכימים לדיון. אז אנחנו נצביע על העברת ההצעה לסדר-היום, אלפי מעצרים של ילדים פלסטינים בשנה, ארבעה מהם ב-24 שעות בשבוע האחרון, הצבעה על העברה לוועדת הפנים. הצבעה, בבקשה. ההצעה להעביר את הנושא לוועדת הפנים והגנת הסביבה נתקבלה. שני חברי כנסת בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. ההצעה לסדר-היום עוברת להמשך דיון בוועדת הפנים והגנת הסביבה. הודעה למזכירת הכנסת,

ברשות יושב-ראש הישיבה, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונח היום על שולחן הכנסת הסכם בין ממשלת מדינת ישראל ובין ממשלת ארצות הברית בדבר שיתוף פעולה מדעי וטכנולוגי.

תודה, גברתי המזכירה. תם סדר-היום. הישיבה הבאה תתקיים ביום שני, ז' בכסלו התשפ"א, 23 בנובמבר 2020, בשעה 16:00. ישיבה זו